ישיבת הכנסת. הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת מסקנות ועדת הכספים בעקבות דיון מהיר בנושא: קרנות הפנסיה גובות כיסוי ביטוח שאירים ממבוטחים שאינם זכאים לביטוח, הצעתם של חברי הכנסת זהבה גלאון ויצחק וקנין.

תודה למזכירת הכנסת.

אנחנו עוברים, כמנהגנו ביום רביעי קודם כול לשאילתות דחופות אשר השרים נתבקשו ביום שני על-ידי חברי הכנסת להשיב עליהן, וראשון המשיבים נמצא כאן אתנו, והוא השר יעקב נאמן, שאני מתכבד להזמינו לדוכן הכנסת להשיב על שאילתא דחופה של חבר הכנסת ויושב-ראש ועדת הכספים משה גפני, בנושא: רוב כספי העמותה, לבכיריה. חבר הכנסת גפני יקריא את תוכן השאילתא כפי שהיא כתובה ונוסחה, השר ישיב, ולאחר מכן יוכל להכביר עוד כהנה וכהנה.

חבר הכנסת גפני, אדוני יושב-ראש ועדת הכספים. אדוני יושב-ראש הכנסת, בוקר טוב,

מהדוח הכספי לשנת 2010 שהגישה עמותת חדו"ש, עולה שרוב הכנסותיה מתרומות מועבר לשכר שני הבכירים בעמותה. רצוני לשאול: האם בוצעה ביקורת עומק לעמותה? 2. אם כן, מתי? 3. אם לא, מדוע? 4. האם מקובל על רשם העמותות שרוב כספי עמותה יופנו לשכר חבריה? תודה רבה. השר ישיב. אחר כך תוכל לפרט, משום שאני בטוח שהציבור כמהַ לדעת על מה אתה מדבר, באופן פרטני, כי בנושא העיקרי הבהרת.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ברצוני להביא לידיעת הכנסת וחבר הכנסת השואל הנכבד, חבר הכנסת גפני, את התגובה שקיבלתי מרשם העמותות: 1 3. בעמותת חדו"ש חופש דת ושוויון, מס' עמותה: 580512523, לא נערכה ביקורת עומק, בין היתר משום, מדובר בעמותה שהוקמה בכ"ח בתמוז תשס"ט, 20 ביולי 2009, שהעמותה לא ביקשה אישור ניהול תקין, ולפיכך גם לא קיבלה. יצוין כי כפועל יוצא מכך שלעמותה אין אישור ניהול תקין היא לא יכולה ליהנות מכספי מדינה או מהטבות מס לתורמים. נוסף

רשם העמותות לא קיבל פנייה המצביעה על חשש להתנהלות בלתי תקינה בעמותה, דבר שיכול היה להוות שיקול במסגרת ההחלטה לערוך בעמותה ביקורת עומק. 4. על-פי המהדורה הנוכחית של הכללים לניהול תקין של עמותות, שעודכנה לאחרונה ביוני 2010, האיסור על קבלת שכר בעמותה חל לגבי חברי ועד בעמותה אשר יכולים לקבל גמול או החזר הוצאות במגבלות שנקבעו בתקנות. אין איסור על עמותה לשלם שכר סביר לעובדיה. בהקשר זה על כל עמותה להקפיד לשלם לעובדיה שכר סביר, בהתחשב בכישורי העובד ובמקובל בשוק העבודה עבור תפקידים דומים. כמו כן, עמותה לא תהיה זכאית לקבל אישור ניהול תקין אם הוצאות השכר שהיא משלמת הן בלתי סבירות במידה כזאת שיש בהן משום שימוש בכספי עמותה בניגוד למטרותיה. מהדיווח שהגישה העמותה לרשם העמותות ביום 25 באוקטובר 2011 עולה כי בשנת 2010 קיבל אורי רגב שכר של 661,579 ש"ח, ושחר אילן קיבל שכר של 347,290 ש"ח. פניתי היום לרשם העמותות בבקשה לבחון אם הוצאות השכר של עמותת חדו"ש הן בלתי סבירות במידה כזאת שיש בהן משום שימוש בכספי עמותה בניגוד למטרותיה. עם קבלת תשובת רשם העמותות אעביר את התשובה לשואל הנכבד, חבר הכנסת משה גפני. אם התפקיד חשוב כמו ראש ממשלה, זה בוודאי סביר. אם ראש העמותה הוא כמו ראש ממשלה, אז הוא מקבל קצת יותר מראש הממשלה. אבל אם, למשל, זה לא כמו ראש ממשלה, אז, חבר הכנסת גפני, בבקשה, אדוני. אני לא הייתי מודע לעניין זה. בהחלט, חבר הכנסת הורוביץ. אבל האם יכולה עמותה לאסוף כספים ותרומות אם היא לא קיבלה את אישור רשם העמותות? זה שהיא לא מקבלת את הפטור לפי סעיף 42,

אבל עצם הדבר,

כל אחד יכול להקים עמותה, ללכת ולגבות כספים למשפחות נצרכות, למשל המשפחה שלו. אין בעיה. הוא יאמר: המשפחה הנצרכת היא משפחתי, יעשה עמותה. הדברים האלה, השאלה היא אם יש פיקוח בעניין זה לא על נושא ועל הרמה של הכרה כהוצאה מוכרת. לא צריכים להעמיד בפני הציבור מכשול. אם רשם העמותות הוא רשות מפקחת, לא טוב שכל אדם יוכל להקים עמותה, לגבות תרומות מתוך, ואדם תורם משום שהוא חושב שמדובר פה בעמותה ציבורית שהיא מפוקחת.

חבר הכנסת, אני לא מדבר על העמותה שאנחנו מדברים בה, בלי שום קשר, כי העמותה הזאת בהחלט צריכה לקבל אישור.

היא צריכה לקבל אישור. בהחלט היא עמותה שמובילה מסע ומובילה איזה רעיון, אבל, כן, חבר הכנסת גפני. אני, אדוני היושב-ראש, מדבר ספציפית על העמותה. אני עכשיו לא מדבר כללית, מכיוון שכללית אנחנו מדברים מעת לעת, אבל עכשיו אני מדבר ספציפית.

אדוני שר המשפטים, על התשובה המפורטת ועל הבדיקה שאתה עומד לערוך. אני מחזיק ברשותי את הנוהל של רשם העמותות, שכולנו מכירים אותו, ואנחנו יודעים שיש שני סוגי עמותות: יש עמותה שמקבלת תקצוב מהמדינה ויש עמותה שאיננה מקבלת תקצוב מהמדינה, אשר לשכר שהיא יכולה לתת לחבריה, והכלל הוא שמחזור העמותה, אם המחזור הוא קטן יותר, אפשר לתת 25% שכר לאנשים, ואם מדובר על גבוה יותר, זה יכול להגיע עד 2.5%. כאשר עמותה שאיננה מתוקצבת על-ידי המדינה, כתוב בנוהל, אפשר לתת פי-1.3. אז אם אנחנו מדברים על 2.5%, אז מדברים על זה שיכולים לקחת 4%, 3.5%. אנחנו מדברים על עמותה שהמחזור שלה הוא בסביבות מיליון וחצי שקל, וכמעט 90% היא נותנת לשכר. היא לא עומדת בשום נוהל. אין נוהל כזה אצל רשם העמותות. לא 5%, ולא 10%, לא 25% ולא 50% קרוב, או יותר מ-90%. אני רוצה לדעת, אדוני השר, האם הנוהל של רשם העמותות, ולא מדובר בעמותה שמקבלת או לא מקבלת, לא בדקתי אם היא נתמכת על-ידי המדינה, נניח שהיא לא נתמכת, אסור להחזיק עמותה כזאת, שרוב השכר הולך לחבריה. עכשיו אני רוצה לומר לך, אדוני השר: בדקתי את המשכורות, והתברר ששני אנשים מקבלים שכר של, בממוצע בסביבות 550,000 שקל לשנה, בשעה שהעמותה הזאת, כל מה שהיא עושה, היא מדברת על זה שצריך לגייס חרדים לצבא, ועל זה שעושים הדרת נשים, כל מיני דברים כאלה. זה הדבר היחיד שהיא עושה. אז בדקתי לגבי הדרת נשים, מה קורה בעמותה בהדרת נשים: יש שני גברים שמקבלים,

בממוצע כל אחד 550,000 שקל, ויש אשה. והאשה מקבלת, אדוני השר, 44,000 שקל. היא מקבלת בשנה מה שהם מקבלים בחצי חודש. מה ששני הגברים האלה מקבלים בעמותה שלהם, שמטיפה לנו על הדרת נשים, הם מקבלים שכר בשבועיים מה שהאשה בעמותה מקבלת בשנה.

זאת שאילתא לשר המשפטים. יש בעיה,

כי אגן על זכותך לומר. הוא רוצה לשאול את השר, קשר לדיון. אני יודע, אני מתאר לעצמי. השאלה היתה שאלה במקומה.

ברגע שהוא יפריז או יחזור על דבריו, אני סומך על השר שהוא יודע מה לעשות. אדוני יושב-ראש הכנסת, הבמה היחידה שיש לי זה מה שאישרת לי כשאילתא דחופה. מה עוד שאתה בקואליציה, אז מגבילים אותך בדבריך.

כשהאופוזיציה מדברת אף אחד לא מעז לומר, כי חופש הדיבור הוא מיסודות, אבל היה מאוד חשוב, אדוני יושב-ראש הכנסת, אם היית פותח סדנה שאנחנו החרדים היינו מלמדים בה איך אפשר לקבל ביקורת ולשתוק. זה לא שאלות ליושב-ראש הכנסת, זה שאלות לשר המשפטים. מותר גם פעם אחת להעביר ביקורת על מישהו אחר, ולשתוק ולקבל את הביקורת. טוב, חבר הכנסת, אדוני שר המשפטים, שני גברים מקבלים בממוצע 550,000 שקל לשנה, אני מבקש, אתה מייד אחריו.

והאשה היחידה בעמותה, חבר הכנסת הורוביץ, מייד אתה מדבר.

מקבלת 44,000 שקלים. ובאותו זמן הם מטיפים נגדנו על הדרת נשים. חבר הכנסת הורוביץ,

עכשיו, אני רוצה, תודה רבה.

אבל אתה תשיב לו הרי. תשיב ותשאל.

חבר הכנסת גפני, אני, שאלה, ואני מסיים. אבל אני בדרך, שאלה ואני מסיים. אדוני השר, כפי שאמרתי, אני מסכם את הדברים: מדובר על עמותה שרוב תקציבה, כתוב אצל רשם העמותות, רוב תקציבה הולך למשכורות. אין שום פעילות אחרת. אין. הבהרת את הנושא הזה. ולכן אני רוצה לדעת האם רשם העמותות, על-פי התקנות שלו, מכיוון שהתקנות מחייבות, האם העמותה תיסגר?

אני מבקש מחברי הכנסת להבהיר שהם צריכים לשאול את השר כל שאלה. יש דבר שחבר הכנסת הורוביץ צודק בו, ואני אעמוד גם כשחבריו ידברו. גם כשחבריו ידברו. למשל על אנשים שהם עושים דברים שלטעמם אינם בסדר. אני גם אזכור מה שאמר חבר הכנסת הורוביץ. חלילה. אגן על זכותו לומר, אפילו בניגוד לדעתו. אבל אני חושב שחבר הכנסת הורוביץ צודק. אתה תשאל את השר. אל תאמר דברים על האחרים, שאינם נמצאים פה ולא יכולים להתגונן. לא הזכרתי, שמעתי.

חבר הכנסת הורוביץ,

הבמה לרשותך על מנת לשאול שאלה. בוודאי בשאלתך תתייחס גם לדבריו של חבר הכנסת גפני. רציתי לשאול את כבוד שר המשפטים, האם העובדה שעמותת חדו"ש, שזה ראשי תיבות של חופש דת ושוויון, מתמקדת בין היתר בפרסום ביקורת מאוד חריפה על שר המשפטים, והחלטותיו, ודרכו הפוליטית, וההצעות שהוא מגיש, והחוקים שהוא חוסם והוא מפיל, האם אין בכך כדי להשפיע על שיקול דעתו של שר המשפטים הנכבד כשהוא עוסק בענייני העמותה הזו? אני גם רציתי לשאול את שר המשפטים, כמה עמותות חרדיות למשל, יש רק כמה אלפים, אומנם מעט, אבל כמה עמותות חרדיות שר המשפטים בדק לגבי משכורת הבכירים. פה ניתן ממש פירוט בשקלים. 347,291 שקל. אני מאוד מתרשם מהדקדקנות של שר המשפטים. אולי הוא יוכל להאיר את עינינו לגבי רמות שכר בעמותות אני מניח שהוא ודאי בדק. כי אני לא מעלה בדעתי ששר המשפטים, רק לרב הרפורמי אורי רגב הוא בדק את שכרו. אבל רבנים אחרים, אני בטוח שהוא לא עשה אפליה, ובדק גם את שכרם בכל מיני עמותות אחרות. כי באמת אני מתרשם מאוד מיושב-ראש ועדת הכספים, שאין לו בוודאי שום במה ושום כלים ושום יכולת לטפל בנושאים האלה, שמעלה את העניין כאן, במליאת הכנסת. לכן אני חושב שזו הזדמנות באמת טובה ששר המשפטים יאיר את עינינו ביחס להתייחסות רשם העמותות לסדרי המינהל והשכר והיחס בין השכר להוצאות, למשל בעמותות של זרמים אחרים ביהדות, ולא רק בעמותה שמנוהלת על-ידי רב רפורמי.

אני רואה שאתה מאוד אורתודוקסי לגבי הרב הרפורמי, אף שאני יודע שאתה בעל מחשבה אישית, אני בטוח שזה ממש לא מפריע למשה גפני,

אני רוצה רק לומר דבר אחד.

לפני שהשר משיב, לידידי הטוב חבר הכנסת הורוביץ, שדעותינו כנראה חלוקות בכמה עניינים: קודם כול,

שיח' אברהים צרצור, חבר הכנסת, שאל לפני שבועות מספר שאלה ספציפית, נדמה לי שגם גנאים שאל אותה, או חבר הכנסת זחאלקה, בנושא אסיר מינהלי מסוים. הוא שאל על אסיר מינהלי מסוים. השר לביטחון פנים לא דיבר על כל האסירים המינהליים. שאל חבר הכנסת גפני על עמותת חדו"ש, עונה השר. אבל גם דעותיו של השר, חדו"ש לא חדש. עוד מעט לא יהיה שֵׁם,

זכורים לי הימים, אני בטוח שגם אתה תהיה שש-שבע קדנציות פה. אבל מה אני יכול לעשות, אני כבר שש-שבע קדנציות פה. זכורים לי ימים שבהם היה שר משפטים שהוא היה ברמה, לא ברמה המקצועית או ברמת הידע והאישיות, אלא ברמת המחשבה הפוליטית והאזרחית שלו, שונה בתכלית. וגם הוא ענה על שאלות כאלה. כאשר הוא נשאל, הוא היה צריך לענות. למשל שר המשפטים המנוח לפיד, היית אומר לו: האם דעותיך האישיות מצדיקות את אפשרותך לעמוד כשר משפטים ולענות?

הרי לא היה עולה על הדעת. ולכן אני כל כך חרד. הואיל ואני מכיר את חברי האידיאולוגים בכנסת, ואני מאוד מכבד ומעריך אותם, אני רק רוצה להזכיר לך שאני מחויב פה לשבת כדי להגן עליך. אל תיתן חומר בידי המבקשים לצמצם את הדמוקרטיה כדי להשתמש בדבריך לדבר זה.

אדוני השר, הואיל והייתי תלמיד בפקולטה למשפטים עם שר המשפטים,

החניך המצטיין והסטודנט המצטיין, אני מבקש ממך לענות על כל השאלות. תודה, אדוני היושב-ראש. בבקשה. טוב שגילית את ניגוד העניינים בינינו קבל עם ועדה, שלפני למעלה מ-40 שנה למדנו ביחד בפקולטה למשפטים. זה ניגוד עניינים חמור ביותר. היית באמת חניך מצטיין? הוא היה. תראה מי למד אתו. קודם כול, לעומת, compare to whom. אבל יחד עם זה, אני רוצה לומר לך: ברמה אבסולוטית. תשמע, בכל זאת, פרופסור הוא פרופסור. הוא גם תלמיד חכם, אבל הוא פרופסור.

אני קודם אתייחס לשאלה של חבר הכנסת הורוביץ. אני לא יודע על העמותה הזו מאומה, מה היא כותבת או מה היא לא כותבת. אני קורא אך ורק, ולומד כל יום, את הדף היומי, את ההלכה היומית, את המשנה היומית, את הפרק ב"חפץ חיים" וב"שמירת הלשון". ואני לא יודע מה העמותה הזו או כל עמותה אחרת כותבת או עושה. לא התייחסתי לפעילותה של העמותה, בין שהיא כותבת עלי, בין שהיא כותבת על אחרים וכיוצא באלה. אני התייחסתי לעובדות שעליהן שאל חבר הכנסת גפני, וציינתי את העובדות שקיבלתי מרשם העמותות. אני רוצה להדגיש את זה. אשר לעמותות אחרות, ככל שאני אקבל שאילתות אני אצטרך להתייחס אליהן לגופו של עניין. אשר לשאלה של חבר הכנסת גפני:

את כל הדברים שאמרת במסגרת ההפניה לרשם העמותות לבדיקת הנושא, אעביר גם את "דברי הכנסת" שדיברת בהם, וייבדקו הבעיה והעובדות, ותינתן עליהן תשובה. תודה רבה. תודה רבה לשר המשפטים, שהוא הרבה יותר צעיר ממני, כי הוא למד אתי לפני 40 שנה ואני למדתי אתו לפני 50 שנה. הזמן עובר. הזמן עובר. אנחנו בני 73. אמרתי "למעלה מ-40 שנה". "למעלה" זה נכון. גם למעלה מ-20 שנה זה נכון. תודה רבה. רבותי חברי הכנסת, אנחנו עוברים לשאילתא הבאה, שמיועדת ומופנית לשר החינוך, הנמצא כאן אתנו. אני מבקש משר החינוך שיעלה ויבוא על מנת להשיב, לא,

סליחה,

השר לבטיחות בדרכים קודם לשר החינוך. ואורי אורבך קודם לבאים אחריו. שר התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים ישראל כץ יעלה ויבוא וישיב על שאילתא של חבר הכנסת אורי אורבך בנושא: ביצוע עבודות כריית המנהרה בקו הרכבת תל-אביב ירושלים גם בשבתות ובחגים.

חבר הכנסת אורבך, נא להרצות את השאילתא כפי שנכתבה. השר ישיב, ואז תוכל גם אתה להוסיף דברים. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי הכנסת, תושבי מבשרת-ציון טוענים למטרדים קשים ביותר הנגרמים מעבודות "רכבת ישראל" בימי שבת וחג. רצוני לשאול: 1. האם וכיצד ניתן האישור לעבוד בשבתות? 2. האם נלקחה בחשבון הפגיעה הקשה בחיי התושבים שיסבלו מהעבודות שלוש שנים רצופות? תודה רבה.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, השאילתא הועברה להתייחסות חברת "רכבת ישראל", ולהלן תמצית התשובה שהתקבלה: "רכבת ישראל" פועלת בימים אלו לקידום הפרויקט הלאומי של הקמת הקו המהיר בין ירושלים לתל-אביב, תוך גילוי רגישות מרבית והתחשבות בתושבים הגרים סמוך לאתרי העבודות, לרבות תושבי מבשרת-ציון, והכול בהתאם להוראות התוכניות, הנספחים הסביבתיים והוראות הגוף המאשר אשר הוקם מכוח התוכנית ואמון על שמירת ההיבטים הסביבתיים בזמן ביצוע העבודות. כאמור לעיל, כל הנושאים הסביבתיים הרלוונטיים לביצוע העבודות, ובכלל זה במנהרה מס' 3, הסמוכה למבשרת-ציון, כלולים בהוראות תמ"א המשלימה, אשר אושרה על-ידי ממשלת ישראל לאחר הגשת תסקיר השפעה על הסביבה מקיף, כאשר נושא הכרייה נדון בהרחבה בפני הגוף המאשר.

הגוף האמון על מתן היתרים לעבודות בימי שבת ובחגים הוא יחידת מינהל והסדרה במשרד התמ"ת. נושא זה, את זה אני אומר בשמי, נושא זה איננו בתחום סמכותי, וממילא לא אישרתי עבודה במתכונת זו. החברה תוסיף להקפיד כי העבודות תבוצענה על-פי כל הוראות הדין והתקנים המאושרים בישראל, תוך שיתוף פעולה ושקיפות מלאה מול התושבים במהלך הביצוע. בבקשה, חבר הכנסת אורבך. חבר הכנסת אורבך, שאלה נוספת. אם מישהו רוצה, זה הזמן לבקש שאילתא. אדוני השר, את השאלה אני הבנתי, אבל התשובה חזרה על השאלה. אני שאלתי מדוע יש חילול שבת המוני בכריית הרכבת, וכבוד השר ענה לי שיש חילול שבת המוני בכריית המנהרה של הרכבת. אני אבל שואל מדוע. מדובר בתעשייה שלמה, שכל יום התושבים סובלים, ובשבת המנוחה, גם התושבים סובלים, וגם, לא רק יהודים עובדים, הרי זה משאיות וזה מסביב,

אופרציה שלמה. עכשיו במשך שלוש שנים ימשיכו לכרות את המנהרה הזאת בשבתות, בלילות ובחגים? זה אומנם דחוף, אבל זה לא פיקוח נפש. אתה אומר שהיו שני חירשים, שאחד אמר לרעהו: האם אתה רוצה ללכת לדוג אתי? הוא אומר: לא, אני לא יכול, כי אני הולך לדוג. אז הוא אומר לו: חבל, חשבתי שדווקא אתה רוצה ללכת לדוג. כן, זה, כי השאלה כבר היתה. בבקשה לשבת. השר ישיב כי אין שאלות נוספות. השאילתא היתה מורכבת משתי שאלות, על שאלה מס' 2: האם התחשבו בפגיעה הקשה, הוא צודק. בחיי התושבים שיסבלו מהעבודות שלוש שנים רצופות? זה חל על כל עת שנעשית עבודה. אני השבתי בצורה ברורה בשם הרכבת, ואני גם מגבה ומכיר ויודע את התשובות האלה, וכך זה נעשה. לגבי הסעיף הראשון,

הערות לא ישנו את דעתי ואת השקפתי, שצריך לסלול את הרכבת מתל-אביב לירושלים. ולא משנה, נא לא לקרוא קריאות ביניים. אחרי שנים שהיא לא נסללה, מתבצעת שם עבודה כבירה. היא מתבצעת בהתאם לכל ההיתרים, אבל גם מאחורי ההיתרים, אני מדבר בנושא איכות הסביבה, יש גם היגיון, מקפידים בדברים, וידוע שיש תושבים במבשרת, או חלק מפרנסי העיר, או ראש הרשות, שמתנגדים בכלל לדבר הזה, מסיבות כאלה ואחרות. כל הטענות שלהם הושמעו בפני כל הגורמים המוסמכים. יש גוף שמלווה את זה ברגישות רבה, תוך הקפדה על כל הדברים. לעניין השבת עצמה, דרך אגב, השר, לחברת הכנסת אדטו, קודם כול, טוב לא לעבוד בשבת, בהחלט. לא דיברתי על השבת. אבל אם התושבים, שבהחלט סובלים, אני הייתי במקום שבו 12 שנה סללו את הרכבת הקלה. 12 שנה. חלילה לא עבדו בשבת, ברוך השם, אבל כל יום שעובדים, כך מתקצר גם הזמן שבו התושבים סובלים, כי את הרכבת יבנו, אז בעניין זה, לפחות היתה להם תחנה למבשרת.

טוב, זה עניין אחר. אני מזמין אותך לשאילתא נוספת, בשמחה. כן, בבקשה. לעניין השבת, ועניין עבודה בשבת הוא נושא מאוד עקרוני ומהותי, לכן אני אומר, בחלק שבו אני מתייחס לזה, שיש כאן תואנת שווא של שומרי שבת כל כך אדוקים כמו אנשי מבשרת או אלה שפנו, לא, הוא מדבר או שיש כאן ניסיון לנצל דבר בדבר.

הטענה לגופה של עניין, לא של השואל, לא של השואל, ששואל לפי מידע שהגיע אליו, הטענה לגופה לגבי שבת, זה לא תחום סמכותי. מדיניותי היא ברורה. לו הייתי, לא הייתי נותן היתרים לעבודה בשבת. אם הרכבת פונה לממונה בנושא במשרד התמ"ת, יחידת מינהל והסדרה, לגבי עובדים זרים או אחרים, אני מניח שהדברים האלה קורים בהתאם לנהלים שקיימים במדינת ישראל. אבל אני עוד הפעם מתייחס להיבט של הפרעה, אין שום הפרעה באף אחד מימי השבוע, ולא בשבת, אין התיאורים האלה, פשוט יש כאן התנגדות של התושבים, חלק היו רוצים שתהיה שם תחנה, חלק התקוממו והיו שותפים לעתירות נגד הפקעת קרקע ביהודה ושומרון, קרקע פלסטינית, לטובת המסילה. לשמחתי, בתקופתי הנושא הזה אושר, מאחר שגם קיימנו החלטת ממשלה קודמת, שאמרה לתכנן רשת רכבות בכל יהודה ושומרון, כאשר לעת מצוא יהיה אפשר, משיקולים ביטחוניים ואחרים, כן לחבר את זה לרשת הרכבות הישראלית, יהיה אפשר גם לעשות את זה. וגם בג"ץ, אגב, קיבל את העמדה ודחה עתירה בנושא. מאחר שישבתי עם ראש מועצת מבשרת, ועם התושבים, ורוב הפגישה הוקדשה דווקא לסוגיה הזאת, של ההתנגדות לאותה הפקעה, הועלו גם טיעונים אחרים, אין ספק שנושא השבת הוא חשוב בפני עצמו, השבתי כאן את התשובה, אבל אין ספק שיש כאן ניסיון להיאחז, אני מברך על זה שהשבת הפכה לדבר מאוד חשוב עבור ראש מועצת מבשרת, אני מקווה שהוא מקפיד בשאר חלקי היישוב, גם, לנהוג, אגב, רק בהתאם לחוק, של איסור עבודה בשבתות וכו', והעסקת עובדים. הוא מקפיד, בטח, כמו בשפיים ובעוד כמה מקומות. אני מניח, אולי מתוך שלא לשמה יצא לשמה. על הדברים האלה, על זה נאמר במקורותינו: "טול קורה מבין עיניך", אבל עדיין השואל שואל בצדק את השאלה לגבי השבת, בלי קשר למניעי המתלוננים, ואני אומר: זה, מול הגורם המוסמך, ונעשה בהתאם לקריטריונים.

תהיה לו הזדמנות כי חבר הכנסת אורבך יש לו שאלה נוספת, כמו גם לחברת הכנסת אדטו. בבקשה. עובדים בשבת או לא עובדים בשבת? לא הבנתי. עובדים בשבת או לא עובדים?

אדוני השר, לא היה ברור לך מהשר?

ודאי שעובדים, ניצן הורוביץ. רק רגע, חברת הכנסת אדטו, את לא המשיבה. חבר הכנסת אורבך, בבקשה.

כתוב במקורותינו: מי ייתן כל עם השם נביאים. ייתכן שההתנגדות של התושבים היא מסיבות אחרות, והם נאחזים בשבת, מה לי להלין על זה?

ובעד שיהיה אמצעי תחבורה מודרני, בעד ירושלים. ואני בעד ש"ינצלו אותי" שאני אבוא בשם השבת. זאת העבודה שלנו,

אם יש נימוק אחד טוב זה לא אומר שהנימוקים האחרים הם שליליים. ולכן השאלה שלי בעינה ניתנת: גם חילול השבת של העובדים, וגם ההפרעה למנוחת השבת של חילונים ודתיים הגרים באזור. תודה רבה. לא קשור עכשיו לשמירת מצוות.

חברת הכנסת אדטו, וחבר הכנסת גפני ישאל אחרון. אני מצטערת על כל ניסיון להעמיד את זה בתור התנגדות.

בתור תושבי מבשרת, ברור לכולם: הרכבת תעבור שם, והיא תיחפר, והיא תיעשה, והיא תעלה את האבק. להגיד שבשבתות זה לא מפריע? יושבת שם פתחת עמק-הארזים, אנשים מטיילים לשם ברגל, בשבתות הפך להיות מוקד לטיולים, ובמקום זה יש משאיות שנכנסות ויוצאות ומעלות אבק. אז אם זה פגיעה ברגשות? גם פגיעה ברגשות, גם פגיעה באיכות החיים. ולכן, מגיע לתושבים שבשישי-שבת לא יעלו ענני אבק, ויהיה אפשר ללכת בוואדי, ולא יסתובבו משאיות, וממשלות נפלו על דברים דומים,

אני משתדל להקפיד על השבת, אבל רוצה שלא יעלו לי עפר גם ביום ראשון, ודאי ביום שישי. בבקשה, חבר הכנסת גפני. החול עולה כי צריכים לעשות את העבודות, מה נעשה? אפילו השר לאיכות הסביבה ולהגנתה לא יכול למנוע כאשר צריך לקיים פיתוח. כן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, אני הקשבתי לתשובה. אני מתכוון לפנות לשר התמ"ת, שהוא, לשר התמ"ת, כן, בסדר. שמופקד על חוק שעות עבודה ומנוחה. אם הבנתי נכון, לא הבנתי אם עובדים או לא עובדים, אבל על כל פנים אני מתכוון לפנות אליו ולשאול אותו אם הוא נתן היתר עבודה בשבת. אני לא מתייחס, אתה מודיע על כוונותיך לשר התחבורה, לגבי שר המסחר.

למה אני מודיע על כך? ואתה שואל אותו: האומנם אתה חושב, אם הוא חושב שאתה צודק. לא. למה אני מודיע על כוונותי? מכיוון שאני שוחחתי עם שר התחבורה על העניין הזה, אני קיבלתי את הפניות ואני באמת לא מתייחס לכל השקפת עולמם, לא של ראש המועצה במבשרת ולא לכל הדברים האחרים.

שאסור לעבוד שם בשבת. אין על זה פיקוח נפש. אגב, ברכבת היו עבודות בשבת, אני פניתי למנכ"ל הרכבת והוא הפסיק אותן.

שנים ארוכות ורבות שאין עבודות בשבת ברכבת, ואכן במקרה הנוכחי אני מתכוון לפנות לשר התמ"ת. והשאלה שלי: האם שר התחבורה מסכים שאני אפנה לשר התמ"ת? טוב. אני לא אתן לו למנוע ממך לפנות. זה לא תלוי בו. הגשת שאילתא לשר התמ"ת תלויה בנשיאות הכנסת. בבקשה, אדוני השר, אם יש צורך.

לגבי חבר הכנסת גפני, ההערה שלך בדבר כוונתך לפנות היא המסקנה הנובעת מתשובתי, שכן אני לא רשות מוסמכת בנושא ואני לא נתבקשתי ולא אישרתי את הדבר. שר התמ"ת ממונה על אותה יחידה, וכל החלטה שהיא קיבלה, היא צריכה לבוא ולנמק את הדברים. אני מתייחס עוד הפעם, בכלל בלי לערב את זה עם קדושת השבת, אני מתייחס עוד פעם לממד ההפרעה כביכול. אין הפרעה באמצע השבוע ואין הפרעה שחורגת מכל מה שנקבע, ובוודאי אין הפרעה בסוף-השבוע.

זה נושא שבדקתי אותו היטב, נעשית שם כל ההידברות וכל הרגישות.

הרי הרכבת בכלל, העבודות לא בוצעו למעלה מארבע שנים, בגלל ויכוח אם יעבור גשר מעל נחל-יתלה או תעבור מנהרה מתחת נחל-יתלה, והעובדה היא שלא נסללה הרכבת לירושלים, שהיתה צריכה, אדוני היושב-ראש, כבר מכבר לעבוד ולחבר את ירושלים ב-28 דקות לתל-אביב, עם כל המשמעויות המעשיות והעקרוניות שנלוות לזה. היום לוקח לירושלמי שיוצא

לכיוון השפלה יותר משעה ושלושה-רבעים להגיע למקום שאפשר להגיע אליו ב-40 דקות. אז לכן החשיבות היא מאוד ברורה. מאחר שהיה לי חלק מרכזי, עם כניסתי לתפקיד, בהנעת העבודות והוצאת הפרויקט לדרך מהמקום שהוא היה תקוע בו, אני התעמקתי ושמענו את הטיעונים וישבתי עם אנשי מבשרת וישבנו עם כל הגורמים האחרים, ואני חייב לומר שאני משבח את הגורמים המקצועיים שעוסקים בנושא, שנתנו את ההיתרים ומלווים את הביצוע ועוקבים אחרי הדברים. אדוני היושב-ראש, לך הפריעו 12 שנים בהפרעה אמיתית בתוך העיר, ברעשים. אני מציע שתשאל במבשרת, אומנם אתה עוד לא גלית מירושלים, כחלק מעמיתיך, אבל תיסע למבשרת

תחייך למשמע ההשוואה הזאת שנקראת הפרעה. זה בכלל מאות מטרים מחוץ ליישוב. זו מנהרה שחופרים אותה מתחת האדמה. את כל הסידורים שמשאיות לא יפריעו ולא יעברו ולא ירמסו ולא ידרסו, הכול נעשה שם ברגישות מרבית. יש גופים שיש בהם גם ירוקים ואנשי משרד הפנים, וכולם מלווים את הדבר הזה, ויש כאן עשייה כבירה כשהמטרה היא ברורה, והדברים הם במנהור. ברכבת קלה בתוך עיר, כמו שמתחילים עכשיו לעבוד בתל-אביב, וינסו להפיק לקחים מירושלים, עובדים ממש בצמוד לבתים. ברור שלמרות זאת עושים את זה, והדברים הם הרבה יותר משמעותיים. לכן, הייתי אומר, יש כאן עירוב של דברים. הדברים נבדקים כל הזמן, בלי קשר כרגע לשבת,

בכל הרגישות ובכל ההתחשבות, ואני יכול להשוות להרבה מאוד פרויקטים אחרים שהרבה יותר קרובים לבתים ולשכונות, ושעדיין עושים אותם בגלל החשיבות העתידית של השימוש בדברים האלה. ולגבי השימוש, הציני הייתי אומר,

צריך תמיד להשיב גם לגופו של עניין, של ראש המועצה ועוד גורמים שכל כך חרדים עכשיו לאי-עבודה בשבתות, הייתי מציע להחיל את אותם קריטריונים קודם כול על המקומות והיישובים שהם נמצאים בהם. יש חוק שעות עבודה ומנוחה לגבי שבתות וחגים, שקיים. הוא לא קיים רק לגבי עבודות רכבת, הוא קיים לגבי כל דבר ודבר. ואני מציע את אותו גילוי שקרה לאותם גורמים, שעכשיו ילכו ובאמת יפעלו כדי ליישם את החוק הזה בכל מקום ומקום. אני מאוד מודה לשר התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים, השר ישראל כץ. ואני מזמין את שר החינוך לעלות ולבוא לדוכן הכנסת על מנת להשיב על שתי שאילתות דחופות, שהראשונה בהן היא השאלה ששואל חבר הכנסת שיח' אברהים צרצור בנושא: בחינות הבגרות קיץ 2011, תיכון מקיף כפר-קאסם.

בבקשה, חבר הכנסת צרצור. השאילתא הראשונה היתה של חבר הכנסת מג'אדלה, לא?

424. בסדר. אני לא מתערב בסדר, אדוני היושב-ראש. אין שום בעיה. השיח' צרצור, בבקשה. ואחריו מג'אדלה.

ערעורים שהוגשו על פסילת מחברות בחינת בגרות בתיכון כפר-קאסם בקיץ 2011, טרם נבדקו. רצוני לשאול: 1. מה ייעשה לזירוז הטיפול בבקשות הערר? 2. מה ייעשה לסיום הבדיקה עד המועד הקרוב של בחינות הבגרות? 3. מה ייעשה כדי לאפשר להיבחן למי שנפסל, חשד משגיח, לפני שנת הלימודים 2013/14? תודה. תודה רבה. השר ישיב לחבר הכנסת צרצור. אדוני היושב-ראש, לפני שאני עונה לגוף השאילתא אני רוצה לומר כמה מלים. אני לא מתייחס כאילו מתוך השאילתא, או לטרוניה, אף שניתן היה לסבור כך. כל נושא טוהר הבחינות הוא דבר בעל חשיבות עליונה. אנחנו מדברים ביום של בחינת הבגרות במתמטיקה. כל הארץ מדברת על, כן. מי לא תוקף את משרד החינוך, שהוא רק רוצה להראות עלייה בציונים? הרי כל פעם שאנחנו נוקטים פעולות בגלל טוהר הבחינות, אנחנו פוגעים בזכאות. אבל אנחנו לא מוכנים, וכך כל מערכת חינוך ראויה לשמה, שיגיעו להישגים באמצעות רמאות.

ואנחנו מאמינים שכך אנחנו מביאים גאולה לעולם. מכאן אני מגיע לגוף המקרה. בכפר-קאסם, אדוני היושב-ראש, נפסלו למעלה מ-350 תלמידים בבחינות בגרות במועד קיץ תשע"א. אנחנו מדברים על שישה מקצועות בחינה שונים, ביניהם פיזיקה,

מתמטיקה ותולדות הערבים. אנחנו מדברים גם על ימי בחינה נפרדים. תלמידים נפסלו בשל אי-שמירה על כללי הבחינות וטוהר הבחינות, הכניסו טלפונים ניידים, התנהגו שלא על-פי הכללים המקובלים והסתייעו בגורמי חוץ על מנת לקבל פתרונות לשאלות הבחינה. כל פסילה של נבחן בכל שאלון בחינה מתבצעת לגופו של עניין. ועדת טוהר הבחינות מקפידה שלא לפסול אם יש ספק. לבית-הספר הזה, לצערי, יש היסטוריה של פגיעה בטוהר הבחינות

לבית-הספר, מדי שנה בשנים האחרונות, בשש השנים האחרונות, במועד הקיץ, נרשמים מאות נבחנים חשודים ואחר כך פסולים. בחמש השנים האחרונות מופעל בבית-הספר שקלול דיפרנציאלי כך שעל-פי נתוני העבר משרד החינוך אינו מכיר באופן מלא בציונים השנתיים שמוענקים על-ידי המורים, בשל העובדה שהם מוטים כלפי מעלה. בית-הספר קיבל עוד בינואר 2011,

כחצי שנה לפני האירוע, מכתב התראה מסמנכ"לית ומנהלת המינהל הפדגוגי במשרדי, הגברת מיכל כהן, שבו נקבע שאם וככל שהתופעה של פגיעה בטוהר הבחינות תימשך, תוסר ממנו ההכרה של המשרד.

המשרד תגבר את האכיפה במועדי הבחינות בבית-הספר, הוכפלה ההשגחה והוכפלה הבקרה. הועברו תוכניות חינוכיות בבית-הספר לשמירה על טוהר הבחינות, הן להנהלה והן לתלמידים. על אף כל האמור החליטו גורמי המקצוע במשרד לבחון את הסוגיה מחדש, לאפשר לתלמידים לערער על קביעת הפסילה, וכך גם דווח בוועדת החינוך של הכנסת שדנה בנושא הזה ב-26

72 תלמידים, אדוני היושב-ראש, הגישו בקשה להיפגש עם ועדה מיוחדת שמונתה לצורך בירור הנושא. הוועדה סיימה את עבודתה בשבוע שעבר. ביום ראשון השבוע הופקו התשובות לכל התלמידים. בתהליך בוצעה בדיקה מחדש של כל מקרה לגופו. בשני מקרים בלבד שהובאו גם לשיחת שימוע הפסילה בוטלה בשל טעות טכנית של המשגיחים שרשמו גם את נתוני הפסילה. שני תלמידים נוספים הוזמנו בשל הצורך לברר באופן אישי את טענותיהם. בכל המקרים, אדוני היושב-ראש, שעלו לדיון, הוכח שהיתה פגיעה בטוהר הבחינות. ועדת הערעורים העליונה לא ביטלה את הפסילה, אלא הקלה במידת הענישה וקבעה כי משך הזמן שהתלמידים לא יוכלו להיבחן בבחינות הבגרות יוקטן, והם יוכלו להיבחן החל במועד החורף 2013. הוגשה בקשה להסרת ההכרה בבית-הספר, והיא תידון בימים הקרובים במשרד. עוד אציין כי לאחרונה הוגשה עתירה מינהלית לבית-המשפט לעניינים מינהליים בעבור 15 תלמידים, ובשלב מוקדם יותר הוגשה עתירה בעבור תלמיד אחד. אנחנו כמובן נשיב לבית-המשפט בהתאם. לשאלות הממוקדות, שאלות 1 ו-2,

הוועדה סיימה את עבודתה בשבוע שעבר, וביום ראשון 20 במאי הופקו התשובות לכל התלמידים. יש לזכור כי בדיקה חוזרת ופרטנית נעשתה לאותם 72 תלמידים שהגישו בקשה לערעור. 3. ועדת הערעורים העליונה הקלה במידת הענישה, וקבעה שמשך הזמן שבו לא יוכלו התלמידים להיבחן בבחינות הבגרות יוקטן, והם יוכלו להיבחן החל במועד החורף 2013. משרד החינוך רואה בחומרה פגיעה בטוהר הבחינות, אמרתי את זה, החינוך לערכים הוא אחד היעדים המרכזיים שהצבנו למערכת, הוא נוגע בהיבטים רחבים. ערך עליון, לפי השקפתנו, עניין של יושר ואמון, שני מושגי יסוד שמערכת החינוך אינה מוכנה ואינה יכולה לוותר עליהם. הצבנו את הנושא של טוהר הבחינות, האמון שהמערכת נותנת בתלמידים, במורים ובמנהלים, כערך עליון, ואני מאמין שנגד יוצאי דופן שפועלים כך, ולא חשוב כרגע אם זה תלמידים,

מנהלים, צריך לנקוט יד קשה וללא פשרות. אנחנו איננו פוסלים מבחנים, אלא על-פי עובדות מוצקות, רק כאשר אפשר להוכיח שבוצעה העתקה, חד-משמעית. יש שלושה מנגנונים המהווים בקרה להחלטות, ועדת טוהר הבחינות, ועדת ערעורים עליונה ומערכת בתי-המשפט שלנו. לסיכום, אדוני היושב-ראש, אין לנו בצע לדמות הישגים כאשר הם מושתתים על רמייה. החובה שלנו היא לפעול באופן שהמסד של הנתונים מבוסס על אנשים, על תלמידים שפעלו בהגינות, ביושר, ובהתאם מקבלים את הציונים שלהם. בבקשה, חבר הכנסת שיח' אברהים צרצור, שאלה נוספת. לאחר מכן יש לי בעיה, שכן שניים מחברי סיעתו מבקשים גם הם לשאול שאלה נוספת. אם הם רוצים לשאול שאלה שלא לעניין, לא טוב. אם הם רוצים לשאול שאלה לעניין, האם הם לא סומכים על שיח' אברהים צרצור שהוא מביא את כל הנושא בצורה, סומכים, בטח. תודה, כבוד השר. אבל אני אתן לכם כי התקנון מאפשר. אם לא יבקשו מסיעות אחרות, אתן לכם.

תודה, כבוד השר. התקנון מאפשר, אתה יודע את התקנון היטב. אם עפו אגבאריה לא יבקש, אתה וטלב אלסאנע תוכלו לשאול. בבקשה. חבר הכנסת, קודם כול שאלתך. תודה, כבוד השר.

שאכנס לכמה פרטים מעניינים, שתי הערות מקדמיות: אני באופן אישי נמנה עם אלה שנלחמים באופן הקשה ביותר בעניין של טוהר הבחינות. הדבר השני,

על כך שלבית-הספר הזה יש רקורד עשיר במשך כל כך הרבה שנים. שאלתי היא פשוטה מאוד: איפה הייתם, כמשרד חינוך, כדי לטפל? אז במקום ללכת בכיוון של הסרת ההכרה, צריכים לטפל באלה שפעלו, הן בתוך בית-הספר והן מחוץ לכותלי בית-הספר, שגרמו לתופעה הזאת. ללכת בכיוון של הסרת ההכרה זה פשוט מאוד להקריב מאות תלמידים על לא עוול בכפם, ועל כן אני מזהיר מלנקוט הליך כזה. צריכים ללכת בכיוון אחר לגמרי. כבוד השר, כבוד היושב-ראש, לקראת הדיון הזה אני ביקשתי אתמול בלילה ממנהל בית-הספר, וגם מיושב-ראש ועד ההורים, להעביר לי נתונים עדכניים. ולהלן הנתונים המדויקים, העדכניים להבוקר, כבוד השר. מדובר במקצוע הכימיה, מספר השאלונים שנפסלו, 15. ב-12 מהם התלמידים נפסלו רק בשאלון אחד, וייבחנו בקיץ 2013. שלושה תלמידים טרם קיבלו תשובה, אני מדבר על נתונים עדכניים להבוקר. אנגלית, 24 נפסלו. לא נתקבלה תשובה על הערעור, על כן ההורים הגישו 17 תביעות משפטיות בגלל המצב הזה. בהיסטוריה, 41 תלמידים נפסלו. 15 קיבלו תשובה, ייבחנו בקיץ 2013. 26 תלמידים, אין תשובה, פשוט אין תשובה. פיזיקה, 44 תלמידים נפסלו. 11 קיבלו תשובה, שישה מהם ניגשו בקיץ 2012, שלושה ייבחנו בקיץ 2013. 30 תלמידים טרם קיבלו. מתמטיקה, הדבר שדיברת עליו, כבוד השר, 43 תלמידים, אף אחת מהבקשות שהוגשו לא טופלה. 43 תלמידים טרם קיבלו תשובות.

כדי לקצר, כבוד היושב-ראש, יש לנו באמת תחושה שהתלמידים שלנו נפלו קורבן לתככים בתוך משרד החינוך. דהיינו, אפשר להגיד בלי להגזים שיד ימין לא יודעת מה שעושה יד שמאל, ואני אוכיח זאת, כבוד השר, אם תרשה לי, בשתי הערות. ב-7 במאי 2012, בתשובה על פנייה שלי למנהל אגף הבחינות אצלכם, מר דקלו, שאני מכבד אותו מאוד מאוד מאוד, דרך אגב, אני מרגיש שהוא עושה כמיטב יכולתו כדי לפתור את הבעיות השונות, על-פי כל הנהלים המקובלים במשרד החינוך, אבל יש לי הרגשה שהדרך שלו נטועה במוקשים, כפי שנאמר. בתשובה על הפנייה שלי אליו הוא אמר את הדברים האלה, ואני מצטט: "הנושא אינו בטיפולו של ידידיה". זה מצביע על, דיברתי על סכסוכים פנימיים בין ראש אגף הבחינות לבין סגנו, ראש האגף משה דקלו וסגנו ידידיה בן-שמחון, "הנושא איננו בטיפולו של ידידיה זה למעלה מחודשיים, אלא בוועדת ערר עליונה. ידידיה כבר קיבל הערה מהמנכ"לית על התנהלותו כלפי. כל פעולה בהקשר זה תונחה רק על-ידי או על-ידי ד"ר חגית מאיר, יושבת-ראש הוועדה. אנא הודע לי על כל זימון שיגיע לידיעתך שלא בסמכותי". ויש עוד פנייה אחרת. לסיכום, כבוד השר, שתי שאלות פשוטות מאוד: האם אני יכול לקבל, לאור הנתונים העדכניים להיום בבוקר, וכולנו, וגם ההורים, אני לא מדבר עכשיו על התוצאות, אני מדבר על עצם הבדיקה, שאנחנו מבקשים לזרז אותה עד כמה שאפשר, האם אנחנו וההורים יכולים לשמוע מכבוד השר היום, מעל הדוכן שהוא עומד עליו, שבתוך חודש מהיום, בתוך שלושה שבועות מהיום, הטיפול הזה, לפי הנתונים הקיימים היום שהשמעתי בפניך, יסתיים באופן מלא, ולא חשוב מה יהיו התוצאות? אני מאוד מקווה שהתוצאות יהיו חיוביות ביותר, עד כמה שאפשר, אבל האם הטיפול יסתיים בתוך שלושה שבועות עד חודש מקסימום כדי שההורים ידעו לאן לפנות, כדי התלמידים ידעו איך לנהוג? והשאלה השנייה והאחרונה, כבוד השר: הבעיה היא לא רק עם התלמידים שנפסלו. מורים מעריכי בחינות הבגרות באותו בית-ספר תיכון כפר-קאסם ניזונים רק מהמפמ"רים של המקצועות, שידידיה בן-שמחון, סגנו של מנהל אגף הבחינות, הודיע להם שהוא החליט,

להשעות את כל המורים מעריכי הבגרות בתוך בית-הספר בצורה גורפת ללא סיבה וללא כל נימוק. בקשתי היא גם, אם נוכל לשמוע בשורה גם בקטע הזה, כדי לעשות צדק עם בית-הספר.

כבוד השר, אינני מתנגד בשום פנים ואופן לבדיקה דקדקנית, להעניש את מי שצריך להעניש, לא רק את התלמידים, גם את אלה האחראים למצב שהגענו אליו. ושנית, אני מאוד מקווה שכבוד השר ייתן לנו תשובות לגבי זירוז, עד סוף החודש, גם בנושא של המורים שידידיה בן-שמחון החליט לפסול אותם ולהשעות אותם מהערכת בחינות הבגרות.

חברי הכנסת, הואיל ואין שואלים מסיעה אחרת, לשניכם ניתנת ההזדמנות, ובלבד שלא תחזרו על דברים שראש הסיעה אמר, ראש התנועה. בבקשה, חבר הכנסת גנאים. הוא מיצה את הנושא, ואני מצטרף, קודם כול, התקנון קובע שאני צריך לתת לך רשות. אבל הוא ויתר, אדוני היושב-ראש. מי? חבר הכנסת אלסאנע הביע דעה שלפיה חבר הכנסת צרצור מיצה את הנושא. אני חושב שזו,

החלטה ראויה דווקא של חבר הכנסת אלסאנע.

גם אם הוא לא מסכים שמוצה הנושא, אני אתן לו לדבר, אבל אני מייד אפסיק אותו אם הוא ידבר לא לעניין. חבר הכנסת מסעוד גנאים, איש חינוך, אני בטוח שהוא יוסיף.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

אני לא אוסיף על שאלות ששאל שיח' אברהים, ואני מקווה שכבוד השר, גם את כל הפרטים שמסר, חבר הכנסת שיח' אברהים.

אמרתי רק שיח', בלי חבר הכנסת?

זה חשוב, אבל הוא גם חבר הכנסת. אז בסדר, חבר הכנסת שיח' אברהים.

משום שאם זכותם של התלמידים לערער, למה לטרטר אותם, אם בביורוקרטיה, אם זה בדחפים שונים? לא עמדתי פה כדי לשאול, עמדתי פה רק כדי להגיד, כאיש חינוך לשעבר, או כמי שהעביר גם תוכניות לימודים בבית-ספר, לטוהר הבחינות, וזה מ-2005 ו-2006, כל השנים האלה,

רוצה להגיד שהעניין הזה חייב אמירה נחרצת וברורה, שכולנו מחזקים את משרד החינוך על, טוהר הבחינות הוא ערך חינוכי ממדרגה ראשונה, וכולנו לא נגן, לא נחפה, על מי שמשתמש ברמאות, בגנבה או בהעתקה כדי לעבור את הבחינות. זאת עמדה שאני חושב שאם אנחנו מצדיקים אותה היא פוגעת בערכים של החברה שלנו, של הקהילה שלנו. העניין הזה רוצה אמירה מההורים, מראשי הציבור הערבי, מכולנו, משום שזה ערך חינוכי ממדרגה ראשונה. העתקה זה אנטי-חינוך, זה אנטי-ערכים.

חזק וברור.

אני רוצה להתייחס לפי הסדר, אולי להתחיל מהסוף, לשבח את האמירה הברורה של חבר הכנסת גנאים, שיוצא עכשיו מהמליאה. אני מאמין שאם כל הקולות שהיו נשמעים היו כמו הקול הברור הזה, אז במידה רבה של סבירות היינו נגאלים מהיקף לא מצומצם של התופעה הזאת. לשאלותיו של חבר הכנסת צרצור.

איפה היה המשרד, שאל חבר הכנסת צרצור, ואני פירטתי בתשובתי שורה של מהלכים שננקטו לאורך התקופה. אם הדברים לא היו ברורים אני אחזור ואומר אותם.

בחמש השנים האחרונות מופעל בבית-הספר שקלול דיפרנציאלי, כך שאין הכרה מלאה, בשל ההטיה של הציונים,

בית-הספר קיבל לפני שנה וחצי, חצי שנה לפני האירועים שאנחנו מתייחסים אליהם, מכתב התראה, על בסיס דברים שהיו בעבר, שהזהיר את בית-הספר שאם התופעה הזאת תימשך, בוודאי בהיקף הרחב שאנחנו מדברים עליו, תוסר ממנו ההכרה, נוסף על כך, המשרד תגבר את האכיפה במועדי הבחינות על-ידי הכפלת ההשגחה והכפלת הבקרה, הועברו תוכניות חינוכיות בבית-הספר, לשמירה על טוהר הבחינות, הן להנהלה והן לתלמידים, כך שאי-אפשר לומר שלא ננקטו פעולות לאורך התקופה. אני לא רוצה לקבוע מסמרות, לומר מה תהיה ההחלטה בדיון שאמור להתקיים בנושא של הסרת ההכרה, אבל קשה לקיים מוסד חינוכי בסטנדרטים האלה, אני אומר את זה כפשוטו. התקיים דיון, ותיפול החלטה על-ידי גורמי המקצוע במשרדי. להערה השנייה, אמרתי שהתשובות הופקו לכלל התלמידים ב-20 במאי, 20 במאי זה יום ראשון האחרון, אנחנו ביום רביעי בבוקר, יכול להיות שיש איזה פער טכני, שהתשובות לא הגיעו, אבל הנתונים שאני קיבלתי ממשרדי הם שהועברו תשובות, ויש תשובות לכלל התלמידים, ואפשר לפנות מול אגף הבחינות. אם עדיין תהיה בעיה אפשר לפנות אלי כדי שאני אבדוק. כדאי היום או מחר לעשות את זה. כן כן, אני חושב שהתשובות קיימות. לגבי נקודות שעלו בסיפא של דבריו של חבר הכנסת צרצור, לגבי מחלוקות בתוך אגף הבחינות במשרדי וגם בסוגיה של פסילת המורים, הנושא לא מוכר לי, לא כלול בשאילתא. אם הוא יימסר לי אני מוכן לבדוק את הדברים, אני לא מכיר את ההיבט הזה. תודה רבה לחבר הכנסת שיח' אברהים צרצור ולשואלים. אנחנו עוברים לשאילתא האחרונה, גם היא לשר החינוך, של חבר הכנסת והשר לשעבר מג'אדלה. אנחנו מדברים על הנושא של הסרת הכיתוב בערבית מלוח או מלוגו של אוניברסיטת חיפה. בבקשה, אדוני, נא להקריא את השאלה. אדוני השר, אוניברסיטת חיפה הסירה מהכיתוב הרשמי שלה ומאתר האינטרנט את השפה הערבית, למרות טענתה ל"ישראליות משותפת". רצוני לשאול: 1. מדוע הוסר הלוגו לאחר שנים רבות של כיתוב תלת-לשוני? 2. מדוע לא הוחזר הכיתוב התלת-לשוני? 3. מה ייעשה לתיקון עוול זה?

בבקשה, כבוד השר. אדוני היושב-ראש, הנושא הזה נבדק מול אוניברסיטת חיפה, אני גם שוחחתי שלשום, ביום שני בלילה, עם נשיא אוניברסיטת חיפה, במובן מסוים אני מביא את דבר אוניברסיטת חיפה, אז אולי אני גם מביא גאולה לעולם,

מי שאומר דברים בשם אומרם. הטענה שאוניברסיטת חיפה הסירה את הכיתוב הערבי מהלוגו שלה היא פשוט טענה בלתי נכונה, אין לה קשר למציאות, כי הלוגו הרשמי של אוניברסיטת חיפה, כמו גם של שאר האוניברסיטאות בארץ, היה מאז ומתמיד, ועודנו, לוגו בעברית בלבד. היה תמיד רק בעברית. היה לוגו בעברית בלבד. יחד עם זאת אוניברסיטת חיפה מאפשרת במקרים שונים לצרף ללוגו גם כיתוב באנגלית או בערבית או שניהם יחד. המצב נכון גם היום, דהיינו, אין ולא היה שום שינוי בעניין הזה. הלוגו תמיד היה לוגו בעברית, ויש בהחלט מצב שבו מצורף גם כיתוב מקביל באנגלית ובערבית. והדבר הזה לא שונה. לכן לא היה שום שינוי. אוניברסיטת חיפה ידועה, אדוני היושב-ראש, בזה שהיא תמיד פעלה לקידום דו-קיום בין יהודים לבין ערבים, תוך כבוד הדדי, תוך קבלת השונה והבלטת המאחד, וכך היא תמשיך לפעול, כפי שהיא עשתה גם עד היום.

חבר הכנסת מג'אדלה, שאלה נוספת. אחריו, חבר הכנסת סעיד נפאע וחבר הכנסת מסעוד גנאים. אדוני היושב-ראש, חברי לסיעה, ראש הסיעה, חבר הכנסת הרצוג, אמר לי: אתה יודע, אנחנו קמים השכם לתפילת שחרית, אחר כך לים, ואחר כך לכנסת ישר. אז אני לא מספיק לראות את עיתון "הארץ". אומר לי חברי הרצוג שכתוב בעיתון "הארץ" היום: האוניברסיטה החזירה את הכיתוב.

יש הודעה של נשיא האוניברסיטה, מה שאמר השר זה מה שכתוב ב"הארץ" היום. אני חושב שמה שאמרתי עכשיו בשם האוניברסיטה, האוניברסיטה אמרה גם בידיעה שהתפרסמה בעיתון "הארץ". אז השאלה, איזה חלק בידיעה קוראים. בנושא של ידיעות בדרך כלל עיתון "הארץ" מדייק, אבל לפעמים בדעות הוא גם אומר את דעתו. עיתון "הארץ" יש לו השקפת עולם ידועה. ואני רוצה לומר עוד דבר, שזה לא המקרה היחיד, לפי דעתי, שבו ההבחנה המסורתית בין דעות לעמדות אינה נשמרת בצורה קפדנית. היה אומר פרופסור שכביץ, אדוני, באוניברסיטה העברית בירושלים, בשנות ה-60: יש עובדה, ויש דעה. והיה מסתכל עלי, שהייתי אוהד "בית"ר", והיה אומר: העובדה, "הפועל רמת-גן" "בית"ר ירושלים" 0 3. הדעה, השופט היה משוחד, מפא"י היא שולטת, ובסוף הקדוש-ברוך-הוא לא עוזר לנו. זאת דעה, הוא אמר. יש עובדה, 0 3. כל שאר הדעות הן דברים אחרים. חבר הכנסת מג'אדלה, בבקשה, אדוני.

קודם כול, תודה על העזרה, כבוד היושב-ראש. אנחנו גם מזהים את זה שאתה מדי פעם עוזר לסגנים שלך להבין את הדברים טוב יותר.

אדוני השר, שהתשובה הזאת, שקיבלת מהם, קיבלת בכתב.

אני יכול, אדוני, לקבל את זה?

וגם שוחחתי עם נשיא אוניברסיטת חיפה ביום שני בלילה בנושא הזה. מניסיוני כשר המדע, התרבות והספורט, אם אני יודע שאני צריך להשיב לך במליאת הכנסת, אני, נזהר מאוד. חייב לנקוט את מכלול הפעולות הנדרשות כדי לתת תשובה ראויה. אין שר כזה. תודה רבה. אני מקווה שדבריו של חבר הכנסת הרצוג נרשמו בפרוטוקול. יש לך עוד מה להעיר, חבר הכנסת מג'אדלה?

אני אומר,

תמיד נעים לשוחח עם נשיאי האוניברסיטאות. הם אנשים טובים. אם אדוני קיבל את זה בכתב, שיואיל בטובו ויעביר לי את התשובה.

חבר הכנסת סעיד נפאע, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת אריה אלדד. כבוד השר, הרי אני אתמול העליתי את הנושא הזה בנאומי בן הדקה,

ואמרתי לך שמג'אדלה, בלי לדעת שמר מג'אדלה הגיש שאילתא דחופה. כבוד השר, עם כל הכבוד לנשיא האוניברסיטה, אם נלמד נכון את מה, אני שומע, מכובדי. אם נלמד נכון מה שפורסם, למעשה הלוגו הזה הוצא לרגל ציון 40 שנה להיווסדה של האוניברסיטה. הלוגו הזה, שיצא, יצא בשתי שפות: בשפה העברית ובשפה האנגלית. לכן הנתון זה, העובדה הזאת חשובה. אם כבר הלוגו הזה, שהוצא במיוחד לאירוע הזה, הוצא בשתי השפות האלה, עם כל הכבוד לנשיא האוניברסיטה, אתה לא יכול להיתלות בזה שהלוגו כל הזמן היה בשפה העברית. בכתבה נאמר, והרי אתמול בירכתי את זה, ואני גם היום מברך את זה, ששורה ארוכה של מרצים באוניברסיטה, גם יהודים וגם ערבים, למעשה התקוממו, ואומרים באופן המפורש ביותר,

הלוגו של האוניברסיטה שאנחנו ראינו לפחות, כך הם כותבים, תמיד היה בשלוש השפות. בכל אופן, אחד המרצים אמר דברים שלדעתי הם חמורים מאוד, ואני תקווה שהשר ישלול את זה, שכנראה הלוגו החדש, שהוצא רק בעברית ובאנגלית, הוא כדי לסבר את אוזניהם של התורמים שיש להם דעות ימניות,

כך צוין באופן המפורש ביותר. לכן, אני אסיים ואדגיש: התשובה של הנשיא, עם כל הכבוד, כשהוא בא ואומר: כך היה כל הזמן, הרי הוא בכלל מתעלם מכך שמדובר בלוגו שזה עתה הוצא בשפה העברית ובשפה אנגלית, בהתעלם מהשפה הערבית. תודה רבה.

זו אמירה אחרת ממה שהיה בשאילתא של חבר הכנסת גאלב מג'אדלה, אבל בהחלט, השר בוודאי ישיב, כי השר אמר בצורה מפורשת, תמיד היתה כתובה אחת בעברית: אוניברסיטת חיפה. אתה בא ומספר על עניין זה. הלוגו הזה כתוב בעברית ואנגלית.

אתה קיבלת. השר שלח לך את, במכתב מהשר יש בעברית ובאנגלית. גם אצל השר? גם בתשובה לשר? אני חוזר ואומר, חוזר ואומר,

חוזר ואומר, חוזר ואומר,

הנה מכתבו של כבוד השר, תודה.

למה לזעוק כשאפשר לקבל תשובה?

אני חוזר ואומר, תשובת האוניברסיטה היא: הלוגו בעברית והיה בעברית. יש ומקובל, והיה בעבר, להוסיף באנגלית או בערבית, או בשתי השפות, במקרים שונים, לצרף את זה ללוגו. לא נשאלתי בשאילתא, ולכן אני פה אומר משהו לפנים משורת הדין, כי, אדוני היושב-ראש, סעיף 82 לדבר המלך במועצה, שאדוני מכיר, כפי שהוא תוקן ועדיין עומד בתוקפו עד ליום זה, היו הצעות חוק שונות, כולל זו של חבר הכנסת אלדד, שנמצא כרגע במליאה, לשנות אותו, והן לא התקבלו על-ידי הבית,

הוא עוסק בשפות הרשמיות.

אני עכשיו אני מעיר שתי הערות כמשפטן:

הסעיף הזה חל על מודעות רשמיות של הממשלה ושל רשויות מקומיות, שאני כלל לא משוכנע שהמקרה הזה נופל בגדרן,

נוסף על זה, הלוגו הוא לא פקודה, הוא לא טופס רשמי, ואני אינני חושב שהחוק מחייב שימוש בשתי השפות הרשמיות בלוגו, וממילא העמדה שאומרת: הלוגו שלי הוא בעברית היא,

עמדה סבירה בנסיבות העניין. חבר הכנסת אלדד, בבקשה, שאלה נוספת באותו עניין. שאלה קצרה, ואולי גם כמשפטן, על הזיקה שבין החופש האקדמי ועמדת משרד החינוך. אולי גם למשרד הבריאות יש עמדה? יכול להיות. לצורך העניין, אם מחר אוניברסיטת חיפה תרצה לשלב בלוגו שלה ג'ירפה אוכלת פיצה משפחתית, האם גם אז משרד החינוך יידרש להתערב בכך? זה באמת, אי-אפשר לומר, אני חושב שיש דברים שאני מתנגד להם יותר מג'ירפה שאוכלת פיצה משפחתית, זו היתה השאלה. על כל פנים, אם הגישה של חבר הכנסת אלדד בשפתו ובסגנונו, שיש בהם גם אירוניה, רמיזה על תפיסה שלפיה רצוי שהשר הממונה לא ירבה, או לא יעמיק יתר על המידה, בהתערבות בענייניהן של האוניברסיטאות או המוסדות האקדמיים בכלל, אני בוודאי סומך את ידי על גישתו זו. בלי כל ספק אוניברסיטת חיפה היא זעיר אנפין, היא מיקרוקוסמוס, ולכן היא ממקדת התעניינות, אבל זה לא ציניות, זה סאטירה במיטבה.

אני מאוד מודה לכבוד שר החינוך, זו תמיד חוויה לשמוע את תשובותיו שמביאות ידע בכל פרט ופרט הקשור למשרדו. תודה רבה. רבותי, אנחנו עוברים לחקיקה. אנחנו מזמינים, כראשון המציעים, את אורי מקלב, אדוני סגן יושב-ראש הכנסת, אני מתיר לך לעלות על הבמה. תשובה והצבעה במועד אחר. יש לך עשר דקות תמימות לדבר. האמור להשיב על הצעה זו, הצעת חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל, הוא שר התחבורה,

אבל אין תשובה. אתה מסכים? וסעיד נפאע גם מסכים לתשובה במועד אחר?

אז גם הצעתו תישמע ולא תיענה. מראש, בהסכמת המגישים, המציעים, והשרים. בבקשה, חבר הכנסת מקלב. אדוני היושב-ראש, מכובדי חברי הכנסת, הצעת חוק זו באה לתקן שני דברים בהתנהלות,

של החברה המפעילה את הרכבת הקלה מול הנוסעים. הצעת חוק זו הוכנה בעקבות פניות, ללשכתי בלבד, מאות פניות. אני לא נוקט שום לשון של הגזמה.

אני בטוח שללשכות אחרות, כפי שגם חברי חברי הכנסת בוועדות שונות שדנו בעניין גם כן, הגיע מספר גדול מאוד של פניות. לא זו אף זו, כדי לסבר את האוזן אני רק רוצה לומר שהגשתי לפני שבועיים או שלושה שבועות לסמנכ"ל משרד התחבורה, בהיעדר מנכ"ל באותה תקופה, ספר כרוך של מאות תלונות שהגיעו ללשכתי בעקבות דוחות שאנשים קיבלו בנוסעם ברכבת הקלה. אנחנו גם יוצאים מנקודת הנחה שאם מדובר באלפי דוחות, ובסך הכול הקנסות הגיעו לסך של מיליוני שקלים בכמה חודשים, אנחנו לבד מבינים שלא מדובר בקנסות לאנשים שהם כאלה שניסו לעלות ולנסוע ברכבת ללא תשלום, מה שנקרא בלשון העם: להתפלח לרכבת. מדובר באנשים שהם ישרי דרך, אנשים מאוד מאוד מאוד מסודרים, שלא מעלים על דעתם לעלות, מדובר באלפי אזרחים תושבי ירושלים, תושבי מדינת ישראל, מאות תיירים, שכל חטאם היה, או שהם לא ידעו, בעקבות הוראות לא ברורות, בעקבות שילוט לא נכון, בעקבות הוראות בלועזית, בעקבות חוסר ידע, חוסר הרגל, כפי שטבעי הדבר, ועלו, ולא עשו את מה שדרשו מהם, ולכן הם קיבלו את הקנס. לא זו אף זו, כדי להבין טוב, מדובר באנשים שהיו פטורים מתשלום, אנשים שיש להם, לדוגמה, כרטיס "חופשי-חודשי" כרטיס "חופשי-חודשי" פוטר מתשלום ברכבת, אבל האדם לא תיקף את זה בכניסה. אנחנו לא נדבר על כך שכרטיס התיקוף בכניסה, כל ההוראות שלו הן בלועזית, ואין אפילו מלה אחת בעברית. הוא צריך קודם כול להבחין אם זה היה צבע ירוק או צבע אדום, אם הוא שמע את הצפצוף או לא, ואם זה צפצוף אחד קצר או צפצוף אחד יותר ארוך. לא זו אף זו, אלא, הדוגמאות שהיו בתחילת הדרך כל כך משקפות את הגישה, אנשים שקנו כרטיסים ב"אגד" בעקבות ההסכם שיש בין "אגד" לרכבת הקלה, וזה מה שמשרד התחבורה עשה ברפורמה, שאם אדם קונה כרטיס בתחבורה הציבורית כדי להגיע ממקום למקום הוא נוסע שלב מסוים באוטובוס, ולאחר מכן הוא עולה לרכבת, וגם אין לו אפשרות לנסוע באוטובוס בצירים גדולים מאוד בירושלים, וזה נקרא שהוא מקבל כרטיס מעבר: אתה משלם פעם אחת,

דהיינו, אנשים שילמו עבור הכרטיס והיו צריכים רק לעלות לרכבת. ובעקבות תקלה, תקלה שהיתה בחוסר סנכרון בין חברת "אגד" לרכבת הקלה, בחוסר סנכרון, אנשים קיבלו קנסות של 180 ש"ח. וכשבאתי לאנשי הרכבת הקלה, וכשישבנו כאן בישיבות בכנסת, ואמרנו להם: הרי אתם יודעים שזה בא בעקבות חוסר סנכרון וכל בעיה טכנית ביניכם. איך אתה יכול לתת לאדם קנס כשאתה יודע שהבעיה היא לא אצלו? במשך שבועות רבים היתה בעיה טכנית, סנכרונית, אולי אפילו קצת רשלנית, מצד חברה אחרת, כשאנשים לא היו מסונכרנים בין "אגד" לרכבת הקלה. ואנשים שבאו, והם ידעו, ונהג "אגד" גם אומר להם, ולפי כל הנהלים שהם צריכים לדעת, הם שילמו. יש להם כרטיס מעבר לרכבת הקלה. הנהלת הרכבת הקלה, חברת "סיטיפס", יודעת שהאנשים האלה הם תמימי דרך. הם אומרים לי: אבל מה זה משנה? יש תקלה ואני לא קיבלתי כסף בעקבות כך. אבל אני שואל אותם שאלה: לא קיבלת כסף, איך אתה מסוגל לתת לאנשים קנס של 180 ש"ח, שהוא לא מידתי בעליל? הוא לא מידתי גם עם מה שקורה במדינות אירופה. אני שמעתי אתמול, טלפן אלי מישהו בלילה, הוא אומר: תשמע,

לא היתה לי ברירה, נסעתי ברומא ללא תשלום. באמצע הלילה הייתי צריך להגיע לשדה התעופה. עברתי מתחנה לתחנה כדי לשלם, לא יכולתי לשלם, היה הכול סגור. עליתי ככה, שילמתי פי-ארבעה. כאן אנחנו מדברים על קנס שהוא פי-27. עכשיו אנחנו נדבר לא רק על הקנס עצמו,

על הקנסות, על דברים שלא שמענו. אנשים השתמשו ב"רב-קו" הבעל השתמש ב"רב-קו" של האשה, האשה השתמשה ב"רב-קו" של הבעל. 12 כרטיסי ה"רב-קו" של הבוקר מונחים על השולחן, כל ילד צריך לקחת את שלו. הוא לא לא-שילם, הוא שילם. ממתי אתם מכריעים, עם כל המעללים של ה"רב-קו" ממתי אתם,

אתה אומר שאין שיקול דעת לפקיד, אין שום שיקול.

בהנחיה שאין לך שיקול דעת. אני מוכרח לומר לך שפעם היתה קבוצת "בית"ר ירושלים", נסעה לסיור משחקים בצרפת. והיא שיחקה בדרום צרפת, אבל ישנה בעיירה שהיא מרוחקת 3 קילומטר מהמקום של העיר. ואז עלו על הרכבת: אמרו, למה תעלו על הרכבת בעיר? תעלו על הרכבת בעיירה המקדימה, זה 3 קילומטר. והואיל ועלינו, ובא פקיד, אנחנו היינו צריכים לשלם קנס שהוא היה יותר גדול מכל התמורה ש"בית"ר" קיבלה על משחקיה בכל צרפת. ועמדנו פשוט לא ידענו מה לעשות. אמרו: נאסור אתכם. השגרירות היתה צריכה להתערב. אבל אתה צודק: אין שום שיקול דעת. אתה עולה על הרכבת לא במקום, אין אפילו הבדל משמעותי, כי אתה צריך לנסוע 1,000 קילומטר, ועלית 3 קילומטר לפני כן, ואין שיקול דעת. ואם היה מדובר, אדוני היושב-ראש, בתקופה שהיו נותנים להתרגל אליה. היו נותנים כמה, כן, כן.

בסך הכול הרכבת מופעלת חמישה חודשים. לא היה יום אחד, יום אחד של חסד, אולי כמה ימים של חסד שלא נתנו דוחות. אנחנו לא מדברים על נסיעה בחינם. אבל משהתחילו לדרוש תשלום, גם על דרישת תשלום צריך איזו תקופת הרגל, תקופה של הרצה של העניין. אנחנו לא מדברים על כך, אם היה הכול בסדר: השילוט היה מתאים, המכונות היו תקפות, אנחנו מדברים על מכונות שלא עומדות בעומס, לא משוכללות, לא מתוכנתות נכון. אין שום דבר שהוא שלם. מבקשים, ככה: מבקשים מהנוסעים סבלנות. אנחנו פונים למשרד התחבורה, ואומרים: בסדר. אז הוא אומר: תשמע, צריך להתרגל. על מה צריך להתרגל? קודם כול, אתה תתרגל, ואחר כך תקנוס את האנשים. אתה אומר לאנשים להתרגל על מה שאתה לא התרגלת? אז במשך שבועות רבים יש בעיות סנכרון, בעיות תפקודיות,

ואתה דורש מהאנשים. עכשיו אנחנו נדבר גם, לא רק על הקנס. מעבר לקנס של 180,

האופן שבו ניתן הקנס לאנשים. לא היה תקדים כזה. לא היה תקדים, האופן שבו ניטלת חירותם של האנשים, האמונה שלהם, היושרה שלהם. אנשים נתקלים בבת-אחת בכך שהם, כנוסעים תמימים וישרים, נהפכים בן-רגע, מורדים מהרכבת כאחרוני הפושעים והגנבים: לא מדברים אתך, מייד מבקשים ממך תעודת זהות,

ואחרי שאתה מזדהה מקיפים אותך ארבעה-חמישה אנשים, זה הנוהל, ארבעה-חמישה אנשים מסביבך. אתה מורד מהרכבת באמצע רחובה של עיר. והיה אם אין לך תעודה מזהה, אין לך: אתה תייר ואין לך דרכון, אתה,

יש לך את ה"רב-קו" אתה ממתין עד שתבוא ניידת. פעילות המשטרה,

שהיא תבוא, תזהה אותך. ורבים סיימו את הערב הזה או את היום הזה, לא בחדרי מעצר, בחדרי חקירות, ובכל אופן, במגרש-הרוסים, בתחנות המשטרה. על מה ולמה? איך אנחנו מסוגלים לעשות דברים כאלה? אנחנו כחברה, איך אנחנו מסוגלים? הרי בקנס הזה, כשבאים ואומרים להזדהות, ובכל הסיטואציה שנמצאים, זה לא רק שאתה עכשיו עברת איזה משהו, אתה פושע כרגע. איך יכול להיות שאנחנו נסכים לדבר כזה? עכשיו, מה קורה? ואנחנו לא מסוגלים לפעול. מה שקורה: שר התחבורה מייד הודיע על הצעת החוק הזו, שבאה ונוגעת רק באופן חלקי ומאוד מונוטוני ומצומצם בנושא הזה, שר התחבורה הודיע מייד,

אנחנו מעריכים אותו: אני בעד החוק הזה. מודיעים אנשי האוצר,

תסגור את זה עם האוצר. דיברתי עם אנשי האוצר, בתקציבים,

זה חשבות. דיברתי אתם. באופן אישי אנחנו מבינים אותך, אתה גם צודק, אנחנו מכירים את הבעיה, אבל מה לעשות שבאותו יום שהוגשה הצעת החוק,

ביום חמישי שעבר, מקבלים מכתב מסוללת עורכי-הדין של "סיטיפס": במידה שאתם תקבלו את החוק, זו הפרת חוזה. הפרה בוטה של החוזה. ושם מחייבים אותנו, ומאפשרים לעשות לנו כל מה שרוצים. אין ועדת ערר על קנסות. שאלתי את משרד התחבורה: למה אתה לא מקים? הוא אומר: אני לא יכול. אנחנו הפרטנו את כל הנושא של, הפעלנו רפורמות, כולל בתחבורה הציבורית, כולל בהפעלת הרכבת הקלה. אנחנו הפרדנו את הכיס מהלב. מה שעניין ומה שיש בנושא הזה, זה רק חוזה, זה רק הסכם ממוני בין החברה שמפעילה,

במקרה זה היה האוצר. על חשבון האזרח, על חשבון הנוסע. ולא רק זה, אין גם זכות, אפילו לא לרגולטורים כמו משרד התחבורה, הוא לא יכול להתערב בעניין הזה,

הוא אומר: אני לא יכול להקים. מפני שבחוזה לא כתוב שיש ועדת ערר, אז אני לא יכול להקים. ואם כתוב 30 יום שהוא ישלם את זה, אז הוא צריך לשלם בתוך 30 יום. ואם נבקש,

חבר הכנסת מקלב, הרי זה דבר שהפך להיות כורח לא יגונה, מהטעם הפשוט שהרי אם לא יהיה דבר כזה, יעלה כל אחד בכל מקום, יאמר: טעיתי,

ואין אפשרות לבוא ולברר את טעותו.

באים וקובעים כלל נוקשה כדי שאנשים ייזהרו ולא יטעו. כי הרי בן-אדם יכול לבוא ולומר: טעיתי, חשבתי שאני לא צריך. כי אם לא יבואו אליו, אז נסע בחינם. ואם באו אליו, אז אומר: טעיתי. תאמין לי. דרך אגב, קיבלתי מייד פקס, מאיזו עיר נסעה "בית"ר", אז אמרתי, זה היה מנאנט. חטפנו שם הרבה גולים, לצערי הרב, כן.

אדוני התייחס, יש פה גם איזו גזירה שהציבור חייב לעמוד בה כדי שלא לשים מכשול בפני, מנסים להונות את המערכת. אדוני התייחס, במכוון או לא במכוון, לחלק השני של הצעת החוק, שבו ביקשתי להעמיד את הפעם הראשונה באזהרה. ואת הדברים האלה שמעתי, מהאוצר.

תשמע, אם זה ככה, אין עונשין ולא מזהירין. אם פעם ראשונה, זה היה האוצר: אם פעם ראשונה זו אזהרה, כולם ייסעו בחינם ורק אחרי זה יתפסו אותם,

אמרתי לו: תגיד לי, אתה תעשה את זה?

נראה לך שאביך יעשה את זה? אמך תעשה את זה? אחיותיך, אחיך, האחים שלך יעשו את זה? הילדים שלך יעשו את זה?

אנחנו יודעים ש-95% לא יעשו את זה.

אנחנו היום בונים את המדינה,

על אחוז קטן מאוד, 95% לא יעשו את זה,

כי הם לא רמאים,

גם הם יודעים מהי הסנקציה. אבל חלילה לא תהיה הסנקציה, אז יכול להיות שנשים בפני ה-95% איזה פיתוי להיות דומים ל-5%. אבל, אדוני, אני אמרתי להם: אתם יודעים מה? אני מוכן גם לצמצם את הצעת החוק. לא נדבר על מקרה שאחד לא שילם, אנחנו מדברים על מקרה שאחד היה חייב נוסע חינם, הוא שילם את כל הכסף, רק לא בתעודת ה"רב-קו" שלו. עוד אלפי מקרים. אשה עלתה עם עגלה, כפי שהיא נוהגת, היא עלתה עם עגלה, עם שני ילדים. על ילד אחד היא פטורה מלשלם, על הילד השני היא שילמה. היא לא יכולה להחזיק שני ילדים על הידיים, שילמה על העגלה ושילמה לכרטיס. באים, נותנים לה דוח. אומרת לו: אני לא מבינה, אני נסעתי באוטובוס,

לא, את נוסעת ברכבת הקלה,

עם עגלה פתוחה את חייבת לשלם בשעות מסוימות. עם מי אנחנו מדברים? עם מי אנחנו מתעסקים?

אני חושב שהחוק הזה, הצעת החוק הזו, אין לי עכשיו תשובה,

זה לימד אותנו, לפי דעתי אותי,

כפי ששמעתי, לא מהר לאשר רפורמות שונות ומתן סמכויות לאנשים חיצוניים מחברות פרטיות, שכל מה שהם רואים לנגד עיניהם זה רק את הכסף. גם המנכ"ל אין לו סמכות, כי מול המנכ"ל יושבות שש חברות מפעילות שלוקחות אותו, והם רוצים לראות בסוף החודש את אפיק ההכנסה החדש של כמה מיליוני שקלים בתוך כמה חודשים, שהם לא חשבו על זה. זה מה שהם רואים לנגד עיניהם.

תודה רבה לחבר הכנסת מקלב. יש בעיה עם הרכבת, שבה עולים מכמה דלתות, וזה לא כמו באוטובוס, שבו אתה נפגש עם מי שמנחה אותך מה אתה צריך לשלם.

חבר הכנסת סעיד נפאע, תשובה והצבעה לגבי הצעת החוק של חבר הכנסת מקלב יהיו במועד מאוחר, בהסכמה אתו, וגם כך יהיה לגבי הצעת החוק של חבר הכנסת סעיד נפאע. בבקשה, אדוני. הצעת החוק של חבר הכנסת היא הצעת חוק הכנסת (תיקון, התפלגות שליש מסיעה). כבוד היושב-ראש,

אין ספק שהצעת החוק הזאת היא למעשה תולדה של בעיה אישית,

אבל כנראה לפעמים בעיות אישיות של הסיעות, בחוק כתוב: שליש שהוא לפחות שניים,

אני יודע, כן. כנראה לפעמים גם בעיות אישיות מגלות שיש למעשה איזו בעיה בחוק עצמו. מן הפרט אל הכלל. עובדה אחרת שברצוני לציין היא שההצעה הזאת למעשה התבשלה הרבה חודשים. היו כמה ישיבות עם היועץ המשפטי של הכנסת, גם עם יועצים משפטיים אחרים, בנושא הזה, ורק אחרי שבאמת היתה שם אחדות דעים שאכן יש איזושהי בעיה בחוק עצמו, פשוט המחוקק, כשחוקק את החוק הזה, וקבע את ההוראה ששליש של סיעה יכול להתפצל בתנאי שלא יהיה פחות משניים, למעשה הוא לא צפה סיטואציה שבבוא הזמן אכן תהיה פגיעה בעיקרון לא פחות חשוב מעניין פיצול הסיעות, ואני אבהיר את הדבר. אני אגיד לך, הואיל ואני הייתי שותף לחוק, והואיל והדברים הפוליטיים עמדו לנגד עינינו, כל מה שרצינו אז הוא לא ליצור מצב שבו בגלל אחוז החסימה מתמזגים, ולאחר מכן מתפלגים, אז אמרו שלא תהיה סיעת יחיד, כי בהחלט יכול לבוא אדם בסיעה, אני נותן דוגמה של אדם שהוא בעל אחריות ציבורית ממעלה ראשונה, אם כי אני לא מסכים עם כל עמדותיו, ברגע שחבר הכנסת הורוביץ הסכים להצטרף למרצ הוא קיבל על עצמו את חוקי המשחק. הרי מה הוא היה יכול לעשות?

אני מצטרף למרצ, אני יודע שאם יצטרפו חמישה אני אהיה שניים, ואם לא יצטרפו אני אהיה אחד, אז אני הולך אתם, כי אני אבחר. הוא מקבל את חוקי המשחק כשהוא נבחר. כאשר הוא נבחר הוא ידע אותם. אם חלילה היו באים ואומרים ששלושה, אחד יכול לפרוש, ואתה בא ואומר: ועכשיו אנחנו משנים את החוק, שיחייב את חבר הכנסת הורוביץ, אני הייתי אומר: לא ולא, הוא נבחר בידיעה שהוא יכול להתפלג כאחד. ואני דווקא לוקח אותו כדוגמה, שכן זה לא יקרה. לכן אני אומר לך גם, חבר הכנסת נפאע, בהיגיון, הרי כאשר אתה הלכת ברשימה עם חבריך, ההיגיון היה שאתה יודע שרשימה זו, אם היא תקבל שלושה, לא יכול אחד לפרוש ממנה, אלא אם כן, תראה, פעם פרש אחד מ-15. חבר הכנסת פריצקי, השר לשעבר פריצקי, פרש מ-15. 15 הבינו שהטיעונים שלו הם נכונים מאוד מבחינת רצונו, באו ונתנו לו את האפשרות. אני חשבתי שצריך להיות גם בעניין זה, אם למשל הלך הורוביץ עם מרצ משום שהוא דגל בשתי מדינות לשני העמים, ופתאום מרצ הפכה להיות בעד ארץ-ישראל השלמה, ודאי שהוא יכול לפרוש, כי הוא הלך אתם על בסיס של מצע. עכשיו לך תדע מתי זה עניין של עיקרון ומתי זה עניין של נוחות פוליטית. וזאת בעיה לא פשוטה,

כל אחד פורש מסיבה אחרת. אבל אני חשבתי, ואני לא נותן דוגמה אותך, שאם סיעה רוצה להפריש חבר מתוכה, ודאי שהכנסת חייבת לתת לו מעמד.

אם למשל תבוא סיעת מרצ,

ותאמר לחבר הכנסת הורוביץ: תשמע, אתה יותר מדי ליברלי בשבילנו. אז הוא יאמר: טוב, אם אתם לא רוצים להיות אתי אז מה אני יכול לעשות? אני לא אכריח אתכם להיות, אבל אז יש לי הזכות להיות חבר עצמאי. וזה נושא שהוא לא רק נושא פוליטי, הוא באמת בנושא העיקרון. אני חושב שלתת לוועדת הכנסת את הסמכות, חבר הכנסת נפאע, זה מסוכן מאוד, כי לצערי הרב, כמובן לא בכנסת הזאת, אבל יכול לקרות מצב שבעוד כנסות רבות השיקולים של ועדת הכנסת, חלילה, יהיו שיקולים פוליטיים, ולא שיקולים ענייניים, ואני לא מעלה על דעתי שהדבר הזה יכול לקרות בכלל, אבל בכל זאת, הדברים האלה עלולים להתרחש, ואז אתם צריכים להבין שלכל חכה יש שני קצוות, בכל קצה רוצים לחיות.

תודה, כבוד היושב-ראש.

למעשה העלית את כל הקושיות, את כל ההתלבטויות שהיו אז, ואני אציין את זה שכבודך היה שותף לכמה מהלכים, הכנסת תעמוד לזכות כל חבר כנסת למלא את תפקידו. כן, גם כבוד המזכירה היתה שותפה לנושא הזה. כל הקושיות האלה באמת הן הקושיות שעמדו מאחורי מחשבה די עמוקה, כן לגשת למעשה חקיקה זה או לא לגשת למעשה חקיקה זה, אבל אני מן הסתם לא מפנה את דברי עכשיו דווקא לכבוד היושב-ראש.

כאשר הצגת עכשיו את הבעייתיות שבנושא, אתה התייחסת לנושא שחבר הכנסת,

הוא זה שבא ואומר: אני רוצה לפרוש. אתה צודק במאה אחוז.

וזו הסיטואציה, כאשר הוא מוצא על-ידי חבריו אני בהחלט מסכים לחוק כזה.

לכן אני אומר: הצעת החוק הזאת באה למלא את החלל הזה, שבמעשה החקיקה, כאשר המצב הוא דווקא הפוך, לא שחבר כנסת שהוא שליש בא למעשה ואומר: אני נבחרתי על בסיס מצע מסוים, אני נבחרתי ברשימה מסוימת, ועכשיו לא טוב לי, ולכן אני רוצה ללכת ו"ליהנות" אני מציע לך גם לכתוב שהחלטת ועדת הכנסת בעניין זה היא החלטה מינהלית, שהיא אז תוכל להיות מבוקרת על-ידי מי שאחראי לנושאים המינהליים, כמובן בית-המשפט.

אני רציתי פשוט, למען הגילוי הנאות, לבוא ולהגיד שאכן הבעיה האישית עמדה מאחורי ההצעה הזאת, ולא להיתלות רק בעקרונות. לכן אמרתי את הדברים ופתחתי את דברי בדבר הזה. ולכן, אם כבר נכנסנו לסוגיה הזאת, אני אתייחס, אף-על-פי שהתכוונתי להתייחס לנקודה הזאת בסוף, אני אתייחס בהתחלה. באה סיעה ואומרת לחבר אחד מהסיעה, לנוכח מחלוקות שונות ומשונות, לא משנה, אנחנו בכלל מוציאים אותך מהמפלגה. לא רק מהסיעה. בכלל, אנחנו מוציאים אותך מהמפלגה, אתה לא טוב לנו במפלגה.

יש להם טענות מטענות משונות, זה לא הנושא וזה לא מה שידובר פה.

אתה נשאר כלוא אצלנו. אתה תישאר נושא את הכותרת שלנו, נושא את השם שלנו,

חבר הכנסת סעיד נפאע, אתה חבר סיעת בל"ד, אבל אתה מחוץ למפלגה, הסיעה בכלל לא מתייחסת אליך, ולא רק זה, אלא מצרה את צעדיך במילוי תפקידך כחבר הכנסת, ולדוגמה, וכבוד היושב-ראש וגם כבוד המזכירה יודעים את זה טוב מאוד, כי התערבו בעניין, חבר הכנסת חרמש, אם אנחנו מפריעים אנחנו נפסיק את הישיבה, אין לנו בעיה.

חלילה לא רוצים להטריד אותך בשיחת הטלפון. הנה, נשלל ממני למעשה להשתתף בכל הצעות האי-אמון, אני לא משתתף בהצעות האי-אמון, אני לא יכול לעלות לדוכן הזה ולדבר, להביע את דעתי בהצעות אי-אמון, לא יכול להגיש ממילא הצעות אי-אמון, לא רק זה, גם בדיונים פוליטיים אחרים, דיונים במעמד ראש הממשלה, אין לי הזכות הזאת להשתתף. כדי לקבל את זכותי לפחות בהצעות הרגילות לסדר-היום, ובהצעות החוק, היה צורך שיושב-ראש הכנסת ידפוק על השולחן, נכון. כי הרוב מתעמר, במקרה הזה, שניים נגד אחד.

וגם בלי, כבוד היושב-ראש, בסיס חוקי לא היית יכול להתערב, אפילו בסיס נוהלי, נקרא לזה. הרי בסופו של דבר, הצעות רגילות לסדר-היום, כולל הצעות חוק, נקבעות על-פי מכסה של חברי הסיעה. אז אומנם אלה סיעתיות, אבל יש זכות לחבר הכנסת, עד שקיבלתי את זה, ורבותי חברי הכנסת, ואני מבקש שתשמעו את הדבר: אני לא רציתי לזעוק את זעקתי האישית, כפי שאמרתי בהתחלה. אני ניסיתי באמת להעלות את הנושא לרמה של ה"לקונה" שישנה בחוק, שהמחוקק צריך לתת את דעתו בנושא הזה. גם אחרי שסוכם שאני אקבל שליש מהצעות החוק ומההצעות לסדר-היום, ואז נקבע סדר זמנים: ביום רביעי זה פלוני, רביעי שאחרי, ורביעי השלישי. אם קרה שאחד מחברי הכנסת האחרים היה לו איזה עיסוק בתור שלו, אז הוא לא קופץ אחרי, הוא לוקח את התור שלי, ואני צריך לקפוץ קדימה. זה המצב. לכן, זו התעמרות של הרוב במיעוט. זה לא עניין שהמיעוט בא ומבקש לפרוש.

מפרישים אותו, ואני שוב, כבוד היושב-ראש, אני שוב חוזר ומדגיש את ההבדל הזה בין חבר כנסת אחד שבא, מנצל הכול ובא לפרוש, ובין כאשר הרוב, למעשה, מתנהג כפי שהוא מתנהג.

למטרה שלדעתי היא פסולה. כדי לקבל את הכסף עליך אז אתה חלק מאתנו, אבל כדי לתת לך את הכלים אתה כבר לא חלק מאתנו. זה מצב שהמחוקק לא צפה, פשוט.

החוק לא מכסה את הסיטואציה הזו,

תפקידה של הכנסת למלא את החלל הזה כשמגלים, יש רק בעיה, אקדמית, שהיא מעשית: מי יקבע שהשניים הוציאו את האחד לא בצדק? למשל, אני אשיב, כבודו.

יש, יש בהצעת החוק. אני ראיתי את ההצעה. אבל היא בהחלט מעניינת. עכשיו, הרי על מה החוק הזה בא להגן? בא להגן על עיקרון, כפי שכבודו הציג את זה בהתחלה, עקרון הייצוגיות, מניעת רסיסי מפלגות. היות שגזלתי ממך, אני נותן לך עוד שתי דקות תמימות. אוקיי, אז אני אקצר. אבל אם מעמידים את העיקרון הזה מול עיקרון אחר, שהוא לא פחות חשוב, של מתן אפשרות לחבר הכנסת למלא את תפקידו כשורה, על-פי חוק, לעניות דעתי ועם כל הכבוד, העיקרון הזה צריך לגבור על העיקרון האחר, כאשר מתווספת לו העובדה שלא חבר הכנסת עצמו בא לפרוש,

אלא הוא מופרש,

הוא הופרש מסיעתו. ולכן ההצעה הזו גם נתנה כלי כדי להשיב, כבודו, על השאלה שכבודו עכשיו שאל. לא סתם בא לי יום אחד בבוקר, קמתי בבוקר, לא נעים לי ואני רוצה לפרוש, ואז החוק מעניק לי את זה.

אני צריך ללכת לוועדת הכנסת, לשכנע את ועדת הכנסת מהו המקרה המיוחד, למה זה כן מקרה מיוחד, ולמה כן, במקרה הזה, צריכים לאפשר לי את העניין הזה. הצעת החוק ניסתה, באמת, לפי הסעיפים שבה, לפי התיקונים שהיא מבקשת להביא, לפי דברי ההסבר, אכן להשיב על כל השאלות שיכולות להתעורר כתוצאה מהסיטואציה,

אין ספק שהיא לא פשוטה. אין ספק שהיא באה, כפי שאמרתי, כדי "לפגוע" בעיקרון אחר, שהוא לא פחות חשוב, או שהוא די חשוב, אבל כפי שטענתי, הוא פחות חשוב מאשר לתת לחבר הכנסת, במקרה הספציפי הזה,

משפט אחרון: אני חושב, כבוד היושב-ראש, שהכנסת באמת צריכה לתת את הדעת

הספציפית הזו, וכפי שאמרתי, לא מפני שהתחשק לי, אלא יש גוף מכובד בכנסת שבסופו של דבר יבוא ויבחן את הדבר הזה והוא שייתן את המלה האחרונה בנושא הזה. וממש משפט אחרון: על אחת כמה וכמה כאשר למעשה ישנה גם "סנקציה" כספית בנושא הזה.

ברשותך, אוסיף עוד משפט: התרעומת והאבסורד שאני רואה בעניין הם במצב הזה, כאשר ישנה התעמרות, תרתי משמע: שניים, אנחנו רוצים אותך, אתה תישא את שמנו ואת הכול,

כי אנחנו מקבלים כסף עבורך, במקרה הזה. אבל בשאר הדברים אתה לא חלק מאתנו. לא רק מוצא מהמפלגה אלא גם תוך כדי גילוי הדעות,

ולכן, זה מה שעומד מאחורי ההצעה זו, וזה לא בא כדי לפתור, באמת לא בא כדי לפתור בעיה אישית בעיקרון, אלא הבעיה האישית למעשה מוטמעת או נטמנת בתוך השיקולים האחרים, שהם לא פחות חשובים במקרה הזה.

תודה רבה.

אני לא בטוח שהממשלה צריכה להביע את עמדתה בנושא.

לא הביעה, אבל היא לא צריכה, גם. זו הכנסת צריכה לומר את דעתה.

תודה רבה. אדוני היושב-ראש, למה תשובה במועד אחר?

הממשלה ביקשה קודם כול להביע, למה הסכמת? היינו מצביעים בעד. אל תהיה בטוח, אל תהיה בטוח. אל תהיה בטוח, חבר הכנסת נסים זאב. הוא הציג בעיה רצינית מאוד: מה קורה אם המפלגה הולכת לאופוזיציה ומחליט אחד מהחברים, מהשלושה, שהוא מצביע אמון בממשלה,

זה דבר שהסיעה יכולה,

במקרה הספציפי הזה, אני יודע. הרחקתי עדותך. הרחקתי עדותך, אתה מבין? תודה רבה. אנחנו עוברים להצעת חוק שעליה יש תשובה, שכן השר מרגי, היכן השר מרגי? על כל פנים, חברת הכנסת סולודקין, נא לעלות. לא יהיה השר מרגי, אני מצביע מייד, מבלי לחכות לתשובת הממשלה. אמור להשיב שר הפנים. הממשלה הודיעה לי שבשמו ישיב השר מרגי. כמובן, אם יהיה, ישיב. אם לא, נלך להצבעה.

השר גם נמצא פה. גברתי. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת,

זו הצעת חוק איסור הפרעה לבחירות (תיקוני חקיקה). לאחרונה התרחשו בישראל כמה מקרים שבהם על קבוצות אוכלוסייה מסוימות, למשל נשים המתגוררות בשכונות חרדיות, נאסר להשתתף בבחירות ברמה זו או אחרת, לדוגמה לוועד השכונה. ניסיתי לבדוק איך הגיבו רשויות אכיפת החוק על התופעות המזעזעות האלה. האם המתפרעים נענשו? האם בוטלו תוצאות הבחירות, שנערכו בניגוד לכל כללי הדמוקרטיה? לתדהמתי הרבה לא ראיתי שום הודעה בכלי התקשורת על תגובה כלשהי מצד רשויות המדינה, על עונש שהוטל על המתפרעים או על ביטול תוצאות הבחירות ועריכת בחירות חדשות. כל זה מוכיח שאין, נכון להיום, הכלים הנדרשים להתמודדות עם הבעיה החמורה הזאת, ולכן הגשתי שורה של הצעות חוק בנושא. הצעת חוק איסור הפרעה לבחירות (תיקוני חקיקה) היא הצעת חוק ראשונה בשורת הצעות החוק. אך הממשלה שלנו, כנראה, גם הממשלה שלי, נמצאת בתרדמת עמוקה וחולמת חלום מתוק שהדמוקרטיה בישראל היא איתנה וחזקה כל כך שאין צורך להגן עליה מפני בריונים אידיאולוגיים מסוג זה או אחר. במקרה של בחירות לוועד השכונה בשכונת מאה-שערים בירושלים, התרחש גירוש מבזה של נשים מהקלפי. זהו המשך ישיר של המדיניות שהונהגה בקהילה החרדית על-ידי הקיצונים לפני זמן רב. אם יש מקומות נפרדים לגברים ולנשים באוטובוסים, אם גברים הולכים בצד אחד של הרחוב ונשים בצד השני, אם אשה חייבת לכסות את פניה באמצעות "בורקה" לפני שהיא יוצאת מן הבית, אז אין להתפלא על כך שלנשים אין גם זכות הצבעה באותו קלפי יחד עם גברים. הצעת החוק שלי קובעת שכל ניסיון להפריע לאזרח לממש את זכותו הדמוקרטית להצביע בבחירות כלשהן מחמת מינו, גזעו, דתו או השתייכותו האתנית, מהבחירות לכנסת ועד לבחירות לוועד השכונה, דינו בין שנתיים לשלוש שנות מאסר. אני מתכוונת להמשיך ולפעול בנושא זה ולהגיש הצעות חוק נוספות. בין היתר אני רוצה להגיש הצעת חוק שתקבע שאם בקלפי מסוימת לא ייתנו להצביע לקבוצת אוכלוסייה זאת או אחרת, תוצאות ההצבעה באותה קלפי ייפסלו, ובתוך יממה תיערך בה הצבעה חוזרת, בנוכחות המשטרה. כיוון שוועדת שרים לענייני חקיקה החליטה, לצערי, להתנגד להצעת החוק שלי, הפכתי אותה להצעה רגילה לסדר-היום.

תודה רבה. ישיב כבוד השר מרגי, בשם שר הפנים. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי השר, הצעת חוק איסור הפרעה לבחירות (תיקוני חקיקה), התשע"ב 2012. עמדת יחידת הפיקוח על הבחירות היא כי אין בהצעת החוק צורך. היחידה אינה מתנגדת לענישת מי שמפריע לבוחר בכלל ומי שמפריע לבוחר מחמת מאפיין כלשהו בפרט.

לא הוצגה סיבה להחמרת הענישה הקיימת כיום בחוק הבחירות לכנסת משנתיים לשלוש שנות מאסר, לדעתנו רף הענישה הקיים כיום בחוק הוא סביר, שקול ומאוזן. עמדה זו מקובלת על ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. מסיבות אלה ועדת השרים החליטה להתנגד להצעת החוק, ולכן מוצע להתנגד. בלי שום קשר, חברת הכנסת מרינה, אם נבדוק, היו תמיד הפרעות לבחירות, מגורמים קיצוניים כאלה שמתנגדים להליך הבחירות, כאלה שרוצים להטות את תוצאות הבחירות. בואי נבדוק היסטורית מה נעשה עם אותם מפריעים שכן נתפסו, אני חושב שרף ענישה של שנתיים מאסר הוא יחסית מאוזן, צודק, אלא שלצערנו, כמו בהרבה חוקים, האכיפה בנושא הזה היא מאוד רופסת. אני מאמין שאם מפריע לבחירות היה נידון למאסר ממושך פעם אחת, למען יראו וייראו, לא היה צורך בהצעת החוק הזאת ולא היית יוצאת מגדרך. אני מבין את הצורך, אבל יחד עם זאת, רף האכיפה בסוגיה הזאת היה מרתיע כל פורע ומפריע. תודה רבה.

אתה ביקשת להמתין, אני מוכן, אם היא רוצה דיון בזה,

את מסכימה להעביר את זה להצעה לסדר-היום?

ובכן, פה לא נצטרך, על-פי מצוות הממשלה, לקבל המלצות, אז חברת הכנסת מרינה סולודקין מסכימה שנושא זה, שהוא נושא חשוב, יועבר לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט כהצעה לסדר-היום. לכן אנחנו נתייחס להצעת החוק כהצעה לסדר-היום, ונצביע על הצעת החוק כהצעה לסדר-היום. נא להצביע, מי בעד?

ההצעה להפוך את הצעת חוק איסור הפרעה לבחירות (תיקוני חקיקה), התשע"ב 2012, להצעה לסדר-היום ולהעביר את הנושא לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. 15 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. לכן אני קובע שהנושא יועבר,

לוועדת החוקה, חוקה ומשפט, נושא איסור הפרעה לבחירות,

הצעה אחת. חברת הכנסת ליה שמטוב, בבקשה, נא לפרט. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כבוד השרים, התאריך ה' באייר, יום העצמאות, חשוב בשבילי כמו שהוא חשוב לכל אזרח נאמן בישראל. בפועל ה' באייר חל בימים שני, רביעי, שישי או שבת. גם השנה חגגנו את יום העצמאות לא במועדו המקורי. זאת אומרת, ה' באייר חל ביום שישי, וחגגנו את היום ביום חמישי. אז אני מציעה שחגיגות יום העצמאות יהיו תמיד ביום חמישי של אותו שבוע שבו חל ה' באייר. אם, כבוד היושב-ראש, אתה תשאל, למה זה טוב ליהודים? אז אני אענה, קודם כול, זה טוב למשק הישראלי בכך שאנחנו לא נצטרך לקחת יום שבתון באמצע השבוע, משפחות שכולות יוכלו להתארגן לציון יום הזיכרון, זה גם ימנע חילול שבת,

לעם ישראל יהיה סוף-שבוע ארוך. אני בהזדמנות זו אני רוצה להודות לשר התיירות סטס מיסז'ניקוב, כי הוא היה שותף לרעיון החוק החשוב הזה, ואני מבקשת מכל חברי הכנסת לתמוך בהצעה. תודה רבה. בטרם ישיב השר, יש הצעה דומה של חבר הכנסת יואל חסון, גם הוא יציג את עמדתו.

אתה רוצה מפה? ליה, אם היא היתה רוצה,

את תשיבי לחבר הכנסת בן-ארי מהדוכן,

אין לי שום בעיה. הואיל והכנסת היא באמת היא עם סדר-יום אדיר, וברגע שאנחנו נכנסים לישיבה הכול נופל, אין שום בעיה שאתה תדבר מהדוכן. אדוני היושב-ראש,

חברי חברי הכנסת, אני מבקש לברך את השר ואת ועדת השרים על ההחלטה לתמוך בחוק הזה, וגם את חברת הכנסת ליה שמטוב. הצעת החוק הזאת הונחה על-ידי בכנסת, עוד בכנסת הקודמת, בכנסת הראשונה שכיהנתי בה. האמנתי שהדבר הזה צריך להיעשות, ולתקן אותו, מכל ההיבטים, שעליהם גם דיברה חברת הכנסת שמטוב. אני חושב שהתיקון הזה הוא תיקון משמעותי, הוא מאפשר,

הארכת החגיגות, הוא מאפשר, הייתי אומר,

את הריכוך שבמעבר מיום הזיכרון לחללי צה"ל ליום העצמאות. נדמה לי שבמקום ד' באייר, היום הצמוד ליום העצמאות יהיה יום הזיכרון.

הוא לא יהיה בד' נכון, אבל אז יש לך יותר זמן לחגוג את זה. בעניין זה לא יהיה שום הבדל. להערכתי, אין יום עצמאות בלי יום הזיכרון. אני אומר לכם, יום הזיכרון ויום העצמאות,

לא כרוכים שמחה באבל, אלא הם משא אחד שאותו נושאת מדינת ישראל בקשר לעצמאותה. לכן הצעת החוק הזאת, בין השאר לזה, וגם לסיבות אחרות, זה יאפשר חגיגות יותר ארוכות, יותר יוכלו להשתתף בהן. לכן רציתי את הצעת החוק הזאת,

עוד בקדנציה הקודמת. אני רק רוצה לדבר על חיסרון אחד של הצעת החוק, שאני ידעתי,

אבל חשבתי שזה מחיר מסוים שאנחנו משלמים.

קשה לי עם העובדה שלא נחגוג את זה בה' באייר.

אני מתאר לי שחבר הכנסת בן-ארי,

היום ציינו 30 שנה לפטירתו של זכר צדיק לברכה, הרב צבי יהודה קוק, שאמר על יום העצמאות: יום העצמאות המקודש.

אם יום העצמאות הוא מקודש, אז ה' באייר הוא בעל, באמת,

אבל אם ה' באייר נופל ביום שישי או בשבת, ביום שישי הוא לא יכול ליפול, הוא נדחה, זאת אומרת שאפשר בהחלט. אני מסכים, בעניין הפרקטי אתה צודק מאה אחוז.

אדוני היושב-ראש, יכולת להציג את הצעת החוק והיית חוסך לי את, כל מי שנולד פה כשהיה ה' באייר יכול לומר את הצעת החוק,

בהחלט, אבל רציתי להגיד בסוגיה הזאת שבאמת ברוב הפעמים זה לא נחגג בה' באייר בגלל המגבלות הברורות והידועות. לכן הצעת החוק הזאת היא חשובה, היא יעילה, היא נכונה, ואני מברך את הממשלה על התמיכה בהצעת החוק הזאת ונקווה שהיא תקודם במהרה.

עומדות זכויות, על כל הצעת חוק לאחד. כבוד השר, נשמע קודם שהוא מסכים. שר התיירות, כיושב-ראש ועדת השרים לעניין טקסים, משיב בשם הממשלה.

אדוני היושב-ראש, עמיתי חברי הכנסת, ראשית, אני רוצה לברך את חברתי חברת הכנסת היוזמת, חברת הכנסת ליה שמטוב, וכמובן גם את חבר הכנסת יואל חסון, שכמו שלמדנו עכשיו היתה לו הצעת חוק דומה בכנסת הקודמת. לא ברור למה היא לא קודמה, כי אז חבר הכנסת חסון היה חבר הקואליציה.

כבר יש שכר להצטרפות של מפלגת קדימה לקואליציה, ההצעה של חבר הכנסת חסון מקודמת יחד עם הצעת החוק של חברת הכנסת

ייתכן מאוד שאם חבר הכנסת חסון לא היה הרגע בקואליציה, אז היו אומרים בממשלה: אנחנו מסכימים להצעתה של חברת הכנסת ליה שמטוב ומתנגדים להצעתו של חסון שהיא אותה הצעה. כבר היו דברים כאלה. בין קואליציה ואופוזיציה כבר היו דברים מעולם. אדוני היושב-ראש, צריך להתייחס לגופו של עניין, להצעת החוק. זו בדיוק הדוגמה שאנחנו כל הזמן, לא משנה מי באופוזיציה. נו בוודאי, מה זה. יושבת ועדת שרים, אני רואה, היושב-ראש, אבל לפעמים ועדת שרים רק רואה אופוזיציה וזה, את זה למדנו יחד כאשר אני ואתה התנגדנו שיעדיפו את חברת סיעתנו הנכבדה והאהובה רוחמה אברהם על-פני יולי תמיר.

אוקיי.

בלי שום קשר, ועדת שרים לענייני חקיקה תמכה פה-אחד בהצעת החוק המוצעת, וזה אומר הרבה לגבי המהות של הצעת החוק המוצעת. אדוני היושב-ראש, שלא כחגים ומועדים אחרים בלוח השנה העברי, המנהגים, המסורות והאפיונים של יום הזיכרון ויום העצמאות עברו תהליכי התגבשות והם נמצאים עדיין בתהליך של התהוות. הצעת חוק זו הינה אחת ההזדמנויות של הכנסת, חבר הכנסת גפני, לך אני לא יכול להעיר, אבל מי שמדבר אתך אני אוציא אותו מהאולם. אם אני אשמע את קולו אני אוציא אותו מהאולם.

בוא תוציא את האיש שמדבר עם יושב-ראש ועדת הכספים. הוא אפילו לא שם לב שאני מדבר אתו והוא ממשיך לדבר כאילו, אני מבקש לסלוח לו

אני סולח לגפני, אני אפילו לא יכול לכעוס עליו. מותר לו. לא שמנו לב, הבנתי, אבל אני מדבר אתו, הוא צריך להבין. הוא אורח פה. כפי שכתב המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק: "את החגים אין בודים מן הלב. חג הוא עניין של יצירה קבוצתית שמשתתפים בה כוחות ויסודות מרובים ושונים: הדת, המסורת, ההיסטוריה,

מנהיגיה של מדינת ישראל בעת הקמתה קבעו את יום העצמאות כחג למדינת ישראל. אולם ראשי מדינת ישראל לא הביאו בחשבון ולא התחשבו בלוח השנה העברי, כך שבשנים מסוימות נפל ה' באייר,

ביום שישי או בשבת. גם קביעת מועד יום הזיכרון בערב יום העצמאות הביא למצב שבו מועד יום העצמאות למדינת ישראל לא חל ביום קבוע, ומדי שנה הוא משתנה.

כמענה כבר על מה שיעיר חבר הכנסת בן-ארי, ערכנו בדיקה, גם במסגרת תפקידי כיושב-ראש ועדת השרים לענייני סמלים וטקסים, ועולה כי בין שנת 2000 לבין שנת 2023, דהיינו במשך 24 שנים, ייחגג יום העצמאות רק שש פעמים במועד המקורי,

התאריך הזה בהגדרה לא יכול להיות מקודש וקדוש, כי פשוט החג הזה נופל רק פעם בארבע שנים בתאריך המקורי. לדעת הממשלה, התומכת בהצעת החוק, יש שלוש תועלות בתיקון המוצע, אני חושב שהמציעה כבר פירטה כמה מהן: החיבור בין מועד יום הזיכרון לבין מועד יום העצמאות עלה ונשקל במהלך השנים. כידוע, ההחלטה לקבוע את יום הזיכרון בצמוד ליום העצמאות התבססה על התפיסה כי חללי מלחמות ישראל במותם ציוו לנו את החיים, ממחישה את ההערכה לכל אלה שהקריבו את חייהם למען הגנת העם והמדינה ומביעה את הקשר ההדוק והכואב בין המוות לבין החיים. אולם המעבר החד בין יום הזיכרון לבין יום העצמאות גורם לאדם לעבור במהירות ממצב של עצב למצב של שמחה, מאבדון לתחושת יצירה. ישנם ציבורים שבשבילם יום הזיכרון קיים יום-יום ואינו מסתיים. קיבוע יום העצמאות ליום ה' בשבוע, קרי לקראת סוף השבוע, אפשר שיאפשר למשפחות שכולות מעבר הדרגתי יותר, ושמא ראוי יותר, מעצב לשמחה. שנית, מההיבט הביצועי, עיגון מועד יום העצמאות יאפשר ציון הולם יותר של יום הזיכרון, ללא חשש לחילול שבת בהכנת ועריכת הטקסים הממלכתיים וללא גרימת טרחה, עוגמת נפש או חשש לחילול שבת של בני המשפחות השכולות. ברצוני להסב את תשומת לבכם כי כבר בשנת 1950, שבה חל יום ה' באייר בשבת ועלה החשש מחילול שבת, הסכימו הרב שלמה גורן, שהיה אז הרב הראשי לצה"ל, וראש הממשלה דוד בן-גוריון, והוחלט כי יש לשנות את החוק ולקבוע כי יום העצמאות יידחה משבת, ה' באייר, ליום ראשון

אתה בטח זוכר את זה, אדוני היושב-ראש.

בפועל, השבוע שבו חלים יום הזיכרון ויום העצמאות, אינו שבוע שבו מתבצעת עבודה באופן שוטף. לכן קיבוע חגיגות יום העצמאות בתאריך אחיד הוא בין השאר גם כלכלי, על מנת שלא לפגוע במסגרת השעות השבועיות, מאחר שבימים אלה אנשים לוקחים חצאי יום חופש, ימי בחירה וכדומה. יהיה זה נכון לקבע את יום העצמאות ביום חמישי כך שייווצר סוף-שבוע ארוך מבלי שהמשק הישראלי ייפגע ללא הצדקה. לאזרחי ישראל יהיה כתוצאה מתיקון החוק סוף-שבוע ארוך למנוחה, לתכנון חופשה משפחתית, סוף-שבוע ארוך ידוע מראש. לפיכך תומכת הממשלה בהצעה.

אני רק רוצה לומר את דעתי, כי אני לא יכול לעלות לדוכן, רק להביע את דעתי שאני רואה ביום הזיכרון ויום העצמאות מקשה אחת, שכן בדמם ציוו לנו את החיים וגם את המדינה. ולכן לראות את יום העצמאות כיום שמחה בלי לראות את עוצמתו של יום הזיכרון כיום שהביא לשמחה זו, אין פה עניין של שמחה אישית,

נדמה לי שלא יכול להיות מצב שבו נפריד את יום הזיכרון מיום, אמר השר שזה יאפשר למשפחות, זה מאפשר יום נוסף ליום העצמאות.

אבל הצמידות היא צמידות שבאה לידי ביטוי ברצון רב. נהפוך הוא, המשפחות השכולות, כאשר הן יודעות על מה ולמה, הדבר הזה גם נותן עוצמה הרבה יותר גדולה לראשית צמיחת גאולתנו. אני בהחלט חושב, כפי שאמר, והזכרתי, הרב צבי יהודה קוק, שיום העצמאות הוא יום מקודש, בין השאר גם בגלל היות יום הזיכרון צמוד לו. תודה רבה, רבותי. אני מאפשר לשני חברי כנסת, בגלל הסכמת הממשלה, ויש הסכמת ממשלה, להתנגד לשני החוקים שהם חוק אחד. הראשון בהם הוא חבר הכנסת בן-ארי, ואני לא רואה פה את חבר הכנסת נסים זאב, שעמד על זכותו גם הוא. הנה, הוא נמצא פה והוא גם ידבר כמתנגד.

עד שהדובר יגיע. היתה לנו בעיה השנה בעדה הדרוזית שיום הזיכרון וחג נבי שועייב נפלו באותו יום, והמשפחות השכולות לא יכלו להשתתף בחגיגות נבי שועייב. אני מקווה שבשנים הבאות נמצא גם פתרון לסוגיה הזאת, כי השנה משפחות שכולות לא השתתפו בחגיגות הדתיות של נבי שועייב. אני מקווה, צריך לבדוק אם החגיגות של נבי שועייב יכולות ליפול ביום חמישי. כי ועדת השרים, למרות הפנייה המוקדמת השנה, לא הצליחו. תודה רבה על הערתו של חבר הכנסת מגלי והבה. לרשותו של חבר הכנסת בן-ארי עומדות שלוש דקות תמימות להביע את עמדתו. אדוני היושב-ראש, אני שמעתי גם את המציעה וגם את המשיב, ואני רוצה לומר לכם, הזדעזעתי עד עמקי נשמתי. לאיפה הידרדרנו, עד איפה הידרדרנו, שבכל שולחן הממשלה הזה לא היתה קריאה אחת נגד החוק האווילי הזה, החוק הנורא הזה, כשהשיקולים הם שיקולי יאיר לפיד, איפה הכסף, איפה החופשה, האם החופשה תתארך, זה יעזור למשק הישראלי, אולי נתייעץ גם כן עם רופ, דני רופ קוראים לו? אולי על מזג האוויר נתייעץ מתי נקבע את המועדים שלנו. למה לא? אלו כל השיקולים. לוקחים אתוס לאומי, לוקחים את ה' באייר, והופכים אותו לקרקס,

החבר'ה צריכים לתכנן את סוף-השבוע שלהם, זה יעזור למשק. רבותי, בשבילנו, אתה הזכרת את הרב צבי יהודה, אני למדתי בישיבת "מרכז הרב" השיעור המרכזי ערב יום העצמאות היה "ונתנה תוקף קדושת היום"

אני אענה גם לך. אני אענה גם לך. "ונתנה תוקף קדושת היום". יש מועדים לישראל, ואני משער שעומדים פה חברי כנסת חרדים ולועגים לי,

את יכולה להשיב לו. כי בשבילם זה יום רגיל. בשבילי היום הזה הוא כולו קודש. הוא כולו קודש, עובר דרך יום הזיכרון, כמו שאמר היושב-ראש, ומגיע לתוקף קדושת היום, ובאמצע ספירת העומר, וכמו כולם אני נוהג לא לגלח את זקני, אך ערב יום העצמאות אני מגלח את זקני, מסתפר לכבוד קדושת היום הזה, ואומר "הלל" עם ברכה בערב כדי להודות לה' על הנסים והנפלאות, וגם בבוקר, כי יש קדושה ליום, לנס הגדול שהתרחש. וכמו שקבעו חכמים, חכמים קבעו לנו על אמירת "הלל" כשנגאלין, על מה אומרים "הלל"? כשנגאלין אומרים אותו על גאולתן. רבותי, אני רוצה לומר משהו שאולי לא יודעים,

העצמאות נכנס בצורה מושלמת למועדי ישראל.

מי שלוקח את שבעת ימי הפסח, אנחנו לא מזיזים לא את פסח ולא את יום הכיפורים. חכמים, כן, אני אענה לך, חכמים כן קבעו את החודשים בצורה כזאת,

שלא אד"ו ראש, לא יוצא ראש השנה לא בא' ולא בד' ולא בו', מסיבות כאלה ואחרות, ולא בד"ו פסח, לא יצא לא בב' ולא בד' ולא בו', וגם יום הכיפורים לא יכול לחול במוצאי-שבת וכו', יש כמה דברים כאלה. ועל-פי הכללים האלה נקבע לדוגמה סוג של אתב"ש, אתב"ש זאת אומרת, היום הראשון של פסח, תמיד יחול בו תשעה באב,

השנה,

בכל זאת תסביר לי, בתור שומר מסורת,

שבת הרי נופלת, הרי יום העצמאות נופל בשבת. נכון, נכון, אני אענה, אדוני, אני אענה על זה גם כן.

אני רק אומַר את הדברים, יום הראשון של פסח תמיד יחול בו תי"ו, תשעה באב,

השנה יחול בשבת, נדחה אותו ליום ראשון, ותיכף אענה על זה.

תמיד יחול בו שי"ן, מה זה שי"ן? חג השבועות. לדוגמה, השנה חג השבועות יוצא, יום ראשון.

יום ראשון, כי השנה היום השני של פסח היה יום שני. וככה, ג' יוצא רי"ש.

יש בזה עניין של קריאת התורה, ה' צום יום הכיפורים, ו' פורים,

זה צד"י, קריאת התורה. צד"י, יום הכיפורים, יום השישי תמיד פורים, וביום השביעי תמיד יום העצמאות, לכן השנה יום השביעי של פסח היה ביום שישי, אבל אנחנו ממשיכים את ה' באייר. וכמו שפסק הרב גורן, לדוגמה, עשרה בטבת שחל בשבת, דוחים אותו ליום ראשון. כן, דוחים ליום ראשון. אם זה חל ביום שישי, צמים עדיין ביום שישי.

לדוגמה, יש העניין של פורים משולש, אבל אתה נדבק למועדים. ופה השיקולים הם שיקולים פסולים, אדוני. השיקולים הם שיקולים כלכליים, שהתנפלו עלינו, עטפו אותנו, טרפו אותנו, ולקחו אותנו אל עברי פי-פחת.

לכן אני מבקש מחברי הכנסת לקחת את החוק הזה בחזרה, להתייעץ, לקחת שיקול דעת, ולא להפוך את היום הזה לעוד יום של זיקוקין די-נור ולהפוך אותו לעוד יום של שיקולים כלכליים וחופשים.

אם החוק יעבור בקריאה טרומית, נדמה לי הוא עובר לוועדת החוקה,

לאן הוא עובר? לוועדת החוקה. לוועדת החינוך? אני מציע לדון בו ברמה של או ועדת חינוך או ועדת החוקה, אבל ברמה שקשורה לשתיהן,

הדברים שאמר בן-ארי הם לא דברים בטלים, הם בהחלט דברים בעלי משמעות, אם כי אני אצביע בעד החוק. חברת הכנסת ליה שמטוב, את רוצה להשיב? חבר הכנסת נסים זאב. אני כבר ממתין פה חצי שעה, אדוני. לשכוח אותך זה דבר שרק אדם סנילי יכול, וזה אני, כנראה. בבקשה, אין לך יותר משלוש דקות. אני אשתדל ממש, אל תשתדל, אני אתחיל להפעיל את השעון כשאתה מתחיל להשתדל. אדוני היושב-ראש, אתה יודע את הסיפור עם חסיד קרלין שהיה אינסטלטור בתקופת בן-גוריון, וכל יום היה עובד אצלו. ויום אחרי יום העצמאות,

שאל אותו בן-גוריון: אתה אמרת "הלל", או לא אמרת "הלל"? אמר לו: אמרתי "הלל" בדיוק כמו שאתה אמרת. אז אני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, גם אני, אבל אני אומר "הלל", אני אומר "הלל" ביום העצמאות. אני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, עם ברכה, לא סתם "הלל"; אני אומר "הלל" עם ברכה. אני לא יודע, אדוני היושב-ראש. ידוע, בזמנו, על מחלוקת בין הרב גורן לרב עובדיה, לומר בברכה, לא לומר בברכה.

כשאנחנו מקדימים את יום העצמאות, אני שואל אותך, אדוני היושב-ראש, אתה גם כן תלמיד חכם, אני אומַר את ה"הלל" בה' אייר, או אני אומַר את זה ביום חמישי,

שזה פעם יצא בו', פעם בז',

פעם בד' אי-אפשר, אתם מכניסים אותנו לבעיה הלכתית נוראה. מה שיקרה, אנחנו לפי החוק נחגוג ביום חמישי, ובה' באייר נאמר "הלל" מלא. לכן אני רוצה לומר לך, הסממן הדתי, רוצים לחייב אותנו ואומרים, איך אתם לא אומרים "הלל"? אדוני היושב-ראש, החוק הזה פוטר את כולנו מלומר "הלל", כי זה דבר שהוא לא בעונתו והוא לא בזמנו. ואני אומר לך, אדוני היושב-ראש, לא יכול להיות שזה יהיה עוד חג הפועלים של 1 במאי, שעושים את זה רק ביום שני, כדי שיהיה לנו חופש ארבעה ימים,

מה זה, חג הפועלים פה? אני רוצה להזכיר לכולם. אפילו תשעה-באב, בן-ארי, אני מבקש שתשמע אותי, חבר הכנסת הורוביץ, הוא אמר את זה בהשאלה,

בן-ארי, אני רוצה שתשמע, אתה אמרת על פורים, אני רוצה לומר לך על תשעה באב. תשעה באב שחל בשבת, אז דוחים ליום ראשון, לא מקדימים את זה. אז מה אתם רוצים לעשות? ואם פורים חל בשבת, את קריאת המגילה מקדימים ליום חמישי או ליום שישי,

יש פורים משולש. לכן, אדוני היושב-ראש, לא יכול להיות, אבל השנה דחו את קריאת המגילה בירושלים למוצאי-שבת. בסדר, כדי שלא יטלטלו, לא קוראים מגילה בשבת, אז מקדימים, מקדימים יום קודם לכן, בליל שישי, ביום חמישי בלילה,

אבל לא יכול להיות שייקחו את הדבר שהוא מעבר לסמל, ה' באייר זה תאריך של הצהרה של מדינת ישראל על מדינת ישראל, בן-גוריון הכריז ביום חמישי, ואתם לוקחים את התאריך הזה, ביום שישי בצהריים היתה הכרזת המדינה.

אז אני אומר, אי-אפשר היום לבוא ולשנות רק כדי שזה יהיה נוח לטקסים שלנו ולחגיגות שלנו, ושזה יהיה חופש. אדרבה, אני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, כשחל, נגיד, ביום רביעי, אני מקבל כמעט שבוע שלם של חופש.

ראשון בדרך כלל כבר לא עובדים, באים ביום שני לעבוד, ביום שלישי זה כבר ערב חג, יום הזיכרון, אז יש לי שבוע שלם, למה אתם רוצים לצמצם אותי בשלושה-ארבעה ימים?

להיפך, אני רוצה שבוע שלם. לכן, אני לא חושב שזה מיטיב עם האזרחים.

שחבר הכנסת נסים זאב יוכל לנוח שבוע. אז לכן,

אני רוצה לומר שיש בזה הרבה סמל דתי, הרבה מעבר לנושא של יום בשבוע, חגיגה בשבוע, והגיע הזמן שלא סתם כי נוח למישהו לעשות את החגיגות בסוף-שבוע, צריכים לשנות חגים. מבחינתי, אדוני היושב-ראש, זה לא חג דתי, אבל זה חג לאומי. זה חג לאומי. זה לא חג דתי, זה חג לאומי, והדתיים גם מכבדים את היום הזה.

אני מודה לה' זה לא חג שנקבע על-ידי חכמי ישראל,

אז אתם היום מעדיפים לומר לנו,

אל תחגגו את היום הזה עוד. כמו ערב תענית אסתר, אלה הם דברים לאומיים שהפכו להיות סמלים שבהחלט באים לידי ביטוי,

סמל כזה,

מרכזי, יהודי, ציוני, אסור לשנות אותו בקלות דעת כזאת.

חברת הכנסת ליה שמטוב,

מה זאת אומרת, ודאי שאני אתן לך רשות. עכשיו תעלי לבמה. אחד משיב, נכון? או כל אחד מהם יכול? אין שום בעיה. בסדר גמור, אין שום בעיה.

כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כבוד השרים, התאריך ה' באייר, יש קדושה ליום הזה, נכון. ואני מסכימה, וכל הבית הזה מסכים, אבל אי-אפשר להשוות את היום הזה עם איזשהו חג אחר, למשל ל"ג בעומר, בסדר? חג ל"ג בעומר זה יום אחד. האם ה-of July Fourth, האם ה-4 ביולי יכול להיות נחוג ב-5 ביולי? לא משנה איזה, לא משנה איזה. פה מדובר, האם ה-14 ביולי, ביום העצמאות. פה מדובר על ערב יום הזיכרון, אחר כך יום הזיכרון, ערב יום העצמאות ויום העצמאות. אם ה' באייר נופל ביום שני, וביום שני אנחנו נחגוג את יום העצמאות, מתי ערב יום הזיכרון? במוצאי-שבת.

אתם רוצים שזה יהיה במוצאי-שבת? אף פעם זה לא היה במוצאי-שבת. אם ה' באייר, כמו השנה, חל ביום שישי, מתי היה ערב יום הזיכרון? ביום שלישי. יום הזיכרון ביום רביעי, ערב יום העצמאות, עכשיו מדברת אתנו. חבר הכנסת נסים זאב, היא עונה לך. חבר הכנסת נסים זאב, היא עונה לך. אתה לא מקשה עליה, היא עונה לך. אם אנחנו היינו מדברים רק על חגיגות יום העצמאות, זה משהו אחד. אם מיום הזיכרון אנחנו עוברים ליום העצמאות, והתאריך העברי ה' באייר חל או ביום שני או ביום רביעי, או שישי ושבת, ורק פעם בארבע שנים זה נופל ביום רביעי, אני חושבת שטוב תעשה הכנסת אם היא תתמוך בהצעה שלי, וביום חמישי באותו שבוע, של ה' באייר, אנחנו נציין את יום העצמאות. אני מוכרח לומר, חברי הכנסת נסים זאב ובן-ארי, שאני באתי עם דעה אחת, ואני מוכרח לומר לכם שאני מאוד השתכנעתי ממה שאמרתם. אני אומר, האם הצרפתים יחוגו את יום הבסטיליה במקום ב-14 ביולי, ב-15 או ב-17?

מהצד האחר, הבעיה אם הלוח העברי דוחה יום עצמאות על-פי ההלכה,

על-פי כל דבר, שלא כמו חגי ישראל. אבל אני מוכרח לומר לכם שהנימוקים משני הצדדים, אני בהתחלה חשבתי שהשר מיסז'ניקוב, עם המציעים,

משום שפעמים רבות אנחנו מחויבים לדחות. זה נושא כבד משקל, אדוני.

אם אמר הרב צבי,

אם אמר שיום העצמאות הוא יום קדוש, אז בוודאי אנחנו לא יכולים שלא לקחת ברצינות את דבריכם, ואני מצפה שבוועדה שתאשר, אם תאשר, יהיה דיון מעמיק בדברים שאמרתם. על כל פנים, הצבעתי היא רק בקריאה טרומית, בשלב זה.

רבותי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. חבר הכנסת, אתה לא רוצה להתייחס.

אנחנו עוברים להצבעה. נא לשבת. נא לשבת. כל הצבעה נפרדת. קודם נצביע על הצעתה של ליה שמטוב, והיא הצעת חוק יום העצמאות (תיקון, מועד יום העצמאות).

מי נמנע? נא להצביע.

להעביר את הצעת חוק יום העצמאות (תיקון, מועד יום

36 בעד, בצירוף הצבעתו של סגן ראש הממשלה השר דן מרידור, ארבעה נגד. אני קובע שהצעת החוק של חברת הכנסת ליה שמטוב בנושא יום העצמאות עברה קריאה טרומית ותעבור לוועדת החינוך כדי להכינה לקריאה ראשונה. אנחנו עוברים עכשיו להצבעה על הצעת החוק של חבר הכנסת יואל חסון, אותו עניין. נא להצביע, מי בעד? מי נגד?

נא להצביע. ההצעה

את הצעת חוק יום העצמאות (תיקון, קביעת יום העצמאות ביום חמישי בשבוע), התש"ע 2009, לדיון מוקדם בוועדת החינוך,

36 בעד, בצירוף קולו של סגן ראש הממשלה השר דן מרידור, ארבעה נגד, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק של חבר הכנסת יואל חסון, הצעת חוק יום העצמאות (תיקון, קביעת יום העצמאות ביום חמישי

במדינת ישראל, מאז הקמתה, נהרגו יותר אנשים בתאונות דרכים מאשר בכל מערכות ישראל יחד. חלק מההרוגים בתאונות דרכים הם רוכבי אופניים. רוכבי אופניים, לפי הסטטיסטיקה הקיימת, משלמים מחיר כבד מאוד עבור הזכות לנסוע על אופניים, כאשר אנחנו כמדינת ישראל רוצים לעודד רכיבה על אופניים, הן בשביל הבריאות של האנשים, הן בגלל הזיהום ממכוניות, אבל כ-15 רוכבי אופניים משלמים בחייהם כל שנה עבור הרכיבה על אופניים, 300 פצועים בשנה, מהם 80 פצועים קשה. אבל אני לא הבנתי כל כך את החוק. האם אתה סוגר כביש? כביש למכוניות אתה סוגר בשביל זה? זה לא מובן לי מקריאת החוק, כי אולי אני שוקל לתמוך בו או לא להיות בו. ידידי היושב-ראש, יש לרשותי עשר דקות, אתה תקבל עוד דקה על ההפרעה שלי,

לא, זה בסדר, ההפרעה שלך מתקבלת בהבנה, אבל אני בטוח שלאחר שאני אסיים את דברי הדברים יהיו בהחלט מובנים לכולם, גם ליושב-ראש.

אפילו ליושב-ראש, היית צריך להגיד. לא,

ולכן, גם מגיע יישר כוח ליושב-ראש על כך שהסכים לעמוד בראש שדולה למען הכבאים,

בפנייתה של נאוה בוקר. והיום היתה הצגת השדולה. השקת השדולה. נכון.

רבותי, אותם אנשים שנהרגים כשהם רוכבים על אופניים, אין להם שום סיכוי, כשאופניים פוגשים מכונית, לאופניים אין שום סיכוי. ולצערי הרב, אומנם אנחנו מנסים לעודד צעירים,

תיסעו על אופניים, אבל אנחנו מפקירים אותם. הצעת החוק הזאת באה לנסות לשמור על רוכבי האופניים בצורה כזאת שיוכלו לרכוב בבטחה, בייחוד בכבישים בין-עירוניים. האמת, שכשיצאתי לדרך עם החקיקה הזאת חשבתי שצריך אולי להוריד את כל רוכבי האופניים מהכבישים הבין-עירוניים. פשוט כואב הלב לראות את המפגשים בין אופניים לרכב שנוסע 120, איזה סיכוי יש להם. אבל מכיוון שלא גוזרים על הציבור גזירות שהוא לא יכול לעמוד בהן, אנחנו החלטנו ללכת על כמה נושאים שעשויים להפחית את תאונות הדרכים שבהן מעורבים רוכבי אופניים. דבר ראשון, אני רואה לפעמים רוכבי אופניים נוסעים בלילה בלי אור, בלי פסים זוהרים. זה פשוט, הוא מתפלל לנס שלא יהרגו אותו. ולכן אנחנו בחוק מבקשים שיהיה פס זוהר גם על הקסדה שלו, שמחויבת על-פי חוק, אבל גם על החולצה או הז'קט, כדי שיוכלו לראות אותו. ואני פונה פה לכל רוכבי האופניים ורוכבי האופנועים בכלל, רוכבי דו-גלגליים, אני רואה הרבה חבר'ה שנוסעים עם מעילים שחורים, זה כנראה נראה טוב על רוכב אופנוע. אני מתחנן בפניך, עזוב את המעיל השחור, תיקח משהו זוהר, משהו צהוב, משהו שיראו אותך בלילה. אתה נוסע, לפעמים אף אחד לא רואה אותך. ולכן, החוק יגיד שאנחנו צריכים פסים זוהרים גם על החולצה,

זה החלק הקל של העניין. אבל יש לנו חלקים נוספים. אנחנו רוצים להטיל את חובת ההוכחה על נהג המכונית, ואני אסביר למה אני מתכוון. במדינות מתוקנות, לקחנו את זה ממדינה כמו צרפת, יש 1.5 מטר שנוסע המכונית חייב לשמור מרוכב האופניים. רוכב האופניים נוסע בדרך כלל בשולי הכביש, יש כאלה שעוקפים אותו ב-20 ס"מ ורק מהרוח הוא כמעט עף. זה קשה היום. השר בגין וחברי הכנסת חנין והורוביץ, אני חושב שאתם בעיקר,

נדמה לי שמוקד הרעש היה שם.

וזה לכל השאר גם, אם אפשר לא לקיים את השיחות שמפריעות לחבר הכנסת בילסקי להציג את החוק. ולכן אנחנו מבקשים לקבוע 1.5 מטר, שכל נהג מכונית יודע שהוא לא נוסע במהירות של 100 קמ"ש ליד רוכב האופניים ולא מתחשב בו בכלל. אתה רואה שיש רוכב אופניים, תאט קצת,

אם אתה יכול לזוז קצת הצדה, תן לו את 1.5 המטר, כי 1.5 המטר האלה הם ההבדל בין זה שפגעת בו ויכול להיות שהרגת אותו לבין זה שהוא ימשיך לנסוע. 1.5 מטר. שאלו אותי אנשים: תגיד לי, בילסקי, מה, המשטרה תמדוד 1.5 מטר? אני אומר לכם, המשטרה לא תמדוד 1.5 מטר, אבל כוונת המחוקק היא להגיד לנהג של המכונית: תשמור מרחק מרוכב האופניים, תן לו עדיפות, תתרחק ממנו, כי המפגש הוא לא שווה. כשאתם תיפגשו, לא משנה מי צודק, הוא יעוף ואתה תמשיך הלאה במכונית. אבל לא הסתפקנו גם בזה ואנחנו הלכנו על מה שנקרא כבישים מוסדרים. ופה, אדוני היושב-ראש, זאת הצעה חשובה מאוד, חכמה מאוד, ואני כל כך מודה גם לשר התחבורה ושם לשר לביטחון פנים שתומכים בהצעה הזאת כדי לאפשר לרוכבי האופניים לנסוע. על מה אנחנו מדברים? רוב רוכבי האופניים פה,

חלקם, לוקחים את האוטו, שמים את האופניים ונוסעים, מחנים את האוטו באיזה מקום ונוסעים. מה שאנחנו מציעים זה לקחת כבישים שאנחנו קוראים להם דלילי נסיעה, דלילי מכוניות, שאין שם הרבה מכוניות, נניח מ-06:00 עד 10:00, ויש אלטרנטיבה של כביש אחר. המחוקק, משרד התחבורה, המשרד לביטחון פנים, יסגרו כביש שאפשר לסגור אותו מ-06:00 עד 10:00, בהתראה מוקדמת, כמובן.

ואז אנחנו נמשוך את כל רוכבי האופניים. נגיד לו: למה לך לנסוע על כביש ירושלים תל-אביב, שאתה שם את נפשך בכפך? בוא, אני מציע לך, ליד בית-שמש סגרנו כביש מ-06:00 ועד 10:00, 11:00. תיסע, תיהנה, אף מכונית לא תיכנס לשם כי סגרנו. אבל יש מקומות שאי-אפשר לסגור, כי בכל אופן צריך להיכנס, צריך לתת. פה משטרת ישראל גם כן תומכת, המשרד לביטחון פנים, שתומך, יעשו את המאמץ ובאותם כבישים מוכרזים יעמידו ניידת בכניסה, יסתכלו מי נכנס לשם. לפני שנה נהרגו שני רוכבי אופניים שנסעו, חבר'ה מ"קאנטרי קלאב" בראשון-לציון שעשו את זה כבר שנים, נכנסו לתומם ונסעו בכביש, והנהג שפגע בהם, בחור צעיר שחזר מבילוי, היה כל כך עייף, הוא נסע עם האוטו, אם שוטר היה עומד ורק רואה אותו, לא צריך לבדוק שום דבר,

תעמוד בצד, תישן שעה,

הבחור הזה הרג שני אנשים ופצע אחרים. ולכן, באותם כבישים מוסדרים תהיה ניידת שתעמוד בכניסה, תסתכל מי נכנס לשם, אם יש חשש שהוא שיכור, תבדוק אותו, תוריד אותו מהכביש. ואם נותנים לו לעבור אומרים לו: דע לך, אתה עכשיו נוסע בכביש שנוסעים בו הרבה רוכבי אופניים, תיזהר. אבל לא רק זה, משטרת ישראל גם תקציב שני רוכבי אופנוע שיסתובבו לאורך הכביש וישמרו על רוכבי האופניים. לא חבל שאנחנו משלמים מחיר כל כך יקר על אנשים, שאנחנו מעודדים לרכוב על אופניים ומצד שני נותנים למכוניות לנסוע? והמפגש, כפי שאמרתי לכם, הוא קטלני. נושא אחרון שמופיע בחוק הזה הוא הנושא של האוזניות. אני ראיתי הרבה רוכבי אופניים שאני מאוד מאוד מכבד ומעריך אותם, והם כנראה מחליטים שהם נוסעים בכביש בין-עירוני על אופניים, אבל זה משעמם, אתם יודעים, זו נסיעה ארוכה, ואז הם לוקחים נגן מוזיקה כזה, שמים אותו בכיס, שני חוטים עם אוזניות כאלה גדולות, שמים ושומעים מוזיקה, סבבה. ואני אומר לך, אותו רוכב אופניים ששם, אתה מנותק מהסביבה, אתה לא שומע, מישהו צפצף לך, לא שמעת, מישהו עשה משהו לידך, אתה מנותק. ולכן בהצעת החוק אנחנו רוצים לאסור על רוכבי האופניים לסתום את שתי האוזניים שלהם עם נגני מוזיקה כאלה או אחרים ולנתק את עצמם מהסביבה. אני חושב שזה לטובתם, זה לבריאותם, ואם אתה רוצה, או שאתה לוקח את הרדיו או את האודיו מהנוהגים ברכב. ואז איך ישמעו שאת מתראיינת? איך ישמעו אותך? איך ישמעו שחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס מתראיינת, כל הנוסעים שמאזינים לתחנות שאת מרבה להתראיין בהן? הבנת שזה היה בציניות. לא, באמת התכוונתי. כי רוב מאזיני הרדיו היום הם במכוניות. אנחנו מנסים, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, לעשות את הכול כדי שרוכב האופניים יחזור הביתה על האופניים ולא לבית-חולים. אם הייתי בטוח שכשהוא נוסע מנותק מכל העולם, שומע מוזיקה, זה לא משנה שום דבר, אז אני בעד. אם יש לו איזה אחוזה למשל של 10 דונם והוא נוסע שם לבד,

שישמע מה שהוא רוצה. אבל את, שנוסעת כל כך הרבה בכבישים, ואת רואה איך נוסעים נהגי מדינת ישראל, כמה תאונות, לסיום, בבקשה. ולכן אנחנו גם נשים, למה אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שאותה הפרעה לא פוגעת גם בנהג של האוטו? טוב, תשיב על זה ונא לסיים.

התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים כבר משתוקק לענות. אני רואה אותו כבר עשר דקות מתכונן לענות ואתה לא מאפשר. אני אגיד לך למה. אין צדק מלא בחיים, זה שנוסע באוטו, לא יקרה לו שום דבר מהמפגע עם האופניים, מה שיקרה לו,

אנחנו חייבים להמשיך.

ולכן,

שישמע מוזיקה, אבל אותו רוכב אופניים, נשתדל להציל אותו. לסיום, אני רוצה עוד הפעם להודות, גם לשר התחבורה וגם לשר לביטחון פנים, על כך שאפשרו להצעת החוק הזאת לעבור בוועדת השרים, ואני כמובן אתאם את ההמשך יחד אתם.

אני מאוד מודה לך. ישיב שר התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים, השר ישראל כץ. ועד שיעלה, נברך את תלמידי כיתה ה' בבית-הספר היסודי בירכא, שהם גם אורחיו של חבר הכנסת שכיב שנאן והם אורחיה של הכנסת כולה. שלום לכם, ואנחנו מקווים שאתם נהנים מהדיון. אתם יכולים להישאר ולשמוע את תשובתו של שר התחבורה. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בהצעת החוק מוצע להקצות דרכים קיימות לשימוש של רוכבי אופניים באמצעות חסימת דרכים לתנועת רכבים בשעות שבהן התנועה דלילה, וכן לקבוע הסדרי בטיחות שונים להגנה על רוכבי האופניים, ובכלל זה חבישת קסדה עם פס מחזיר אור, איסור שימוש באוזניות בעת רכיבה על אופניים והצמדת מחזירי אור לחולצה ולקסדת המגן. בנוסף, מוצע לקבוע בחוק כללי ריווח של 1.5 מטרים בין הרכבים הנוסעים לצדם של רוכבי אופניים בדרך שאיננה דרך עירונית. נוכח מעורבותם של רוכבי אופניים בתאונות קטלניות והצורך בקביעת כללים ברורים לעניין רכיבה על אופניים ונראותם של הרוכבים, מיניתי ועדה מקצועית שתבחן את סוגיית הבטיחות של רוכבי אופניים בכבישים הבין-עירוניים. הוועדה נתבקשה, בין היתר, לבחון את האפשרות להגביל תנועת רוכבים בכבישים הבין-עירוניים לימים מסוימים ושעות מוגדרות, במטרה לקבוע כללים אשר יגבירו את הבטיחות של הרוכבים, לצד העידוד של השימוש באופניים ללא פגיעה בבטיחותם.

עמדת הממשלה הינה לתמוך בהצעת החוק בקריאה טרומית בלבד ולא לקדם את ההצעה לקריאה ראשונה אלא בתיאום עם משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים, ומשרדי המשפטים וביטחון הפנים. מתוך ידיעה שהמציעים מקבלים תנאי זה, הממשלה החליטה ומבקשת לתמוך בהצעת החוק. אני מאוד מודה לך. בבקשה, אדוני. בדיוק באתי להגיד שאתה לא נמצא פה

כמובן, שלוש דקות להתנגדות לחבר הכנסת חסון. בבקשה, אדוני.

מה התנגדות?

זאת זכותו. שיצביע מה שהוא רוצה אבל זכותו לדבר. לא יכול, אה, נכון. אתה צודק. אני עוד לא התרגלתי. אתה צודק, הערה נכונה. אבל זה עניין שלו שהוא בקואליציה והוא צריך להצביע עם הקואליציה.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אני מבקש לומר בתחילת הדרך שאני מתנגד לחלקים מסוימים בהצעת החוק הזו.

בגדול, היא הצעת חוק טובה שיש בה סעיפים רבים שהם חשובים, חבר הכנסת בילסקי, ואתה ציינת אותם ואני גם קראתי אותם בהצעת החוק. אני מבקש בדברי רק להתייחס לסעיפים שנוגעים לרוכבי האופניים.

עד לא מזמן חוקקנו פה חוקים שמעודדים ודוחפים אנשים לשימוש באופניים. עד לא מזמן אפשרנו שלא להשתמש בקסדה כשאתה נוסע באופניים בעיר. ככה אפשרנו, לדוגמה, את פרויקט האופניים בתל-אביב. אנחנו בכנסת דחפנו וקידמנו את השימוש באופניים בגלל כל ההיבטים שיכולים להיות, ואני חייב לומר עכשיו שאני קצת מבולבל. אני מבולבל, מכיוון שאני רואה עכשיו,

אני רואה עכשיו כל מיני הגבלות שיהפכו את הרכיבה על אופניים לחוויה לא כדאית, לא בהיבט של הפנאי ולא בהיבט של השימוש היומיומי. כשאני שומע, לדוגמה, את הרצון בהצעת החוק הזאת להגביל את היכולת לשמוע מוזיקה תוך כדי רכיבה על אופניים, אז אני יכול להבין אם החוק היה מדבר על זה שאסור לכסות את שתי האוזניים, אני יכול להבין את זה. אבל על אוזן אחת? אתה פוגע פה פגיעה אנושה בכלי הזה, בשימוש הזה בכלי הזה שנקרא אופניים. לכן אני מבקש מהכנסת הזאת, ואני מתכוון להיות פעיל מאוד בוועדה, כשהחוק יגיע לוועדה, לוודא שלא יהיו תקנות חמורות מדי על רוכבי האופניים, שיביאו למצב, אדוני השר, שינטשו את השימוש בכלי הזה. הרי כולנו הגענו למסקנה שהכלי הזה חשוב ואנחנו רוצים לעודד אנשים להשתמש בו. אני מבין את ענייני הבטיחות, אני מבין את האיזון, אבל האיזון לא צריך להיות כזה שיחסל את הענף הזה של האופניים ויקטין אותו, בחזרה לתקופות שבהן הוא באמת היה לא רלוונטי.

אני לא מתכוון להצביע בעד החוק, ואני מתכוון לפעול כדי שהתקנות יהיו תקנות מאוזנות, נכונות, ולא כאלה שיפגעו ברוכבי האופניים, יפגעו בענף הזה ויצמצמו את השימוש בו, שזה דבר שאני לחלוטין לא מאמין בו.

והפתרון הכי טוב הוא לנסוע בזהירות, גם רוכבי האופניים וגם רוכבי כלי-הרכב שעל הכביש וכולם. נעבור להצבעה. אנחנו עוברים להצבעה

את הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הסדרת רכיבת אופניים בדרכים בין-עירוניות), התשע"ב 2011, לדיון מוקדם בוועדת הכלכלה נתקבלה. ובכן, 25 בעד,

הצעת החוק לתיקון פקודת התעבורה (הסדרת רכיבת אופניים בדרכים בין-עירוניות) עברה בקריאה הטרומית,

הצעת חוק הגנת הצומח (תיקון, פטור מהוראות מסוימות לגרגרי טף) בבקשה, אדוני חבר הכנסת מולה. פטור מהוראות מסוימות לגרגרי, אתה אומר טָף או טֵף,

בבקשה, אדוני, עשר דקות.

מאחר שהצעת החוק היא מאוד פשוטה,

זאת אומרת, אני לא יודע כמה מכם יודעים שיש בישראל מוצר מזון שנקרא טף. המוצר הזה, אחד המוצרים המאוד-מאוד בריאים, גדל בצורה אורגנית, ואפילו הרבה מאוד אנשים שיש להם מחלות כמו כולסטרול, בעיות רבות מאוד של מחלות, נקרא לזה מודרניות, משרד הבריאות, גם משרד החקלאות, גם אגפי התזונה ממליצים, באמת, להשתמש במוצר הזה, שנקרא טף, שהוא בעצם מוצר שבו, מזכירת הכנסת היתה באתיופיה, בטח ראתה את המוצר עצמו גם באתיופיה. הוא גם גדל בכמה מדינות בצורה מצומצמת. והוא, המוצר הזה, מגיע לארץ. יש עליו ויכוח כשהוא מגיע לארץ, האם אנחנו יכולים להגדיר אותו כזרעים? האם הוא גרגר? יש ויכוח על המונח או על ההגדרה של אותו חומר שמגיע. לצערי הגדול, המוצר הזה לא גדל כאן בארץ בגלל האקלים, אבל 80% מהתזונה האתיופית מבוססים על הגרגר הזה שנקרא טף, 80%. תביא לנו, נטעם. כשהוא מגיע, הוא מגיע כגרגר. הוא מגיע כגרגר ובארץ טוחנים אותו.

בארץ משווקים אותו, והוא,

מגיע כמעט לכל בית. ושתדעו, עד לפני שלושה-ארבעה חודשים 25 קילו טף היו נמכרים ב-400 שקל. מה שקרה עכשיו, שלושה-ארבעה חודשים, בגלל איזה בעיות ביורוקרטיות, לכן אנחנו נזקקים להצעת החוק הזאת, הוא היום נמכר ב-900 שקל. תחשבו על משפחה של יוצאי אתיופיה, ש-63% מהם חיים מתחת לקו העוני, ושהם,

זולת המזון הזה, המוצר הזה, כמעט לא יכולים להתקיים, אפילו משפחות שחיות על הביטוח הלאומי, משפחות קשות-יום וכן הלאה,

אני חשבתי שאנחנו לא נזדקק להצעת חקיקה שתפתור את הבעיה. אני יודע שבאמת לשרת החקלאות יש רצון טוב, רצון מצוין. אני יודע שיש לה מחסום חקיקתי, לכן היא לא יכולה לפתור את הבעיה. שר הבריאות, שקיימנו אצלו דיונים, אפילו פנה ליועץ המשפטי לממשלה בכתובים, למצוא פתרון חלופי כדי שהמוצר הזה יוכל להגיע ללא דרישות ביורוקרטיות של תעודות מקור וכן הלאה. ואז, ברגע שהמוצר יגיע, ואז, השוק יהיה לו הרבה רק להגיד שיש כ-60 מכולות תקועות בנמל, היום, באשדוד. אי-אפשר לשחרר אותן בגלל אותה בעיה. אני גם יודע שבעיקר המוצר הזה מגיע, אתיופיה כמדינה לא כל כך מעודדת את המוצר כי 90% מהאוכלוסייה באתיופיה חיים מהמוצר הזה. מה עושים מהטף הזה? מהטף הזה עושים מאכל שנקרא אינג'רה, אבל הוא מאכל, בעיקר לחם. אם אתה מכיר את הלחוח התימני בעיקר, הוא לחוח תימני, אבל מבוסס בעצם, אוכלים אותו באמצעות,

גם של ירק, גם של בשר וכן הלאה. באמת, מוצר מאוד מאוד בריא, מאוד, אתה יכול להביא

אבל אנחנו מקבלים את הצעתך. ואני רוצה, אנחנו נזקקנו אפילו לפטור מחובת הנחה בגלל הצורך החיוני כדי למצוא את הפתרון. לכן אני לא רוצה להאריך ולדבר, אני מניח שיתקיימו דיונים בוועדות, כל מי שיגלה עניין מוזמן לבוא, אנחנו נקיים על זה דיון. אבל אני רוצה לברך גם את ועדת השרים לענייני חקיקה ואת כל מי שתמכו וסייעו לקדם את הצעת החוק, בראש ובראשונה את שרת החקלאות ואת הצוות שלה, וגם את שר המשפטים. זה באמת, קואליציה, טוב, מה אני יכול לעשות. זה דבר חשוב ביותר. אני משוכנע, חבר הכנסת דודו רותם, גם אם אני לא הייתי חבר בקואליציה היום,

החוק הזה היה עובר, כי זה דבר בסיסי,

זה דבר חשוב. כולם, אני משוכנע, יסכימו עליו. לכן אני מודה לכל מי שתמכו. ומי שרוצים קצת להתמחות בענייני טף מוזמנים לעשות את זה גם באופן פרטני, אני מוכן לתת על זה שיעור.

תודה רבה לך, אדוני. בבקשה, גברתי. שרת החקלאות ופיתוח הכפר תשיב, ונעבור להצבעה. זה היה בהסכם קואליציוני בין קדימה והליכוד?

זה היה בין קדימה לעצמאות, זה כבר ביניהם. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הצעת החוק מבקשת להקנות לשר החקלאות ופיתוח הכפר את הסמכות להתיר ייבוא טף מאתיופיה, או מדינה אחרת. גם במקרים שבהם לא קיימת תעודת מקור. ככלל, יש צורך בהמצאת תעודת מקור לייבוא של כל סוגי הגרעינים והמספוא. תעודת המקור מעידה על מקור התוצרת החקלאית, היא מספקת מידע חיוני לשירותים להגנת הצומח בארץ ובעולם, היא מבטיחה שייכנסו לארץ מוצרים ממדינות שבהן נעשתה בחינה למניעת כניסתם של מזיקים, והיא מאפשרת מעקב וטיפול במקרים שבהם מתגלים מזיקים או מחלות צמחים. בשנים האחרונות ממשלת אתיופיה אוסרת את הייצוא של טף מתחומה, ולכן הרשויות אינן מנפיקות תעודות מקור לטף.

אם חברי חבר הכנסת מולה דיבר על נושאים ביורוקרטיים, הביורוקרטיה לא נמצאת דווקא במשרד החקלאות או במשרד הבריאות, היא פשוט קשורה להחלטות של ממשלת, למה את הורסת את המוניטין של משרדי הממשלה? יש בהם גם ביורוקרטיה, זה בסדר, לדאבון הלב, המוניטין המפוקפק, כמובן.

כשיש אז בודקים ומקווים לתקן, אבל כשאין, צריך לציין.

לא, היא הורסת את המוניטין. העמדה של משרד החקלאות היא בעצם שייבוא טף ללא תעודת מקור לא יפתור את בעיית המחסור שקיים בטף.

כחלק מבחינת מכלול האפשרויות והניסיון להביא לפתרון הבעיה, אנחנו נענינו לבקשת חבר הכנסת מולה לתמוך בהצעת החוק בקריאה טרומית, בתנאי שהיא לא תקודם לקריאה ראשונה ללא הסכמת המשרד ומשרד הבריאות, והיא תעלה שוב לדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה לפני שהיא תגיע למליאה להצבעה בקריאה ראשונה. במקביל, אנחנו, לא, לא הבנתי, לא הבנתי, גברתי. זה יעבור לוועדת הכלכלה, אבל לא הבנתי: אם ועדת הכלכלה תכין אותו, והיא תכין אותו, לקריאה ראשונה, אז איך זה חוזר לוועדת שרים לחקיקה? אתה מכיר? תשאל אולי את היועצת המשפטית. אני לא מכיר את זה.

אבל אני מאמינה שלא יהיה צורך,

הרי בטוח הנציגים שלך יהיו בוועדת הכלכלה. זה עדיף. הם יהיו שם, ויחד יכינו לקריאה ראשונה. עשינו כבר דברים רבים כאלה יחד, את ואני, ויושב-ראש ועדת הכלכלה. כי להחזיר לוועדת שרים לחקיקה זה נראה לי ביורוקרטיה מסובכת. לא, זה הולך מהר מאוד, כבר היו מקרים כאלה.

זה נוהל חדש? לא, היו כבר כמה הצעות חוק, תגיעו להסכמות. תגיעו להסכמות בוועדת הכלכלה.

כי אני חושבת שאנחנו פשוט, במשרד החקלאות, נפתור את הבעיה.

קודם אנחנו מתכוונים לפעול מול ממשלת אתיופיה. נמצא את הפתרון שיאפשר לאוכלוסייה של עולי אתיופיה ליהנות מאספקת טף סדירה, תוך שמירה על בריאות הציבור הישראלי, הגנת הצומח, וכמובן כיבוד חוקי הגנת הצומח בעולם. אנחנו חתומים על אמנות שונות. בהחלט.

אני גם כן לא מכירה טף, רק שמעתי. יושב-ראש ועדת הכלכלה יסכים שבדיון יהיו טעימות מהלחם הזה, עם הבשר וכל, אני

באישור רב הכנסת כמובן, כי כל אוכל שבא מבחוץ חייב אישור של רב הכנסת. הוא יקבע בהקדם, אני מקווה. אנחנו נעבור להצבעה, הצעת חוק הגנת הצומח (תיקון, פטור מהוראות מסוימות לגרגרי טף). ההצעה להעביר את הצעת חוק הגנת הצומח (תיקון, פטור מהוראות מסוימות לגרגרי טף), התשע"ב 2012, לדיון מוקדם בוועדת הכלכלה נתקבלה. ובכן, 24 תומכים, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק הגנת הצומח (תיקון,

עברה בקריאה טרומית ותועבר להכנה לקריאה ראשונה בוועדת הכלכלה של הכנסת. הצעת החוק הבאה על סדר-היום: הצעת חוק השתלת אברים (תיקון, עדיפות בתרומת אברים לתורם חי שתרם לקרוב משפחה), של חברת הכנסת זהבה גלאון. בבקשה, גברתי.

לאחותה, ברבות השנים, ואחד הדברים שדינה הביאה לתשומת לבי, ואני באמת אומרת את זה בהתרגשות רבה, כי הרבה פעמים אנחנו מעלים כאן יוזמות חקיקה עקב לקונה בחוק, עקב יוזמות של אנשים, ובמקרה זה, כיוון שאני מכירה את הסבל של משפחות שממתינות להשתלה, את המצוקה, שהמשפחות האלה נתקעות לעתים שנים בהמתנה, אז הדבר הזה,

הוא מבחינתי מקור להתרגשות. אני רוצה בהזדמנות הזאת גם להודות לוועדת השרים לענייני חקיקה, לסגן שר הבריאות, אומנם הוא לא שומע אותי עכשיו, לסגן שר הבריאות, אני מודה לך,

אני רוצה להודות לך.

אני רוצה להודות לך על התמיכה בהצעת החוק הזאת. זאת הצעה כל כך נכונה. חבר הכנסת חיים כץ, השותף שלי ליוזמה הזאת, גם מכיר מקרוב את הסוגיה הזאת, ולכן החלטנו שאנחנו מבקשים לתת עדיפות בתרומת איברים לתורם חי שתורם לקרוב משפחה, כמו שניתנת עדיפות לתורם מהמת. אני רוצה לומר,

זו גם הזדמנות לדבר בזכות עידוד השתלת איברים, או עידוד תרומת איברים. כמו שאמרתי קודם, אנחנו יודעים שאלפי אנשים נמצאים ברשימת המתנה, רק אתמול שמענו על סיפור מזוויע, איך נעצרה רשת של סוחרי איברים.

עבריינים, הייתי אומרת, שמנצלים מצוקות של אנשים, סוחרים באיברים שלהם ומצליחים לשכנע אנשים שנמצאים במצוקה שימכרו כליה או כל איבר אחר. ההצעה הזאת, שבעצם אנחנו מעלים כאן היום מעל הדוכן, גם תגרום לתמרוץ, לעידוד השתלת איברים, וגם תמנע סחר באיברים. אני חושבת שיש לזה חשיבות כל כך גדולה, מכיוון שעד היום המדינה מעודדת תרומת איברים בשתי דרכים, או בשתי דרכים מרכזיות: הדרך הראשונה היא, אנחנו כולנו מכירים את הפרויקט של חתימה על כרטיס "אדי" מי שחותם על כרטיס "אדי", ניתנת לו איזו זכות או עדיפות כשחלילה מישהו מבני משפחתו מגיע למצב של צורך בתרומת איברים. הדרך השנייה שבה המדינה מקדמת זה שאם אדם תרם איבר למישהו שהוא לא מכיר, איבר מהמת, או למישהו שהוא לא מכיר, הוא גם קיבל קדימות. עד היום המדינה סירבה לעודד תרומות בין בני משפחה. הרי זה מצב אבסורדי: אם דינה תרמה לפני עשר שנים לאחיה, אז אח אחר או אחיין שלה לא זכאי? הרי זה לא מתקבל על הדעת. אני חושבת שהעובדה שאני עומדת כאן היום, וגם מדברת בשמו של חבר הכנסת כץ, בעיני זה הישג מאוד מאוד גדול. אני אומרת שוב: אני רוצה להודות לסגן שר הבריאות, לוועדת השרים, אני חושבת שזה הישג, בעיקר לאנשים כמו דינה ובני משפחתה, אבל אנחנו מדברים על רבים רבים אחרים, אנחנו מדברים על אלפי אנשים שבאמת עשו איזו הקרבה, בעיני היא הקרבה אולטימטיבית, אמיצה. אני לא צריכה לספר לכם מה זה,

שבן-אדם מת והמשפחה שלו עושה צעד חשוב, צעד כל כך אמיץ, שהיא תורמת את האיברים שלו כשהוא מת, אבל כשבן-אדם חי הולך לניתוח, ומוכן לתרום כליה, מוכן לתרום איבר מהגוף שלו, ואנחנו יודעים איזה נזק זה גורם, והוא לא מבקש פיצוי, הוא רק מבקש דבר אחד: שאם חלילה קורה משהו כזה, שגם הוא יהיה ברשימת הקדימות. אני חושבת שלאנשים האלה, שהוצא איבר מגופם והם יקבלו עדיפות בתור, האנשים האלה, היום זה הישג גדול מבחינתם. אנחנו מדברים, אדוני, על עידוד, ועל תרומות, ועל הקרבה, בעיני היום זה הישג מאוד מאוד גדול. אני רוצה שוב לנצל את ההזדמנות ולהודות לדינה אבקסיס, שהסבה את תשומת לבנו ללקונה הזאת בחוק,

לוועדת השרים ולמליאה שתתמוך בהצעת החוק.

אני מאוד מודה לך, גברתי.

סגן שר הבריאות ישיב בשם הממשלה, ונעבור להצבעה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, חוק השתלות איברים, התשס"ח 2008, מאפשר כיום, ככל שמדובר בתרומת איבר מן החי, להעניק קדימות רק לתורם איבר מן החי שתורם שלא לנתרם מסוים. הצעת החוק שבנדון באה לאפשר מתן קדימות לכל תורם איבר מן החי, גם במידה שהוא תורם לנתרם מזוהה, קרוב משפחה או מכר.

לאחר שוועדת הערכה להשתלות מן החי אישרה את הליך התרומה, כי התרומה אלטרואיסטית לחלוטין ואין חשש לסחר באיברים, וכי התורם והנתרם כשירים בריאותית ונפשית לעבוד את הליך התרומה. הרעיון שעומד מאחורי נושא מתן הקדימות, מעבר לרצון לעודד אנשים לתרום בפועל, ככל שמדובר בתורם חי, המטרה היא להגן על התורם ולהעניק לו רשת ביטחון מפני נזקים שעלולים להיגרם לו עקב הליך התרומה בעתיד. הספרות הרפואית מראה כי התורם החי חשוף לתחלואה עתידית,

להעניק לו את אותה קדימות בתור להשתלות אברים, היה וחס וחלילה הוא יידרש בעתיד לתרומה. עמדה זאת עולה בקנה אחד עם העמדה המקצועית של ועדת ההיגוי של המרכז הלאומי להשתלות, התומכת בתיקון הנ"ל. אשר על כן נבקש את תמיכת הכנסת בהצעת החוק שבנדון. ואני רוצה להוכיח לך, גברתי, שאנחנו לא דנים בוועדת השרים, במשרד הבריאות לפחות, מה שנוגע לי, לגופו של בן-אדם, רק לגופו של הנדון. תודה רבה. תודה רבה לך.

אנחנו נמתין שתשוב למקומך. ונעבור להצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק השתלת אברים

ובכן, 33 תומכים, אפס מתנגדים, גם אין נמנעים. אתה, השר מרידור מבקש להוסיף את קולו. אז נוסיף אותו לפרוטוקול, אבל לא נוסיף לחישוב, בלאו הכי זה לא על חודו של קול. לחצת? אה, אז מה?

סליחה, אוקיי. אין לך לחצנים?

טוב, אז אני מודיע.

זה בהחלט מעניין. 34 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת חוק השתלת אברים (תיקון, עדיפות בתרומת אברים לתורם חי שתרם לקרוב משפחה) עברה בקריאה טרומית, והיא תועבר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות להכנה לקריאה ראשונה. הצעת חוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה) (תיקון, פטור זוגות צעירים מארנונה), של חבר הכנסת מוחמד ברכה וקבוצת חברי הכנסת. ישיב השר מרגי, אבל אחר כך.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת החוק מתייחסת למתן פטור מארנונה לזוגות צעירים בשנת נישואיהם הראשונה, בשנת נישואיהם הראשונה בנישואיהם הראשונים, לא שכל יומיים, זה בחתונה הראשונה בהחלט, מה שנקרא.

בחתונה הראשונה.

בשנה הראשונה, בחתונה הראשונה, בנישואים הראשונים.

בנישואים הראשונים.

המנגנון של פטור מארנונה קיים בחוק, כאמור, וחשבנו שדווקא בזמן שמציינים ומדברים על המצוקה של הזוגות הצעירים, גם על רקע המחאה החברתית שהיתה בשנה שעברה וגם על רקע ההכנות לתקציב המדינה הבא, שכנראה יהיו בו גזירות קשות כנגד השכבות החלשות, חשבנו שמן הראוי להרחיב את יריעת הפטור כדי לכלול את הזוגות הצעירים בשנת נישואיהם הראשונה בנישואיהם הראשונים. כמובן, הדבר הזה יכול להשליך על הרשויות המקומיות, לכן אנחנו גם בעד שהמדינה היא שתישא בנטל הזה ולא הרשויות המקומיות. זאת אומרת, אני לא בא כאן כדי לגלגל מצוקה על המצוקות של הרשויות המקומיות, שבלאו הכי סובלות ממצב תקציבי קשה, גם בגלל הצטמקות התמיכה הממשלתית לרשויות החלשות וגם בגלל המגמה שקיימת בממשלה כבר שנים לגלגל חלק מהמטלות שהממשלה היתה אמורה למלא אחריהן לפתחן של הרשויות המקומיות. לכן אני חושב שהרעיון הזה הוא רעיון ראוי, נכון, והוא גם סוג של תמיכה בזוגות הצעירים, שיכול גם כן להתנקז לתוך העניינים של דיור והקיום הכללי, וזה משתלב דווקא עם האווירה הציבורית שמנסה להצטייר כאילו היא מזדהה עם המצוקות של הזוגות הצעירים ושל מעמד הביניים ושל המעמדות הנמוכים או החלשים. ולכן אני מבקש לתמוך בהצעת החוק, אדוני היושב-ראש. אני מאוד מודה לך.

השר מרגי עונה בשם הממשלה, בשמו של שר הפנים אלי ישי. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי השרים, הצעת חוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה) (תיקון, פטור זוגות צעירים מארנונה), התשס"ט 2009. הצעת החוק באה לפטור זוגות צעירים מתשלום ארנונה בשנה הראשונה לנישואיהם, אם מדובר בנישואים ראשונים, זאת מאחר שבשנה הראשונה לנישואים מצויים זוגות רבים בקשיים כלכליים.

עמדת המשרד היא כי ניתן ונכון לבחון מתן הקלה בארנונה ליחיד בשל מצב כלכלי, וזאת בהתאם למסגרת הקבועה כיום, מבלי להרחיב את יריעת הפטורים,

בעניין זה יש לציין את הקמת ועדת-קהת, שמטרתה היתה לבחון את טבלת ההנחות בארנונה וכן נושאים נוספים. בהתאם להמלצתה אישר השר את קידום טבלת ההנחות ב-25%, על מנת שייכנסו במסגרת הטבלה יותר משפחות של קשי-יום.

המשרד ממשיך לבחון את המשך יישום ההמלצות של הוועדה, שבין היתר המליצה על הקלות לסטודנטים, הקלות למשפחות שבהן בני-זוג עובדים וכיוצא בזה.

אין מקום לחקיקה פרטית, היות שיש ועדה שעובדת באופן יסודי ובוחנת זאת, על מנת שלא להטיל נטל כבד על הרשויות המקומיות בלא שקיים מקור תקציבי לשיפוי בגין כיסוי הפסד ההכנסות. ועדת השרים החליטה להתנגד להצעת החוק, לכן מוצע להתנגד. למרות אמירתו המפורשת של המציע שהוא מטיל את העלויות על אוצר המדינה ולא על השלטון המקומי, מאחר שהאוצר לא מתכונן לשפות זאת, וישנה הסכמה בין ראש הממשלה למרכז השלטון המקומי לא לקדם שום יוזמת חקיקה בעלת השלכות תקציביות, שכן זה גורם נטל תקציבי על הרשויות המקומיות, ועדת השרים החליטה להתנגד להצעת החוק. תודה רבה.

השר מרגי, יש הסכמת ממשלה או נגד? הממשלה נגד. האם המבקש רוצה להשיב? לא רוצה, חבר הכנסת מוחמד ברכה. אנחנו עוברים להצבעה. נא לשבת. הצעת חוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה) (תיקון, פטור זוגות צעירים מארנונה) נא להצביע.

מי נגד? מי נמנע? לא, אני הצבעתי במקום אופיר אקוניס.

להסיר מסדר-היום את הצעת חוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה)

נתקבלה.

בסדר, אוקיי. אתה הצבעת. אני הצבעתי בשמך, על שמך. רבותי, 14 בעד, 35 נגד, בצירוף קולו של סגן ראש הממשלה דן מרידור. אני קובע שהצעת חוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים,

מבלי להביע כרגע את דעתי על הצעת החוק עצמה, שיש חשש כבד שאם חוק זה ייפול אנחנו לא נוכל להעלות אותו שישה חודשים, אלא אם כן המחלקה המשפטית תקבע שאין דין החוק האחר, שירד מסדר-היום, כדין חוק זה. אני גם מוכרח לומר שאם אכן הממשלה רוצה לשנות את עמדתה, היא צריכה פשוט לפנות לבית-המשפט ולומר שהיא משנה את עמדתה, ולא שהיא מבקשת זמן כדי לשקול אם היא משנה את עמדתה, שהיא משנה את עמדתה, בכגון: היא תגיש תביעות נגד המתיישבים. חבר הכנסת כץ, בהביננו כרגע את המהתלות העומדות לפנינו, אני מזמין את כבודו. זו סמכותך וזכותך המלאה להביא את החוק בפני חברי הכנסת. הצעת חוק שמירה על זכויות מקימי מבנים ביהודה והשומרון, התשע"ב-2011. חבר הכנסת כץ יציג אותה, בבקשה.

היושב-ראש, מכובדי השרים, חברי חברי הכנסת, יש לי הרגשה, רבותי, אני מציע רק שגם נשמע בקשב רב את מה שמציע המציע, ולא נשוחח פה. חבר הכנסת אזולאי והשר מרגי, חבר הכנסת פיניאן, חברי הכנסת דורון אביטל ומגלי והבה, ברשותכם, נא לשבת האחד ליד השני כדי לדבר. השר אהרונוביץ. חברת הכנסת מירי רגב.

חברי המתגוררים בשכונת-האולפנה, מאות במספר, הגיעו היום לכנסת, אני עכשיו דיברתי לפניהם, ויש להניח שהם יגיעו עוד מעט ליציע. זה יום קשה היום, אדוני היושב-ראש. זה יום קשה, משום שאני איש ישראלי, נער ישראלי, אזרח ישראל, שגר ביישוב שהוכר על-ידי ממשלת ישראל, נבנה על-ידי ממשלת ישראל, חלק מהבניינים נבנו בשנים שהייתי עוזרו של אריאל שרון, ויש בו היום כ-7,000 נפש. היישוב הזה, כמו יישובים רבים ביהודה ושומרון, נמצא חס וחלילה תחת גזירה,

תחת גזירה ותחת סכנה, בעקבות, אם תפריעו הוא ידבר פה עד שאתם תפסיקו להפריע. מדובר בחקיקה, חברת הכנסת זהבה גלאון, מה קרה? אסור לו להביע את עמדתו לגבי החוק? מותר.

בעקבות, לא שומע, לא שומע.

אני שואלת, אדוני, האם לא מדובר בחקיקה רטרואקטיבית. היא חקיקה כפי שהיא. כל אחד יצביע כפי שהוא רוצה. לא, אני שואלת, היא לא חקיקה. אמרה הממשלה אמירה לבית-המשפט. מעולם לא באו מתיישבים. בא אזרח ישראל, שרואה את עצמו כנציג המתיישבים, ואומר: אני רוצה להביא חוק שמסדיר את העניין הזה. רטרואקטיבי, לא רטרואקטיבי, אלה הן שאלות שיישאלו בוודאי על-ידי החברים, שכל אחד מהם יקבע אם הוא מצביע. הרי יש פה אנשים שלכאורה הם תמימי דרך, שמבקשים להרוס את הבית שלהם. מה קרה לכם? זה הכול. אני לא אומר, יש הרבה תמימי דרך. יש אנשים, באידיאולוגיה לא רוצים לבנות, יש, באידיאולוגיה רוצים לבנות בלי חוק, יש כאלה שרוצים שיבנו אבל רוצים חוק, והשאלה האם החוק הזה יכול לתקן מצב לא חוקי. אלה שאלות. אבל אין שיקול, אתה יושב-ראש הכנסת, אני שואלת אותך.

הייתי פועל גם, יכול להיות, בניגוד לעמדתו. שאלתי את הייעוץ המשפטי, אמר הייעוץ המשפטי: אין בהצעת חוק זו משום איזו התרסה חוקתית בשלב זה.

לא חקיקה רטרואקטיבית. יכולה להיות חקיקה רטרואקטיבית. לפעמים היא מותרת, לפעמים היא אסורה. חוק זה אמר, בשלב זה לא אמר לי הייעוץ המשפטי. ראו נא, חבר הכנסת מוחמד ברכה מייצג אתכם. לא שהוא תומך בחוק הזה, חלילה. אנחנו הבאנו את כל החוקים אשר עולים ביום רביעי לפני המחלקה המשפטית,

כאשר יש חוק שלא חוקתי, באה לפני הנשיאות ואומרת: חוק זה אני לא מציעה להעלות אותו על סדר-היום, מהטעם הפשוט שהוא לא חוקתי,

הוא לא כזה שיכול לעלות על סדר-היום. על זה לא אמרו לנו. הוא רשאי לעלות ולהביע את עמדתו. כמובן, הכנסת תיתן דעתה לעצם החוק. כאשר הוא יעבור בשלבים שבהם יכולה להישאל השאלה שאת שואלת, בוודאי תבהיר המחלקה המשפטית את עמדתה בלי פחד, בלי מורא ובלי משוא פנים, ובלי פנייה פוליטית כלשהי. תודה רבה.

עכשיו אתה יכול לדבר, ואף אחד לא מפריע לו. לפי, מה שמבקשים ממנו, שידבר לאט כדי שנבין. אה, אתה מבקש שהוא ידבר כדי שתבין. אם יהיה שקט אז תבינו. אבל שידבר לאט. חברת הכנסת זוארץ, אני מבקש. אחרת אומרים: לא מבינים, כן מבינים. יעקב, דבר לאט כדי שנבין. היא לא עשתה כלום עדיין. אני אשים שעון גם, הכול יהיה בסדר. בבקשה. החוק הזה, שאני מעלה אותו היום, הוא חוק שאומר שאם הוקמו מבנים במקרקעין באזור כלשהו במדינת ישראל, כולל יישובים ערביים, כולל יישובים בדואיים, באישור הממשלה או בסיועה, על-ידי הנחת תשתיות, הענקת תמריצים או בפרסומים ממריצים לבניית או הקמת מבנים, תיחשב הקרקע כאדמת מדינה. סבר מקים מבנים במקרקעין באזור, בתום לב ובשעת הקמת המבנים, כי הוא בעל המקרקעין, יראו אותו כבעל המקרקעין. הוכיח אדם את בעלותו על קרקע שהוקמו בה מבנים כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), רשאי הוא לתבוע לפיצוי על שווי הקרקע לפני הקמת המבנים. לא יעלה על הדעת שבמדינת ישראל היום, אדוני היושב-ראש, מכובדי השרים, וכבר אמר מכובדי השר בוגי יעלון, אדוני היושב-ראש, לא שומעים אותו.

נא להגביר את הרמקול. תדבר לרמקולים.

חברת הכנסת זהבה גלאון, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. את לא תפריעי לו.

אמר מכובדי השר בוגי יעלון, המשנה לראש הממשלה, לא להפריע. שהצורה שבה הוגשה תשובת הממשלה לבג"ץ, בטעות היה יסודה, והיתה צריכה להיות מוגשת אחרת. אבל בעקבות סיבות כאלה ואחרות, האמירה שכל בית שנבנה על קרקע פרטית יוסר, פורשה בפרשנות לא נכונה על-ידי פרשנים מסוימים. ככה זה הובא לפני בית-המשפט, ואני מצטט את השר בוגי יעלון, שאמר: אין לי טענה כלפי בית-המשפט, אין לי טענה כלפי המתיישבים, אנחנו הממשלה, הפה שאסר הוא הפה שהתיר, וצריך לחפש דרך כדי לפתור את הבעיה. אני ישבתי אתמול, יצחק וקנין ואורי אריאל, עד פה שומעים אתכם. הוא מנסה לדבר. אני ישבתי יחד עם חברי, מי קובע, בוגי יעלון או השופטים בבג"ץ? חבר הכנסת אורי אריאל אתמול במשרדו של ראש הממשלה שעות רבות, בניסיון של ראש הממשלה אלי לא ידענו את זה. לשכנע אותי להסיר את החקיקה מסדר-היום, כאשר ראש הממשלה, אני לא רוצה להיכנס לכל השיחה, כי הבטחנו שהשיחה תהיה באיפול, אבל אמר ראש הממשלה מה שפורסם על-ידי יושב-ראש הקואליציה, שהוא מבקש שבועיים שבהם הוא ינסה לפתור את הבעיה, ותיתכן אחר כך אפשרות של חקיקה. היו בינינו מסרונים, היה ניסיון להגיע, בינינו לבין ראש הממשלה, אם הממשלה תסכים, תקום, לא, את לא יכולה, אי-אפשר שמישהו יסתום פיות, חברת הכנסת גלאון. אני לא יודע מה את רוצה, את לא יכולה לדבר. הוא מדבר עכשיו. הוא ברשות דיבור. אין לך זכות וטו. אין לו זכות וטו עלייך, ולא לך עליו. זהבה גלאון, תחשבי שמדובר עכשיו,

תחשבי שמדובר בבתים של רוצחי פוגל,

אני מבקש,

בוא תדבר על, תחשבי עליהם, אולי זה אנחנו. תחשבי על היהודים קצת. לא להיכנס כל אחד לסוגיות אחרות. השנאה שלך לאחייך היהודים, אתה לא תדאג לשנאה שלה ולאהבה שלה. חברת הכנסת גלאון, אם את רוצה אני אוציא אותך. כי קראתי אותך לסדר פעם שנייה, בפעם השלישית אני מוציא אותך. אדוני היושב-ראש, נמצאים היום ביציע ילדינו, נכדינו, תינוקותינו, כדאי שתרימו את העיניים,

כלפי מעלה, כדי שתיהני ותראי את אחייך בני ישראל, הם באו לראות איך אנחנו היום מעבירים את החוק, ולראות איך הקואליציה בראשותו של השר נתניהו דואגת, למה אתה משלה אותם, כצל'ה?

דואגת שלפחות הקואליציה של ארץ-ישראל, חבר הכנסת חסון.

יואל, אני מבקש ממך, אני כל כך מכבד אותך, אני מעולם לא הפרעתי לך, למה אתה מפריע לי? נמצאים ביציע ילדינו, נשינו, בנינו, הם באו לראות היום איך הקואליציה של ארץ-ישראל, שאוהבת את ארץ-ישראל, שלא רוצה להרוס את, חבר הכנסת הורוביץ. חבר הכנסת הורוביץ. שלא רוצה לראות בחורבנה של ארץ-ישראל, חבר הכנסת הורוביץ. חבר הכנסת הורוביץ, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אני מבקש רק את הזמן הזה. תקבל. חבר הכנסת הורוביץ,

אתה אמרת לו: מדוע לא אמרת להם את האמת במלים יותר בוטות. שמעו אותך. אתה לא מרצה פה עכשיו, הוא מרצה עכשיו. אני רוצה שידידינו ראשי המועצות יראו את יושב-ראש הקואליציה חבר הכנסת אלקין, שלכאורה נלחם בשביל ארץ-ישראל, והוא איש ארץ-ישראל, איך הוא באופן שיטתי מגן פעם אחרי פעם על רצונותיו של ראש הממשלה במאבקים שלו למלחמה בארץ-ישראל, פעם על חוק ההקפאה, פעם על ההודעה על שתי מדינות לשני עמים, ועכשיו על הכפייה שהוא כפה על הקואליציה כולה, שרצתה כולה להצביע בעד חוק ההסדרה, כל חברי הקואליציה, מה, השתגעת? מה, השתגעת? חבר הכנסת חרמש. הקואליציה של ארץ-ישראל, חבר הכנסת חרמש, שב במקומך אם אתה רוצה לקרוא קריאת ביניים. מאיפה הדיבורים האלה? אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה, חבר הכנסת חרמש. כל חברי הקואליציה של ארץ-ישראל, שטויות. ומדובר פה על 65 מנדטים לפחות, רצו להצביע בעד חוק ההסדרה, גם אנשי הליכוד,

וגם החבר'ה של ש"ס, כולם כולם רצו להצביע בעד החוק, אל תדאג, וראש הממשלה

כמו שהוא קיבל מול אובמה,

על הר-חומה. ראינו את ראש הממשלה, כשהוא רוצה הוא יכול לעמוד מול העולם ולקבל החלטות של אמת. אמר אתמול הרב צפניה דרורי, שהיה אצלך בחדר, אמר הרב צפניה דרורי, חברת הכנסת, שמענו את קריאת הביניים, את לא נואמת פה. צדק צדק תרדוף. שמענו את קריאת הביניים.

גם הצדק, אדוני השר בגין,

חבר הכנסת חרמש,

אתה בעמידה לא תצעק פה. צדק צריך להיעשות בצדק. צדק שנעשה ברשעות, צדק שנעשה באיוולת, חברת הכנסת אבסדזה, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. צדק שנעשה בחוסר אכפתיות, יש אבנים ויש אבנים, יש לבבות ויש לבבות. יש אבנים לבבות, ויש לבבות אבנים. יש לבבות אבנים, יהודי שלא אכפת לו מהאחים שלו, יש לו לב של אבן.

מי שרוצה לראות בתים של יהודים נהרסים, ובאותו זמן מוסר את הנפש על בתים של ערבים, יש לו לב של אבן. ואני אומר: יש לבבות ויש לבבות, יש אבנים ויש אבנים. יש אבנים לבבות ויש לבבות אבנים, ואני קורא לכם, אנשי הקואליציה, אל תחלקו לנו ציונים בקשר לארץ-ישראל. אל תגידו לנו מה זה ארץ-ישראל, חבר הכנסת מוחמד ברכה.

חברת הכנסת אבסדזה, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. אני אעביר את החוק היום, ואני רוצה, אני מרגיש, לצערי הרב, כמו שהרגישו הרבה ממנהיגינו בימים קשים לישראל, שהיתה צריכה לקבל החלטה קשה. עמד אתי כל היום כולו, כולל כל הלילה, ראש הממשלה במסרונים ובפגישות ובדרישות: כצל'ה, תסיר את החוק שלך. ניגשו אלי חברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה ואמרו לי: כצל'ה, אתה סהרורי, מה אתה מעלה חוק שאין לו סיכוי? תלך בתלם, תהיה פוליטיקאי, תהיה פוליטיקאי. תהיה פוליטיקאי, ראש הממשלה מבטיח, ציפי חוטובלי. ראש הממשלה מבטיח, רב-אלוף יעלון. ראש הממשלה אומר לך שבעוד שבועיים,

חבר הכנסת כץ, הזמן תם. אני נותן לך שתי דקות על ההפרעות, אבל לא יותר מזה.

ואני חושש, ואני אומר, אני כל חיי, אני לא פוליטיקאי, אני מודה. כולכם, כל ה-120 פה, פוליטיקאים יותר טובים, מהשרים ומהח"כים. אבל מסירות נפש אני יכול ללמד הרבה מהאנשים פה. אני מסרתי את הנפש שלי כל חיי. וגם עכשיו אני מרגיש שבזה שאני מביא את החוק, ואני לא פוליטיקלי קורקט, ואני לא מבטל את החוק, ולא אכפת לי שתפילו את החוק הזה, שיהיו פה 90, אבל שעם ישראל יראה שלימים,

כבוד השר בגין, שדיברתי אתך עשרות שעות, ואני לא יודע בכמה פגישות,

כבוד השר יעלון, שחס וחלילה, כמו שאמר ז'בוטינסקי ליהודים בוורשה, אם פה יתחיל הרס גדול, שלפחות ידעו שהיה יהודי אחד שעמד וצעק ואמר: עד כאן. עד כאן. לא נראה לך שאלפי, עשרות אלפי יהודים מגורשים. לא ראינו אצל הבדואים, לא רואים אצל הערבים בגליל, לא רואים את זה, אל תשווה את ממשלת ישראל, גם אם היא טועה, אל תשווה,

לא רואים את זה. רק אצל מתנחלים, חבר הכנסת כץ. רק למתנחלים, טוב, תודה רבה. עוד פעם לעקור, ועוד פעם לעקור, ועוד פעם לעקור. עד כאן.

איפה הלב שלכם? איפה הלב שלך, בגין?

אין לב. אני מבקש מחבר הכנסת. חבר הכנסת אורי אריאל, תשכנע את חבר הכנסת כץ שהדוגמה שהביא לגבי ז'בוטינסקי אינה במקומה. מדובר פה במדינה, מדינת ישראל, מדובר בממשלת ישראל. גם אם היא טועה, לדעתו, או לדעת אחרים כדעתו, אין אפשרות בכלל להשוות את ההשוואה, ואני מציע להוריד את הדברים האלה מסדר-היום. הדבר חמור מספיק, והדבר רציני מספיק, כדי שהכנסת תכריע בו,

חלילה, לגלוש לאותם מחוזות שבהם אנחנו לא רוצים לזכור ולא רוצים לראות בכלל איזה מקום להשוואה. אני מזמין את השר זאב בנימין בגין לעלות ולשאת את דברו בשם הממשלה.

מחריבי הארץ, חבר הכנסת בן-ארי. ממשלת מחריבי הארץ. חבר הכנסת בן-ארי חבר הכנסת בן-ארי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אתם מחריבי הארץ, אתם. בשם הימין. חבר הכנסת בן-ארי. בבקשה, אדוני. חבר הכנסת יואל חסון, אני חבר שלו טוב מאוד, ואני פה. לא לגמרי פשוט, אדוני היושב-ראש, לעלות לדוכן אחרי דבריו הנרגשים מאוד, אחרי סערת הנפש, של חברנו, חברי המציע, חבר הכנסת יעקב כץ, הידוע יותר בשם החיבה שניתן לו, ובו אנחנו משתמשים, כצל'ה. אני מבקש להודיע, בראשית דברי, כי הממשלה מתנגדת להצעת חוק זו. הקושי העומד בפנינו ברור, כמעט מובן מאליו. הדברים אשר אמר כאן חבר הכנסת כץ, בסערת הרגשות, כמובן, מבחינת הרצון לקיים את מה שהוא היה רוצה לקיים, משותפים לרבים. ראש הממשלה, וחברי הממשלה, והפקידות הממשלתית הבכירה, מנסים למצוא פתרון, פתרון הולם, פתרון נכון, כמובן במסגרת כפי שהיא נקבעה בהחלטת ובפסיקת בית-המשפט העליון בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק, מבחינה מסוימת לפחות, מתוך אי-היענות לבקשתה של הממשלה, אבל חזקה עלינו מצוות בית-המשפט העליון גם כאשר אנחנו חלוקים על תוכנה ועל משמעותה. שאלת אותי,

לא לא לא, זה לא זה.

לא לא לא, בג"ץ התנגד, התנגד לבקשת הממשלה לשקול עוד חודשיים. אולי אם הממשלה היתה אומרת לבג"ץ שהיא משנה את עמדתה,

אם היה מתערב, יכול להיות שהכנסת בהחלט יכולה להתערב. למה צריך בחירות אם יש בית-משפט? חבר הכנסת בן-ארי, למה צריך בחירות? חבר הכנסת בן-ארי. שאלת אותי, חבר הכנסת כץ, בשאלה ישירה, היכן הלב, הבדלת בין אלה שיש להם לב פועם לבין אלה שיש בהם לב אבן. אני אינני מן הממעיטים בחשיבותו של הלב ובחשיבותה של חוכמת הלב, בחיי הפרט ובחיי הכלל, ובהלכות הציבור, אבל אנחנו גם חברי ממשלה. ולעתים קרובות, אולי תמיד, צריך, נוסף על הלב, גם להשתמש בשכל הישר, בקור רוח, מתוך הבנה מלאה, עמוקה ורחבה ככל האפשר, של התנאים ושל ההשלכות של צעד זה או אחר. לא השכלתי להבין עד עצם הרגע הזה איך יועיל, הלכה למעשה, חוק כזה, כפי שהציע חבר הכנסת כץ,

חבר הכנסת טיבייב. חבר הכנסת טיבייב. חבר הכנסת מולה. אני בשלב זה יכול רק לראות כי נזקו עולה על תועלתו. אדוני היושב-ראש, בכינוס מיוחד בפגרה, אין יותר נזק מהליכוד, חבר הכנסת בן-ארי, אין יותר נזק מהליכוד, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה.

אדוני היושב-ראש, בכינוס פגרה מיוחד שנערך כאן, במליאה, בפגרת הכנסת, אני הבאתי באופן רחב, אולי הארכתי מדי, את גישתי לנושא זה, ואינני רוצה לחזור על הדברים, גם לא מקצתם, מפאת טורח הציבור. אומר בכל זאת כי נזקו של חוק כזה יעלה, להערכתי, על תועלתו, ובין השאר אזכיר את העובדה שאכן, הכנסת החילה חוקים מסוימים, הנוהגים במדינת ישראל גופא, בתחומיה הריבוניים, גם על יהודה ושומרון, אבל על אנשים ביהודה בשומרון. עד עצם היום הזה לא נדרשה הכנסת להחיל חוקי מקרקעין של מדינת ישראל ביהודה ושומרון. אני אינני רוצה להיכנס לכל הפרטים, אבל לחקיקה כזאת יהיו השלכות מרחיקות לכת. עד היום, עד היום כך לא נעשה. אני אינני חושב, חבר הכנסת כץ, שהאזהרה הפומבית כי יש אלפי בתים ביישובים שלנו שמצבם דומה, קרי נבנו על קרקע פרטית, מוסיפה חוסן להתיישבות היהודית ביהודה ושומרון או לעוצמתה של מדינת ישראל בשער בת רבים. בונים, חבר הכנסת בן-ארי, חבר הכנסת בן-ארי,

אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. להוציא אותו מהאולם. לא צריך,

תשמע, חבר הכנסת בן-ארי רוצה להראות שמוציאים אותו מהאולם, אין ברירה, הוא יצא מהאולם, נו. בבקשה. (חבר הכנסת מיכאל בן-ארי יוצא מאולם המליאה.) טוב, אדוני היושב-ראש, אני מוכרח לומר שכאשר התבשרנו לפני שבועות אחדים, בהפתעה, שיהיו עוד מעט בחירות חדשות, אז אחד היתרונות של הרעיון הזה בעיני היה שלא כל חברי הכנסת יחזרו גם לכנסת הבאה. אני חושש, אני חושש, חברי, חבר הכנסת טיבייב, למה לך להתרגש? תצא החוצה. חברי לדרך, חברי לאמונה, שהתפיסה, הגישה, איננה טובה. כי התפיסה המתגלמת גם בהצעת החוק הזאת, לעניות דעתי, התפיסה היא של תפיסת המרובה. ותפיסת המרובה אין בה תפיסה בת-קיימא. תפסת מרובה לא תפסת. אנחנו כולנו צריכים לחייב, כל אלה השותפים לדרכנו, לא כל חברי הכנסת, רק רגע. תרשה לי. אני ארשה, רק אשאל אותך שאלה. כולנו מחויבים בפסק-דין בית-משפט. רק פסק בית-המשפט אימץ את הכרזת הממשלה בדבר שהאנשים אשר צריכים לשלם את המחיר לא נשאלו.

אנחנו לא מחוקקים פה איזה חוק המתריס כלפי בית-המשפט. יכולים לבוא, חברת הכנסת גלאון ולומר, חבר הכנסת מוחמד ברכה ולומר, שהדבר הזה הוא גזל.

כל הציונות, לא ערעור. אנחנו לא ערכאת ערעור, בוודאי שלא.

ודאי שלא. הממשלה יכולה להגיש תביעה נגד האזרחים, שיפנו. אנחנו לא אמרנו לבית-המשפט אלא את הצהרת הממשלה.

גם יפו גזולה, גם ירושלים גזולה, אני מבין, אני מבין את עמדתך, ואני מכבד אותה, רק אני מתנגד לה, זה הכול. אני רק שואל את הממשלה כרגע,

כי אני לא רוצה שיתריסו מצד זה ולא יתריסו מצד זה. הדברים צריכים להתברר. כל מה שבית-המשפט אמר לממשלה,

על-פי בקשתכם, נתתי שנה, עכשיו אתם מבקשים לחשוב עוד? תגידו אם שיניתם את דעתכם. אם הם היו אומרים: לא מרשים לכם לשנות את דעתכם, היתה הכנסת יכולה לחוקק חוק. הממשלה והמציע מסכימים, חבר הכנסת ברכה, אתך אין לי ויכוח, כי הוויכוח בינינו לא יכול למצוא גישור.

אני בעד ארץ-ישראל השלמה, רבים נגדה,

מה אני יכול לעשות? או יש כאלה שאומרים: אי-אפשר, זה העולם, זה העולם. אני יודע, אני יודע, העולם. העולם, נו, גם זה. כל אחד עם דעתו, לא נשנה פה את העמדות. אני לא רוצה להפוך את הנושא כאילו פה הכנסת מתמודדת עם בית-המשפט. היא לא מתמודדת עם בית-המשפט. תודה רבה. את אומרת שאנחנו מתמודדים עם בית-המשפט כל זמן שאנחנו כובשים.

השר בגין ישיב. השר בגין ישיב. חברת הכנסת גלאון, אני מכבד את עמדתך האידיאולוגית, אבל את לא יכולה לדבר פה.

אני שאלתי את השר שאלה בשם רבים כדי שלא לאפשר להם. כי אני לא יכול לדבר במקומך מפה. את תוכלי לדבר. אז תפטרי אותי. מה קרה? יש פה הרבה שישמחו. הם רק משוועים לרגע הזה. למה לא? יש אפילו קואליציה משותפת, יש קואליציה, אני לא אשנה את עמדתי. אני רק שואל שאלה, ולא מביע ולא מבקש ממך להצביע כמוני.

בבקשה, אדוני השר בגין. תודה רבה. אם את חושבת שאני גולש לוויכוח ומביע עמדה, תבקשי להדיח אותי. אין שום בעיה. תודה רבה, חברת הכנסת גלאון. אני שומר על זכותך לומר את דעתך? לא תמיד אני מסכים אתה.

מכבד את דעתך לשמוע את דעתי. תודה רבה. אני לא רוצה שתהפכו את העניין הזה למאבק בין בית-המשפט לכנסת,

זה, לדעתי.

ודאי.

תודה רבה. השר בגין. האוכל להמשיך, אדוני היושב-ראש?

אני כמעט אסיר ציון על הדוכן ברגעים האחרונים. חלילה. אין לי אלא להוסיף משפט אחד או שניים. אני פונה שוב לכל חברינו לדרך, לכל אלה החפצים כמונו בריבוי יהודים בארץ-ישראל בכלל, ובחלק זה של מולדתנו, ערש עמנו, בשומרון וביהודה, בירושלים סביב לה. טרשים רבים בה, ואנחנו רוצים להשתרש בהם השתרשות איתנה, נאמנה, על יסודות איתנים, שרוח מצויה לא תסיר אותם. היום יושבים בשומרון וביהודה יותר מ-350,000 יהודים, מחוץ לירושלים. רובם ככולם על אדמות מדינה, ויושבים לבטח לדורי דורות. כך אנחנו רוצים לראות את כולם.

אדוני היושב-ראש,

תודה רבה, חבר הכנסת זחאלקה.

חבר הכנסת זחאלקה. חבר הכנסת זחאלקה, אני הייתי מאוד מאוד ברור ומאוד מסוים. אני פניתי בעניין זה רק לחברי לדרך לחברי לאמונה. האחרים, כולם יכולים להשתתף בדיון, אבל לא התכוונתי לאף אחד אחר. חבר הכנסת זחאלקה, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. חבר הכנסת זחאלקה. אתם, לחלק את השלל.

אני קורא אותך לסדר פעם שנייה.

אני קורא אותו לסדר פעם שלישית. נא להוציא אותו. להוציא אותו. להוציא את, גנבים, גנבים. מדברים, די כבר.

קדימה, הוציאו.

יש לך יתרון גדול על חבריך עכשיו. הוצאתי אותך מהאולם. (חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה יוצא מאולם המליאה.) בבקשה. ומתוך ההבנה הזאת, אדוני היושב-ראש, ומתוך האמונה הזאת, אני מבקש בשם הממשלה להסיר את הצעת החוק הזאת מסדר-היום.

זכות התשובה לחבר הכנסת כץ. חברת הכנסת זהבה גלאון. חמש דקות עומדות לו? שלוש דקות.

התשובה של השר נחשבת להתנגדות?

אדוני סגן היושב-ראש, שהוא לא התנגד בצורה הברורה ביותר? הוא הסכים לחלוטין, מה זה "הוא הסכים"? הוא הסכים לחלוטין עם, הוא הסכים להצעת החוק?

האם אתה חושב, החוק הזה לא בא פה לקבוע את זכויות העם הפלסטיני על ארץ-ישראל. הוא בא לקבוע נושא מסוים. המחלוקת היא על, לא הגיע עד, תודה רבה. אם אתה חושב שהוא הסכים, תצביע נגדו, תצביע בעד.

חבל על הזמן. הערתך נשמעה. בזה נגמר העניין. ואל תעירו לי, חבר הכנסת רותם. בבקשה, חבר הכנסת. מה, אתה יודע, כל אחד מדבר את מה שהוא רוצה. זה נכון.

מכובדי ראש הממשלה, הייתי מאוד רוצה שתקשיב למה שאני אומר, מכובדי כבוד שר הביטחון. קודם כול, אני רוצה, אני דיברתי בסערת רגשות. אני מציע שתחזור בך מעניין ז'בוטינסקי.

בוא נאמר, לא ראויה הכנסת, לא ראויה הממשלה, לא ראויה האופוזיציה ולא ראוי אף אחד שהדוגמה הזאת תינתן. אני רוצה, קודם כול, לשבח את השרים, כבוד השר בגין, וחברי הכנסת כולם מהקואליציה, כולל השר מופז, שבשיחות אישיות אתי אמר לי כמה פעמים שלא היו הרבה אנשים כמוהו שבנו את ארץ-ישראל ואת יהודה ושומרון.

מה, למה, אל תחקור אותו עכשיו.

דבר מה שאתה אומר. אתה לא שואל שאלות את חברי הכנסת. אני מגן על, היושב-ראש, תן לי להתבטא, בבקשה. אתה יכול להתבטא, אבל אל תשאל את השר מופז. אני רק אמרתי: כולל השר מופז, אוקיי. שלא לדבר על שר הביטחון, שאמר לי, גם בשבוע האחרון, שמחפשים פתרון שהתושבים יישארו ושהבתים לא ייהרסו. שלא לדבר על ראש הממשלה שאמר לי את זה כמה פעמים. אמר את זה בקולו, שזו גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה. נמצא אתנו בקהל פה דידי דיקשטיין, שהוריו נרצחו בפיגוע בדרך לסוסיא ואחיו נרצח. אנחנו יודעים שכל המחבלים שרצחו את הוריו, שהיו שפוטים למאסרי עולם רבים, מדינת ישראל מצאה את הדרך

ובחתימה ובהסכמה, והבג"ץ הסכים לכך, והנשיא חתם, וכולם שוחררו כאשר חיילנו, החייל גלעד שליט, חזר הביתה. אנחנו יודעים שגם פסקי-דין חלוטים, למדינת ישראל כשהיא מרגישה שצריך לעשות צדק, כמו שאמר היושב-ראש כמה פעמים, עושים אותו בצדק, ולא פותרים עוול בעוול. אני רוצה לומר פה משהו אישי. פנה אלי כמה פעמים היום, הרבה פעמים, בבכי, ראש הישיבה שלנו בבית-אל. אני רוצה שראש הממשלה יקשיב. אני מבקש מאוד.

אני גומר. פנה אלי הרב ואמר לי שהיו פניות אליו, אני לא רוצה להגיד ממי, אבל מאנשים שמקורבים לראש הממשלה, שחזרו ואמרו שמאוד מאוד ראש הממשלה מבקש שלא נעמיד את החוק, אתה יכול לעשות. אני לא מבקש ממך לעשות כן, כן. אמרתי: לא אתה, לא מסרונים, ולא מקובל, אני, כן. אמרתי עוד הפעם, אני רק דיברתי על,

דיברתי על מורי ורבי. לא דיברתי עליך, אדוני ראש הממשלה. ראש הממשלה לא ביקש, דיברתי,

דיברתי על מורי ורבי. אנחנו, דיברתי על מורי ורבי. תודה רבה. נא לא להפריע. דיברתי על מורי ורבי, הרב מלמד, רוני בר-און. שאמר לי וביקש ממני, אני אינני מבקש להסיר את החוק.

מלמד יוציא, אתה רוצה להביא את החוק, תביא את החוק, אל תשתמש בי, להסיר את החוק,

אני עדיין רשאי לומר את דברי באופן חופשי מעל הפודיום.

אתה רשאי לומר את דבריך, אני רשאי להגיד מה שאמר לי, מבקש ממך רק ראש הממשלה לא לומר את דבריו. לא אומר את, הוא אומר לך: תאמר את דבריך. אל תאמר את דברי. ראש הממשלה יכול לומר את דבריו, ואני רוצה לומר את דברי.

פנה אלי מורי ורבי הרב מלמד וביקש ממני, להיענות לבקשתו של ראש הממשלה, כפי שהגיעה אליו, ואני לא חושב שהוא אומר לי שקר, כי הוא איש אמת, כך אני מכיר אותו, הוא אמר את זה בבכי,

תנו לו לסיים. תנו לו לסיים.

אמר לי: כצל'ה, אני מבקש, שלמרות שיש ערך גדול מאוד להגיש את החוק, ויש ערך גדול מאוד שהדברים ייראו ויישמעו, ולכן, כיוון שאני שליח של מורי ורבי, הרב מלמד, אני מכבד את רצונו ובקשתו ואני מסיר את החוק, למה ההצגה הזאת? של מי?

הפרוצדורה, רבותי, נא לשבת. אתם רוצים, חבר הכנסת חרמש. חבר הכנסת חרמש. כל החוק, רבותי, התקנון קובע שכאשר היתה תשובת ממשלה, צריכה הכנסת להסכים לדחיית ההצבעה. האם אתה חוזר בך מהחוק? לא. סעיף 35, יכול לבקש מבקש, התקנון של הכנסת, כפי שהוא בתוקף היום: "עם סיום הדיון במליאת הכנסת בנושא שעל סדר-יום", והצעת חוק פרטית היא נושא על סדר-היום, "תתקיים הצבעה, אלא אם כן החליט יושב-ראש הישיבה, בנסיבות מיוחדות, על דחיית ההצבעה, והודעה על כך נמסרה לחברי הכנסת לפני תחילת הדיון בנושא". עכשיו הדבר הרלוונטי, את רוצה לשבת? אוי לי אם אני אתן לחברים להפריע לך. "לבקשת חבר הכנסת שיזם או שהציע את הנושא שעל סדר-היום" וזה חבר הכנסת כץ, "או בהסכמתו, ובהסכמת הממשלה, רשאי יושב-ראש הישיבה להחליט כי ההצבעה תידחה אף אם לא התקיימו נסיבות מיוחדות כאמור, והודעה על כך תימסר לחברי הכנסת לפני תחילת הדיון בנושא או במהלכו" ואנחנו נמצאים במהלכו.

רק רגע. חבר הכנסת ברכה. סיומו זה בהצבעה. חבר הכנסת כץ הביע את רצונו לדחות את ההצבעה. האם הממשלה מסכימה לדחיית ההצבעה? בבקשה, השר המתאם. אני מציע, הואיל והדיון הוא דיון שמעניין את הציבור, כבוד השר, תודה רבה. אדוני היושב-ראש, מבחינת ראש הממשלה, ב-14:40, כפי ששמעתם כולכם, ראש הממשלה אמר שאין לו שום בקשה להסיר את החוק. מבחינתו, ההחלטה היא החלטה של מציע החוק חבר הכנסת כץ. במידה שחבר הכנסת כץ מבקש להסיר את החוק היום, הממשלה מסכימה. תודה רבה. אני קובע שההצבעה נדחתה. תודה רבה. נא לרדת. אנחנו ממשיכים בסדר-היום. הצעות לסדר-היום בנושא: רבבות המסתננים בלב הארץ,

חברת הכנסת מירי רגב תעלה ותבוא. חבר הכנסת בר-און. חברת הכנסת רגב. חברת הכנסת רגב, בבקשה. אנחנו ממשיכים בסדר-היום.

נא לקרוא לשר הפנים. גברתי המזכירה, הצעה לסדר-היום בנושא המסתננים, שעליה

שר הפנים, מבקשת המציעה, ובצדק, ששר הפנים יהיה באולם. חכי, אנחנו לא מתחילים. חבר הכנסת מג'אדלה. השר איתן. יושב-ראש סיעת ש"ס, אולי אתה תוכל לעזור לנו, אדוני, בהבאתו של שר הפנים? הוא צריך להיות פה. אני לא הפעלתי את השעון עד שהמהומה הגדולה תתפזר. גברתי המזכירה, האם אפשר לקרוא לשר הפנים? אין גם שר תורן. אנחנו נמתין בסבלנות. שר הפנים בבניין? הנה, סגן השר פה, מה הבעיה? הוא לא המשיב בנושא המסתננים. מי משיב בשם הממשלה? אני אשיב. תשיב על הסודנים? גם על זה אתה רוצה להשיב? גם על זה יש לך מה להגיד? תאמין לי, אנחנו נמצא.

בסדר-היום, הצעות לסדר-היום. מי השר התורן עכשיו? גם השר התורן לא נמצא.

אתה מתכוון להשיב על

ו/או השר התורן, בהצעות לסדר-היום: רבבות המסתננים בלב הארץ. אני חושב שהנושא הזה הוא מספיק חשוב, מספיק יסודי, מספיק דרמטי והוא בראש סדר-היום הלאומי מכדי שהממשלה לא תשלח לכאן נציג להשיב על שורה של הצעות לסדר-היום בנושא הזה. אנחנו מחכים להגעתו של שר הפנים, אבל בינתיים את יכולה, גברתי, להתחיל. חברת הכנסת מירי רגב היא המציעה הראשונה.

תודה רבה לך, כבוד היושב-ראש, אני רוצה להודות לך על זה שהפסקת את הישיבה. הנושא מספיק חשוב כדי שיהיה פה נציג ממשלה,

נושא הסודנים הוא נושא אמיתי שצריך לטפל בו. אני מודה לך על זה שהפסקת את, הנציג מהממשלה.

הייתי שמחה אם גם אתה היית נשאר, אתה יכול להישאר גם. אבל אנחנו בהחלט נסתפק גם בתשובתו של השר בני בגין.

כבוד היושב-ראש, תודה לך, כבוד השר, סגן השר, חברי הכנסת, אני רוצה, ראשית, לפתוח, ולבקש ולהתפלל, ביחד עם, אני מאמינה, עם רוב עם ישראל, שהקדוש-ברוך-הוא ייתן כוח לילדה רחל, בת השבע, להתמודד עם הכאב הנורא של איבוד משפחתה. זה לא דבר פשוט, משפחה שלמה, משפחה שלמה שנספתה. אנחנו מאחלים לרחל שיהיו לה חיים טובים, חיים מלאים, מלאי אהבה, ושהקדוש-ברוך-הוא ייתן לה כוח לעשות את זה.

אנחנו כולנו, במעבר חד, כולנו. היא תקבל עכשיו שלוש דקות. במעבר חד אני רוצה גם לברך, רק רגע, אני רוצה גם לברך את ראש הממשלה,

אנחנו מודים לך שהגעת וטוב שאתה עונה.

עוד לא התחלת לדבר.

בהתחלה לא היה אף אחד. אני אגיד לך מה היה פה. כבוד השר, אנחנו רוצים לפרגן לך סוף-סוף. רוצים לפרגן לך, אז תהיה פה.

בהתחלה, אני לא יודע, אני לא אגיד לך מה להגיד. אבל אני אגיד לך: בהתחלה, הוא כן היה, הוא כן היה.

אתה, אתה סגן שר האוצר. לא רוצה שאתה תענה, אתה סגן שר האוצר. גם בזה אתה רוצה לענות?

היות שזה חשוב, תענה אתה. אם אני מגיע אז אני אענה.

היות שזה חשוב, אז הגעתי. תודה, כבוד השר, שהגעת. אני רוצה, רגע, רגע, אנחנו נתחיל.

אוקיי. אז כמו שאמרתי את דברי, עכשיו תתחילי. שיירשמו לפרוטוקול, בעניין הילדה רחל, שאלוהים ייתן לה את הכוח להתמודד עם הכאב על זה שמשפחתה נספתה היום. אני רוצה גם בהזדמנות הזאת לברך את ראש הממשלה וכצל'ה, שהגיעו להסכמה בעניין חוק ההסדרה, לא היתה הסכמה, והוא יעלה בעוד שבועיים, חברי חבר הכנסת אדרי, יעלה בעוד שבועיים, והממשלה, והכנסת תאשר את חוק ההסדרה, כפי שנכון וראוי לממשלה ימנית. אני רוצה לעבור לנושא שעליו התכנסנו היום, כבוד שר הפנים, סוגיית המסתננים, ואני רוצה להתחיל בסיפור, חברי אופיר: אני, לפני כמה חודשים ביקרתי בדרום תל-אביב. הלכתי לבקר, יחד עם חברי, עם מסלאווי ואחרים. הסתובבנו בנווה-שאנן, הרחוב שכילדים היינו, נעליים, נעליים. לקנות, הלכנו לקנות שם נעליים, אדרי ידידי. ואנחנו מסתובבים, מגיעים לחנות. בחנות, בחוץ היתה מין בובה כזאת, של חליפה. אחד הסודנים גנב את הבובה. התקשרתי למשטרה לראות בכמה זמן תגיע המשטרה: חמש דקות, עשר דקות, רבע שעה, 20 דקות, 45 דקות, בסוף המשטרה הגיעה. בינתיים, כל הסודנים הסתובבו סביבנו, וצילמו אותי ואמרו: אנחנו נלשין עלייך לארגון זכויות אדם. תראו לאיזה מצב הגעתי: הם ילשינו עלי. הם מסתנני עבודה, הם שעושים לנו פה אלימות. הם שמאיימים איום דמוגרפי על מדינת ישראל. הוא ילשין עלי, על זה שהוא גנב בובה, לארגון זכויות אדם. זה נקרא סוסים טרויאניים בתוך מדינת ישראל. וכן, אני רוצה להגיד לך, כבוד השר: כל הכבוד לך על הדברים שלך. גם לפני שנה, כשקראו לך "פאשיסט"; כשאף אחד לא רצה לשמוע את דבריך בעניין הסודנים. כל הכבוד לך על מה שעשית אז, ועל מה שאנחנו נמשיך לעשות. האיום הדמוגרפי על מדינת ישראל, כולנו צריכים להבין, קיים. ושאף אחד לא יגיד לנו שהם פליטים. הם לא מוגדרים כפליטים, משום שהם עברו כמה מדינות והם לא יכולים להיות פליטים. הם באים לפה כדי לחפש מקום עבודה, כדי לקנות כאן חנויות, כדי להקים פה משפחה, והם הפכו להיות איום דמוגרפי על מדינת ישראל. הם מפחידים את האנשים שלנו: בשעה 18:00 אנשים לא יכולים לצאת בדרום תל-אביב. ערד, שלושה-רבעים מהילדים בכיתות הם סודנים. ובאילת, מול ראש העיר יתמודד עוד מעט סודני לראשות העיר. אנחנו צריכים לשים לזה סוף. הגיע הזמן שנבין שזה איום אמיתי. יש לנו מספיק אבטלה, יש לנו גם מספיק אלימות, לצערי. ועניי עירך קודמים, לא צריך להתבייש להגיד את זה. עניי עירנו קודמים. איפה נתניהו?

שמענו, חבר הכנסת בן-ארי.

חברך לסיעה מייצג מעולה.

אנחנו נפעל כדי שהסודנים לא ימשיכו לחיות כאן.

היום תהיה הפגנה נוספת שכולנו, אני מקווה שרובנו, נהיה שם. אנחנו לא ניתן לאיום הזה להמשיך ולצמוח פה, ולגדול, סליחה על הביטוי, כמו סרטן בגופנו. הגיע הזמן לעצור את זה, ובמיידי. ואני מודיעה לך, כבוד השר: כל מה שאמרת בעניין להכניס את אותם אנשים אלימים לכלא, אני הראשונה שיצאתי והודעתי על זה גם, ונתתי לך גיבוי מלא בכלי התקשורת. אנחנו נמשיך לעשות את זה. אבל גם אנחנו, כבוד השר בגין, גם אנחנו צריכים לעשות הכול שהגדר תהיה הרבה יותר מהר, וכדי שנשים אותם בעיר אוהלים, וכדי שנשלח אותם בחזרה למקום מוצאם. אנחנו פה לא עיר שקולטת כל מי שאין לו עבודה. אין מדינה בעולם שעושה את זה. רק אצלנו, אנשים יכולים לבוא ברגל מאפריקה ולהיכנס דרך הגבול לתוך שטח מדינת ישראל.

הגיע הזמן לשנות את ההנחיות לאנשי הצבא, לאותם אנשי המילואים שנמצאים על הגבולות. כל מי שמגיע יהיה בבית-כלא או במתקן כליאה, ילך לעיר אוהלים ואחר כך נחזיר אותו לעיר הולדתו. לא יכול להיות מצב כזה. את אותם פליטים נקלוט לא רק בערד ובדרום תל-אביב, גם בקיסריה, גם בכפר-שמריהו וגם ברמת-אביב ג'; שכולם יבינו מה האנשים בדרום תל-אביב ובערד סובלים. אבל כשזה מגיע לצפון תל-אביב, אנשים אומרים: עד כאן, כשמגיע לקיסריה, אנשים אומרים: עד כאן. אז לא צריך להיות צבועים. לאור-עקיבא זה, אנחנו את הפליטים נקלוט בכל מקום בארץ. אבל את מהגרי העבודה ואת המסתננים, שמהווים פה איום דמוגרפי אמיתי על המדינה שלנו, נחזיר לארצות מוצאם. ואני אומרת לך, כבוד השר: אני יודעת שאתה, בבסיס שלך, מבין את המצוקה האמיתית שיש לאנשים בדרום תל-אביב, בערד ובאילת. הסוגיה הזאת היא לא סוגיה רק של השר אלי ישי. הוא לא היחיד שצריך לצאת ולדבר על העניין הזה. כולנו בממשלה ובכנסת צריכים לבוא ולהגיד, ולעשות הכול כדי שמישהו אלים ייכנס לכלא, כדי שאותם אנשים יהיו בעיר אוהלים עד שנחזיר אותם לארץ מוצאם.

כולנו מחויבים לעשות את זה, ולתת מנוח לאותם תושבים שגרים פה, בארץ הזאת, ורוצים לחיות כאן בשקט וללא פחד. תודה רבה, גברתי. חבר הכנסת יעקב אדרי. אני רוצה לקבל את אותו הזמן שחברת הכנסת רגב קיבלה. אתה תקבל ארבע דקות, גם היא קיבלה ארבע דקות. זה נושא מספיק חשוב כדי שהכנסת תעסוק בו,

בנוכחות של הרבה יותר חברי כנסת, וגם בנוכחות של יותר שרים.

אדוני היושב-ראש, חברי השרים, חברי חברי הכנסת, היום התקיימו בכמה מקומות הפגנות, אז אני קראתי גם את כל הטורים, את כל הכתבות. רובם אמרו: אנחנו מבינים, אבל לא צריך להפגין, לא צריך להרחיק לכת. רבותי, אני חושב שמה יתחיל היום, זה לא ייגמר היום. הסיפור הזה ילך ויתפשט, כי הפצצה היא פצצה אמיתית, זה לא סיפורים. לפני שנה אמרו ששר הפנים קיצוני, השתגע, מה לא אמרו אז?

חלק, כאלה, האמיצים, הכנים,

זה דברי אמת, הבעיה היא אמיתית, וחלק, אלה, אני לא רוצה להגיד: הצבועים, אלה שבשקט אומרים: אתם צודקים,

והם מפחדים מה יגידו עליהם. רבותי, אדוני שר הפנים, מי שמוגדר פליט, כמו שאמרת, ייתנו לו את כל הזכויות, ייתנו לו את מה שצריך, נטפל בו כמו שכתוב, כמו שצריך, בהתאם לאמנות הבין-לאומיות, ומי שלא, יוחזר מייד לארצו. אלה אנשים שעברו את הגבול באופן לא חוקי, אלה מהגרי עבודה. ישראל לא יכולה להרשות לעצמה את העניין הזה. הייתי שר נגב גליל, וכבר חלפו שלוש שנים, הייתי באילת, זה היה פשוט, לא ייאמן. וכבר עברו שלוש שנים, הגיעו עוד אלפים לשם. הבעיה הולכת ומחמירה. אנשים לא יכולים לחיות. אז אמרת קיסריה, אז באור-עקיבא יש, סיפרתי את זה לשר ישי, בזמנו, אמרתי לו: אני המום, יש כבר כמויות באור-עקיבא, אף פעם לא חשבתי על זה.

ולאן לא. ובסוף זה יגיע, איך אמר ראש הממשלה השבוע? היום זה 60,000, וזה יגיע ל-600,000 ו-700,000. מדינת ישראל לא יכולה לשאת את זה. בכנות, לא. זו מעמסה. זה איבוד אופיה של המדינה, גם. צריך להגיד את האמת. לא הייתי רוצה להגיד גם זכות השיבה בדלת האחורית. לא, שיבה לא, משום שהם לא לפחות לא טענו שהם יצאו מכאן, כמו חלק מהטוענים. לא משנה, זה בדלת האחורית, זה לא משנה. צריך להגיד את האמת. אני לא מתבייש, אני אומר את זה ברור.

אני חושב שצריך להגיד דברי אמת, זה הכי טוב. מי שפליט ומוגדר על-פי אמנת האו"ם, ניתן לו את הכול, מאה אחוז. אדוני השר, אני גם מציע שתזרז את הוועדות האלה, שלא יפילו עליך את התיק, תזרז כמה שאפשר. אני יודע מה, אומרים שיש פקק, שזה לוקח הרבה זמן.

שיגמרו עם העניין הזה, לפחות שהתירוץ הזה ירד מהפרק,

שבודקות את המעמד של הסודנים.

צריך גם לתת אמצעים לחיילים, חוקיים, אני מדגיש, לא אמצעיים קטלניים, גם את זה אני מדגיש. אבל אפשר גם את זה לחסום. אבל אני מציע שלא נטמון את ראשנו בחול. השר ישי, אני חושב שרוב התושבים במדינה מחזקים את ידיך.

מקווה שהבעיה הזאת, הממשלה תיתן את דעתה, לא רק בססמאות ולא רק באמרות. חייבים להגיד את האמת ולעמוד מול זה בנחישות ובמלוא העוצמה. תודה רבה. אני מאוד מודה לך, אדוני. חבר הכנסת נסים זאב.

חברת הכנסת רונית תירוש, שלה יש הצעה רגילה, מקנה לה עשר דקות, ואחר כך, חבר הכנסת אריה אלדד, אחרון הדוברים. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לא חלמתי שזכות השיבה תהיה גם על המסתננים מאפריקה. כל הזמן חשבנו שאולי הערבים מבקשים זכות שיבה, אבל שפתאום הסודנים והאריתריאים, וכל דרום אפריקה יתלבשו על מדינת ישראל, ופתאום אנחנו נמצאים באיום דמוגרפי, באיום מאוד רציני, שאנחנו הולכים לאבד את הרוב היהודי, בקצב הזה,

אז עכשיו אני רוצה לומר, שואלים: מה פתאום התעורר שר הפנים פתאום? שהשר ישמע, אתמול נשאלתי: מה פתאום התעוררת? כאילו אתה היית רדום, כאילו אתה לא מעלה את זה השכם והערב, ופתאום התעוררת. אף אחד לא אומר את זה.

הוא ישן כמה שנים,

אז זהו, הוא ישן. אז אני רוצה להזכיר לכולם ששר הפנים מעלה את זה השכם והערב. ואם האחריות היא שלך, תעשה את הכול, תיקח את היוזמה, צפצף על כל השרים פה, כי בסופו של דבר את ועדת החקירה יקימו נגדך, כמו בכרמל, שלא יהיה לך ספק, כי תמיד מחפשים פה שעיר לעזאזל. ולכן, אדוני היושב-ראש, צריך לזכור שיש לנו בעיה מאוד קשה, ואני רוצה לומר שהגדר לא פותרת את הבעיה, לא רק כי הם יכולים לחדור מעבר לגדר. הבעיה היא, כשהם מגיעים לגדר, בין הגבול של מצרים לבין הגדר שבתחום מדינת ישראל, במטרים הספורים, הבודדים האלה, הם כבר נמצאים בתחום מדינת ישראל. וכשהם באים ומרימים ידיים ואומרים: אנחנו פליטים, אז מדינת ישראל חייבת לקלוט אותם בכל מקרה, כי הגדר, שהיתה צריכה להיות בין מצרים למדינת ישראל, היא לא במתווה שלה, ואנחנו נמצאים באותה בעיה. ולכן, הפתרון הוא להראות לעולם את השקר, שלא מדובר פה בפליטים. וצריך לעשות פה עבודה יסודית מאוד, ולבדוק אחד-אחד, אבל לשלוח אותם כמה שיותר מהר חזרה, כי הם מאיימים על מדינת ישראל. עכשיו, תראו, הקצב מסחרר. היה מדובר ב-4,000 5,000 בשנים 2007 2008, היום מגיעים כ-15,000 בשנה, הגענו ל-60,000. אלה מספרים, נתונים שידועים לנו. מה שלא ידוע לא ידוע. לכן, אדוני היושב-ראש, אני מציע, ניתן להגיע להסכם עם ממשלות אריתריאה וסודן על החזרת האזרחים שלהן לארצם על בסיס סיוע בשיקום שלהם, אבל בארצם, בתחומים, כפי שכמובן צריך את הסיוע של קרן המטבע הבין-לאומית ופרויקטים של האו"ם לקידום ארצות מתפתחות, באותו מימון. גם משרד החוץ, אני חושב, יכול לסייע בעניין הזה, ואין שום סיבה שאותם 90 וכמה אחוזים, שזה רובם המכריע, שהם מהגרי עבודה, והעולם צריך לדעת שהם מהגרי עבודה, כי זה החלק הכי מרכזי שלך, להראות את השקר, שלא מדובר בפליטים. זו עבודה קשה, אבל אפשר להוכיח את זה, תודה. וברגע שאתה מוכיח את זה יש לך כל הלגיטימציה להחזיר אותם הביתה.

אני מאוד מודה לך, אדוני. חברת הכנסת רונית תירוש, בבקשה. אתה רוצה להודיע משהו, נאזם? בבקשה, עד שהיא תעלה. הודעות למזכיר הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיע, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 18), התשע"ב 2012, והצעת חוק אוויר נקי (תיקון מס' 2 והוראת שעה), התשע"ב 2012, שהחזירה ועדת הפנים והגנת הסביבה.

בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש,

אדוני השר, רבותי חברי הכנסת, אדוני השר, אני ביקשתי, במסגרת ההצעה לסדר-היום, ועדת חקירה פרלמנטרית. לא אושרה לי ההצעה לוועדת חקירה פרלמנטרית משום שאני היום שייכת לקואליציה. אבל אמר כבר חבר הכנסת נסים זאב לפני, שלא ירחק היום שיש מי שיצליח גם לבקש את הוועדה וגם לקבל אישור עליה מהאופוזיציה. אני יודעת שיש כבר פעולות בעניין הזה. אני אומרת את זה לא כדי חלילה להכשיל אותך, אבל אני גם חוששת שבסופו של יום כל החצים יופנו אליך.

כמי שביקשה להקים ועדת חקירה פרלמנטרית, אני לא מודאג מהקטע הזה, אני רוצה להניח את דעתך. אם אתה לא מודאג אז אני שמחה, אבל אני מודאגת. אני מודאגת משום שאני רואה שקורה פה משהו לא ראוי בין משרדי הממשלה. אני אזכיר לך: רק בתחילת השבוע השר אהרונוביץ האשים אותך שהבעיה היא אצלך ולא אצלו. אז הוא זרק את הבעיה, את תפוח האדמה הלוהט מהמשרד לביטחון פנים, הציבור לא כל כך טיפש כמו שחושבים.

בעניין הזה אני רוצה לחזק אותך ורוצה להזהיר אותך. אני אומרת לך, שכשבאתי לבקש ועדת חקירה פרלמנטרית עשיתי שיעורי-בית. הלכתי לקרוא את הצעת המחליטים של הממשלה ורציתי לראות מה יושם ומומש מתוכה. אני מודיעה לך שהרבה מן הדברים לא יושמו. הנה סיבה למה אפשר לחקור את זה פרלמנטרית. יתירה מזאת, יש פה אי-הלימה, כקו, כחוט השני, שעוברת בכל ההחלטות ובכל המדיניות שקיימת במשרד כזה ואחר. אין הלימה בין המשרדים, יש סתירה. אני אראה לך איזה מצב אבסורדי קיים. מישהו צריך לעשות סדר. אני לא יודעת, אולי ראש הממשלה, כמי שאחראי לאותה הצעת מחליטים או למזכיר הממשלה, שאמר מה יש לעשות. אני אתן לך דוגמה. הסעיף הראשון בהצעת המחליטים מדבר על כך שצריך לקום צוות שינחה וייערך לתחילת אכיפה נגד מעסיקים של מהגרי עבודה ללא אישור עבודה, אלה שהסתננו מגבול מצרים.

ברגע שמגיע לכאן מסתנן מאריתריאה או מסודן, הוא מוכנס לשימוע ולחקירה במתקן השהייה "סהרונים".

אם הוא נכנס לקטגוריה של אותה קבוצה שהם בני-הגנה מטעם אמנת האו"ם, דהיינו מטעמים הומניטריים, הגנה קבוצתית מטעמים הומניטריים, הוא מקבל אשרת שהייה לשלושה חודשים. האשרה הזאת לא מהווה אשרת עבודה, אבל היא גם לא מהווה אישור על עבודה. יוצא שרבים מהם בעצם משתלבים בעבודה באופן לא חוקי. אז משרד המשפטים עוד אומר שבעצם לא יינקטו צעדים כלפי בעלי אשרת השהייה או המעסיקים שמעסיקים אותם שלא כחוק. משרד המשפטים אומר: אנחנו לא ננקוט צעדים, או לא יינקטו צעדים. לעומת זאת, הצעת מחליטים אומרת: נא להיערך לאכיפה נגד המעסיקים של מהגרים באופן לא חוקי. רבותי, יש פה מדינת חלם, פשוט מדינת חלם, ואני רק בסעיף ראשון של מחליטים. אז מי צריך לתת את הדין על זה? מה יעשו אלה שמעסיקים, ינופפו בהיתר שניתן להם על-ידי משרד המשפטים שאומר שלא יינקטו צעדים נגדנו? או נגד יחידת "עוז"?

עכשיו אני קוראת שקמה יחידה מיוחדת עם 16 פקחים, שזה מצחיק, זה לעג לרש, במשרד התמ"ת, שהם אלה שצריכים לאכוף את חוקי העבודה במדינת ישראל. רבותי, יש פה הרבה אבות למחדל הזה. בסופו של יום אני לא יודעת את מי יאשימו.

לא כדי לקטרג ולקנטר, ביקשתי ועדת חקירה פרלמנטרית. הרי הרשות המחוקקת צריכה לפקח על הרשות המבצעת איך היא עובדת. אני אומרת לכם שהממשלה עובדת כחלם. הרשות המבצעת עובדת כחלם, יד ימין לא יודעת מיד שמאל. זאת רק התחלה, אדוני השר. אני לא רוצה להפנות אליך את החצים, אבל אני אומרת, רבותי, שמישהו צריך להרים את הכפפה. לא בכדי ביקשתי ועדת חקירה פרלמנטרית. יתירה מזאת, ניתנת זכות הערעור לאותו אדם שנכנס כמסתנן לכאן. זכות הערעור יכולה לעמוד לו כתשעה חודשים, אדוני היושב-ראש.

אשרת השהייה היא לשלושה חודשים. לאחר מכן הוא יוצא ממתקן "סהרונים" ולך תחפש אותו.

אם נותנים לו אפשרות להגיש ערעור אחרי תשעה חודשים, מה הוא יעשה בפער הזה שנוצר אחרי שלושה חודשי אשרה? יש לו או שישה חודשים להסתובב ברחובות, או לעבוד או לגנוב. אם הוא עובד, שפר מזלו. שפר מזלו במידה מאוד מוגבלת, כי אני לא יודעת לפי איזה משרד יחליטו אם זה חוקי או לא חוקי. אבל נניח שהוא לא עובד, ממה הוא יחיה?

אם הגנבה באה לו בקלות, כמו שסיפרה חברת הכנסת מירי רגב, שהוא גונב את הבובה עם החליפה ומוכר אותה אחר כך, ניחא, זה עוד בקלות. אבל מה אם זה לא בקלות?

כששודדים אז אולי נכנסים לקטע של אלימות? אולי כהגנה על חייו הוא ירים סכין וידקור?

רבותי, יש פה מסכת של, איך אני אומר את זה? לא, סיפורי חלם זה משהו מאוד פשרני. יש פה בעצם מצב שהפרצה לא רק קוראת לגנב, היא קוראת לרוצח, היא קוראת לאנס. על מה אנחנו מלינים? אז יש לי הרבה טענות למסתננים שבכלל הגיעו לכאן, אבל יש לי קודם כול טענות אלינו, למשרדי הממשלה, שלא עושים את עבודתם. בינתיים מי שסובל זה האזרחים, אלה שבצדק נאמר שהם פוחדים לצאת בשעה 18:00 או בשעה 20:00, עוד עכשיו השמש היא עד 20:00, אבל הם פוחדים לצאת אחר כך ולהסתובב ברחובות. עשה מעשה חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, לקח אותם לטיול מאורגן בבריכת "גורדון" בתל-אביב עם בגד-ים. הוא קנה להם בגד-ים והם רחצו לצד אנשי תל-אביב בבריכת "גורדון". אני לא אגיד במקומו מה הוא קיבל על הראש, אבל לי בא רעיון: בוא נשלם להם, שמו אותם בבריכת השכשוך. בוא נעשה יום כיף, ניקח אותם לקניון רמת-אביב. ניתן להם גם אפשרות להסתובב בחנויות, ניתן להם גם כמה שטרות כדי שיוכלו באמת לרכוש מה שבא להם. אני רוצה לראות איך יגיב אותו ציבור שבעצם, במקרה הטוב, יושב בשקט ואומר: זאת לא הבעיה שלי. אני שמעתי את זה. אגב, גברתי, אני לא אקח לך מהזמן. אני שומע כמה ימים ואני מנהל ישיבות. חבר הכנסת בן-ארי באמת עוסק בזה תקופה ארוכה. אני לא בטוח, כמי שגדל בשכונת-שפירא והיום גר בשכונה אחרת בתל-אביב, שזה רעיון. מה הרעיון פה? אתם אומרים: קחו אותם משכונה x ותעבירו אותם לשכונה y. לא, הרעיון הוא להוציא לגמרי, זה הרעיון.

לא הסברתי. הרעיון הוא להוציא לגמרי, לא להעביר בתוך ישראל ממקום למקום. הפליטים שיהיו בכל מקום, גם בדרום העיר, פליטים זה פליטים. אני מדבר על המסתננים, הם לא צריכים להיות לא פה ולא פה. אם הם יהיו בצפון תל-אביב הם לא יהיו פה, כי המשטרה שם עובדת. את זה נשמע משר הפנים. הרעיון הוא, כך אני מאמין, שהם לא צריכים להיות לא בשכונת-התקווה ולא בקניון רמת-אביב, לא בערד ולא באור-עקיבא, לא בקריית-שמונה ולא באילת, בשום מקום, בשום מקום.

אדוני היושב-ראש, אני לא חולקת על מה שאתה אומר. זאת אקסיומה בשבילי, הם לא צריכים להיות כאן, הם לא צריכים להיות כאן. צריך לתת גיבוי למשרד הפנים לפעול את פעולותיו על מנת שהם לא יהיו כאן באופן הכי הומני והכי הומניטרי. אני לא אומרת לזרוק אותם, להירצח, אבל, רבותי, יש אמנות ויש הגדרות. יש הגדרות מה זה פליט, וזה לא פליט. יש לנו הסכמים קונסולריים או יחסי חוץ עם אריתריאה ומקומות אחרים, ויש דרכים להחזיר אותם בצורה שהם לא יועמדו כמי שאחר כך כיתת יורים תעמוד מולם.

מה שאני מנסה לומר לך, אדוני היושב-ראש, שיש בינינו הרבה אנשים, אני לא רוצה לומר יפי נפש או לא, אני לא מגדירה אותם, שקמים כנגד מי שאומר את מה שאני כרגע אומרת, ואומרים: אל תשכחו מה היה לנו בשנות ה-40 וב-1935 ו-1942, ומה קרה, והשואה,

מה לא מזכירים לנו.

אני רוצה שאת הסובלנות הזאת יגלו כאשר הם חיים וחווים את החיים לצד המסתננים, את החששות. אני לא אומרת, אני לא כורכת את כולם. חלילה, לא כולם פושעים ולא באו לכאן כדי לפשוע. אבל הסיטואציה היא פרצה קוראת לגנב. הסיטואציה, שאחרי שלושה חודשי שהייה במתקן "סהרונים" אין להם מקום שם, מוציאים אותם משם כי באים עוד, באים עוד גלים, כי הגדר עדיין לא חוסמת ועדיין לא נסתיימה בנייתה, לכן אין להם מה לעשות. כדי להביא פת לחם להם ולבני ביתם, הם גונבים. אין להם מה לעשות, מה תעשה? אמרתי כבר, תיארתי את זה. הם גונבים כשזה קל. כשזה לא קל, הם שודדים, כשזה לא קל, אז הם רוצחים. אני מציע שכל אחד ואחת ייקח לו שניים-שלושה מסתננים ואנחנו נמזער את הנזק. זה נכון, אבל הבעיה שלנו שהם באים בגלים כאלה,

מה שהצעתי. אני חושבת שיש לנו כאן בעיה שהיא חוצה מפלגות והיא חוצה סקטורים בחברה הישראלית. אנחנו לא מזמן,

ראינו וחווינו את ההפגנה הגדולה של צעירים, דם מדמנו, בשר מבשרנו, אנשים בעירנו, שמתקשים לחיות את חיי היום-יום שלהם. בואו לא נוסיף על עצמנו. וכל מה שנדרש, אדוני השר, לקחת את דף המחליטים לראש הממשלה ולהגיד לו: אדוני, ראש הממשלה, יש לך היכולת, יש לך הסמכות, יש לך המנהיגות לאלץ את המשרדים לעשות את מה שנדרש מהם,

עכשיו ומייד.

אנחנו עוברים לדובר האחרון, חבר הכנסת אריה אלדד, ואחריו ישיב שר הפנים, ולאחר מכן נרשמו להבעת עמדה חבר הכנסת דוד אזולאי נמצא, חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, לא נמצא. אם לא יהיה פה,

בבקשה, אדוני. גם הצעה דחופה, ולכן, אדוני היושב-ראש,

אדוני השר, חברי חברי הכנסת, לפני שלוש שנים הבאתי לוועדת השרים לחקיקה את הצעת החוק שלי להקים גדר בגבול מצרים, והממשלה אמרה לי, פחות או יותר: אתה לא תגיד לנו מה לעשות, אנחנו נחליט, ואנחנו נעשה. לפני שמונה חודשים הבאנו את ההצעה להקים מתקן כליאה, הצעה שנפלה, כי אמרו לנו: אתם לא תגידו לנו מה לעשות, אנחנו נחליט ואנחנו נעשה. אז בבקשה. תעשו. נדמה לי שחומרת הבעיה ברורה היום לכולם, גם לאלה שצועקים לנו "גזענים" כשאנחנו דורשים לגרש את המסתננים. גם יפי הנפש מתפללים בלילה על משכבם שלא יקומו בבוקר וימצאו סודנים על הדשא היפה שלהם. צודקת חברת הכנסת תירוש, דרושה ועדת חקירה פרלמנטרית, אבל לך ולי אין ספק שהקואליציה לא תניח להקים ועדת חקירה כזו, כי היא עלולה לחשוף מחדלים לא פשוטים של הממשלה. יש אמצעי פשוט מאוד שאדוני שר הפנים יכול לנסות להנהיג והוא פותר בעיה קטנה, ממוקדת, אמצעי זיהוי ביומטריים שאי-נשיאתם תהווה עבירה פלילית. אחד הקשיים שיש הוא שקשה לנו מאוד לזהות אותם במקרה של חשד לביצוע עבירה. יכול להיות שהעובדה שמדובר באוכלוסייה של מסתננים בלתי חוקיים תאפשר לנו קצת יותר טוב לנהל ולעקוב אחרי האוכלוסייה באמצעות אמצעי זיהוי ביומטריים לאוכלוסייה הזו. אבל מה שאינני מצליח להבין לחלוטין זה מדוע הממשלה אינה מצליחה להעמיד בתוך שבוע או שבועיים מתקן שהייה לרבבות, שאליו יועברו כל המסתננים מאזור תל-אביב, מערד,

בכל מקום שהם נמצאים. אני זוכר שכשהממשלה החליטה לגרש 8,000 יהודים מגוש-קטיף העמידו בתוך שבועיים עיר אוהלים ל-50,000 חיילים ושוטרים,

עם שירותים, מקלחות, מתקנים מסודרים. חיילים ושוטרים שלנו גרו שם שלושה חודשים כשבאו לגרש יהודים מגוש-קטיף. אינני מבין למה אי-אפשר להעמיד בתוך שבועיים עיר אוהלים כזו בדרום, לשם יועברו המסתננים, ושם יהיו חודש,

עשר שנים, כמה שצריך עד שיחזרו הביתה.

אני מאוד מודה לך, אדוני. בבקשה, אדוני השר. כולנו נשמע בקשב רב את תשובתך החשובה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, האמת היא שזה לא סוד שאני מרגיש היום קצת,

יותר קל, הייתי אומר. אני לא מרגיש טוב משום שהסחף, השיטפון, ועדיין אנשים מדברים, סליחה על הביטוי או על האמירה הלא-פרלמנטרית, עדיין אנשים גם מדברים שטויות. כל אלה שבעד כל מיני דברים, ואני לא רוצה כרגע לפגוע במישהו, עדיין יש גם כאלה אנשים שחושבים שהם צודקים יותר ולא אכפת להם מהמפעל הציוני של מדינת ישראל. אבל אני מרגיש טיפה מעט יותר קל כשיש התעוררות מסוימת. אם אתם שואלים אותי, לי לא היה ספק. לי לא היה ספק שיבוא יום שכל הבית הזה ורוב רובם של חברי הכנסת יגידו: אלי ישי צדק.

לא כי אני נביא ואני גם לא בן נביא. משום שאני ירדתי לשטח, מתחילת הדרך, וראיתי מה קורה. מיום שאני חבר בממשלה הזו, ובממשלות ישראל לפחות משנת 1996, ממשלת נתניהו, קמתי וזעקתי. הייתי הקול הבודד שמצביע על ההשלכות החמורות שיש כתוצאה מהעובדים הזרים. אבל היה מאוד נוח להרבה מאוד חברי כנסת, להרבה מאוד שרים, לתקוף את אלי ישי, לקבל כותרות בעיתון. סיפרו לי הרבה שרים וחברי כנסת ככה בשקט,

באוזן, שלא ישמעו אותם חלילה: אתה צודק, אבל מה אני אגיד לך? אמרתי: למה אתה לא אומר את זה בקול רם? הוא אומר: איך אני אגיד לך בקול רם? מחר אני אקבל כותרות כמו שאתה מקבל, תראה מה עשו ממך: גזען, חשוך, עם קרניים.

מפני שאתה אומר את האמת. אבל לי אין האומץ שלך יש. אתה אומר מה שאתה באמת חושב, את מה שבאמת אתה מאמין בו, את מה שבאמת נכון. אני לא מסוגל לומר את זה. אבל היה לי ברור שעם הזמן זה ילך ויגדל, לצערי הרב. ואני אנסה להסביר מה עוצמת הבעיה ומה דרכי הטיפול, ועם מה, לצערי הרב, עדיין מתמהמהים. הממשלה הקודמת לא פעלה בעניין, זה לא סוד. אני לא הייתי אז שר פנים. וקמתי ואמרתי: רבותי, צריך לבנות גדר וצריך לטפל בבעיה. ואז כולם תקפו אותי, כל אותם יפי נפש. מה, הוא שכח מה העם היהודי עבר? אנחנו כולנו היינו פליטים. אני לא רוצה להגיד על האמירה הזו "טיפשות", כי אז אולי זה נראה לא פרלמנטרי.

מאיפה אדם יכול לשאוב אמירות לא נכונות, נכון. מקוממות. ומקוממות, וסותרות את המציאות? וכי מישהו מדבר פה על פליטים? אני שלוש שנים זועק, אומר: תפסיקו להגיד את המלה פליטים, אבל מה עשית, אדוני, מה עשית?

לא להפריע. לא לצעוק. מאה אחוז, מאה אחוז. בסדר, חבר הכנסת בן-ארי.

הוא יגיד. אחר כך יש לך הצעה אחרת, תציע הצעה אחרת. בוא נשמע, אז תן לו הזדמנות. משום שמי שאומר שזה פליטים עושה שקר בנפשו. מי שמוגדר כפליט על-ידי ועדה מקצועית, בסופו של דבר מקבל מעמד. לא היה פליט אחד, ומדובר, תאמינו לי, בבודדים, בודדים, וכולם מהגרי עבודה. אז כמה פליטים יש בארץ? בודדים. אני לא יודע את המספר, אבל בודדים. 99.9999% מהגרי עבודה. אתמול הייתי במתקן שבו מתחקרים ומתשאלים את המסתננים. ישבתי ליד אותו פקיד שמכיר את השפה היטב. עושים שם את הזיהוי הביומטרי, וכל זה החל לפני שלוש שנים, שינוי מדהים, שינוי דרמטי, משמעותי, בכל מה שקשור בתהליך. פעם היה לוקח שנתיים לבדוק אם הוא פליט או לא פליט. בינתיים הוא היה מסתובב פה חופשי, סתם. היום לוקח ימים ספורים.

מול דלת, והעבודה מתבצעת בצורה מהירה. שינוי משמעותי מאוד. מפה אני שולח, באמת, הרבה הערכה וברכות לראש מינהל האוכלוסין אמנון בן-עמי, ולכל הצוות שלו, יוסי אדלשטיין וכל הצוות, בלי יוצא מן הכלל, שעושים עבודה מצוינת. סיירתי ב"סהרונים". שאף אחד לא יטיף לנו מוסר. שאף אחד לא יטיף לנו מוסר בעולם ובטח לא אותם חוכמולוגים, אותם יפי נפש פה,

או בכנסת הזו, שכאילו אנחנו לא מתנהגים בכבוד לאותם אנשים. אין מדינה בעולם שמתנהלת ומתנהגת בכבוד האדם כפי שבמדינת ישראל מתנהגים, כפי שאנחנו מתנהגים. אותם אנשים שאומרים את הדברים האלה הם פשוט כנראה גם כן שליחים של ארגוני זכויות אדם. ארגוני זכויות אדם קמו עלי, קמו נגדי. שלחו כל מיני רמזים ואיומים. היום הם מייצגים גם כן, הולכים לבג"ץ. בג"ץ אחרי בג"ץ. כל גירוש כמעט, אני נתקע בבג"ץ. אי-אפשר לזוז. אין מדינה מתוקנת בעולם שככה מתנהלים בה העניינים האלה. נפגשתי עם השרה להגנת המולדת בארצות-הברית. איך היא, בעצם, מנהלת את זה, ואני אסביר בדיוק. מרוב שכיוונתי לדעת גדולים. אבל כל אמירה שלי, בלי יוצא מן הכלל, זכתה לביקורת חריפה. אני לא חושש לרגע, אני אומר בצורה מפורשת, מכל אלה שמדברים ויודעים רק לדבר ואוהבים לדבר. יש להם מיקרופון ויודעים לדבר. בעשייה, אפס, סליחה על הביטוי. אני אומר את זה בצורה מפורשת לכולם, לכ-ו-ל-ם. אני לא ארפה לרגע. בעזרת השם, וברוך השם, אנחנו עם הרבה כוחות, נשמור על הזהות היהודית של מדינת ישראל ועל החלום הציוני של מדינת ישראל. ולכן התחלנו לפעול, דווקא הממשלה הזאת, הקמנו גדר, אחרי שנה של מאבקים, ושאף אחד לא יבלבל במוח שבתוך יום אפשר לבנות גדר, או בתוך שבוע, באיזה הוקוס-פוקוס פותרים את הבעיה. אחרי שנה של מאבק וביקורות חריפות נגדי,

לא נרתעתי ולא התייאשתי, ובעזרת השם אני לא אירתע לרגע. אם ייתנו לי את כל הכלים, ואני פועל להשיג את כל הכלים, וזה לא קל, אם ייתנו לי את כל הכלים, בלי יוצא מן הכלל, בתוך פחות משנה לא יישאר בארץ-ישראל אפילו מסתנן אחד. פחות משנה.

ואני אסביר גם איך. אתמול כשביקרתי שם, במתקן, אמרתי שאני אתשאל אותו. אני חושב שברגע הראשון הוא אפילו לא ידע עם הוא מדבר.

יש לי ערבית לא מי-יודע-מה מוצלחת, אבל אני יכול להחליף כמה מלים.

מאיפה באת? הוא אומר לי: מסודן. איך הגעת לפה? דרך מצרים. למה לא נשארת במצרים? הוא אומר: הייתי שם כמה שנים, אבל המצב הכלכלי שם קשה, ובאתי לארץ-ישראל. כולם עושים את זה.

אמרתי לו: למה באת לארץ-ישראל? הוא אומר לי: לעבוד. אז הנה, כל הקשקושים, "פליטים"; מהגרי עבודה. ביקרתי אצל מובארק לפני ארבע-חמש שנים, בימים הטובים שלו. ביקרתי שם במסגרת תפקידי כשר התמ"ת, במסגרת הסכם ה-QIZ, הסחר עם מצרים, ואז ראש הממשלה דאז אהוד אולמרט ביקש ממני לדבר אתו, מדוע הם לא פועלים בעניין של מרדף חם ותופסים אותם בדרך.

והוא צוחק ואומר לי: אתם משוגעים. אני אומר לו: למה אתה אומר שאנחנו משוגעים? הוא אומר לי: מדינה שלא רוצה מסתננים, איך היא נותנת להם מקומות עבודה? אתם נותנים להם מקומות עבודה, ואתה חושב שאני יכול לעצור את השיטפון של המסתננים? אז מקומות עבודה, מצוין. השתגענו לגמרי, נוציא את הישראלים ממקומות עבודה ונשים את המסתננים. מה עוד לא נאמר? מה עוד לא נאמר נגד אלי ישי בעניין הזה? אמרתי דברים, רחמנא ליצלן, ב"פגוש את העיתונות" לפני שלוש שנים בערך,

ציטטתי את מה שנאמר בדיון פנימי בתוך פורום, שאני זימנתי, אצל ראש הממשלה. הבאתי נתונים ברורים לא אני המצאתי אותם. לאחר שנה בטכניון כבר אישרו את כל הנתונים האלה, ואמרו, אלי ישי צדק. ועכשיו יש מאמר באחד העיתונים, שמעתי הבוקר, של ברבש, שמדבר על מצב בריאותם של המסתננים. הנה עוד כותרת, אלי ישי מה אמר, רחמנא ליצלן. תראו את המאמר, למה שאני אגיד? תקראו את המאמר,

תבדקו מול משרד הבריאות. אנחנו לא גזענים, אנחנו נטפל בכל פליט שהוא באמת פליט, אבל אנחנו נשמור על הרוב היהודי במדינת ישראל. אנחנו נשמור על המפעל הציוני, אם אנחנו לא רוצים שבתוך כמה שנים נחזור למלחמת שחרור מס' 2. ואני לא מגזים כשאני אומר את זה. ואני לא מגזים. אף אחד לא האמין עד שלא ראה מה קורה בתל-אביב. כבר בונים מנהרות מלמטה, מועדונים, כנסיות, מי יכול לבקר שם? הפשע הולך וגדל, הולך וגובר, ותאמינו לי, אנחנו יודעים רק מעט שבמעט, כי היתה פעם פסיקה של איזה שופט שאומר שאי-אפשר לאכוף במקום, משום שזו אוטונומיה בפני עצמה. מה שאתם שומעים על הפשע זה מעט שבמעט. אפשר להזמין משטרה והם לא יגיעו. הם לא יגיעו, כמו שאת אמרת. המפכ"ל רוצה לתת להם עבודה. איך אתה מסביר,

האם אתה תתמוך בהצעת חוק שמקשה את הענישה על המסיעים והמלינים שלהם, והמעסיקים שלהם? אני חושב שכן. המשטרה מסיעה אותם, רק רגע, חכה רגע. אדוני השר, למה תקפו אותך במשטרה? יש חקיקה בעניין הזה, אדוני. שר המשפטים אומר, כמובן צריך להעניש את כולם. כלומר תתמוך בחקיקה הזאת. אני אסביר לך איך התהליך הזה הולך. אנחנו כנראה לא מכירים איך התהליך הזה הולך. התהליך עובד בצורה מוזרה, ואני אתייחס אליה בהמשך. תקפו אותי, כי היה נוח לתקוף את אלי ישי. אמר לי איזה שר בכיר, ויותר משר אחד, שעיתונאי מתקשר אליו, בוא תצטלם עם ילדי זרים, תקבל כותרת בעמוד הראשון.

אומרים פה: שווה. יש כאלה שרים שזה מעניין אותם. היו כאלה אמיצים ולא עשו את זה. שווה הצילום, לא, שווה הצילום, התמונה בעמוד הראשון, להראות כמה שהוא יפה-נפש וכמה ששר הפנים גזען ולא-אנושי וחשוך. אנחנו מכירים את זה, מכירים את ההצגות האלה, זה לא חדש לנו. למרות הכול, ידעתי שזה מאבק קיומי למפעל הציוני שלנו. לכן אמרתי שאני אמשיך את המאבק. אני לא חושש, גברת תירוש, חברת הכנסת תירוש, לא מוועדת חקירה,

אני בעד ועדת חקירה ממלכתית שתאמר את האמת ותציע את הטיפול הנכון. השרה להגנת המולדת בארצות-הברית, יש לה סמכויות במסגרת הרשות שלה, שיטור למשל. לי אין סמכויות שיטור במסגרת רשות ההגירה. למשטרת ההגירה יש סמכויות. אין סמכות שיטור. אני עדיין לא מקבל,

אני מודיע בצורה מפורשת, שהסמכויות של משרד המשפטים, של משרד החוץ, של המשטרה ומשרד הפנים, הכול צריך להיות ברשות ההגירה במשרד הפנים. ובסמכויות האלה לבנות בתי-כלא, ובתוך פחות משנה הם לא יהיו פה. שיהיה ברור. מי שחושב שגדר תספיק לא יודע מה הוא אומר, כי לגדר של 12 מטר יש סולם של 13 מטר. ויש גם מנהרות. ויש גם מנהרות מלמטה. שאף אחד לא יספר סיפורים, הגדר נפרצה פעם, והיא תיפרץ עוד עשרות פעמים. מתי זה אפקטיבי? כשיש גם גדר, גם צבא לאורך הגדר, וגם מתקני שהייה ובתי-כליאה. מי שנכנס לארץ שלא כחוק יהיה מאחורי סורג ובריח עד שהוא יחליט, אם הוא עוזב את הארץ מרצון, אני מוכן אפילו יחד עם מענק, כי כל חודש שהוא בכלא עולה לי כמעט 10,000 שקל, או 8,000 שקל, אז אני מעדיף שהוא יקבל את ה-2,000 יורו ויעזוב את הארץ מרצון. כל מסתנן ייכנס לכלא,

ייכנס מאחורי סורג ובריח, ותאמינו לי, אני לא אומר את זה באכזריות, חלילה. אני יותר אנושי מכל המתייפייפים, אני מרחם על אזרחי מדינת ישראל. אני רוצה להחזיר את הביטחון האישי לדרום-תל-אביב ולאילת, שכמעט שנכבשת, ולערד. 12% מהתושבים בערד, או מבני-האדם, כי הם לא תושבים, הם מסתננים. כדי להחזיר את הביטחון האישי שלהם צריך לבנות בתי-סוהר, לשים אותם מאחורי סורג ובריח, ושהוא יחליט או שהוא עוזב מרצון עם מענק או שהוא יישאר בכלא. שיניתי את החוק, אחרי מלחמות, לשלוש שנים בכלא. ואני אשנה את החוק, ואני אשנה את החוק שהוא יישאר בכלא כל עוד הוא לא יוצא מפה. שיחליט, שיחליט, או שהוא נמצא פה בכלא, או שהוא חוזר לארצו ולמולדתו. אלה המסתננים, אבל מה עם המעסיקים שלהם, ואיפה הם גרים, בתל-אביב או בערד? מישהו ישראלי משכיר להם את הדירה שלו. אם לא תהיה עליו ענישה חמורה הוא ימשיך לעשות את זה. אתה לא יכול, זה זכות הקניין, איזה זכות הקניין? אתה לא יכול להגיד לא להשכיר,

אגב, הם לא יכולים להשכיר, באמת. לפי החוק.

מה עם אלה שמוגדרים בעלי הגנה קבוצתית הומניטרית? אתה יכול להוציא אותם?

אני אומר ככה, כולנו מדברים מה החוק אומר ומה החוק לא אומר. הרי גם זה, סליחה על הביטוי, איוולת. אני בוודאי לא אפעל לעולם בניגוד לחוק ובניגוד לנוהל, אבל אנחנו בית-המחוקקים פה. אז פה נחוקק חוק. אם אני צריך לעמוד, לכאורה, מול אמנה בין-לאומית, או להחליט, מפעל ציוני במדינת ישראל או שהחלום הציוני נגוז, אז אני אפעל לשנות את החוק, גם אם מישהו בעולם, זה לא ימצא חן בעיניו. גם אם זה לא ימצא חן בעיני מישהו, עם כל הכבוד. אנחנו יכולים להיות הכי ממלכתיים,

ובסופו של דבר נגיד לכל אזרחי מדינת ישראל: צדקתם, מה לעשות, אין מדינת ישראל היום.

התהליך הזה, התהליך הזה, בשם הדמוקרטיה, הוא רצפט להתאבדות? וכי אנחנו לא יכולים לשנות את החוקים?

אני רוצה את כל חברי הכנסת האלה, שנמצאים פה, ושבאמת היום ברוך השם יש סוף-סוף, סוף-סוף יש היום באמת, יותר משהיה בעבר, היום כבר כולם מדברים כמו אלי ישי, ואני שמח על כך, משום שראיתם מה שקורה בתוך העם. סוף-סוף ירדתם לשטח מעט,

וראיתם מה שקורה שם. תסיירו באילת, מתקני חצר,

אף אחד לא יורד לשטח, ב-17:00-16:00 סוגרים את הדלתות. הורים מפחדים לשלוח את הילדים שלהם החוצה. הכול מושבת. יש לנו היום כ-60,000 מסתננים, אדוני היושב-ראש. יש לנו היום כ-60,000 מסתננים, שאנחנו יודעים עליהם. כן, יש גם עוד כמה, כנראה עוד 10%, שהם לא עברו דרך הגבול, כי מה קורה? תראו את האבסורד. הם מגיעים לגבול, הייתי בסיור שם, אז הם מגיעים לגבול, יש כאלה שהם בדרך לישראל, התהליך הוא ארוך, הרי הוא מורכב, הוא קשה, חלקם נשים הרות, חלקם עם ילדים. אגב, ביקרתי ב"סהרונים" אנשים שבאו לפני כמה ימים,

ראיתי שם אשה הרה, ראיתי שם אשה עם ילד בן שנה,

אמרתי לה: איך את מגיעה לפה, לוקחת סיכון, כל הדרך הזו עם הילד שלך, או את אשה הרה? אתם יודעים מה היא אמרה לי? תקשיבו טוב: אמרו לנו, מפה, יש להם הרי טלפונים, הם מכירים את הטלפונים, הם באים מתודרכים משם לישראל, אמרו לנו שמי שמגיעה לפה,

אמרו לי שמי שמגיע לפה עם ילד או בהיריון, מקבל מעמד ואזרחות. אנחנו רוצים אזרחות. אז הנה בבקשה, עוד כמה אנשים,

שמנסים להיות נחמדים, כל כך נחמדים.

הם באים לפה, היה פעם מקרה שסיפר לי אותו מג"ד או מח"ט שהיה בביקור שם, הוא מספר לי שהיה מקרה שמישהו התעלף בדרך, הרבה לפני הגבול הישראלי, ממש בגבול שלא שייך לישראל, שלחו מסוק להחזיר אותו, להביא אותו לפה. אז אני מציע בכלל: למה לגרום להם שיהיה עילפון בדרך? נשלח מטוסים, צ'ארטר, לגבול סודן ונביא את כולם לפה. מה קרה, למה 60,000? אמרו לי עוד דבר, שהם בסכנת חיים.

עשרות מיליונים בסכנת חיים, בואו נביא את כולם לפה. בואו נביא את כולם לפה, נשלח מטוסי צ'ארטר.

עוד איזה ארגון אמר,

עד חצי מיליון אפשר להביא. אה, חצי מיליון, ועם הילודה כמה? יהיה מיליון וחצי. תודה רבה, הבנתי. הארגון הזה הוא ממומן על-ידי הקרן החדשה או על-ידי מדינה זרה?

על-ידי מי הוא ממומן, למה הם לא שקופים הארגונים האלה? למה, למה, דרשנו שקיפות, על-ידי מי הם ממומנים והאם זה חלק ממזימה יותר גדולה? יכול להיות שזה חלק ממזימה הרבה יותר גדולה. מאוד יכול להיות. חברים, בואו אני אסביר לכם עוד כמה דברים.

אני אסביר לכם עוד כמה דברים שבאמת רציתם לשמוע. אז איך זה הולך? הם באים, הם באים לגבול,

מביאים להם שתייה ולוקחים אותם, להבדיל אלף אלפי הבדלות, בסיס קליטה ומיון, כמו הבקו"ם, בודקים אותם, עושים להם ביומטרי, מה שצריך לעשות באמת וזה בסדר, והדלת המסתובבת מתחילה לעבוד. אחרי תקופה מסוימת ב"סהרונים"

כי משרד המשפטים אומר לי שאתה לא יכול לעצור אותם עד אין-סוף, חבר הכנסת אלדד, חבר הכנסת מג'אדלה, שומעים אותך עד פה, עד כאן. שומעים אותך עד פה. אתה לא יכול לאסוף אותם, אתה חייב לשחרר אותם, סגן יושב-ראש הכנסת. ומשחררים אותם, וככה חוזר חלילה, וכך חוזר חלילה. ולכן, מה, הדיון הזה לא נגמר? לא נגמר הדיון הזה, לא צריך להיגמר.

ולכן צריכים לעשות צעדים קשים, כואבים, בנחישות וברגישות, אבל בנחישות. ושאף אחד לא יטיף לנו מוסר על רגישות,

שאף אחד לא יטיף לנו מוסר.

הבעיה היא גם שבאריתריאה אתה לא יכול, על-פי משרד המשפטים, על-פי מערכות המשפט, אי-אפשר להחזיר לאריתריאה אף שיש לנו יחסים דיפלומטיים אתם. ביקשתי מראש הממשלה, אני מקווה שהוא יצליח להגיע להבנות עם נשיא אריתריאה, עם ממשלת אריתריאה, להחזיר אותם לשם משום שכמעט 80% מהמסתננים הם מאריתריאה, למעלה מ-70%, עוד קרוב ל-20% מצפון-סודן, שם יש מלחמה,

10% פלוס-מינוס, חוף-השנהב, גרוזיה, טורקיה, סין, כולם באים דרך הגבול הדרומי, שיהיה ברור. הרבה מאוד באים דרך הגבול הדרומי, זה כבר תהליך קל מאוד, הרבה יותר קל להיכנס משם. את כל האנשים האלה, חוץ מאריתריאה וצפון-סודן, גירשנו את רובם, עוד 1% כמה גורשו בשנה האחרונה, אנחנו יודעים?

אלפים רבים, אלפים רבים גורשו.

אבל יותר אלפים באו. אני לא יכול לגרש. בואו אני אגלה לכם, שלחנו כבר כמה מטוסים מישראל, ידוע. לדרום-סודן, מדינה אחרת, אלה שהסכימו מרצון, כי על-פי משרד המשפטים אני לא יכול לשלוח, לא לאריתריאה ולא לצפון-סודן, רק בהסכמתם.

אני כפוף לחוק, לא יכול לפעול בניגוד לחוק.

אדרבה, אוקיי, זאת הנקודה עכשיו. ולכן אני אומר, הרי אני לא יכול לפעול לבד. היום כבר קיבלתי ביקורת איך הוריתי, והוריתי אמש לעצור את כל המסתננים מדרום-סודן, משום שבדרום-סודן הם מוכנים כן לקבל אותם. אז כבר יש עתירה תלויה ועומדת נגדי, מה פתאום אתה עוצר אותם, הרי בג"ץ עדיין לא סיים את הדיון. אז אני הוריתי לעצור אותם, לגמור את כל התשאול, להשאיר אותם מאחורי סורג ובריח, וברגע שתהיה פסיקת בג"ץ אני אוציא אותם. אני מקווה מאוד שבג"ץ לא יגיד לי להשאיר אותם פה.

האריתריאים וצפון-סודנים, וכולם, כל אותם אנשים, ברגע שהם יבינו שהם יהיו פה בכלא עד שהם יחליטו שהם רוצים לעזוב, אני מבטיח לכם, לא יבואו לפה יותר מסתננים. הם משלמים הרבה כסף. יש שם לצערי הרב גופים, תעשייה שלמה. שסוחרים בבני-אדם ומעבירים אותם לפה באלפי ובעשרות אלפי דולרים, עשרות אלפי דולרים. הם עוברים גם עינויים בדרך. ברגע שהם יבינו שיש גדר, שיש צבא לאורך קו הגדר, יש פה מתקני שהייה ובתי-סוהר והם יישארו בתוך בתי-הסוהר והם לא יוכלו לעבוד ולהחזיר כסף, הרי למה אריתריאה למשל לא רוצה אותם? אחת הסיבות, כי הם עובדים פה ומחזירים כסף לאריתריאה. בין היתר, ברגע שהם יבינו שהם לא יעבדו פה, ולכן אסור לתת להם מקומות עבודה. אז נסיים את הסאגה הזאת, אז הסיפור הזה יסתיים. והתהליך הזה בעיצומו. אפשר לומר מה שרוצים, אבל הממשלה הזאת השקיעה למעלה ממיליארד שקלים בבניית גדר, מה שלא עשו אחרים, כולל מתקן שהייה שהוא לא מספיק בכלל, צריך לבנות בעוד כמה מאות מיליוני שקלים, צריך לבנות, למה צריך, נכון, גם זה הצעתי.

אני מודה ומתוודה שלא כל ההצעות שלי מתקבלות, ברוך השם,

הצלחתי ואני אמשיך להצליח. כפי שאמרתי, במלוא הצניעות אני אומר את זה, אני לא מכיר אדם, שרי הפנים הקודמים, היה להם כנראה יותר נוח במצב העדין הזה לעמוד מנגד, לא לעמוד בפרונט, לא להתמודד עם הבעיה הזאת, לא להתמודד עם הבעיה הזאת. אני מאוד מקווה, הרי היום הציבור מתעורר. אני אמרתי בהומור, במקרה הזה אני בעד שוויון בנטל, 50% בדרום תל-אביב, 50% בצפון תל-אביב, ברמת-אביב ג'. שוויון בנטל, להביא חלק לשם, ואז באמת כ-ו-ל-ם יאמרו כמוני, כ-ו-ל-ם ידברו כמוני, לא בשקט אלא בגלוי, אלא בגלוי. שאף אחד לא יספר סיפורים, שמפני שהם לא עובדים הם גונבים. יש הרבה אנשים שיש להם מצב כלכלי טוב,

לא קשור.

לא קשור. פשוט לא קשור. לסיום, אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, ברוך השם, אני באמת חש מעט הקלה בכך שהיום רבים מחברי הכנסת, אולי גם מהשרים, מדברים בעניין של המסתננים כמוני. אין פחד, אין פחד וחשש לומר דברים קשים כפי שאלי ישי אומר, כל אחד בסגנונו הוא, אבל בסוף כולם מבינים את המטרה. אסור שיישאר פה מסתנן אחד. ואם נצליח בסוף לרכז תחת משרד הפנים את הסמכויות של משרד המשפטים, משרד החוץ, בכל מה שקשור למסתננים, משרד הפנים יכלול, כפי שקורה בארצות-הברית, הם גירשו בשלוש שנים מיליון מקסיקנים, יש להם שם צבא, יש שם גדר, אבל הם עושים מרדף חם, בתוך 72 שעות מחזירים אנשים,

תתפלאו לשמוע, גם משפחות עם ילדים הם מחזירים, נכון, יהיו אזרחים, גם משפחות עם ילדים, גם משפחות עם ילדים. הסמכויות של משרד החוץ, הקשרים הדיפלומטיים, המשרד לביטחון פנים, שירות בתי-הסוהר ומשרד הפנים, כפי שאמרתי, כל המערכות הללו, מי יאשר את זה? אתה מביא "מחליטים"? אני מקווה, הצעה כזאת אני גם מביא לממשלה. הצעה כזאת, ברגע שיהיו סמכויות, כל הסמכויות האלה אצלי ולא צריך לרוץ למשרד המשפטים,

אני מבטיח לכם שבעזרת השם, בתוך פחות משנה,

אני אקח את כולם,

שנה זה הרבה. עם הרבה הרבה נחישות,

נכניס את כולם מאחורי סורג ובריח, נציע לכולם עזיבה מרצון עם מענק, כי זה עדיין יותר זול לנו, ומי שלא ירצה לצאת ברצון, יצא שלא ברצון, או אחרי כמה שנים או דרך מדינה שלישית אחרת, גם תמורת תשלום, כשאני מוכן את זה לעשות על מנת להחזיר את הביטחון האישי לאזרחי מדינת ישראל ואת השקט הנפשי, ואת הזהות היהודית לשמור במדינת ישראל, ואת החלום הציוני שכולנו כל כך ייחלנו לו, נוכל באמת

אני מציע שזה יבוא לוועדת הפנים של הכנסת.

אז מה עשינו עכשיו?

בוועדת הפנים יש לנו ביום שלישי דיון מהיר שהעלינו, אתה שותף לו,

אני מציעה שנביא את זה לדיון במליאה,

באמת לא מעניין אותי באיזה מקום זה יהיה, במליאה, בוועדה של הכנסת. תחליטו מה שאתם רוצים. זה יבוא לוועדת הכנסת, זה יגיע לוועדת הכנסת ושם יקבלו החלטה איפה זה יהיה. זה פחות מעניין אותי.

איפה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, העיקר שנוכל,

אני חושב שעדיף לוועדת הפנים.

יש שם דיון טוב ואם רוצים מקום, לבריאות, העיקר שנצא לדרך. תודה רבה. עמדה אחרת, חבר הכנסת דוד אזולאי, בבקשה. מליאה. בוא נצביע עם היוזמים מליאה.

רוצה ועדת חוקה, חוק ומשפט. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, אתה הראשון שזיהה את הבעיה והתריע ועל כך תבורך. האיום האירני מתגמד לעומת איום המסתננים. אני ביקרתי בדרום בהיותי יושב-ראש ועדת הפנים וראיתי איך הכניסה כל כך קלה, ללא שום בעיה. בשיחה עם החיילים נאמר לי: יש הוראות לא לפתוח באש. אדוני השר, אני רוצה להגיד לך, לך בכוחך זה, העם אתך. העם מחזק את ידיך ומגבה אותך. צריך לאסור את עבודת המסתננים. ולסיום, אדוני היושב-ראש, שאל היושב-ראש הקודם, מה לעשות עם אותם אנשים? אז אני רוצה להזכיר לו שאנחנו בוועדת הפנים, אתה יחד אתי, חוקקנו חוק שאסר והעניש בצורה חמורה את כל אלה שחודרים לארץ ומסיעים את אלה שנכנסים לארץ ללא רשות. ואני חושב שגם כאן אפשר לנהוג אותו דבר. פשוט לנקוט יד קשה כנגד אלה שמסייעים, משתפים פעולה ומעסיקים את המסתננים. תודה לאדוני. אנחנו מציעים מליאה. עמדה אחרת, חבר הכנסת בן-ארי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אני חושב שמגיע פה כל הציון לגנאי לממשלת נתניהו, כולל השר ישי. 50,000 מסתננים בשלוש שנים הם הביאו עלינו. אפס מעשים, מלא דיבורים. להזכיר לך שהנושא של רמת-אביב, רמת-אביב תחילה, זה נושא שאני העליתי ושהתלבשת על זה. הדבר הוא נהדר. בפועל אני מחזיק פה תמונה, מרפאת פליטים. מרפאה לפליטים עם סמל של מדינת ישראל. מדינת ישראל מקבעת אנשים שהם לא פליטים אפשר לראות את זה? אפשר לראות את זה? אני אראה לך.

מרפאת פליטים. תביא לי את זה לראות. אני אראה לך. איזה פליטים? איזה פליטים? רבותי, אני רוצה לומר לכם, הדג מסריח מהראש, מהשר לביטחון פנים והמפכ"ל שלו. השבוע, השבוע הוא אומר: לתת להם עבודה. במקום לטפל בפשיעה. מה שסיפרה חברת הכנסת מירי רגב זה קצה הקרחון. אנשים כל הזמן באים, מתקשרים למשטרה, המשטרה מצפצפת עליהם. אומר לי מפקד ימ"ר יפתח: בן-ארי, אל תיכנס לתחנה המרכזית ללא ליווי. אני אומר לו: מה זה פה, מדינת אויב? אני חבר כנסת, לא יכול להסתובב במחוזות נעורי? האם נשמע כדבר הזה? תודה רבה.

ואני אומר לשר ישי: אמרת שנה? אנחנו נותנים לך שנה. אם יישארו עשרה מסתננים, נסלח לך, אם יישארו 1,000 מסתננים, נסלח לך,

בוא נראה שתעשה משהו.

השר הציע דיון בוועדת הפנים. מליאה. שמעתי, יש גם תקנון לכנסת, לא רק צעקות יש בכנסת. אנחנו מעמידים להצבעה מליאה מול ועדה. בבקשה. נא להצביע. בעד זה ועדה. בעד זה ועדה.

נגד, ועדה. סליחה, סליחה. בעד זה מליאה. מההתחלה, מההתחלה, מההתחלה, לא קרה כלום. בעד זה מליאה, נגד זה ועדה. מההתחלה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. אתה רוצה התייעצות סיעתית, חבר הכנסת? בעד, 6, נגד, 7. הנושא הולך לוועדת הפנים והגנת הסביבה, בעזרת השם. בעזרת השם. תודה רבה. ממשיכים בסדר-היום.

הרפורמה בתכנון ובנייה על האזרח, מס' 7899. חבר הכנסת אורי מקלב, בבקשה. יבוא ויעלה. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, תודה רבה לך, חברי חברי הכנסת, מכובדי השרים, שר הפנים, תודה שאני יכול לדבר אליך בהצעה לסדר-היום זו. רק להזכיר לאנשים שחוץ מאשר לטפל בבעיה החמורה מאוד של המסתננים יש לך כנראה בתוקף תפקידך עוד הרבה-הרבה דברים. ואחד מהדברים זה גם הרפורמה בתכנון ובנייה.

אנחנו רואים בתקופה האחרונה שהיא כנסת לא כל כך צפויה. הבלתי צפוי הוא הצפוי פה, ואנחנו עדים לכמה דרמות שהיו בתקופה האחרונה. אחת מהדרמות שהיו לקראת סוף הכנס הקודם של הכנסת, כנס החורף, הכנס הראשון, היתה ההפסקה באמצע, תוך כדי דיון, בחוק לרפורמה בתכנון ובנייה, שהיתה באמצע ההצבעות. מסיבות כאלה ואחרות החוק לא אושר בוועדת הפנים ובעצם כרגע הוא נמצא בהקפאה. אם כך, זאת ההזדמנות, באמת, אדוני השר, להעלות כמה דברים שצפו תוך כדי דיונים. אנחנו מלווים את הדיונים בנושא הרפורמה במשך שנתיים. היו עשרות-עשרות דיונים, וכל ישיבה, כל דיון היה דיון של כמה וכמה שעות, יום שלם. רבים-רבים השתתפו בו והביעו את דעתם ונאמרו הרבה-הרבה דברים חשובים. יש לציין שלא ראי החוק שנכנס לדיון בכנסת, אף שהכינו אותו אנשים מלומדים מאוד, מקצועיים מאוד, משפטנים ידועי שם, בעלי ניסיון רב, ולאחר שהוכן, לאחר הרבה-הרבה שנים, הרבה שנים זה עוד הוכן, כנראה עוד לא בתקופה דווקא שאתה שימשת, אדוני השר,

אלא זה גם הוכן, חלק מהדברים הוכן, אבל במשמרת שלך זה הוגש גם כן לוועדת הפנים. עם כל זאת היו שינויים, שינויים מהותיים ומשמעותיים מאוד, וזה גם צריך לציין בברכה, שנתת לזה יד, את הגמישות המקסימלית, כדי בכל אופן להתאים את זה לאור הערות והשגות שנאמרו בוועדה. אבל בסופו של דבר, גם הערות שנמצאו ושונו, הן לא היו העיקר. עיקר החוק נשאר כפי שהגיע לוועדה, והופתענו לראות בדיונים שהיו שם שבעצם החוק אומנם נקרא "הרפורמה בתכנון ובנייה", אבל למעשה משרד הפנים הוא המוביל, אבל החלק המשפטי

הזה היה דומיננטי ביותר. אולי גם המשפטנים שנמצאים במשרד הפנים, אבל משרד המשפטים וכל הנלווה אליו, הם היו הדומיננטיים בחוק הזה. לכן, כשהוא הגיע לשולחן וארגונים רבים דיברו עליו, מייצגים רבים, החל בשלטון המקומי וכלה במהנדסים, בארגונים החברתיים, בארגונים הסביבתיים, במייצגים של שמאים ועורכי-דין, וכולם היו להם השגות שהחוק הזה רחוק מהיכולת להתממש בשטח וכן על חוסר הכרת השטח, ומאוד מאוד מאוד בלט האם האזרחים, שהם צריכים לקבל את השירות, בכלל היו לנגד עיניהם של המחליטים ושל המכינים של הצעת החוק? דיברו רק עם אנשים שבאו מהאקדמיה או שגם מדברים עם אנשים שנמצאים מעבר לדלפק והם צריכים לקבל את השירות?

בשני נושאים מרכזיים היתה פגיעה, פגיעה קשה ומהותית, מהותית מאוד וקריטית, ברפורמה הזו. ועכשיו ההזדמנות, אדוני השר, שזה חזר עכשיו משולחן הוועדה לשולחן המשרד, ואולי משרדים שונים,

טוב שידעו וגם שהציבור ידע, שיש כוונה ויש רצון, אבל ודאי צריך לשנות דברים מהותיים בחוק הזה. הדבר הראשון שאני מרגיש גם כנבחר, שימשתי כנציג

כחבר עירייה בתוך השלטון המקומי, מדובר בפגיעה מהותית מאוד ביושר של הנבחרים, באפשרות שלהם להחליט, מדובר ברפורמה גדולה מאוד ביכולת ההשפעה וביכולת ההחלטה של נבחרי הציבור. וזה נובע, אדוני השר, מתוך חוסר אמון של פקידות, שנבחר ציבור הוא איש שהאינטרסים הם אלה שמנחים אותו ולא הציבור והצרכים של הציבור. נציג ציבור, נבחר ציבור שמכהן בוועדה לתכנון ובנייה, דבר ראשון,

ואם מה שהוא מדבר ומה שמביע בתוך הוועדה, יש לו אינטרסים פוליטיים או אישיים או מפלגתיים ולכן הוא מביע אותם, וכך הוא מצביע וכך הוא מתנהל.

אסור להוציא שם רע לכל הנבחרים, אבל עוד יותר מסוכן להוציא את יכולת ההחלטה ואת הדמוקרטיה שקיימת במדינה, שהנבחרים הם אלה שמחליטים, ולהעביר אותה לפקידים. בגישה הזאת ובחקיקה הזאת, במהרה ובקרוב נראה שיש כאן שלטון פקידים ויועצים משפטיים. זה בולט מאוד שבוועדות משנה של תכנון ובנייה, שמורכבות מתשעה חברים, מ-11 חברים, שליש מהחברים יהיו נציגי ציבור חיצוניים שלא מחויבים לציבור בדבר. צריכים להיות בעלי השכלה ספציפית מאוד, שזה כמעט מכוון לסקטור מסוים, ואלה הם שיטו את הכף, אם לא אלה שיחליטו בתוך הוועדות. וזה יפגע בציבור מפני שהם לא חייבים לציבור, הם יפגעו בעיר, ועל זה מלינים ראשי השלטון המקומי, אנשי השלטון המקומי, בוודאי הנבחרים. ואנחנו מבקשים באמת, אל תיתן את הפגיעה הזאת. מעבר לכך, יש גם פגיעה באזרח עצמו. מכיוון שהזמן קצר אני לא ארחיב ולא אלאה אותך,

במשמעויות של כך שנבחרי הציבור מחלישים את כוחם באופן מאוד דרמטי, בצורה שמי שמכיר את יחסי הכוחות, בכל אופן אם יש נושאים שהם קואליציה אופוזיציה, לפעמים נציג אופוזיציה בתוך ועדת משנה מתנהל לא מפני שכך העיר צריכה אלא מפני שזה לא הולך, וראש העיר או הנהלת העיר מובילים מהלכים והוא לא מתנגד להם, ודאי שזה יגרום לכך שהוועדות המקומיות האלה ייפגם כוחן ביכולת שלהן להעביר מהלכים במיוחד של תכנון ובנייה,

שאנחנו יודעים וסובלים ממחסור גדול מאוד בבנייה ועם הסרבול הגדול, הביורוקרטיה והסחבת הגדולה שקיימים בתוך אגפי התכנון, עכשיו זה יעבור גם לוועדות. לאחר מכן, העניין הזה שיהיה שינוי דרמטי בנושא של היטל השבחה, תפיסה חדשה מאוד שתשנה את כל הנהוג עד עתה, שעוברים מהדבר הזה, שעד היום התחשבו בפוטנציאל ונטרול של ציפיות ואנחנו עוברים לשווי אמיתי, שזה עושה שינוי וגם מייקר את הדירות באופן דרמטי, ודאי בדירות מסוימות, ובוודאי בנושא הזה של מחסור הדירות.

נאשר את החוק הזה אנחנו נגרום לכך שאנשים רבים לא ימכרו ולא יבצעו שום תהליך ברכוש שלהם, וזה ישפיע על מחירי הדירות באופן ישיר. וזאת לא הכוונה שלנו. לאחר מכן, הנושא ההוא, שאנחנו מבטלים את כל השימוש החורג וההקלות, זה יפגע בכל התהליך האורבני שקיים בכל עיר. אי-אפשר לתכנן מראש. שימוש חורג, לא רק במוסדות ציבור אלא גם באופן פרטי, במסחר, והקלות, אנחנו נבטל אותם לחלוטין, זה דבר שהציבור לא יכול לעמוד בו. לאחר מכן, אתה הובלת ואנשי מפלגתך הובילו דיור בר-השגה. יחד עם דיור בר-השגה ביקשנו להוסיף בהזדמנות הזאת גם נושא של פיצול דירות, לאפשר פיצול דירות. אנחנו לא יכולים לעמוד מנגד בשל המחסור הגדול שיש לנו היום בדירות. וכשיש מחסור בדירות צריך לעשות הכול כדי לאפשר בצורה מהירה בנייה שתתאים את עצמה למה שקורה בשטח. דירות גדולות לא משמשות היום זוגות צעירים ורק מושכרות במחיר גבוה מאוד, בלי היכולת לזוגות צעירים להשתמש בפוטנציאל הבנייה הקיים, וזה דבר שעושה עוול. מכיוון שהזמן עבר אני אומר רק דבר אחד, הנושא האחרון ברפורמה הזאת הוא הרחבת הענישה על כל מי שמחזיק בידו מבנה או מרפסת סגורה ולשים אותו באופן פלילי גם אם הוא הקונה החמישי של המבנה הזה שנבנה לפני 20 שנה. החשיבה הזאת שאפשר לפתור את כל הבעיות בזה שיטילו על האזרחים את האחריות ולהפוך את כולם,

מאות אלפים, זאת חשיבה שהיא לא אנושית, לא חברתית, ובוודאי אתה לא תיתן לזה יד. לכן אני מציע לך, אדוני השר, אני יודע שאתה פועל בעניין הזה היום, בנושא של הרפורמה, לראות את זה באופן חברתי, שיהיה לזה מענה מבחינה ציבורית, לשמוע את האנשים לפני שמביאים את זה לוועדות, לשמוע אנשים שמכירים את השטח, ולא רק אנשי המקצוע שהם אלה שמביאים לנו אחרי הרבה דיונים את החוק הזה כדי שנאשר אותו, לשמוע אותם קודם ואז יוכל לצאת דבר מתוקן מתחת ידכם.

תודה רבה לאדוני. כבוד שר הפנים, חבר הכנסת אלי ישי, ישיב למציע, סגן היושב-ראש אורי מקלב.

אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, הרפורמה עוד לא עברה בכנסת, העבודה בוועדת הפנים של הכנסת לא הסתיימה, וטוב שכך, וזה בין היתר כתוצאה מהרגישות שלי לעניין, מפאת חשיבות הנושא והערות והצעות ושינויים שאני בעצם מטמיע בתוך הרפורמה. ראשית, אני חושב שרפורמה חייבת להיות משום שאנחנו נמצאים בדירוג הנמוך,

לא המערביות אלא מדינות העולם השלישי. הזוי מה שקורה למדינת ישראל בהליך תכנון. יש הרבה דוגמאות, אני לא רוצה להאריך בעניין. ולכן הרפורמה נדרשת. צריך לעשות רפורמה כזאת שבסוף תביא את הפתרון ולא תיצור יותר קשיים בעתיד.

כל רפורמה, מנסים להכניס כל פתרון לכאורה או כל תיקון, שגם אם הוא לא בהכרח מסייע ועוזר,

הזדמנות של מי מבין חברי הכנסת לעשות את התיקונים המתבקשים על-ידו, או לפחות תיקונים שהוא חלם עליהם הרבה שנים. אני ביקשתי מחברי ועדת הפנים של הכנסת לקיים דיונים עם אנשי ציבור, עם ארגונים שונים, ולשמוע את הדעות של כולם. החוכמה היא לא רק פה, שיהיה ברור, עם כל הכבוד ומבלי לפגוע בממשלת ישראל ובכנסת ישראל.

מספיק אנשים מנוסים שחיים את זה בחיי היום-יום, בוועדות השונות, המקומיות והמחוזיות, יש להם גם מה לומר ומה לייעץ. גם אני זוכר, כשהייתי חבר מועצת עיר, היו לי גם כן כמה רעיונות שיכולתי לומר אותם לאלה שיושבים קצת יותר למעלה. גם היום אני בדעה שיישמעו כל הרעיונות, ההצעות וההשגות של מי מבין הקבוצות שקשורות לעניין. נשמעו ונמצאו הרבה הצעות ורעיונות. ביקשתי מיושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, חבר הכנסת אמנון כהן, שעושה עבודה באמת מצוינת, לשמוע את כולם ולהביא לנו הצעות לשינויים. יחד עם זאת, משרד הפנים, וראש מינהל התכנון בינת שוורץ, שהיא באמת מהטובים שיש, עושה גם היא את התיקונים שהיא חושבת לנכון, היא מגבשת רעיונות לשפר יותר ויותר את הרפורמה, וכשזה יסתיים נוכל להביא את זה לגמר. ברור שאם עושים כבר רפורמה,

תצא מתוקנת ככל שרק אפשר על מנת שלא תצא,

תקלה מתחת ידינו. הנושא נמצא כרגע ממש בעיצומו של גיבוש הצעות והמלצות, וכשזה יסתיים נביא את זה שוב לכנסת, לדיון בוועדה, להצבעה ולאישור המליאה.

מה מציע אדוני השר? מה שהמציע רוצה, זה לא משנה לי. בבקשה, עמדה אחרת, חבר הכנסת ברכה. אדוני היושב-ראש, שר הפנים, לאן אתה הולך? בבקשה, חבר הכנסת ברכה, עמדה אחרת. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, ללא קשר לעמדה שלי על הרפורמה, שאני חושב שהיא לא נכונה בתכליתה, אני פונה לשר הפנים, השר אלי ישי, סגן היושב-ראש, אתה מפריע לשר. אני חושב,

מה שקורה היום בוועדות לתכנון ובנייה הוא דבר בלתי נסבל. האמת, ששמעתי, ודיברנו, דיברו הרבה אנשים על זה עד שהתוודעתי לזה אישית. כדי לאשר תוכנית של שינוי הורדת אחוזי בנייה אתה מתרוצץ לפחות שלוש שנים. זה דבר בלתי נסבל. ללא קשר אם תהיה רפורמה או לא תהיה רפורמה, אם יהיה דבר כזה או אחר, אני חושב שהעבודה בוועדות לתכנון ובנייה היא לטרטור האזרחים: על דברים פשוטים,

מתרוצצים בין מיליון משרדים. זה דבר שהוא בלתי נתפס ובלתי נכון, ואני חושב ששר הפנים, טוב יעשה אם ייתן תשומת לב לעניין הזה ללא קשר עם הרפורמה.

לא על כל תוכנית קטנה צריך לסחוט את האזרח במשך תקופה ארוכה.

תודה רבה. המציע, חבר כנסת מקלב, מה אדוני מציע?

השר אין לו עמדה. השר אמר: מה שיציע המציע. בסדר.

להעביר את הנושא לדיון בוועדת הפנים? אנחנו מצביעים. בבקשה. הצבעה. ההצעה להעביר

בעד, 5, נגד, אין, נמנעים, אין. הנושא עובר להמשך דיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה. ממשיכים בסדר-היום, הצעות לסדר-היום בנושא: החרם על מוצרים מההתנחלויות,

ראשון המציעים, חבר הכנסת דני דנון, לא נמצא. חבר הכנסת מוחמד ברכה,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לפני כמה ימים הודיעה ממשלת דנמרק שהיא מתכוונת לסמן את המוצרים שמיוצרים בהתנחלויות, כדי שאזרחיה יוכלו להחליט אם הם מעוניינים לתמוך בעקיפין בפרויקט ההתנחלותי בשטחים הכבושים או לא. אני חושב שההחלטה הזאת של ממשלת דנמרק היא החלטה ראויה, והיא החלטה נכונה. ההתנחלויות הן פרויקט לא חוקי, משום שהכיבוש עצמו, של השטחים הפלסטיניים, שעל-פי כל האמנות וההחלטות הבין-לאומיות צריכה לקום עליהם מדינה פלסטינית, הכיבוש הוא לא חוקי, ולכן ההתנחלויות הן לא חוקיות, מה גם שעכשיו מנסים לרחף ביצירתיות, בממשלה הזאת, עד כדי שהם דנים בחוק שיאפשר גנבת קרקע פרטית כדי להקים עליה התנחלויות או לאשר התנחלויות קיימות. לכן אני חושב שהעניין של החרם על מוצרי ההתנחלויות הוא בעצם תמיכה בתהליך של שלום,

עידוד לאותו פרויקט נפשע, של התנחלויות על חשבון הפלסטינים, הוא בעצם לשים מקלות בגלגלים של כל תהליך שלום אפשרי בעתיד. לא ייתכן שאדם שיושב כאן, כולל ראש הממשלה, שבא לנאום בבר-אילן ודיבר על שתי מדינות, שכל אדם שאומר "שתי מדינות", ובאותו זמן יקדם התנחלויות, ובאותו זמן יעודד את הכלכלה של ההתנחלויות, הוא בעצם משקר לאנשים ומשקר לעולם.

אדוני היושב-ראש, חושב שהעמדה הזאת צריכה להיות גם עמדה אזרחית בתוך מדינת ישראל. שוחרי שלום לא יכולים להתעלם מהסוגיה הזאת, שתעשייה משגשגת בשטחים הכבושים, ומי שרוצה שלום לא יכול בדרך עקיפה, או בעצם דרך ישירה, לתמוך בתהליך של ההתנחלויות ושל שגשוג כלכלתן. מה שנדרש הוא להחזיר את המתנחלים הביתה. עכשיו, יגידו לך: זה התנכלות לאזרחים, פרנסה וכו' וכו'. המקום בגדה המערבית הוא לא המקום של אזרחים ישראלים. המקום של אזרחים ישראלים הוא בתוך מדינת ישראל כפי שהיא מוכרת בעולם. ולכן, אני מכאן, הם יכולים לבוא הנה ואנחנו לא יכולים ללכת לשם? מי הם "יבואו"?

סטודנטים. מה, איפה הם באו אליך? הם באים, ביקשו ממך אזרחות, תושבות?

לא ביקשו ממך שום דבר. תניח להם לנפשם והם יודו לך. לכן, אני חושב שחלק מההתנגדות לפעולה התוקפנית של הכיבוש וגרורותיו, כולל ההתנחלויות, כולל גם להחרים את מוצרי ההתנחלויות, אני חושב שכל אדם הגון, בעל מצפון, שוחר שלום, צריך לעשות כן.

תודה רבה. חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, ואחריו, חבר הכנסת נחמן שי. כבוד סגן שר האוצר, אני לא מתנגד שתשב ליד חבר כנסת אייכלר ותעשה התייעצות בין-סיעתית כמה שאתה רוצה. זה על חוק טל.

זה חשוב מאוד, הנה הצטרף אליך חבר כנסת נסים זאב. בכבוד. חבר כנסת זאב, אדוני היושב-ראש, אתה רוצה להצטרף, דודו? לא לא, אני לא מהאשכנזים. אה, הבנתי. בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי הכנסת, השמאל הישראלי, שמדרבן את הפעולות האלה, ולצערי הרב היום השמאל הישראלי גם בלע את הממשלה הזאת, בחרו ליכוד אבל קדימה בלעה את הליכוד בצורה כזאת שהיא בעצם בלעה אותו ברמה של האג'נדה, ברמה של הדרך.

אם ראש הממשלה שלנו מדבר על, אתה אחריו. שתי מדינות לשני עמים, נחמן שי, ציפי ניצחה בבחירות, הוא גנב לה. זה כמו שקודם בא לפה השר אלי ישי, כשאני התחלתי עם "רמת-אביב תחילה", והוא אומר עכשיו: שוויון בנטל, רמת-אביב. זה מין שיטה כזאת,

כנראה אתם מוצלחים, כנראה אתם מוצלחים. אבל, רבותי, יש פה שקר: מישהו פה מנסה לעשות שקר בעצמו. האם אדמות ההתנחלויות נמצאות אך ורק ביהודה ושומרון? האם נדמה לשר בני בגין שכשהתביעות של אלה שמכונים פלסטינים, עם שלא היה ולא נברא ואפילו משל לא היה, ייגמרו באדמות האולפנה, או במגרון, או בגבעת-אסף? האם אתם חושבים שערבים מתרקומיא לא עושים ביקורים תכופים בלוזית, ובעג'ור, ובמקומות נוספים, במקומות שבהם נגזלה אדמתם? אתם רוצים שאני אקריא לכם רשימה של קיבוצים? ראיתי קודם את חבר הכנסת שי חרמש, איש "השומר הצעיר" שקופץ פה כנשוך נחש, הוא לא איש "השומר הצעיר", אפילו שהוא לא פה. קיבוצניק, לא חשוב. אדמות של הקיבוצים אני רוצה לקרוא. מפלגת העבודה, מה גם שיש לי הערצה למפלגת העבודה.

הוא חלש, חלש במפה הקיבוצית. יש לי, חלש במפה הקיבוצית. חלש במפה הקיבוצית, מותר לו. זה לא שייך לליבה, זה בסדר.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש, תודה רבה שאתה מוצא את נקודות החולשה שלי, באמת זה לא התחום שהתמחיתי בו, אבל כן התמחיתי בלחשוף צביעות, בלחשוף צביעות. אני אקריא לכם רשימה של קיבוצים שיושבים על אדמות פרטיות, לדוגמה: קיבוץ אדמית, במקום הכפר הערבי אדמית, קיבוץ אילון במקום השבט ערב-סמניה, בטח אתה תתקן לי גם את הערבית, קיבוץ אליפז במקום השבט אחיוואת, קיבוץ בית-אלפא במקום בית-אילפא, קיבוץ בית-זרע במקום בית-ג'וני. רשימה ארוכה-ארוכה, 80 קיבוצים, עשרות של ערים שלנו נבנו על חורבותיהם, על חורבותיהם של כפרים ערביים. זה מג'דל, זה צפד, זה יפא, זה חיפא, זה מה שאתם רוצים, זה יבְּנה. האם אתם חושבים, אחרי שתגמרו למסור להם, כמו שנתניהו בעצם עושה בימים אלה, אתם מתעסקים בגבעת-האולפנה. ראש הממשלה שלנו בונה באופן שיטתי, יד ביד, ביחד עם סלאם פיאד, את המדינה הפלסטינית.

היית קודם עם אורך רוח. תן לי בבקשה עוד חצי דקה. אני נותן לך. תודה רבה. ראש הממשלה בונה במבצע שיטתי, ביחד עם המינהל האזרחי, ביחד עם האלוף דנגוט, בונה מדינה פלסטינית. ולכן מי שחושב שתהיה איזה הסדרה או משהו כזה, טועה לחלוטין. נתניהו רוצה ומעוניין בהרחבת ההתיישבות ביהודה ושומרון לקראת,

מה שנקרא "יוזמת ז'נבה". הוא קנה את יוזמת ז'נבה, לצערי הרב, בשתי ידיים. אבל הוא חושב שזה הסתיים שם, וזאת הטעות של נתניהו. כי הוא לא מבין שהערבים בתרקומיא, גם אלה שעברו לירדן, לא ויתרו על האדמות שלהם ועל הבוסתנים שלהם בזכריא ובאזור ובלוזית. לוזית שייכת לנו בדיוק כמו שבית-אל שייכת לנו, בלי שום הבדל. ואם חס ושלום בית-אל לא שייכת לנו, גם לוזית לא שייכת לנו. וכל אמרות הכנף על משפט וחוק, זה בלוף ושקר עצמי של הליכוד, מחריבי הארץ השיטתיים. מחורבן ימית, 26 יישובים חקלאיים, ועד החרבת החקלאות בגוש-קטיף. רק הליכוד יכול להחריב התיישבות פורחת, לדבר על בניין ולהרוס ולהחריב, ולהחריב ולהרוס.

תודה רבה. חבר הכנסת נחמן שי. התקהלות. זה לא התייעצות, זה התקהלות. בבקשה, חבר הכנסת נחמן שי. התקהלות בלתי חוקית.

בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, דרום-אפריקה היא רק הפורצת הראשונה, אולי לא הראשונה אפילו, אבל בגדול, של חרם על מוצרים. גם דנמרק אומרת שתעשה כך, וייתכן שתבואנה מדינות נוספות. כבר ראינו דוגמאות לכך. בעיני חרם הוא דבר מגונה. בעיני חרם הוא דבר מגונה, אפילו שהוא נוגע לנושא שאני לא משלים אתו וחלוק עליו וחושב שצריך לעשות בו שינוי עמוק. אבל עדיין עצם הרעיון של חרם הוא פסול בעיני, תמיד, בכל מקרה ובכל מצב. אני מעדיף הידברות על פני חרם.

שברקע של מה שקורה עכשיו עומד הקיפאון המדיני, ואת הקיפאון המדיני הזה אנחנו צריכים להפשיר. אי-אפשר להשאיר אותו כמו שהוא. ולכן האחריות של ממשלת ישראל היא לחפש דרכים לחדש את המשא-ומתן בינינו לבין הפלסטינים, כי רק כך נוכל לסיים את העימות הארוך, הממושך, שעכשיו גם לבש פנים אחרות. אז הוא, תודה לאל, פחות אלים, אבל הוא גם כלכלי ותרבותי ומדיני, והוא לובש פנים אחרות, אבל הוא עדיין עימות. ואם אנחנו רוצים באמת ובתמים לסיים אותו, למרות המחלוקות העמוקות, חייבים להתחיל לדבר. אני מאוד מקווה, עבורי לפחות זו היתה סיבה חשובה מאוד להצטרף לממשלה הזאת, להצטרף לקואליציה הזאת, שאנחנו נוכל, 28 חברי הכנסת של קדימה, בכל זאת להניע את הממשלה הזאת קדימה במשא-ומתן עם הפלסטינים. זה עוד לא קרה, גם הזמן הוא קצר. אבל אם היתה לי לפחות, ואני חושב שאני לא היחיד בכך,

זאת היתה הכוונה שלנו. כי אם ראש הממשלה רוצה, ואולי נבחן אותו בכך, באמת לקדם את המשא-ומתן, וקשה לו מסיבות קואליציוניות כאלה ואחרות, אזי קדימה יכולה, עם 28 חברי כנסת,

בכל זאת הסיעה הגדולה בבית הזה, להניע את גלגלי המשא-ומתן, ובכל זאת לנסות ולהגיע להסדר בינינו לבין הפלסטינים. ממילא אותו עימות יבוא לידי סיום. ממילא כשיהיה משא-ומתן נוכל להטיל וטו על אותם מהלכים שהפלסטינים עומדים מאחוריהם, שלא יהיה לכם שום ספק בכך, של פעולות מדיניות או של פעולות כלכליות או של פעולות כספיות כנגד מדינת ישראל, כפי שמתנהלות בעולם. אני רוצה לומר פה, בבית הזה, שמצבה הבין-לאומי של מדינת ישראל הולך ונעשה רע, בין היתר כתוצאה מהקיפאון הזה. רק בשבוע שעבר ה-BBC פרסם סקר, אני מסתכל על השר בגין, שאביו נהג תמיד להאזין ל-BBC, אם אני לא טועה, בעת היותו במחתרת, ושם גם למד את האנגלית, גם אחר כך.

תמיד היה מתווכח עם ה-BBC, גם כשה-BBC כבר לא היה כל כך BBC, עדיין לאבא היה איזה רספקט כלפי ה-BBC,

אני זוכר אותו תמיד מתייחס אליו. שם הוא גם למד את האנגלית המעולה שלו. בכל מקרה, מה לעשות, ה-BBC עשה סקר לאחרונה על מעמדה הבין-לאומי של מדינת ישראל, ומצא שאנחנו נמצאים בתחתית של התחתית. אנחנו במקום השלישי באי-הפופולריות שלנו, בתפיסה השלילית שלנו, אחרי אירן ופקיסטן, ולצדנו נמצאת גם צפון-קוריאה. מה אני אגיד לכם, זה לא מועדון המדינות שהייתי רוצה להיות בהן. ולכן אני שוב קורא מעל הבמה הזאת, ואני אשוב ואעשה את זה בכל הזדמנות שאני אוכל, קורא לממשלה הזאת, שעכשיו גם קדימה חברה בה, לחדש את המשא-ומתן עם הפלסטינים ולצאת קדימה.

תודה רבה לאדוני. חבר הכנסת טלב אלסאנע, ואחריו, חבר הכנסת ישראל אייכלר. חבר הכנסת ישראל אייכלר יבוא ויעלה ויביע את עמדתו. בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חברי הכנסת, אני שומע מפי חברי הכנסת פה כל מיני דברים נכונים. אומר חבר הכנסת נחמן שי שמצבנו בעולם, מצבנו המדיני, גרוע, ליד פקיסטן ואירן. ואני שואל את עצמי, ריבונו של עולם, כמה העולם צבוע. באותו אזור שאנחנו חיים קורה מה שקורה בסוריה, קורה מה שקורה במצרים, לפני מובארק, אחרי מובארק. איך יכול להיות, איך נוצר מצב שמדינת ישראל אכן היא אחת המדינות המנודות ביותר בעולם? האם יש פה צדק?

מה הסיבה? הנה, נחמן שי, אנחנו חוזרים לעניין של התקשורת. התקשורת העולמית הוציאה חוזה על מדינת ישראל, ואחת הסיבות, מפני שמדינת ישראל חושפת את עצמה לתקשורת העולמית.

לכתוב כך על צ'צ'ניה. מה קרה שהעולם לא מדבר על צ'צ'ניה? איך פוטין הפך לאיש הנאור? אבל אנחנו לא רוצים צ'צ'ניה. אנחנו רוצים להיות

אתם רוצים להיות במועדון הזה, ואתם נדחקים להיות פקיסטן ואירן. זה השכר שלנו על החשיפה לתקשורת העולמית. ויש עוד סיבה. שמשתפים פעולה אנשים מקרבנו עם אותה תקשורת, עם אותו חרם. מי יוצר את החרם נגד המוצרים של ההתנחלויות? אין לי שום טענה כלפי הערבים, אגב. אתה נגד חרם, אני מבין אותם. זה נכון. מבחינתם, מבחינת הערבים, הם צודקים במאה אחוזים. לא רק שהם צודקים, אני חושב שהמוצרים בהתנחלויות, ההבדל בין ההתנחלויות של 1967 להתנחלויות של 1948 זה פיקציה. הטענה נגד הכיבושים של 1948, הזכיר פה חבר הכנסת בן-ארי שעל היישובים, 400 יישובים, אני זוכר שרפול היה מונה 400 יישובים וכפרים שנהרסו והוקמו עליהם יישובים ישראליים. הערבי מבחינתו צודק מאה אחוז. אם היהודי היתה לו התשובה היהודית, שארץ-ישראל ניתנה לנו בתורה, והתורה היא חוקתנו, היא המכתיבה לנו, ואנחנו רוצים לחיות עם כל הגר ואזרח הארץ בשלום ובשוויון, וכל הדברים האלה, היינו יכולים לבוא לעולם ולומר: שקר בפיכם, עלילה בפיכם. אבל אם מדינת ישראל מכריזה שהיא לא קשורה לתורת ישראל, אם הבג"ץ הוא השליט, ואמר פה היום השר: אנחנו חיים לפי מצוות הבג"ץ, אם הבג"ץ לא מכיר והבג"ץ קובע שנימוקים דתיים הם נימוקים זרים למדינת ישראל באיזו זכות באמת אנחנו יכולים לשבת על אדמתם, לא בגבעת-האולפנה, ביפו, בחיפה, בקטמון? אבל הנקודה המרכזית שאני רוצה לומר, אדוני היושב-ראש, שאני כיהודי חרדי, שחי במדינה שהתקשורת ברובה הגדול כותבת עליו שקרים ועלילות בעוינות נוראה, חש מידה כנגד מידה, שהקדוש-ברוך-הוא משלם למדינת ישראל בתקשורת העולמית את מה שהתקשורת הישראלית עושה ליהדות החרדית, לאותם ילדים בירושלים. יום הנכבה היה השבוע. יום ירושלים היה יום קינה בתקשורת הישראלית. חרדים בירושלים, ענייה, מוזנחת, עוינת, אלימה, אילו עלילות דמים נאמרו על ירושלים בתקשורת הישראלית.

אתם רוצים שהתקשורת העולמית תהיה יותר הגונה כלפי מדינת ישראל מאשר התקשורת הישראלית כלפי היהודים החרדים? לכן אנחנו צריכים לחזור לבסיס.

אני מסכים אתך שצריך להגיע לשלום עם השכנים הערבים, כי אנחנו חיים בארץ הזאת, ואני זוכר את מנחם בגין מדבר הרבה על העניין הזה שאנחנו רוצים לחיות בשלום עם השכנים, עם ערביי ארץ-ישראל. נא לסיים. זה דבר ראשון. דבר שני, צריך להיות שלום בתוכנו, בקרבנו. אם לא יהיה שלום בין היהודים, ויהודים יצאו להעליל על מדינת ישראל ולארגן חרמות נגד מוצרי ההתנחלויות, התוצאה תהיה שהעולם יחרים את המוצרים של תל-אביב ושל חיפה לא פחות מאשר את המוצרים בהתנחלויות.

תודה רבה לאדוני. הסתיימה רשימת המתדיינים, המציעים. אנחנו מבקשים מהשר זאב בנימין בגין שיעלה וישיב במקום שר המסחר, התעשייה והתעסוקה. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת החרוצים, הלא-רבים, הנוכחים במליאה ברגעים קשים אלה של אחר-הצהריים, אני מבקש לענות על דברים אחדים ששמענו מן הדוברים לפני כן. חברי חבר הכנסת שי, אדבר על תפקידו של שירות הרדיו הבריטי, BBC, לא רק בשמשו מודיעין

למפקד הארגון הצבאי הלאומי בהיותו מבודד במחתרת,

ואולי יהיה הדבר לצנינים בעיני אחדים, כשירות רדיו חשוב, בעל רמה גבוהה, ידועה, בעל מוניטין בעולם, באיחודה של ירושלים מחדש, עיר שחוברה לה יחדיו שוב ב-1967. היה זה בשידור של ה-BBC אי-שם ב-05:00, או כמו שנאמר בביטוי המקראי בתורה: "בבוקר בבוקר" נשמע קול, והנה עוד מעט יהיה כינוס של מועצת הביטחון, ואחריו צפויה הכרזה על הפסקת אש. זה הניע, את השר בלי תיק בגין, אבל לפני 40 שנה,

להזעיק את ראש הממשלה דאז, המצוין, מר לוי אשכול, ואת שר הביטחון רב-הכישורים משה דיין, כדי להזדרז בתוכנית לכיבוש העיר, לאחר שבתוכנית המקורית דובר על מצור שיארך עד אשר הצבא והתושבים ייכנעו. הנה כי כן, ל-BBC באנגליה היה תפקיד נכבד בתוצאות הברוכות האלה של מלחמת ששת הימים. אבקש לומר דברים אחדים בשאלת חוקיותם של יישובים יהודיים בארץ-ישראל כולה. יש לנו כמובן, וביום מן הימים נעלה זאת בפורומים המתאימים, יש לנו באופן קבוע זכות, וממנה נגזרת תביעה, לריבונות של מדינת ישראל בכל שטחי ארץ-ישראל שהיו בידינו עם סיומה של מלחמת ששת הימים, שהזכרתי אחדות מתוצאותיה רק עכשיו. אני מבקש להתייחס לטענה שיישובי יהודים בשומרון ויהודה הם מכשול לשלום. אשתדל להוכיח את טענתי על יסוד שני נימוקים. הנימוק הראשון: אילו אכן יישובים יהודיים בחבל-עזה היו מכשול לשלום, כי אז הסרתם בקיץ של 2005 היתה אמורה להביא אם לא לשלום, לפחות לשלווה, אם לא לשלווה מוחלטת, לפחות לשקט יחסי. ואנו מכירים את ההתפתחות: במקום זאת אנחנו סופגים, ספגנו, מטחים של טילים לאחר השתלטות ה"חמאס" או שולחיו באירן על חבל-עזה, לאחר הריסת היישובים האלה, שנקבע כביכול לגביהם שהם מכשול לשלום. הנימוק השני הוא זה: אני, כידוע לחברים, מתנגד באופן יסודי, מהותי, עקרוני לרעיון או לאפשרות,

שתוקם יחידה פוליטית מדינית עצמאית ריבונית ערבית פלסטינית בשומרון, ביהודה ובחבל-עזה. אבל אני מכיר הלכי רוח אחרים, ואני מוכן לצורך הדיון לומר: ונניח שהוקמה כזאת. אז האם באמת יעלה על הדעת, אני לא שומע.

אז מה הפתרון אם אתה

אני אומר את זאת. אני רק רוצה להמשיך עם הנימוק. אז בוא נעשה מדינה אחת זה לצורך הדיון, חברי, לצורך הדיון. אני אומר: נניח.

ואני שואל לעתים, כפי ששאלתי גם השבוע אורח מחוץ-לארץ, האם באמת מתקבל על דעתכם, ידידינו באירופה או באוסטרליה או בארצות-הברית או בדרום-אמריקה, האם באמת עולה בדעתכם שייתכן לעודד מצב שפירושו שבאותה מדינה שתקום, חלילה, לא יהיו יהודים? בלתי אפשרי שישבו שם יהודים? יוכלו לשבת באנגליה ובצרפת ובהולנד ובקנדה ובאוסטרליה ובגואטמלה

ולהקים קהילות ובתי-כנסת, ולא יוכלו לעשות את זאת באותה מדינה? זה סביר שיהיה טיהור אתני עם כינונה? 1.5 מיליון אזרחים ערבים במדינת ישראל, ואפס יהודים ביישובים מסוימים תחת הסדרים,

תחת הסדרים שאיננו יכולים אולי לחשוב עליהם ברגע זה, אבל אי-אפשר להוציא אותם מכלל חשבון, לאחר כינונה של אותה מדינה, בתנאי שלום, לאחר שהושם קץ לתביעות? כל זה בלתי אפשרי, ולעומת זאת נחה דעתכם שכלל לא יהיו שם יהודים? אני רוצה לומר לכם שבשבוע זה נפגשתי עם חבר ממשלה ממדינה חשובה באירופה. הבאתי, כרגיל, בפניו גם את הטיעון הזה. ולהפתעתי, גם עוזרו וגם הוא טענו בפני בתשובה את הטענה הבאה, ואמרו לי: אבל לא שמענו שאבו מאזן מתנגד לזאת, הוא מתנגד רק לכינונם ולקיומם של מתקנים צבאיים ישראליים באותה מדינה דמיונית שאמורה כביכול לקום בשומרון, ביהודה ובחבל-עזה, בריבונות של אש"ף ואחר כך בריבונות של "חמאס" ואחר כך בהשפעה של אירן. הבנתי מתוך התשובה הזו שאין לאורחים שלי, כרגיל, תשובה טובה ומוצקה לטענה שאני מעלה. והלוא גם הממעיטים יודעים כבר היום, לשיטתם, שיישובים אחדים, אלה אשר בנויים, כמו שאומרים, לאורך "הקו הירוק" או בגושי ההתיישבות, כפי שנוהגים לומר, בחלק המערבי של שומרון ויהודה, הרי אלה, כמעט לדידו של כולי עלמא, יישארו בתחומי מדינת ישראל. אז איפה האי-חוקיות ולמה לפסול אותם מלכתחילה? כמובן, כפי שאמר חברנו חבר הכנסת שי, לחרמות מסוג זה אין מקום. אבל אני גם רוצה לומר שלא יועילו. הערה אחרונה. חברי חבר הכנסת שי, זה ייקח לך זמן כמובן. קשה לעתים המעבר הפתאומי, המפתיע גם אתכם, אותי ודאי הפתיע, אני מניח שגם אותך, המעבר, זה אנחנו שזזנו, אתם נשארתם. הספסלים אותם ספסלים, מקומות הישיבה אותם מקומות ישיבה, אבל בכל זאת, הנה אתם נכללים בתחומי הקו הכחול של הקואליציה. ואתה כמובן, כמו רבים, מייחל לפתיחת משא-ומתן בין ההנהגה של התושבים הערבים ביהודה ושומרון, עזה קשה יותר כמובן היום, ובין ממשלת ישראל. אבל לצערי, כיוון שטרם התרגלת, משתמע מדבריך כי אתה מטיל את האחריות לאי-קיום המשא-ומתן ואת האחריות להשתדלות לפתוח בו דווקא על ממשלת ישראל שאתם תומכים בה עתה, ועל ראש הממשלה שאתם תומכים בו עתה. ואני מבקש שוב לומר את הידוע לכול: ההנהגה של אש"ף, בראשותו של אבו מאזן, אני אומר אש"ף, תמיד תמהים ושואלים: מדוע אתה אומר אש"ף ולא רשות פלסטינית? מפני שהרשות הפלסטינית איננה ומעולם לא קיימה משא-ומתן. הארגון לשחרור פלסטין, אני אומר: פלסטין כולה מנוכחות יהודית, הוא המנהל את המשא-ומתן. סאיב עריקאת הוא ראש מחלקת המשא-ומתן מטעם אש"ף, לא מטעם הרשות הפלסטינית. אבל הם מתחמקים ואינם רוצים לבוא למשא-ומתן, וראש הממשלה שב והציע, גם לאחרונה, שוב ושוב, לאבו מאזן, למר עבאס: תבוא ללא תנאים מוקדמים לשיחות ישירות, כי בלעדיהן באמת אי-אפשר להשיג כל סוג של הסכם, גם הסכם שאיננו מביא לאותה הגשמה של אותן תוכניות של הצד השני. אני רק רוצה לומר, חבר הכנסת שי, בחברות, שכאשר אתה מטיל את האחריות, כמו שאומרים בלעז, את האונוס, על כתפיו של ראש הממשלה, וללא הצדקה, בכך אין סיוע דווקא למעמדה של ישראל בעמים, שהוא חשוב לכולנו, ואתה מקדם אותו בעזרת הדיפלומטיה הציבורית שכה יקרה ללבך, ובצדק. ואתה אולי מאפשר אפילו לאבו מאזן להתחמק מאחריותו הברורה לקיפאון שהוא יצר על-ידי תירוצים שונים ומשונים, וחוזרים חדשות לבקרים, המונעים את קיומן של אותן שיחות ישירות. אסתפק בהערות אלה, אדוני היושב-ראש.

אני מציע, אני חושב, להעביר את ההצעות לדיון בוועדת החוץ והביטחון.

תודה. השר מציע ועדת החוץ והביטחון. איזו ועדה מציע אדוני? החוץ והביטחון.

מקיימים שם דיון. בבקשה. מה מציעים המציעים? מה מציעים המציעים? ועדת הכלכלה, כי זה עניין של חרם כלכלי. אבל אנחנו דנים בזה בוועדת החוץ והביטחון. מה מציע חבר הכנסת שי? הוועדה לזכויות הילד.

והוא מתמקד במאבק המדיני. יש בוועדת החוץ והביטחון?

ואנחנו רוצים להביא את זה, קודם כול, השר מציע להעביר את זה לוועדה. אם אתם חלוקים, אנחנו נעביר את זה לוועדת הכנסת להכרעה. בבקשה? לוועדת החוץ והביטחון. איזה ועדה? החוץ והביטחון, ובתוכה אנחנו נדון.

אנחנו מצביעים. בבקשה.

בעד, 4, נגד, נמנעים, אין. הנושא עובר לוועדת החוץ והביטחון. תודה רבה. הודעה לסגן מזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם, כי חברי הכנסת חנא סוייד, דב חנין ועפו אגבאריה מבקשים להסיר את הצעת חוק הקאדים (תיקון, תקופת כהונתו של נשיא בית-הדין השרעי לערעורים), התשע"ב 2012, שמספרה פ/4326/18.

ממשיכים בסדר-היום. ירי של מתנחלים לעבר פלסטינים באזור שכם, הצעות לסדר-היום מס' 8144,

ראשון הדוברים, חבר הכנסת עפו

אנחנו ממשיכים בסדר-היום. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כבוד השר בני בגין, אני שמעתי אותך בקשב רב, שאתה מתנגד להקמת מדינה פלסטינית בגבולות 67', וכשר בממשלה שראש הממשלה לא רק פעם אחת הצהיר שהוא מוכן לגבולות 67', להקמת מדינה פלסטינית.

לא 67', שהוא מוכן לשמוע על זה שיש. אז אני חושב שיש פה איזה משחק מלים מאוד לא אופייני לך. כנראה אתה עדיין לא מאמין שבמדינה הזו או בארץ הזו, בין הים לבין הנהר, יש עוד עם אחד, שהוא צריך גם כן הגדרה עצמית. אתה תוהה מדוע יהודים לא יכולים להיות אזרחים במדינה פלסטינית, שתהיה ליד מדינת ישראל, כמו שיש אזרחים ערבים במדינת ישראל. אז את זה אתה גם כן שולל מלכתחילה. אז כנראה זה מה שהוביל וזה מה שמוביל את המיליציות בשטחים הכבושים, ובעיקר בגדה המערבית, שיורים על פלסטינים. כנראה הם חושבים שהם עדיין בתקופת "חומה ומגדל", והם נאבקים ורוצים לגרש את הפלסטינים מהאדמות שלהם ולבנות עליהן. הדבר, מה שאירע בעסירה-א-קבליה, ונפצע מירי של מתנחלים נימֵר פתחי עצאירה בן 27, והודגש וצולם על-ידי צלם מ"בצלם", ראה את זה כל העולם, אבל שוב הפעם מכחישים ואומרים שכאילו הפלסטינים הם שהתחילו בפרובוקציה. זה דבר ידוע כבר מההתנהגות ומהמדיניות של הממשלה, של המתנחלים, ולצערי הרב, זה גם כבר עבר לצבא, לא רק למשטרה. זה שהמשטרה עושה את הדברים האלה, וחיפתה כל הזמן על המתנחלים, זה קיים. אבל עצם העובדה שגם הצבא, לא רק מעלים עין, אלא הוא נמצא ורואה איך יורים על פלסטינים ופוצעים אותם ולא עושה דבר, אז כנראה זה מתואם ומתאים למדיניות הממשלה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, מדיניות כזו מובילה להרבה דברים מאוד לא רצויים, גם למדינה וגם לעם הפלסטיני, וזה רק מרחיק את השלום, וזה רק מלבה את האיבה. תאר לעצמך שהאנשים האלה, הם שמגינים על הבתים שלהם, ובאים המתנחלים, שרוצים לכבוש את האדמות שלהם, מה שקרה באולפנה, ובנו עליהן, ואז האנשים רוצים להגן על הבתים שלהם, על האדמות שלהם, ובאים המתנחלים וזורקים עליהם בהתחלה אבנים, ואחר כך יורים בהם תחת עינו הפקוחה של הצבא ואולי בעידודו, כאשר הרובים שנמצאים בידי המתנחלים האלה, ידוע שהם רובים מהצבא. יכול להיות שזה גם חיילים שמשרתים בצבא, בזמן החופשה, והם עושים את הירי. דבר כזה, אם היה קורה במדינה אחרת, אני לא יודע איך היו מסתכלים על זה במדינת ישראל.

ואני רואה איך שהם מגנים כל מיני תופעות אולי פחות מזה, במדינות אחרות. ההתנהגות הזו התחילה מהשרפות שעשו המתנחלים, מ"תג מחיר", משרפת מסגדים, ובסוף מהשתלטות על האדמה. הכיוון של הממשלה הוא כיוון האפרטהייד, ולא במקרה הממשלות במדינת ישראל היו ביחסים טובים עם דרום-אפריקה, ועכשיו הם בכיוון של האפרטהייד של דרום-אפריקה. תודה רבה. חבר הכנסת אברהים צרצור, בבקשה.

כבוד היושב-ראש, כבוד השר, כנסת נכבדה, דיברנו ביותר מהזדמנות אחת על מה שנקרא תת-מדינות או תת-ממשלות במדינת ישראל. והצבענו על שלוש תת-מדינות או תת-ממשלות. התת-ממשלה הראשונה היא התת-ממשלה של המתנחלים, שקובעים את הטון של הסכסוך בין ישראל לבין העם הפלסטיני, וקובעים גם את הטון של הטבע, של מהות המאבק הזה, בין מדינת ישראל לבין העם הפלסטיני, ומטרפדים כל הליך רציני למען השקטת האזור והשכנת שלום-אמת צודק ובר-קיימא במזרח התיכון. ורציתי להפנות את תשומת לב כולנו למה שקרה אתמול במתחם מסגד אל-אקצא, שהוא חלק אינטגרלי של העשייה הלא-מבורכת של המתנחלים בשטחים הכבושים, במיוחד בירושלים המזרחית. שם יש יותר מ-270,000 מתנחלים שמתגוררים בעשרות שכונות יהודיות, מהדרום ועד הצפון,

נוסף על מה שנקרא הגדר הפושעת, שמשסעת את העם הפלסטיני לגזרים. המתנחלים האלה ביקרו אתמול במתחם אל-אקצא, ומה שקרה שם, שני דברים מבהילים ומחרידים, כבוד השר. בפעם הראשונה המתנחלים האלה מתפללים באופן מלא ומושלם בתוך מתחם אל-אקצא, דבר שלא קרה מאז כיבוש ישראל את ירושלים ועד היום, מאז 1967 ועד היום. זאת הפרה בוטה של הסטטוס-קוו, וכמו כן הפרה של ההסכם שחתם שר הביטחון דאז משה דיין עם נשיא הווקף המוסלמי, השיח' אל-עלמי, באותה שנה, 1967. והדבר השני שהרעיד את כולנו, וצריך להרעיד ולזעזע את כל האנשים שיש בהם שמץ של חוכמה ותחושה של אחריות, זה הרצאה שנאם חכם מסוים בפני עשרות תומכים שהם מתנחלים פונדמנטליסטים, פנאטים ורדיקלים, דיבר על איך הוא צופה את העתיד של המקום שבו הוא עומד, שאליו הרשתה הממשלה לו ולתומכיו להיכנס. הוא נאם בצורה כזאת, ואני מצטט: "בעזרת השם" ככה הוא אמר, "בעזרת השם" "נקים את בית-המקדש השלישי במקומו של המבנה הזמני הזה", והוא הצביע על מסגד כיפת-הסלע. אם זה לא פשע, כבוד השר, אז מה זה פשע? אם זו לא הסתה לאלימות, אז מה זו הסתה לאלימות? אם זו לא קריאה למלחמת עולם שלישית, אז מה זה קריאה למלחמת עולם שלישית דתית דווקא, שתהרוס, שתשרוף כל חלקה טובה באזורנו, וכמעט בכל העולם? המתנחלים האלה הם אלה שעושים את הדבר הזה, ואני מזכיר לכולנו, ובזאת אני מסיים, שרשימת הפשעים של המתנחלים בשטחים הכבושים היא רשימה אין-סופית: גזלת קרקעות, שרפת שדות, עקירת עצים, שרפת מסגדים, הרעלת מקורות מים, השחתת בתי-קברות, תקיפה פיזית של פלסטינים, והאירוע האחרון שבו תקפו מתנחלים פראי-אדם מיצהר פלסטינים.

מתחת לעיניהם הפקוחות של חיילי צה"ל מצד אחד, ומתחת לעיניהם הפקוחות של הרבנים שלהם, שפסקו בצורה חד-משמעית ובצורה גלויה ביותר, כן להריגת פלסטינים, אפילו תינוקות, על סמך זה שהם מהווים איום, ולו עתידי, לקיומה ולביטחונה של מדינת ישראל. הגיע הזמן, כבוד השר, שאכן הממשלה ואתה, כאדם שלמרות השוני המהותי בין מה שאנחנו מאמינים בו לבין מה שאתה מאמין בו, אני רואה בך אדם חכם, על אף האידיאולוגיה שאתה מחזיק בה, הגיע הזמן שאתה והממשלה תעשו מעשה, ותכו ביד ברזל את המתנחלים האלה, שגוררים את כל האזור להתנגשות שכולנו נסבול ממנה חלילה.

תודה רבה. חברת הכנסת חנין זועבי. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי הכנסת, אנחנו פה, אני חושבת, לא מדברים על תקרית ירי של המתנחלים לעבר הפלסטינים, וגם לא על שתיקת החיילים. קודם כול אנחנו לא מדברים על תקרית, אנחנו יודעים כולנו שאנחנו מדברים על תופעה. וגם זה באמת לא הגון ולא הוגן לדון בכנסת, הכנסת שמכשירה שוד אדמות, על הפרות של ירי מתנחלים לעבר הפלסטינים. זאת הכנסת שמצדיקה שוד אדמות, זאת הכנסת שמצדיקה את הכיבוש. אז זה לא הגון לדון בשתיקת חיילים כאשר יש כנסת, יש ממשלות ויש שרים ששותקים על הכול, על כל ההפרות של זכויות אדם במה שנוגע לפלסטינים. וגם פתאום אנחנו מדברים נגד החיילים ששותקים. החיילים האלה שמעו, דרך אגב, רק שבחים כאשר התעמרו בפלסטינים והרגו אותם. הם שמעו רק שבחים, גם מהכנסת, גם מהשרים, גם מחברי הכנסת, גם מהחברה שלהם, גם בתקשורת. החיילים האלו שמעו עד כמה הם צודקים כאשר הם רדפו את הפלסטינים, עד כמה הם הכי נורמטיביים בעולם כאשר הם נכנסים בלילה לבתים של הפלסטינים, מפחידים קטינים, מכוונים רובים מעל ראשם של נשים וילדים, תינוקות, מכים את הילדים, משפילים זקנות וזקנים במחסומים. ופתאום פה בכנסת יש מישהו שמתנגד לשתיקתם של החיילים. זה חלק מנורמות של צבא כיבוש. זה צבא כיבוש, זה לא צבא הגנה. למה פתאום להיות מופתעים מהחיילים כאשר 84% מ-280 התיקים שעניינם אלימות כלפי פלסטינים, בהם 38 מקרי ירי, מטעם החיילים נסגרו? המשטרה סגרה אותם מבלי להעמיד אף חייל לדין. החיילים שותקים, המשטרה סוגרת תיקים, הכנסת הופכת את שוד האדמות לדבר הכי נורמטיבי, בתי-המשפט הופכים את הכיבוש גם לדבר הכי חוקי. בתי-הספר שולחים תלמידים לחנך אותם איך מתיישבים, איך מתנחלים, ואיך גונבים אדמות מהפלסטינים, ואיך זה לגיטימי, זה צריך להיות חלק מהנורמות של החברה הזאת. על זה מחנכים את הילדים

איפה ראיתם הרמוניה יותר גדולה מאשר ההרמוניה הזאת? הרמוניה בין בתי-המשפט לבין הצבא, זו הנורמה, להגן על פולשי מגרון וגבעת-האולפנה, להגן עליהם בתור פולשים. מי שמגן

מי שפלש לגבעת-האולפנה ועל פולשי מגרון, יתקשה להילחם בהם, במתנחלים האלה, בתור יורים. כי יורים באלה שלא מכירים בפלישה שלהם, באלה שלעולם לא יוותרו על חזרתם

מי שמגן על פולשים לא יגן על אלה שנאבקים נגדם. זו מציאות,

רק חצי דקה, זו מציאות אידיאלית של, אתן לך דקה.

זו מציאות אידיאלית של הרמוניה שנמצאת רק במשטרים פאשיסטיים. וכמו הרבה הרמוניות, בישראל תופסים את ההרמוניה בתור דבר חיובי, שמראה על צדקת הדרך. בישראל חושבים שההרמוניה הזאת בין הכנסת לבין בתי-המשפט לבין הממשלות לבין האזרחים לבין המתנחלים, היא עדות לצדקת הדרך. אבל אני חושבת, זה היה דורקהיימר שאמר שהטעות מאחדת בני-אדם לא פחות מאשר האמת. ושאר העולם, וזה משפט אחרון, שאר העולם חושב כמו דורקהיימר, שהרמוניה על אודות צדקת הכיבוש והמערכת הנורמטיבית בישראל אינן עדות שישראל שוחרת שלום, אינן עדות לצדקת הדרך. ההרמוניה הזאת היא עדות שישראל, כמו שחשף סקר של דעת הקהל באירופה, ישראל היא מדינה מסוכנת לשלום העולמי.

בבקשה, כבוד השר זאב בנימין בגין ישיב בשם שר הביטחון. תשמע מה שקורה בישראל, לא שמעתי. אותך שמעתי. שמעתי כל מה שאתם מדברים בעניין הסורי. שמעתי אותך בכלל, על מה שאת מדברת על העם הסורי. כבוד השר, בבקשה, נא להשיב. מה עשיתם אתם בסוריה? חבר הכנסת אגבאריה. אלה דמעות תנין. מה עשיתם בסוריה? זה דמעות תנין. גירשתם כבר 18 כפרים, חבר הכנסת עפו אגבאריה, השר רוצה להשיב לך. מאות-אלפי סורים, ואתה רוצה עכשיו, השר רוצה להשיב לך. אני בוכה עליכם, שאתם לא מסוגלים, מה זה כאן? אני קורא את שניכם פעם ראשונה לפחות תשב בשקט. פעם שנייה, פעם שלישית. נא להוציא אותם, סדרנים. בבקשה. נא להוציא את שניהם.

את שניכם. אתם מפריעים לשר כבר עשר דקות.

קראתי שלוש פעמים, אתם פשוט לא שמים לב. פעם ראשונה שמוציאים אותי מהמליאה. בבקשה. אף

יצהר לבין תושבי עסירה-א-קבליה, דרומית-מערבית לשכם. מייד עם קבלת הדיווח הגיעו כוחות הביטחון

את האירוע ללא נפגעים וללא גרימת נזק למעורבים.

אפשר להכניס את שני החברים, חבר הכנסת יעקב אדרי וחבר הכנסת עפו אגבאריה. חבר הכנסת משה מוץ מטלון, הצעה לסדר-היום

בהזמנות של מוצרים אינטימיים, הראויים כל כך לשיחה אינטימית, דיסקרטית, מבלי מהיחשף לחוסר הנעימות ושאלות מביכות של פקידה שאינה מצויה בפרטים, ושאלות חטטניות כאלה ואחרות, הפוגעות ברגשותיהם של אותם נכים. חמור, ויתירה מכך, כשמדובר בנכים קשים מאוד, הזקוקים לטיפולים רפואיים יומיומיים, שאם לא יקבלו אותם בזמן, מצבם הרפואי רק ילך ויחמיר ואיכות חייהם תיפגע. תשובת אגף השיקום, ואני מודה ומתוודה שזו תשובה שניתנה, אדוני השר,

כי נגמר התקציב לטיפולים, והסבר של פקיד או רופא, לא חשוב, של מכסות ואומדנים של טיפולים, המושג "מכסות ואומדנים של טיפולים רפואיים" זה מושג חדש מבית היוצר של ראש אגף השיקום מר צין.

ופה אני מצטט, כדי שאבין, בתור מי שהיה יושב-ראש ארגון נכי

אם נכה זקוק לטיפול רפואי דחוף, חשוב, לא משנה מה, או שגרתי, אם הוא עבר את המכסה הוא לא יקבל אותו ומצבו יוחמר גם אם יש ידיעה על כך, מפני שנגמר התקציב? גברתי, יש שיטה שאני לא הצלחתי להבין אותה עד היום של אומדן ומכסות. בהגינות רבה, אני משער שמשרד הביטחון לטיפולים דחופים לא מעכב טיפולים. אני מדבר על טיפולים שוטפים, מה שנקרא טיפולים ששומרים עליך, טיפולי תחזוקה או maintenance. פה יש איזה, אני לא מכיר את המושג, זה מושג ששמעתי רק לאחרונה. אני משער שבתשובת השר בגין תהיה תשובה בעניין הזה,

בוודאי אפשר יהיה לברר את זה במסגרת ועדת העבודה והרווחה. אלה שיטות חדשות שלא הכרנו, ובוודאי גם לא בתקופתי. אני מבין מאותו מכתב שכותב יושב-ראש הארגון למנכ"ל משרד הביטחון, כי הארגון נמצא במשבר אמון אל מול משרד הביטחון, שלא היה כדוגמתו מאז ומעולם, משבר שהארגון לא חווה גם בתקופות האפלות והקשות ביותר הזכורות לנו ולקודמינו מאז הקמתו, זה ציטוט. זה מכתב חדש מהחודש שעבר, מהחודש הנוכחי. כאשר אני מדבר על המשבר הנוכחי, לא אגזים ואומר,

כי תקופה זו קשה אף מהתקופה טרום ההסכם של יוני 2011, שבה נאלצו הנכים לצאת לרחובות ולמחות על ההתעמרות בהם. אני ממשיך לצטט מאותו מכתב: "לצערי הרב, נכון להיום, אגף השיקום אינו מהווה גורם משקם ומטפל בנכי צה"ל, אלא אגף אשר משאביו מופנים רק בכדי לחסוך בכספים אשר מגיעים לנכים, ויעדם האלטרנטיבי אינו ברור. הליך קלוקל זה נעשה תוך כדי רמיסת כבודם וזכויותיהם של נכי צה"ל", כותב היושב-ראש, "במחיר כבד ובלתי נסבל של החמרת מצבם הרפואי ופגיעה בוטה באיכות חייהם. על נכי צה"ל נגזרות גזירות חדשות מדי יום",

"עובדה הפוגעת בבריאותם, בשיקומם ובמיוחד בכבודם, והכול לצד הטלת רפש בארגון נכי צה"ל ונציגיו". זה אותו ארגון שהוטעה על-ידי משרד הביטחון, כשרק לפני כחודשיים ימים, בטקס ב"בנייני האומה", עמדו ראשי הארגון ורק שיבחו את אגף השיקום ומשרד הביטחון ושר הביטחון. אז מה קרה בחודשיים האלה? עד כדי כך שהטעו כנראה את ראשי הארגון. כנראה הונו את ראשי הארגון, גרמו להם לבוא ולשבח ולהלל את אגף השיקום ומשרד הביטחון, גרמו להם לצאת בתשדירי שירות ברדיו שאמרו "הוחזר כבודם של נכי צה"ל", ותראו מה קרה, איזו הפרה בוטה של הסכם.

ישנם נכי צה"ל שהיום יושבים מול משרדי אגף השיקום ומפגינים, הנכים היותר קשים בקרב נכי צה"ל. לצערי, מעיני ראש אגף השיקום הנוכחי, ומעיני גורמים אחרים מבין נושאי המשרה באגף, נשכחה מטרת קיומו הבלעדית של אגף השיקום והיא לטפל ולשקם את אלו שנפצעו או נפגעו במהלך שירותם הצבאי בהגנה על קיומנו כאן כעם עצמאי במדינתו. אני אספר לכם שהרופא הראשי של משרד הביטחון הוא נכה צה"ל ממלחמת של"ג שנקטעה רגלו, וביקש תותבת מהמשוכללות. סירב אגף השיקום וראש אגף השיקום לתת לרופא הראשי של משרד הביטחון את התותבת הזאת, פנה לקבל סעד משפטי בבית-המשפט המחוזי וזכה לקבל את התותבת באמצעות בית-המשפט.

הרופא הראשי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתנהל מול מעסיקו בבית-המשפט וזוכה במשפט, כי בית-המשפט מצא שאכן הוא זכאי. השאלה היא כמה אחרים,

מוותרים באמצע התהליך והם לא מגיעים בכלל למצות את זכותם. נגיע לחלשים. יש נכים קשים שממתינים חודשים לוועדות ליווי, וכאשר הם מגיעים לוועדות הליווי עקב החרפה במצבם הוועדה ללא כחל ושרק מורידה להם שעות ליווי. סליחה, גברתי היושבת בראש,

ישנן נכות חד-הוריות שעובדות והורידו להן החזר עבור צהרונים, ככה באופן חד-משמעי. נכה קטוע שתי רגליים מחכה מעל שבעה חודשים לוועדה. נכים נאלצים להוציא עשרות אלפי שקלים בהחלפת רכב רפואי. אני אתן עוד דוגמאות, ויש פה דוגמאות שונות. אני רק לא מבין מדוע אדם בן 82 רתוק לכיסא גלגלים שביקש מנוע עזר מחכה למעלה משנה, וגורמים לאיש הזה סבל בלתי נסבל, סבל שאנחנו לא יכולים לשאת כחברה ולהסתכל לו בעיניים. מעל שנתיים חסר רופא מרחבי, ומעל שנה, רופאה מרחבית, ויש רק רופא מרחבי אחד במקום השלושה. כל המערך הרפואי של אגף השיקום קרס ואין פוצה פה. יש עוד הרבה דברים הזויים באגף השיקום. אפשר לומר שדם רע זורם במסדרונות אגף השיקום. אדוני השר, חיילי השייטת שנפגעו על ה"מרמרה" עברו ועוברים ייסורי גיהינום עד להכרתם והעמדתם לוועדות רפואיות. אלה הגיבורים שפה שיבחנו אותם, מעל במת הכנסת, מטורטרים, ייסורי גיהינום. דיברו אתי אישית הורים של החיילים האלה. אני עומד כאן או יושב כאן היום, גברתי, חברי חברי הכנסת, נכבדי השר, לא רק בכובע של חבר כנסת אלא גם בכובע של נכה צה"ל שחווה, לצערו, את אותה מקצת משאת הייסורים שחווה נכה צה"ל. אבל אני חבר כנסת, ולי, בסופו של דבר, נותנים, כי יודעים שיש לי במה. ומה עושה אותו נכה מבית-שאן שטיפלתי בו לאחרונה? ומה עושה אותו נכה שאין לו הפה ואין לו היכולת, מוותר? מוותר? מי שעומד היום בראש אגף השיקום, אדוני, הוא קצין משוחרר שאין לו שמץ של מושג בנושא השיקום. לכאורה לתפקידים אלה נבחרים על-ידי מכרזים, אך למעשה לתפקיד הזה מתמנים חדשות לבקרים בשיטה פסולה של "חבר מביא חבר" או כסידור עבודה. ראה גם את שני ראשי האגפים הקודמים. הנהלים הפסולים שהכניס האגף הזה, והשתקפו ולו במעט בדוגמאות שהובאו על-ידי היום, צריכים וחייבים להתבטל לאלתר. אני אבקש מוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדון מחדש במטרותיו ובייעודו של אגף השיקום, שלאורך השנים השירות שהוא אמור להעניק לנכים רק מידרדר והולך. בעבר הלא-רחוק, לפני חודשים מספר, קיבל ממני ראש אגף השיקום מכתב על אופי ההתנהלות הכושלת שלו שבאה לפגוע בנכים, לא בא לסייע בשיקום אמיתי בנכים. אולם, לצערי, האגף הזה ממשיך בשלו, ואני ננזפתי במכתב מלשכת השר כיצד אני, כנבחר ציבור, מעז לפגוע באיש ציבור שעושה ככל אשר לאל ידו לטובת חברי, חברים בארגון נכי צה"ל. נשמעו ביטויים שונים: "תור הזהב של הנכים". אני אומר לכם, חברי הנכבדים, לגבי התור, אני מסכים, לגבי הזהב, אנחנו רחוקים כמרחק מזרח ממערב. גברתי היושבת בראש, נכבדי השר, נכבדי השר, נכבדי השר בגין,

נכבדי השר בגין, אני פונה אליך. אדוני השר, פונה אליך המציע ורוצה להסב את תשומת לבך, אבל אני רואה שיש מי שגוזל קצת. זה יכול לחכות קצת. סליחה. אני בין שני חברים טובים. אני יודעת.

חשוב לי שתשמע לפחות את הסיפא של הנאום. דיברו פה על תור זהב, יש תור, אבל אין זהב, אמרתי. כמרחק מזרח ממערב מהזהב שעליו דיברו. אבל אני רוצה להדגיש ביושר, גברתי היושבת בראש, וחשוב שעם ישראל ידע: באגף השיקום מצויים עובדים מצוינים, עובדים שמשקיעים את מיטב חלדם ומרצם לטובת נכי צה"ל.

אך רוח המפקד, האווירה, הדם הרע, הגזירות וההנחיות נופלות עליהם כרעם ביום בהיר מלמעלה, והם נאלצים לפעול על-פי רוח רעה זו. אנחנו נגן על אותם עובדים טובים. נסייע להם בוועדה פה, כדי שהם יקבלו את מיטב הכלים לטפל במי שהכי ראויים, ויותר ראויים, לקבל טיפול מיטבי, והם חברי, אחי, נכי צה"ל.

תודה רבה לך, חבר הכנסת משה מוץ מטלון.

ורואים שאתה גם בקי בחומר, וגם נשארת נאמן לתפקידך הקודם כמגן נכי צה"ל, יושב-ראש ארגון נכי צה"ל לשעבר. וכמה טוב להם שיש להם גם מי שיאמר את הדברים וישמש להם

אני מודה לך, גברתי. את הנוכחי הוא לא מחליף.

הוא יכול לשמש עזר גדול, והייתי שמחה מאוד אם היה שיתוף פעולה אמיתי,

בין כל הגורמים כדי לטפל בנושא הזה, שהוא לב לבה של החברה הישראלית. עד אשר יעלה השר זאב בנימין בגין, בשם שר הביטחון, לענות על ההצעה לסדר-היום, אני אפנה למזכיר הכנסת, נאזם באדר,

ברשות יושבת-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק הספורט (תיקון מס'

התשע"ב 2012, שהחזירה ועדת החינוך, התרבות והספורט. תודה. תודה רבה. אדוני, כבוד השר. נשמח לשמוע מפיך גם את תשובתו של שר הביטחון בנושא מצבם החמור של נכי צה"ל מול אגף השיקום, כפי ששמענו פה מפי חבר הכנסת מוץ מטלון, חלה הרעה חמורה שפוגעת גם בשיקום, ואפילו בבריאותם השוטפת של הנכים. בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, ציין הדובר, חברי מוץ מטלון, כשהעלה את הצעתו, שיש לי התמצאות מסוימת באגף השיקום במשרד הביטחון. הוא התכוון לעבר, כנראה. זה על יסוד עבודתה הנאמנה של אשתי באגף במשך שנים רבות, כעובדת שיקום, כאן במשרד הביטחון בירושלים. זה הקשר היחיד שיש לנו לאגף השיקום. ואני צריך לומר שכמובן, מטבע הדברים, ידעתי אז לא מעט. אבל חלפו שנים לא מעטות ואינני ממש מעודכן. אני אוכל כן לציין שלא נעמו לאוזני רבים מן הנכים ההצעות שהעליתי בזמני, וביניהן הצעה שאני חושב שתרמה לשיפור הטיפול בנכים יותר קשים. כאשר הצעתי, ואכן חוקק הדבר, שנכים בדרגת נכות עד 19% לא ייכללו במעגל הטיפול של אגף השיקום של משרד הביטחון, אלא הטיפול בהם יועבר לביטוח הלאומי, זה נחשב לחידוש שאיננו חיובי. אבל אני חושב שהוצאתם של רבבות אנשים שמצבם לא הצדיק טיפול אינטנסיבי כזה, שיפר את היכולת לטפל באותם נכים שזכאים לכך. ואף שאינני יכול לטעון לבקיאות בנעשה בלשכות השונות, אני בכל זאת, חברי, רוצה להביע צער על הדברים הקשים מאוד שאתה הטחת באגף הזה. כאשר מדובר על 55,000 איש שצריכים לקבל טיפול,

מטבע הדברים, כמו בכל מערכת שהיא גם פקידותית, יש לה כללים משלה, יש קשיים. לעתים הדרישות הן גבוהות מדי. לעתים הציפיות מופרזות. לעתים גם טועים האנשים, שבדרך כלל עושים עבודה טובה,

אינם חסינים בפני טעויות. אבל אני חושב שהתיאור, אני מתאר לעצמי שהתיאור החמור, כפי שאתה הצגת, שיכול להיות שנוגע לאנשים, ואפילו לא מעטים, אפילו לא בודדים, אלא עשרות מתוך 55,000, אני חושב שהכללה כזאת איננה מוצדקת, ואני מביע את צערי עליה, ובוודאי הדברים שנרמזו כלפי פעולתו של ראש האגף. יכול להיות אדם שהוא בעל ניסיון, והיה מפקד בצבא, ובמה יגרע ניסיונו זה מיכולתו לנהל גוף גדול לטובת הפונים אליו? השאלה היא, האם זה לטובת התקציב או לטובת הפונים? כי אם אני שומעת פה,

אדוני השר, שחלק מהנכים לא מקבלים טיפול רפואי מכיוון שנגמרו המכסות או נגמר התקציב לאותו טיפול, זה אומר שאנחנו במקום לא טוב בכל מה שקשור להחזרת החברה לאותם אנשים שתרמו באמת, בשנות חייהם, אולי הפוריות ביותר, ואיבדו דברים כדי להגן על המדינה, וכך אנחנו רואים אותם, היושבת-ראש, בסופו של דבר, כמספר, אנחנו בבעיה. אני מציע רק, סליחה, כן. את יושבת בנשיאות. השר בגין עושה כמיטב יכולתו, באמת, כדי לנסות להסביר עמדה של הממשלה. מי שצריך לענות על, הוא שר הביטחון. כמי שיושב בוועדת הכספים, כמי שיושב בוועדת חוץ וביטחון, אנחנו יודעים התקציבים המוקצים למערכת הביטחון, וההקצאות התקציביות ששר הביטחון צריך לתת דין-וחשבון כדי, לנו, בוועדות האלה, יודע בדיוק. אנחנו יודעים את ההקצאות, גם חברי מטלון. כשזה מגיע לזכויות ולטיפול באותם אזרחים,

אני מכבד באמת את מה שהשר בגין אומר, אבל מי שצריך לתת את הדין-וחשבון לנו, זה שר הביטחון. אני מסכימה, תודה. אני אשיב, גברתי, כמיטב יכולתי. אבל תשובה חלקית בוודאי קיבלת מן המציע. הוא אמר, על-פי האמת ועל-פי ההיגיון, שטיפולים חשובים אינם נמנעים גם במגבלות תקציביות, וישנם טיפולים שהם טיפולים לא בלתי חשובים, אבל אינם מאוד דחופים. אני מבקש, חברי, והייתי אומר את זאת גם לולא נוכחותו המאיימת של סגן שר האוצר, שבסופו של דבר אי-אפשר להתעלם ממגבלות תקציב. הדרישות, בכל תחום, תמיד עולות על כל תקציב אפשרי,

שאם יינתן לתחום מסוים, ייגרע מתחום אחר. וזו חובתה של הממשלה, כמובן בפיקוח של הכנסת, והדבר נתון לדיון ציבורי: האם הממשלה שוקלת כהלכה את סדר העדיפויות? אבל נוכחנו לדעת, וגם בעקבות זאת הוקמה ועדת-גורן, שהתקציבים גואים. תקציבי אגף השיקום והתקציבים למשפחות שכולות גואים,

בשנים האחרונות, לממדים שלא היה אפשר כבר לעמוד בהם. אז אולי נגיד להם פחות להיפצע, סליחה, גברתי. ופחות ליהרג, כי אין תקציבים. אני אומר מתוך היכרותי עם החומר: לא כל דרישה היא מוצדקת, ואפילו מצד לוחם עז נפש. לא כל דרישה אפשר לקבל,

ובמערכת כל כך גדולה דרושים כללים. ואני רוצה לציין, אני לא אשפוט, כמובן. בית-המשפט קבע שאדם נכה קשה ראוי לתותבת, למכשיר רפואי מתקדם יותר. אבל אני מבקש לציין את העובדה, ובניגוד למצב שהיה לפני עשרות שנים, שהמערכת לא נשאה פנים, היא לא נתנה את מה שביקש הרופא הראשי מאגף השיקום. הרי מה יותר קל לראש האגף ומה יותר מתבקש מלאשר לחבר שהוא עובד אתו כל יום ועושה עבודה מצוינת? אני חושב שכאשר מדברים על אפליה ועל פרוטקציה ועל הקלות לחברים, אז פה דווקא עמד ראש אגף השיקום בכבוד. זה נכון, כולם לא מקבלים. אני מבקש לציין שחלק ממה שאני רואה כהידרדרות של התנפחות התקציבים בשנים הקודמות נבע מחולשת ראשי המערכת בעמידתם הקלושה בפני לחצים שונים, ונתנו הטבות על יסוד פרטני אישי ללא תקדים, וכעבור שלוש-ארבע-חמש שנים הלוא תקדים הוא כבר תקדים, כי כולם יודעים וכולם שומעים, זו מדינה קטנה. אני מצטער שקצת הרביתי בהערות על יסוד השקפותי, אני צריך להביא בפניכם את התשובה היותר מסודרת, וודאי יותר מוסמכת, וודאי יותר מועילה של משרד הביטחון. וכך נאמר: ההצעה הדחופה לסדר-היום שהגיש חבר הכנסת מטלון עוסקת בפגיעה לכאורה בזכויות נכי צה"ל לטיפול רפואי. כן נטען בהצעה כי היחס של אגף השיקום והעומד בראשו לנכי צה"ל מידרדר ומעליב.

עניינים אלה הביאו ליציאתם של חלק מהנכים להפגנות, אלא שהמצב שונה בתכלית. ייעודו של אגף שיקום נכים הוא לסייע בשיקומו של הנכה בכל תחומי החיים, שיקום רפואי,

בתחום הלימודים והתעסוקה וסיוע לרווחה. אגף השיקום מטפל בכ-55,000 נכי צה"ל מוכרים. האגף רואה בנכים זכאים, כשעובדי האגף ומנהליו הם החייבים במימוש הזכאות. תקציב אגף השיקום עומד על כ-3 מיליארד שקל בשנה,

גברתי היושבת-ראש, לא סכום מבוטל, אני חוזר אל הדברים שקיבלתי להבאה בפניכם כאשר תקציב ההתקשרויות גדל בשנת 2012 בכ-150 מיליון שקל לעומת השנה הקודמת. בתחום הרפואה מוענק טיפול רפואי ברמה הגבוהה ביותר, כולל טיפולים בחוץ-לארץ וטיפולים משלימים, הרבה מעבר לסל הבריאות. אין כל שינוי, וודאי לא פגיעה, ברמת הטיפול הרפואי הניתן לנכי צה"ל. הטענות שמועלות עתה על-ידי ארגון הנכים בדבר פגיעה ברמת הטיפול הרפואי אינן נכונות ומונעות כנראה, לא, אני אסתפק בזאת, אינן נכונות. לפני כשנה נחתם סיכום דברים בין משרד הביטחון לבין ארגון נכי צה"ל. בסיכום דברים זה הלך המשרד לקראת הארגון לפנים משורת הדין בשורה ארוכה של נושאים שבאו על פתרונם לאחר שנים ארוכות של מחלוקת. רוב סעיפי ההסכם כבר מומשו, תוך הוצאה תקציבית ניכרת. במידה שישנם נושאים שלא באו על פתרונם, משרד הביטחון מבקש להמשיך את הדיאלוג עם ארגון נכי צה"ל עד למתן מענה מלא. לאחרונה נקטע דיאלוג זה, וזאת על רקע התנגדות הארגון לרפורמה בחוקי השיקום שאישרה הממשלה על-פי המלצות ועדת-גורן. משרד הביטחון דוחה את האמירות בדבר פגיעה בנכים ובשירותים הניתנים להם ומבקש לחדש את ההידברות עם ארגון הנכים בכל הסוגיות שעל הפרק.

אלה הדברים בשם שר הביטחון מטעם משרד הביטחון. אני חושב להציע,

להעביר את ההצעה הזאת, שהנושא שהיא עוסקת בו הוא ודאי חשוב לכולנו, לוועדת, העבודה והרווחה? העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת.

תודה רבה לך, אדוני השר זאב בנימין בגין, בשם שר הביטחון. המציע מסכים להעביר אז אנחנו נעבור להצבעה. מי שבעד הוא בעד להעביר את הנושא לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, ומי שנגד רוצה להסיר את הנושא הזה מסדר-היום. אני רק אזכיר שאנחנו מדברים על מצבם החמור של נכי צה"ל מול אגף השיקום. אנחנו עוברים להצבעה. מי שבעד הוא בעד להעביר את הנושא לוועדה, כאמור. אדוני המזכיר, חבר הכנסת מוץ מטלון, המציע, מבקש להוסיף אותו להצבעה. מובן שהצבעתו היא בעד, אם אני מנחשת נכון. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. אנחנו עוברים לתוצאות: בעד, 5, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובעת שהנושא מצבם החמור של נכי צה"ל מול אגף השיקום יעבור לדיון בוועדת

הרווחה והבריאות של הכנסת. אנחנו עוברים לנושא הבא בסדר-היום והוא: דוח הסניגוריה הציבורית, הצעות לסדר-היום מס' 8134, 8140, 8153, 8150, 8185 ו-8186. ראשון

ולצערנו הרב, מי שמחליט לאיזה שר להעביר איזו הצעה לסדר-היום זו מזכירות הממשלה. לנו אין יד בכך, אנחנו רק מחליטים על סדר-היום. אבל אנחנו נעביר גם, הביקורת לא עליך, השר בגין,

אני מבין שיש תלונות על דברי במליאה? חלילה וחס, אדוני השר.

אנחנו שמחנו, אבל אפילו, אתה בא, משתדל, יש שרים שלא מגיעים לענות לנו בכלל. וזה, אני מודה שאני לא יכול לעשות יותר ממיטב יכולתי, אין לי התחייבות כזאת.

גברתי היושבת-ראש,

אני רק יכולה להבטיח לך שנעלה את זה שוב בישיבת הנשיאות הבאה ונבקש מהמזכירות. כמו שהבנו, מזכירות הממשלה פה גם החליטה להעביר את הנושא הזה בין משרדים שונים. אותך ואת המציעים זה לא צריך לעניין, אנחנו צריכים לקבל תשובה וזה מה שנבקש לפעם הבאה. בבקשה, אדוני. גברתי היושבת-ראש, הדוח של הסניגוריה הציבורית שהונח השבוע על שולחנו של משרד המשפטים מביע זעקתם של הרבה עצורים במדינת ישראל, ובעצם מתוך המערכת יש פה טענה חמורה ביותר נגד מערכת המשפט ונגד מערכת החקירה המשטרתית. אני רק אגיד לך שתוך כדי הדברים שלך כבר מזכירת הכנסת העבירה את הדברים למזכירות הממשלה. אני חייבת להודות שגם היתה לי שיחה קודם, אני עוצרת לך את הזמן, גם עם השר התורן שאמור היה להיות כאן, והוא אמר שמאחר שהוא יודע שיש שרים נוספים אחרים ויש לו דבר חשוב על הפרק, הוא לא ישאיר את המליאה ללא שר, יש לנו פה נציגות של סגן שר האוצר. ועד עכשיו באמת היה כאן השר זאב בנימין בגין ומילא את העניין, ולי הובטח שיהיה פה שר במליאה, גם אם הוא איננו השר התורן על הלוח אבל יהיה שר, וגם את זה הפנינו למזכירות. מעכשיו ואילך אני סופרת לך שלוש דקות. אני מצטער, גברתי, עלי לעזוב. אנחנו מודים לך על זמנך.

מכיוון שיש לנו ממשלה של 18 שרים

יש לנו 18 שרים בממשלת ישראל, אין להם זמן. אזרחי ישראל שצופים בנו כרגע יודעים איזו ממשלה "מסחרה" זאת, לא ממשלה שעומדת על העקרונות הבסיסיים של הדמוקרטיה. לא ייתכן, לא יעלה על הדעת שאנחנו, חברי הכנסת, עמלים ועושים הכול למען לשרת את אזרחי ישראל, וממשלת ישראל המנופחת, הלא-יעילה, לא מואילה לשים לנו שר שיאזין לנו ויענה על הצעות לסדר-היום. זאת חוצפה. כן, אדוני ראש הממשלה. דרך אגב, זה 40 שרים וסגני שרים.

חבר הכנסת מיכאלי, אנחנו דיברנו על שר שיהיה תורן במליאה. חבר הכנסת מגלי, אני מהקואליציה ולכן לא תוקף אותה. אני מסכים לעובדה זאת אבל צריך להגיד את האמת. הדוח של הסניגוריה הציבורית הוא אחד הדוחות החמורים, הייתי אומר כתב אישום חמור ביותר נגד משטרת ישראל ונגד משרד המשפטים. לא יעלה על הדעת שחשוד שמובא לחקירה בתחנות המשטרה, לפי הדוח של הסניגוריה הציבורית לא מביאים לידיעתו את זכותו האלמנטרית להיחקר בנוכחות עורך-דין. לאחר החקירה, גברתי היושבת-ראש, מיידעים אותו שיש לו זכות לקבל סניגור או לקבל הגנה משפטית. פעם תקפנו את המדינות, באמת מדינות אפלות, שלא אכפת להן לא דמוקרטיה ולא חוקים. אבל לא יכול להיות במדינה כמו מדינת ישראל, שרוצה לשמור על הדמוקרטיה שלה וגאה בדמוקרטיה שלה,

לא דואגת ולא מוודאת, אני בא בטענות לשר המשפטים ואני בא בטענות לשר לביטחון פנים. הדוח הזה מתוך המערכת, זה לא דוח חיצוני. המקרים רבים, אפילו באחוזים ענקיים. אני לא הייתי ישן בלילות אם הייתי צריך לחשוב שאזרח שמובל לחקירה, לפעמים על לא עוול בכפו, אין לו הזכות האלמנטרית לקבל סניגוריה ציבורית או הגנה של עורך-דין. הרבה פעמים אני אומר לכם, חברי חברי הכנסת, הרבה מהתיקים שהמשטרה הזאת מבשלת יש בהם חשד וצריך לעשות הרבה סימני שאלה, האם החשוד, האם האדם שהובא לחקירה, הוא אדם שקיבל את הזכות האלמנטרית מבחינה חוקית, מבחינה דמוקרטית, או שתפרו לו תיק. אם המערכת באה וטוענת ונותנת לנו תמונת מצב מדאיגה ביותר, לא יכול להיות, איזה מין משטרה? האם אנחנו מדינת משטרה? אם אנחנו כזאת, אז בסדר, שנתנהג בהתאם. אבל אם אנחנו מדינת חוק, וחוקים שאנחנו חוקקנו בכנסת הזאת וחוקקנו על מנת שניתן הגנה אלמנטרית לאזרחים שלנו.

אני מניח שגם את, גברתי היושבת-ראש, פונים אלייך הרבה אזרחים על התנהלות המשטרה, על הטיפול. אני לא מדבר על אלה שאשמים בדין. אני מדבר לפעמים על אזרחים חפים מפשע, אזרחים טובים שמגיעים ואין להם אפשרות להביא אתם את הסניגוריה או את ההגנה המשפטית הנכונה. הם מסבכים את עצמם, כי בתחבולות תעשה לך חקירה. זה מה שאני מבין, כך המשטרה מתנהלת. חמור ביותר, גברתי. הם מכירים את הדוח, גם שר המשטרה, גם השר לביטחון פנים, ולא טרחו להכין לנו תשובה שתענה על הדרישות האיומות האלה. אני רק אזכיר קודם, שבאמת מזכירת הכנסת אמרה שהעבירו את זה לשר המשפטים, ורק ביממה האחרונה זה עבר למשרד לביטחון פנים. אבל זכותך וחובתם של הממונים על הדבר להביא תשובות על השאלות. אני כאן מנצל את הבמה, גברתי, ואני רוצה להגיד לאזרחי ישראל הרבים שנזקקים או מגיעים לחקירה כזאת או אחרת, שיש להם זכות אלמנטרית לקבל סניגוריה וייעוץ משפטי לפני תחילת החקירה. אל תאמינו לאף חוקר ואל תאמינו לאף קצין משטרה שמנסה לייצג את החוק, אם הוא לא נותן לכם את הזכות הבסיסית לבוא, להיחקר ולדרוש עורך-דין שיהיה נוכח שם. אלה שיש באפשרותם לשלם, עוד יותר טוב, אז אתה שוכר שירותי עורך-דין. אבל האזרחים המסכנים שאין להם האפשרות לשכור ולהביא עורך-דין בתשלום, המדינה מעמידה והסניגוריה הציבורית עומדת לרשותם. אם אני מסכם ואומר, אנחנו היום, בעקבות הדוח נגלה לנו מחזה מחריד בדמוקרטיה שלנו. אנחנו צריכים להילחם בתופעה הזאת. אני פה באמת מגנה את מי שאמור ליישם את החקיקה הזאת שהיא בדמנו ובנפשנו. אני אומר לאזרחי ישראל שלא ייבהלו וידרשו בכל חקירה להיות מיוצגים על-ידי עורכי-דין ועל-ידי החוק, וכך יישמר גם החוק ותישמר גם הדמוקרטיה. תודה רבה, גברתי. תודה רבה לך, חבר הכנסת מגלי והבה. הבא בתור ברשימת הדוברים, חבר הכנסת סעיד נפאע, איננו. חבר הכנסת אברהם מיכאלי, בבקשה. מייד לאחריו, חבר הכנסת אורי מקלב. אם הוא לא יהיה באולם אז, אנחנו נביא אותו. כן, ראיתי אותו לפני רגע. זה באמת היה מוזר, יש הפתעות. הסתדרת עם יעקב אדרי, סגן יושב-ראש הכנסת?

בבקשה. חבר הכנסת מיכאלי, לרשותך שלוש דקות. כשאתה מזכיר את רשימת כל סגני היושב-ראש, זה יפה. אתה יודע כמה חברים שלך מהמשפחה שלך ומהחברים שאתה דואג להם יכולים ליפול בתוך הרשת הזאת? אני אאפס את השעון. אתה יכול להתעלם ממה שאומרים ולהתחיל לדבר. גברתי היושבת-ראש, בראש הישיבה, אדוני השר, סגן שר האוצר, אתה שר, מה אתה מחפש מאחור? חשבת שמקלב נהיה שר? מקלב עוד לא שר. חברי חברי הכנסת, אכן דוח הסניגוריה הציבורית הוא דוח חמור. חברי חבר הכנסת מגלי והבה באמת הזכיר נושא מסוים שפורסם בדוח, הנושא של זכות ייצוג משפטי של הסניגוריה הציבורית. יש עוד כמה דברים בתוך הדוח שאין ספק שאנחנו ככנסת נצטרך לבוא ולדרוש הסברים מהגורמים הממונים על ביצוע חוקים שחוקקנו פה בכנסת הזאת. חוק הסניגוריה הציבורית, גברתי היושבת-ראש, אנחנו, הכנסת חוקקה. אם מדובר בתמונת מצב חמורה של זלזול בזכויות חשודים, פגמים בטיפול בעברייני מין מורשעים,

גברתי יושבת-ראש הכנסת, נלחמת לחוקק חוקים כאלה ואנחנו פה רבים בשביל לקדם עוד סעיף בחוק,

החוקים האלה מופרים, החוקים האלה לא מיושמים. אני פה דווקא רוצה, מבלי להיכנס כרגע לפירוט החמור של הדוח, אני רוצה להצביע על משהו שלדעתי זה פגם של החקיקה הסיטונית שמתבצעת פה בכנסת. הרבה מאוד חקיקה מתבצעת בוועדות שונות ומביאים למליאה, ולפעמים אנחנו יושבים יום וליל ומאשרים פה חוקים. אבל, חברי, מה הטעם בחקיקה הזאת אם אנחנו לא יודעים לפקח עליהם, אם אנחנו רואים שאחרי חמש שנים ועשר שנים מפרסמים דוחות על חקיקה שהיא בעצם לא מיושמת? אזרחי ישראל שומעים על חוקים שונים, על זכויות של עציר לקבל ייצוג משפטי. הסניגוריה הציבורית אמורה ואמונה ועושה עבודתה נאמנה לייצג את אותם עצורים. אבל מה לעשות שהעצורים האלה, גם לא מיידעים אותם. לפי הדוח יוצא שאפילו אין תקנות ברורות, או יותר נכון כללים ברורים לאותם חוקרים איך מותר להם לחקור ומתי מותר להם לחקור. אם אותו עצור מקבל דיווח, אחרי שהוא כבר עצור ויושב בחקירות, שיש לו זכות ייצוג, אנחנו פה מפירים כללים בסיסיים של ניהול כללי משפט תקינים.

אני עדיין לא רק מאשים את הממשלה, אני מאשים את עצמנו. אנחנו בכנסת לא עושים את עבודתנו נאמנה בפיקוח. אנחנו צריכים על כל חוק, גברתי היושבת-ראש, כל כמה חודשים, כל זמן סביר לעשות מעקב, ואז לדרוש מהם דין-וחשבון מה הם עשו עם החוק שאנחנו טרחנו ועמלנו עליו. אחרת אנחנו עושים צחוק באמת מהחקיקה, צחוק מהבניין הזה. אנחנו גם בטוחים שהכול בא על פתרונו בשלום כי יש חוק,

ואז מתברר שאף אחד, מגלים מהדוח של הסניגוריה הציבורית שחוקים שכבר חוקקנו כאן לפני חמש שנים,

לא מיושמים. לכן אני אומר, בואו קודם כול נדרוש אנחנו מעצמנו את עבודתנו. אני אומר רק דבר אחד, ברשותך. הדבר שקרה פה בכנסת, שמכריזים פה מצב חירום במדינה מדי שנה בצורה רוטינית, לפני שבועיים עשינו את זה. עלו פה חברי כנסת, תקפו ותקפו ולא ידעו על מה הם תוקפים. לפני שבוע בג"ץ שיבח את הכנסת. בג"ץ אמר: הכנסת עשתה עבודתה נאמנה, למה? הלכנו שם, וחקרנו, נברנו במשרדי הממשלה, ופתאום משרדי הממשלה שינו את הדברים שלא שינו 60 שנה. אז לצערנו, דברים ששוכבים שם 60 שנה, בשנה-שנתיים האחרונות הכנסת התערבה, ועדות משנה בראשותי עשו את זה, בוועדת החוץ והביטחון וועדת חוקה. אני אומר: יש עדיין סיכוי ותקווה שדוחות כאלה לא יפורסמו אם נעשה פיקוח נאות,

וזו חובתנו. תודה רבה לך, חבר הכנסת אברהם מיכאלי. הבא בתור ברשימת הדוברים, חבר הכנסת אורי מקלב, שהוא גם סגן יושב-ראש הכנסת, ומייד לאחריו, עוד סגן יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת גאלב מג'אדלה.

אני חושבת, נוכחות ענפה, הסגנים הם רוב אלה שמאיישים את המליאה, גם בשעות הפחות,

אנחנו פה בייצוג של אחד,

ארבעה, והיה פה גם אדרי, אז חמישה מתוך לא הרבה חברי כנסת. גם התפקיד שלנו מחייב. גם התפקיד שלנו מחייב להישאר. חזר בכבוד אליו. חבר הכנסת, מזמן חזר בכבוד אל המליאה.

בבקשה, אדוני. גברתי היושבת בראש, תודה רבה לך, חברי הסגנים, חברי חברי הכנסת, באין שרים אנחנו בעצם לא מוגבלים, יש שר, סגן שר האוצר.

אם האוצר היה בידו היינו נראים אחרת.

לסגן השר ליצמן כבר לא,

אבל אנחנו באמת לא נתיש ולא נוציא את התסכול שלנו על היושבת בראש ונאריך בזמנים בשל כך שהשר לא נמצא. אבל כפי שאמר חבר הכנסת, סגן היושב-ראש לשעבר מגלי והבה, שחוסר הנוכחות של השרים, וכפי שידוע, גם מה שלי ידוע, שהיה מדובר שהנושא הזה בכלל לא יידון היום, ושכל אחד מגלגל על אחר, זה בעצם משקף את המצב. ואם אנחנו לא צריכים ככה להסתמך רק על דוח הסניגוריה הציבורית אנחנו יכולים לראות,

הנה אנחנו רואים שאת אף אחד זה לא מעניין, וכל אחד בורח מהעניין, ואף אחד לא רוצה להתמודד עם הדוחות האלה,

אנחנו נמצאים פה,

שמדבר על זכויות של עצירים, על אנשים, אנחנו לא מדברים כאן על נושא כספי, על אנשים, וכל אחד מאחוריו הוא בן-אדם, ומאחורי זה יש משפחה ויש ילדים ויש מצוות התלויות בארץ. יש מצוות שאי-אפשר, בתוך תרי"ג המצוות שיש לנו, יש מצוות שאפשר לקיים אותן רק בארץ,

פטורים: נושא שמיטה, מעשרות, יש עוד הרבה דברים. יש גם כאלה מהמצוות שלא נוכל לקיים גם בארץ עד שיגיע בית-המקדש. כן, הקורבנות.

אבל אנחנו אומרים, יש ודאי כאלה שאנחנו יכולים היום, ויש אנשים ששואפים לעלות לארץ ולו רק כדי לקיים מצוות התלויות בארץ. אבל יש גם מה שנקרא "מת מצווה". מת מצווה זה אחד שאין מי שמטפל בו, אף אחד לא. הוא נקרא מת מצווה, וחובה על כל אחד ואחד מישראל, ואפילו לכוהן, להיטמא לו כדי לטפל. ברוך השם בארץ-ישראל אין דבר כזה.

אף שרוצים להפריט את הנושא הזה, והיום רוצים למסחר את כל נושא הטיפול בנפטרים, זה היום נושא, אבל אין לנו מספיק זמן כדי לדון בזה.

יש מי שיטפל. אין מצב שאין מי שיטפל. יש חברות קדישא,

יש אחרים שיטפלו. אבל אני אומר לכם, יש עצורי ואסירי מצווה, שאין מי שיכול לטפל בהם, שהם בעצמם לא יכולים לטפל. למה הוא נקרא "מת מצווה"? הוא לא יכול לטפל בעצמו. אין מי שמטפל בהם, אין מי שדואג לזכויות הבסיסיות שלהם. הדוח הזה, מספיק שהוא נכון רק ב-50%, הוא דוח חמור ביותר, בשל כך שכתוב בו, שלהערכתנו, או מסקנתנו, שנידונים חפים מפשע מרצים מאסרים ממושכים. זה הרי דבר שאיך אפשר לעבור עליו לסדר-היום? שרבים, נידונים חפים מפשע מרצים מאסרים ממושכים. אם זה לא נכון, שיבוא מישהו ויגיד שזה לא נכון.

הסניגוריה הציבורית יש לה מושג על מה היא מדברת. כשהיא אומרת את הדברים הם צריכים להדיר שינה מעינינו. ואנחנו יודעים שהסניגוריה הציבורית בסך הכול עושה עבודה, היא ממומנת, היא לא יכולה להגיד הכול, היא עצמה גם מוגבלת, וכשהיא אומרת את זה, ונמצאים אנשים, אנשים אחרים שאומרים את זה, איך אנחנו יכולים לעבור לסדר-היום במצב כזה? אנחנו היום בוועדה לפניות הציבור, אני מספר לכם, חברי חברי הכנסת, הוועדה לפניות הציבור, בראשותו של חבר הכנסת דוד אזולאי, קיימה היום דיון,

לא קשור לנושא של ההצעה לסדר-היום, בנושא זכויות או הטיפול באסירים חולים, בעקבות מקרים של אסירים שנפטרו בבית-הכלא או לאחר שאשפזו אותם ברגעים האחרי-אחרונים, והם הלכו לעולמם עקב נוהל לא מסודר, או בעקבות מחדלים כאלה ואחרים, והוועדה רצתה לדון בעניין הזה. בפני הוועדה הופיעו שני אסירים לשעבר,

היום בבוקר, אחד שהיה אסור 12 שנה ואחד שהיה אסור 24 או 25 שנה. מטבע הדברים כשמדברים על מישהו שהיה אסור 26, 24 או 26, סליחה שאני פשוט לא מדייק זה נקרא מאסר עולם. זה בטח לא על כייסות. זה לא על כייסות. זה על עבירות חמורות. ואנחנו מדמיינים לעצמנו גם, כשרואים אסיר כזה, הוא לא נראה איזה חנון, אחד כזה, אלא נראה קצת אדם, הם לא פתחו בכמה משפטים, ושניהם, עם פרץ רגשות,

גברים שישבו בכלא הרבה שנים לא יכלו להשלים את משפטם. אני השתתפתי בוועדה לפניות הציבור כשהיו מקרים, לא הבנתי מה אמרת,

האסירים האלה פרצו בבכי עד שלא יכלו להמשיך לספר מה עשו להם, מה הם עברו, מה חבריהם, מה הם ראו בתאים לידם. זה היה הפתעה עבורנו. חבר הכנסת מיכאלי היה. הופתענו, נדהמנו לראות דבר כזה, שאסירים, אסירים קשוחים, מה שנקרא, שעברו משהו,

אחרי כמה משפטים לא יכולים להשלים את המשפט שלהם ונותנים בכי שהיה קשה להרגיע אותם, מפרץ הרגשות, על מה שהם עברו ומה שהם ראו אצל אחרים. אדוני יודע על מה הם נשפטו? אני לא יודע, הם לא אמרו על מה הם נשפטו,

הם הביאו מקרים של אסירים לידם, מה שהם עברו, כולם שברי כלי, גם מבחינה נפשית, גם מבחינה פיזית. לא צריך, אני כבר מסיים. והם מספרים סיפורים על העריצות, על הזלזול, על ההשפלות, על הענישה הקולקטיבית, שמדברים אל העצים והאבנים, אין מי ששומע אותם, אין מי שמתייחס אליהם. אני רוצה גם להגיד לכם שאחד הדברים שהופתענו ופשוט נדהמנו ממנו, שגם הגונדרית שהופיעה שם, שהיא ראש אגף האסיר, באיזה זלזול דיברה אתנו. שאלתי אותה אם אני גם אסיר שככה מדברים. הבנו על מה הם מדברים. זה משהו שנהפך לאופי.

אבל הנושא הזה הוא רק חלק. אם אנחנו אומרים היום שהאסירים לא מקבלים את הזכות האלמנטרית שאנחנו רואים, הדבר הכי גרוע, חברי חברי הכנסת, גברתי היושבת-ראש: היום המעצר משמש כלי לא כדי למנוע הפרעה בחקירה, אלא כלי השפלה, כלי הפחדה, כדבר שרוצה לקדם את החקירה של אותו אסיר. איפה נשמע דבר כזה? איך יכול להיות שכל כך הרבה מאסרים לא נגמרים בכתבי אישום? ולא רק שלא נגמרים בכתבי אישום, אין אף אחד שמשלם על כך, אין אף אחד שנותן את הדין על כך. אלה דברים שמדינה יהודית ומדינה בכלל,

לא יכולה לעבור עליהם לסדר-היום, ואני מקווה מאוד שהנושא הזה, שאנחנו מעלים אותו לסדר-היום, לא ייקבר ולא ייעצר באיזו ועדה.

להעביר את זה לאחת מהוועדות, ואני מאמינה שיהיה לך גם רוב לעשות את זה. בבקשה, חבר הכנסת גאלב מג'אדלה. אני חושבת שהוא לקח את הזמן גם בטרם, אבל זה היה נושא כל כך חשוב שלא רציתי להפריע. גם דיבר חבר הכנסת אורי מקלב באמת מעומק לבו ומכאבו, כמו שהוא יודע גם בוועדה לפניות הציבור להקדיש את האוזן,

גברתי היושבת-ראש, כבוד סגן שר האוצר, אני מציע, זה עדיין בהצעות, עוד לא בזמן שלי. אין לי ספק שאתה תיתן תשובה יצירתית, אבל אני מציע שתשובה תהיה במועד אחר על-ידי השר המוסמך. אני מציע, אולי עדיף. בבקשה, אם זה ככה. כבוד סגן היושב-ראש, מתגבשת פה התייעצות קדחתנית להציע בסוף שזה ילך לוועדה, וכבוד השר הממונה, המופקד על הנושא, יבוא לוועדה. אז התחלנו מהסוף. ההישג, כבר השגת. אני רוצה לומר לך, גברתי היושבת-ראש, שאנחנו כל הזמן מתגאים, מדינה דמוקרטית, חברה דמוקרטית, מחוקקים חוקים לתפארת זכויותיו של האזרח, ובסוף החוקים שאנחנו מחוקקים כאן רומסים אותם בזכות הבסיסית האלמנטרית של האזרח. מה זה לעצור אזרח, לא לומר לו את הזכות הבסיסית שזכותו לייעוץ משפטי בטרם הוא אומר דברים שיכולים להיות לרעתו, ובהכשלתו ובהבאתו בסופו של דבר למאסר ולבית-סוהר. זו זכות בסיסית, אלמנטרית, שאזרח שאינו זוכה להשכלה, לידע, שאינו יודע זאת, צריך לומר לו. הדוח חמור מאוד. קראתי אותו חלקית. אני מציע שבפעם הזאת לא נוותר על מאבקנו לטובת האזרח וזכותו, ונעשה את הכול כדי שהפעם נמצה את הנושא באופן הכי יעיל ואפקטיבי.

זו חובתנו כי עולים מהדוח דברים חמורים. בהזמנות זו אני רוצה לומר יישר כוח למחברים של הדוח על העבודה הנפלאה שהם עשו ועל דאגתם לאזרח הקטן, שאינו יכול לממן עורך-דין או אינו יודע זכויותיו, ופוקחים את עיניו לזכות בסיסית וחשובה זו. אנחנו מתגאים במערכות כאלה, סניגוריה ציבורית. אגב, התקדמנו עכשיו התקדמות יפה מאוד, גוף מבקר לפרקליטות המדינה, ועכשיו לשכת עורכי-הדין מקיימת סמינר באילת גם בנושא הזה. אני חושב שזה הישג שלנו ככנסת, שפעם ראשונה בתולדות החברה הישראלית יש גוף מבקר לפרקליטות המדינה, פעם ראשונה שלציבור יש נגישות לביקורת על עבודת הפרקליטות. אני מקווה שהפרקליטות לוקחת את הדבר הזה בהיבט החיובי וממקום אמיתי ולא ממקום קנטרנות, כי זה לא היה הרצון שלנו. הרצון שלנו היה, ואמרתי את זה לפרקליט המדינה בוועדה לביקורת המדינה: אתה צריך להיות גאה שאנחנו מקימים גוף ביקורת, כדי שאתה, בבוא העת, עם פרישתך, תלך בראש מורם ובקומה זקופה, היה לך גוף מבקר לעבודתך, לטובתך.

תודה רבה לך, חבר הכנסת גאלב מג'אדלה. כאמור, מאחר שאין תשובת שר אני אתן עכשיו עמדה אחרת לחבר הכנסת שלמה מולה ומייד אחר כך אנחנו נצביע אם להעביר את ההצעה לוועדה. בינתיים המציעים יוכלו לחשוב על איזה ועדה. ועדת הפנים. השר לביטחון הפנים, זה התחום שלו. יכול להיות שזה חוקה, חוק ומשפט. או לוועדה לביקורת המדינה. נראה לי חוקה, חוק ומשפט. זה יותר הגיוני, כי זה הפרקליטות. לנו אין בעיה, גם, או ביקורת המדינה. בינתיים שחבר הכנסת, גברתי היושבת-ראש, רבותי המציעים, ייצוג משפטי הוא אחת הזכויות הבסיסיות של האדם, שגם מוגנת בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. אני חושב שהפרקליטות, על-פי הדוח לפחות, על-פי הדוח של הסניגוריה הציבורית, מערימה קשיים על בקשות למשפט חוזר. בדרך כלל הפרקליטות עצמה נמצאת בניגוד עניינים, הרי היא הציגה את התביעה בבית-המשפט. אז הם לא יכולים עכשיו לבוא ולהגיד,

אנחנו מסכימים שיהיה משפט חוזר. אם יהיה משפט חוזר,

אולי הם יפסידו והדיון חוזר. לכן עצם העובדה שמבקשים מהפרקליטות לתת תגובה, את הסכמתם למשפט חוזר אחרי שהם הציגו אותו, אני חושב שזה אולי דבר שאנחנו, כמחוקקים, צריכים לחשוב עליו. הדבר השני, לפחות על-פי הדוח, הפרקליטות מונעת, מונעת, את זכות ההיוועצות בסניגורים. כשאדם חשוד, נחקר, הרי כל אזרח בישראל, אזרח פשוט שהמשטרה עוצרת אותו, לוקחים אותו לחקירה, והמשטרה בדרך כלל משתמשת בכלים מניפולטיביים כדי שהוא בסופו של דבר יודה. לפעמים אנשים מתוך לחץ מודים באשמה על דבר שכמעט לא עשו. הרי יש דברים שחוזרים על עצמם הרבה פעמים. אחד הסעיפים, למשל, האסירים שעומדים להשתחרר לא יכולים להיות מיוצגים למשל בוועדה לשחרורים. אז מה הבעיה שאותם אסירים שנמצאים בבית-סוהר כן יהיו מיוצגים? לכן אני חושב שמצד אחד כן צריך לשמור על החוק, אבל מהצד השני הדבר החשוב ביותר במדינה דמוקרטית הוא שגם לחשוד, גם לאסיר, יש לו הזכויות הבסיסיות. אני חושב שדוח הסניגוריה הציבורית הוא דוח באמת שחור לפרקליטות ולמשטרה. חייבים לחקור כיצד הגענו לכך. דרך אגב, מי בדרך כלל מיוצג באמצעות הסנגוריה הציבורית?

אותם אנשים חלשים, אלה שאין להם כסף, המסכנים. בעלי הון, יש להם כסף והם לוקחים את טובי הפרקליטים, כי הם משמנים, נותנים להם הרבה כסף. בסוף גם בעניין הזה החלשים אוכלים אותה. תודה רבה לך. אני אחזור שוב ואומר את אותה דילמה שהיתה למזכירות הממשלה

להעברת נושא הדוח של הסניגוריה הציבורית, כי יש פה גם ענייני משפט ופרקליטות וזכויות של חשוד, וכמובן גם התנהלות של המשטרה בתיקים של חשודים או בחקירת חשודים. לכן רק היום העבירו למשרד המשפטים, לשר המשפטים לתת תשובה. במשרד המשפטים אמרו, לא, זה לא אנחנו, זה המשטרה. את אותה דילמה יש לנו פה עכשיו, כדי שתחליטו לאיזו ועדה אתם רוצים להעביר את זה. אם עיקר הדוח הוא באמת על ההתנהלות המשפטית בתיק הזה, אני חושבת שראוי לנכון שזה יעבור לוועדת החוקה, חוק ומשפט. אם עיקר הדוח הוא על כך שלא שומרים על זכויות החשודים בתוך ההליך המשטרתי, אז סביר להניח שוועדת הפנים היא הוועדה הרלוונטית. אתם המציעים, אתם תחליטו לאיזו ועדה לדעתכם. חבר הכנסת אורי מקלב?

חבר הכנסת אברהם מיכאלי? הרוב חוקה, חוק ומשפט.

חבר הכנסת שלמה מולה? אני לא בין המציעים. חבר הכנסת גאלב? ועדת החוקה, חוק ומשפט. אז אנחנו מצביעים אם להעביר את הנושא לוועדת החוקה, חוק ומשפט ונקווה שגם נקבל שם את התשובות על כל השאלות שעולות מהדוח המאוד-חמור הזה. אנחנו עוברים להצבעה. מי שבעד, הוא בעד ועדה. מי שנגד, הוא רוצה להסיר את זה מסדר-היום.

ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. אנחנו נעבור לתוצאות: בעד,

אני קובעת שההצעות לסדר-היום בדבר דוח הסניגוריה הציבורית יעברו לוועדת החוקה, חוק ומשפט, ונדון שם. לפני שאנחנו עוברים לנושא הבא בסדר-היום, הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת. חבר הכנסת יריב לוין, בבקשה. אני אודיע לחברי הכנסת,

שיש כמה הודעות, ואחת ההודעות גם דורשת הצבעה. בבקשה, יושב-ראש ועדת הכנסת יריב לוין. תודה רבה. גברתי היושבת-ראש,

חברות וחברי הכנסת,

ההודעה הראשונה, שאיננה מחייבת הצבעה: ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות תדון בהצעות לסדר-היום של חברי הכנסת שלמה מולה, דניאל בן-סימון ועפו אגבאריה בנושא:

ההודעה השנייה, שמחייבת הצבעה: הכנסת החליטה בישיבתה ביום כ"ב בטבת התשע"א, 15 בפברואר 2012, להעביר לוועדה לקידום מעמד האשה את הצעות החוק הבאות: הצעת חוק תגמולים לנשים השוהות במקלטים לנשים מוכות (מענק הסתגלות), התשע"א 2011, פ/3232/18, של חברת הכנסת זהבה גלאון וקבוצת חברי הכנסת, ואת הצעת חוק תגמולים לנשים השוהות במקלטים לנשים מוכות (מענק הסתגלות), התשס"ט 2009 פ/793/18, של חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת. יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות ביקש להעביר את הצעות החוק הנ"ל לדיון בוועדת העבודה מן הנימוק שעניינן של הצעות אלה נמצא בתחום סמכותה. יושבת-ראש הוועדה לקידום מעמד האשה הביעה את הסכמתה לבקשה. לפיכך, ועדת הכנסת ממליצה למליאת הכנסת לשנות את החלטתה ולהעביר את הצעות החוק כאמור מהוועדה לקידום מעמד האשה לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. אבקש את אישור הכנסת להמלצה זו.

תודה רבה לך, יושב-ראש ועדת הכנסת, וברגע שתגיע למקומך אנחנו גם נעבור להצבעה על אישור ההודעה. ברשותך, אנחנו עוברים להצבעה. בבקשה. מצביעים. הצעת ועדת הכנסת להעביר את הצעת חוק תגמולים לנשים השוהות במקלטים לנשים מוכות (מענק הסתגלות),

ואת הצעת חוק תגמולים לנשים השוהות במקלטים לנשים מוכות (מענק הסתגלות), התשס"ט 2009, מהוועדה לקידום מעמד האשה לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה.

נעבור לתוצאות: בעד, 9, אין מתנגדים, אין נמנעים. ההצעה עברה. אנחנו עוברים לנושא הבא בסדר-היום: גל ההתייקרויות במשק,

ראש הממשלה, מסיבת עיתונאים להודיע לעם ישראל שהתקבלנו ל-OECD, ארגון מאוד חשוב.

הישג שהתחילה אותו ממשלת אולמרט והמשיכה אותו ממשלת נתניהו, והעיקרון המרכזי בקבלתנו ל-OECD זה הפערים בחברה הישראלית. גל ההתייקרויות בכל המוצרים, מהדלק עד העגבנייה, כשאת בוודאי לא אשמה במחיר הגבוה של העגבניות, אבל זה בוודאי לא מעשה שמים, זה מעשה ידי אדם, ממשלה צריכה לדאוג, ואני, אמרתי את זה בשבוע שעבר, לבי אתך. מצד אחד, הממשלה פוגעת בחקלאים, שמצבם הולך ומידרדר והם קורסים, ומצד שני, המוצר שלהם, העגבנייה, עולה ביוקר לצרכנים. אני עוד לא ראיתי ממשלה אשפית כזו, מצליחה כזו, פוגעת הן בחקלאים והן בצרכנים. עד מתי גל ההתייקרויות האלה יימשך? עד מתי נשלם יותר מ-30% על הסל שלנו, סל המזון, יותר מאירופה? עד מתי? פעם, כפי שאת יודעת בתור קיבוצניקית, היתה במדינה הזאת שכבה קטנה של עשירים ושכבה קטנה של עניים, והיתה באמצע שכבת ביניים גדולה. זאת חברה שיש בה חלוקה שוויונית, פחות או יותר.

מועדון המיליונרים גדל כל שנה במאות, פער השכר, מ-4,000 ומשהו ל-300,000 בחודש יכול להיות שאנשים לא יקלטו את המשמעות הזאת, והמחירים עולים והמזון מתייקר, ומה לא קורה. ואחר כך אתם באים ואומרים, כממשלה: הקטנו את האבטלה, ויש צמיחה, הצמיחה לא מחלחלת במקום הנכון. יש אנשים שלא מסוגלים להתחיל את החודש, יש אנשים שלא מסוגלים לגמור את החודש, להם קוראים עניים ומספרם הולך וגדל, וקו העוני הולך ועולה, וילדי ישראל מתחת לקו העוני, מספרם הולך וגדל. עד מתי? לא יכול להיות שהמצב הזה יימשך. ואחר כך אתם מתפלאים למה יש מחאה חברתית. אז הגדלתם את הממשלה, הרחבתם את הקואליציה, ברוך השם, אתה אדוני מלך העולם, אבל מה עם האזרח?

תודה רבה. תודה רבה לך, חבר הכנסת גאלב מג'אדלה, וכמו שהבטחתי, חבר הכנסת משה גפני, ובהמשך אני אבקש מאת אחד מסגני היושב-ראש להחליף אותי, כי גם לי יש דברים לומר בנושא הזה, אני אחת המציעות, אבל כמובן לא נפריע לשאר הדוברים. בבקשה, חבר הכנסת משה גפני, לרשותך שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, גברתי השרה, סגן השר, רבותי חברי הכנסת, אם לא תובל המחאה החברתית כנגד לומדי התורה, אז תהיה מחאה חברתית על העלאת המחירים. יכול להיות שיהיו כאלה, מפני שאני מבין שיש שם גם אינטרסנטים שהם אינטרסנטים פוליטיים. אבל אני מקווה שאם תהיה מחאה, אולי תהיה ברית, מה תהיה? אולי תהיה ברית, היתה, בשנה שעברה היתה.

לא רק אני, אבל אני ישבתי עם ראשי הסטודנטים, עם איציק שמולי ואחרים, וישבתי גם עם המארגנות של המחאה החברתית. אבל לא כנציגו של אלוהים. כיושב-ראש ועדת הכספים ישבת.

יש הבדל עצום.

לא כנציגו של אלוקים ולא כיושב-ראש ועדת הכספים אלא כאיש ציבור. אני ישבתי אתם גם קודם ואני אתם בקשר, לא קשור לשום דבר ממה שאמרת. כי ייצוג של אלוהים הסתיים מזמן. לא, לא, ממש לא.

לא לזה, שהציבור לא, אתה צודק. שהציבור שמקשיב לנו, ישבתי אתם רק כאיש ציבור,

שהמחאה היא מחאה נכונה. אני לא בטוח, אגב, שהשנה זה יהיה מכיוון שהקואליציה היא מאוד רחבה, ומסתבר שלא תהיה מחאה חברתית. אבל אנחנו צריכים לדאוג לעניין הזה, מכיוון שמחירי המוצרים הבסיסיים במדינת ישראל הם בלתי מתקבלים על הדעת בעליל, וצריך למנוע את העניין הזה. בעמדתי, אני נגד פריצת מסגרת התקציב, אני נגד הגדלת יעד הגירעון, אני לא רוצה שמדינת ישראל תהיה כמו מדינות, לצערנו הרב, אנחנו רואים שזה פוגע גם בכלכלה שלנו, שהן ממש מתרסקות מבחינה כלכלית. גם דירוג האשראי שלהן יורד, גם האבטלה עולה,

כל המדינות שעליהן אנחנו מדברים, אסור שזה יקרה אצלנו, ולנו יש משק חזק. אנחנו צריכים לעשות את הדבר הכי פשוט, כמו שאמר פעם ראש הממשלה, כמו שמנהלים משפחה. כשיש ילד חזק וילד חלש, במצב כלכלי קשה או במצב קשה במשפחה, קודם כול דואגים לילד החלש ורק לאחר מכן הילד החזק צריך לתרום את חלקו לעניין. ומעמד הביניים הוא החלק החלש, השכבות החלשות הן המעמד החלש. בצפון תל-אביב ובמקומות אחרים, כמו הרצלייה-פיתוח, אין בעיות, מה שאנחנו נעשה בתקציב המדינה זה בכלל לא רלוונטי. הבעיות הן בשכונת-הארגזים בדרום תל-אביב, שם הבעיה. החלטה שלנו פוגעת בחינוך של הילדים, פוגעת בבריאות של הילדים, פוגעת ברווחה, בכל הדברים שבהם ההחלטה שלנו היא החלטה שקובעת. ב"מגדלי אקירוב" שום החלטה שלנו לגבי הכלכלה לא תשנה במשאבים, באמצעים, ביכולות של הילדים שנמצאים שם במערכת החינוך. לא תהיה אחות בבית-הספר, ההורה שגר שם באיזו קומה ב"מגדלי אקירוב" ישלח את הילד שלו או את הילדה שלו לאחות פרטית. או שישכור אחת צמודה.

לא דיברתי על העשירים-עשירים-עשירים. דרך אגב, זה מה שהיה עם שרי אריסון, לא? כשהיא היתה חולה, הזמינו לה אחות צמודה.

אני בכוונה לא אמרתי שמות. רציתי לדבר באופן ערטילאי, ואני גם לא רוצה, אני לא רוצה גם לדבר לשון הרע בחודש סיוון אז דיברתי כללית. אוי, חלילה וחס, אז דיברתי עכשיו לשון הרע? לא, לא, לא, לא.

ולכן, ההחלטה שלנו בעניין הזה היא החלטה שאו תועיל או תפגע,

במעמד הביניים ובשכבות החלשות. העמדה שלי, אני אמרתי אותה, אני אומר אותה גם כאן, במליאה הכנסת. אני אמרתי אותה גם בתפקיד שלי כיושב-ראש ועדת הכספים, לשנות את סדרי העדיפויות, לקחת מהחזקים. הרי מה שקרה, מדינת ישראל היא מדינה מצחיקה בעניין הזה. היא לקחה משאבי טבע, מה שהקדוש-ברוך-הוא נתן לכל אזרחי המדינה, ונתנה את זה לעשירים במחירים מגוחכים. אותו דבר עם ים-המלח, אותו דבר עם מחצבים,

זה מה ששינינו בחוק ששינסקי, להגדיל את התמלוגים שהמדינה מקבלת. המדינה הכוונה אזרחי המדינה. אני הבנתי שגם רוצים לפתוח את ההסכם החדש עם חברת הגז "תמר" וזה כדי לתת את המחיר הריאלי ולא את,

אנחנו פה. 4 נקודה משהו דולר לעומת 5?

אבל הם לא יכולים לעשות את זה בלי הסכמה שלנו,

נעקוב אחרי כל הדברים האלה. אני לא רוצה להאריך בעניין הזה. אני קבעתי, בעקבות הדיון פה אני מקווה שזה גם יעבור לוועדת הכספים. בתחילת השבוע, תחילת השבוע בשבוע הבא זה יום שלישי מפני שיום שני זה אסרו-חג אז לא תהיינה ישיבות, אני קבעתי דיון על העניין הזה. קבעתי דיון גם בוועדת הכספים על הנושא הזה של הפחתת המכסים, האם זה מועיל להורדת

מכיוון שיש מדיניות של האוצר של הפחתת מכסים גורפת, ועדת-קדמי. האם זה יועיל להפחתת המחירים? האם זה עלול לפגוע בתעשייה המקומית? אבל בעיקר הנושא של הוזלת המחירים של המוצרים הבסיסיים. זה חשמל ומים ודלק ומוצרי מזון וכל מה שנלווה לעניין הזה. אני לא יכול להציע את זה, אבל אני הייתי מבקש, אם מישהו יציע אחרי זה, להעביר את הדיון הזה לוועדת הכספים, ושם יכול להיות שיהיו יותר אנשים. את הדיון הזה?

להביא את ההצעות.

תודה רבה לך, חבר הכנסת משה גפני. הבא בתור ברשימת הדוברים, חבר הכנסת שלמה מולה. ויחליף אותי בינתיים סגן יושב-ראש הכנסת גאלב מג'אדלה כדי שאני אוכל גם לומר דברים בנושא זה. בבקשה, חבר הכנסת שלמה מולה. גברתי היושבת-ראש, תודה רבה, האמת היא, לי יהיה מאוד קשה עם הקואליציה הזאת, וגם לקראת התקציב לשנת 2013. ואני יודע שלרב גפני קשה.

כנראה לי יהיה קשה שבעתיים, אני מודיע לך. כשאנחנו דיברנו על גל ההתייקרויות, אדוני סגן שר האוצר, גל ההתייקרויות במוצרי היסוד הבסיסיים, גם כשהצענו חלופה גם במסגרת הצעת התקציב, הממשלה דחתה. גל ההתייקרויות, בדלק, בחשמל, במוצרי יסוד, בפירות וירקות, בתחבורה ציבורית, במים, בתרופות שבדרך כלל אנשים חולים צורכים. והאמת היא, אתה משתוקק, כשאומרים לך: הכלכלה הישראלית חזקה, אנחנו חברים ב-OECD, לכן יש הרבה מאוד אנשים שחיים טוב. אבל מדי שנה, בדרך כלל כשהחגים מגיעים לפתחנו אנחנו רואים עשרות אנשים עומדים בתור לבקש, לקבל חבילות מזון מעמותות וארגונים. וכל הזמן אנחנו מרגישים, כאישי ציבור, את תחושת הבושה של אותם אנשים שבמידה מסוימת אפילו המדיניות הכלכלית של כל ממשלות ישראל מפקירה אותם. ותראו מה שהולך להיות עכשיו. אני מביט עכשיו קדימה לקראת שנת תקציב 2013, התופים התחילו כבר להישמע בסביבה, ואומרים לנו פקידי האוצר ושר האוצר: הולך להיות קיצוץ קשה, בין 17 מיליארד ל-20 מיליארד שקל. מי אמר את זה? תיכף אתה תאמר את דבריך. מי אמר את זה?

אמרו לנו: הולך להיות קיצוץ עמוק מאוד.

שמענו, אמרו לנו.

שנייה, רגע, שנייה.

מספרים לנו לפחות.

שנייה. סגן השר, אני מניח אתה משיב. בשביל זה אנחנו נזמין אותך להשיב, אדוני, אמרו לנו,

אדוני סגן השר. אתה חבר כנסת, אתה לא ילד. אדוני סגן השר, בשביל זה אתה מוזמן להשיב. ולהגיד לנו שאין קיצוץ.

אנחנו מאוד רוצים לשמוע, ולבשר לנו. ולקבל את הבשורה הזאת שאין קיצוץ. אם אתה תודיע לי עכשיו, לא יהיה קיצוץ, אני אתנצל. עשינו עסק? בבקשה. מספרים לנו, לפחות מוציאים את זה בהודעות לעיתונים, מי? שהולכים להעלות את המע"מ ל-17%. עוד הפעם, מי ייפגע מעליית המע"מ? האוכלוסיות החלשות. אלה שיש להם תמיד אין להם בעיה ללכת למלא את סל הקניות בסופרמרקט. הוא צודק. הוא יש לו מקורות קואליציה. הוא בקואליציה. עכשיו תשמע, אדוני סגן השר, אני שמעתי את שר האוצר אומר אתמול, תשמע טוב, אני שמעתי אותו, שר האוצר אומר: הולך להיות תקציב קשה בשנת 2013, יהיו בו הרבה מאוד גזירות. הוא מאוד שמח שיש קואליציה רחבה שתעביר את התקציב. אני רוצה להודיע לך, אדוני, אל תספרו אותי לפחות.

תעשו על 94. לא 94, תספרו 93. אם יהיו גזירות כלכליות, לא יהיה. אני מודיע לך, לא נהיה שם. אותך לספור?

תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו, נא לסיים.

לסיכום אני רוצה להגיד לך,

כבוד השר, סגן השר.

הוא היה רוצה להיות שר, אבל. כמי שמכינים בדיונים את התקציב לשנת 2013, אני יודע שאתם אי-שם בסביבות יולי-אוגוסט תאשרו את התקציב בממשלה. אני מציע לכם, תוציאו בבקשה את האוכלוסיות החלשות מהגזירות שאתם מתכננים. ואני חושב, גזירות כלכליות על האוכלוסיות החלשות זה לא צדק חברתי. זה לא יהיה חכם, זה לא יהיה נכון, וסוף-סוף אולי בפירמידה העליונה, תיגעו בהם. אתם הרי יודעים, אלופי הקמת ועדות, ובסופו של דבר, הוועדות שאתם מקימים כדי להטיל מסים על העשירון העליון, אתם לא מסוגלים. הרי הטייקונים והפוליטיקאים, במיוחד הבכירים, מחוברים זה בזה, זה עם זה.

ולכן אני מציע, בבקשה, תוציאו לפחות את האוכלוסיות החלשות, את אלה שמסתכלים עלינו, אלה ששלחו אותנו, מצפים מאתנו שאנחנו נהיה הפה שלהם. תוציאו אותם מהגזירות הכלכליות הצפויות. תודה רבה.

אתה אל תכניס אותם, אנחנו, אגב, חבר הכנסת מולה, כבוד סגן היושב-ראש, אתה יכול להציע את זה בהנהלת הקואליציה. יש לכם פורום, קוראים לו הנהלת הקואליציה. שם דברים מתקדמים.

חברת הכנסת סגנית היושב-ראש אורלי אבקסיס לוי. אתה עוד לא רגיל לקואליציה. יש הנהלת קואליציה. שמענו על זה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, סגן השר, כמו שאתם יודעים, בעוד כיומיים,

בשבת הקרובה, אנחנו נחגוג את חג השבועות, והוא ידוע, בין יתר הכינויים שלו, חג הביכורים, חג הקציר. ויש לו באמת היבט חקלאי עם משמעות כלכלית-חברתית. אבל לצערי הרב, סל הביכורים של שנת 2012 מחייך, כמו שאנחנו יודעים, בעיקר לאוכלוסייה מאוד מאוד מסוימת בחברה שלנו, אבל לרבים אחרים, ביניהם גם קשישים,

ילדים בסיכון,

הסל הזה הוא פשוט, לצערי הרב, או במקרה הטוב באמת דליל מאוד ובמקרה הרע הוא פשוט ריק. בגלל זה יש התורים האלה באמת לכל העמותות שמחלקות את המזון. לצערי הרב, אם היתה לנו אופציה אחרת, יכול להיות שבאמת היינו יכולים לוותר על העמותות. הנושא הזה, לפעמים אפילו ירקות הופכים להיות במחוזותינו דבר-מה של מותרות. אם אנחנו רואים מבוגרים וקשישים שמוותרים לפעמים אפילו על תרופות חיוניות, אני לא מדברת על מותרות אלא על תרופות לאיזון לחץ דם, סוכרת, אפילו לא על מחלות קשות אלא על משהו שישמור את הבן-אדם מאוזן, כדי שלא יחמיר מצבו, וכל זאת כדי לקנות איזו ארוחה. ולא ארוחה שיהיה בה,

כשהעגבניות עולות 16 שקלים, אז הם בטח לא יקנו עגבניות בסל שלהם, אבל הם יצטרכו משהו מינימלי שיחזיק אותם. זה לא משהו חדש, אנחנו רואים לא מעט דוחות בנושא הזה. אבל ישנם ילדים שלהורים שלהם אין כסף לשלוח אותם לחוגים, להעשיר להם את הידע. ישנם ילדים שהם מסומנים מבחינה חברתית בבתי-הספר ככאלו שאין להם את המחברות הטובות, שאין להם אפילו כלי כתיבה מינימליים, וכתוב להם על המצח: אני שווה פחות, כי גם לא יהיה לו כסף להגיע לאותם חוגים ואפילו לשיעורי עזר שישימו אותם כשווים בתוך המערכת החינוכית. אני יכולה להמשיך כך הלאה והלאה את מצעד הביקורים העצוב הזה בשדרה של החברה הישראלית, אבל אני רוצה לשים דגש היום על נושא שצריך להדיר שינה מעינינו, מצב הקשישים במדינת ישראל. יבוא סגן השר ויגיד לי: אז אמרו. אבל יש יותר מדי שמועות ולחשושים, ואם לא רק אני דואגת אלא שר הרווחה, שמוצא לנכון לעלות ולומר את דבריו ולהשמיע אותם גם ב"גלי צה"ל", מסתבר שבחלק מהגזירות שיובאו לנו לאישור על שולחן הכנסת, יש קיצוצים חריפים במוסד לביטוח לאומי, וביניהם זכויות של קשישים. אנחנו צריכים להבין שהאוכלוסייה הזאת, חלקה הגדול סובל מעוני מחפיר, מדלות, מקושי יומיומי לשרוד ולהתקיים. יוקר המחיה מכריע אותם מדי יום. מחירי הבריאות והתרופות שהם נאלצים לשלם גוזלים מהם ומתקציב האוכל שלהם. יש קשישים במדינת ישראל, חלקם חיים בגפם, שלא יכולים להרשות לעצמם גם לרכוש אוכל וגם לרכוש תרופות ואולי אפילו לצאת לאנשהו,

זה כבר באמת מותרות,

אבל דמיינו לעצמכם לרגע את אותו קשיש, לבדו,

באותה דירה, שלא יכול לדאוג לא לקירור ובחורף לא לחימום, ולא יכול, גם כשהוא פותח את המים הוא קצת מתחשבן, כי יכול להיות שחשבון המים יהיה גדול מדי, אבל הוא לא יכול לקנות תרופות. אז הקשישים האלה יכולים להיות האבא והאמא, הסבתא והסבא שלנו, אבל סביר להניח שזה לא יקרה בדיוק באוכלוסייה הזאת, אבל של השכנים שלנו. זה דור שגדל בצניעות, שבנה את המדינה, נלחם על קיומה, גידל וחינך את ילדיו לאהבת הארץ, ודווקא ברגעי האמת שלנו בחברה, תש כוחם. אנחנו שומעים על כוונות לקצץ בקצבאות הקיום של אותם אנשים קשישים, וגם ככה הקצבאות האלה דלות,

קצבה בסיסית לא מספיקה ולו לקיום בסיסי של שגרת חיים דלה. ועל הכסף שלהם אנחנו שמים עין באוצר, כי להם אין מספיק פה, ומה גם שיכול להיות שבאיזה אופן אנחנו נקריב אותם כחלק מההקרבה שלנו כדי לשמור על האיזון התקציבי. אדוני היושב-ראש, אני יודעת את הרגישות, אבל מאז הקיץ החברתי האחרון, ופה אני מנסה לסיים ולסכם את הדברים, נוספו דוחות על גבי דוחות וסיפרו לנו כמה קשה המצב בקרב אוכלוסיית המבוגרים בינינו ואיך הורע מצבם במהלך השנים וכמה חשוב לתת להם מענה ולשפר את מצבם. אבל אם הרמזים האלה, שמגיעים מכיוון האוצר ומהמשרדים הרלוונטיים שבהם הולכים לקצץ, אם מדובר באמת אמיתית, ואנחנו תיכף נראה, לא יהיה אפשר להסתיר את זה לאורך זמן, זה כמו היריון, צריך להגיע לאיזה תאריך ולאשר את זה, לא נוכל להעביר, אם זה באמת, אז סימן שאבדה דרכנו, ששכחנו כמה גדולה המצווה לסעוד ולכבד את הורינו וסבינו, וגם אנחנו נגיע לשם מתישהו. אבל בפתחו של חג מתן תורה, הכל-כך קדוש לנו, עלה בי הפסוק, ואני חייבת לצטט אותו, מספר תהילים, פרק ע"א פסוק ט': "אל תשליכני לעת זקנה ככלות כחי אל תעזבני". וכולנו כנראה, במקרה הטוב, נגיע לשם.

זה פשוט מאוד, את יכולה לתרגם את הדברים שלך בזה שישראל ביתנו יתייצבו נגד התקציב, נגד הגזירות. אדוני, אנחנו גם מתוך הקואליציה מנענו בפעם האחרונה הרבה דברים.

המשיכו בזה.

להגיש הצעה,

מותר להם, אנחנו נדחה את זה. בבקשה, אדוני, חבר הכנסת איציק כהן, סגן שר האוצר. עכשיו תשמעו ממקור ראשון את התשובות. תשובה מוסמכת ממקור ראשון. כבוד סגנית יושב-ראש הכנסת, את רוצה לבוא להחליף אותי?

מולה, חבר הכנסת שלמה מולה, ידידי היקר, הוא שמע ויודע. אז תקן אותנו, בבקשה. על כל פנים, קודם כול אני אתייחס לשנת 2012, הנס הגדול של כלכלת ישראל, כשכל העולם כולו קורס. היית ביוון, עשית סיבוב שם? סע שבועיים לארגנטינה ותחזור. האמת היא, לא, אבל אני רואה וגם שומע. לא הייתי ביוון, אבל אני שומע. תפסיקו להלך עלינו אימים ביוון. תפסיקו להלך עלינו אימים. לפני רגע היית יושב-ראש, התנהגת בנימוס. מה קרה, אתה רק יורד למטה אתה מתחיל להשתולל? דחילק.

תפסיקו להלך עלינו אימים. חבר הכנסת מג'אדלה. מה זה, מה זה? כל פעם מזכירים את יוון. למה באמת אתה מזכיר את יוון? מה אני אזכיר, את באקה-אל-ע'רביה?

למה אתה לא מזכיר את שוויצריה? לך לשוויצריה. אני פה לפניך. אני נולדתי פה. אני נולדתי פה. גם הסבא שלי נולד כאן. גם סבא שלי נולד כאן, גם דוד המלך נולד פה. דרך אגב, החופשות ביוון, מהחופשות בארץ. גיאוגרפיה? על כל פנים, קצת נתונים על 2012, גברתי היושבת-ראש. על-פי נתוני הלמ"ס, לא נרשמה בשנה האחרונה עליית מחירים חריגה.

חריגה. חכה, נרשמה כן, אבל לא חריגה. חשבתי שאתה ואני לא גרים באותה ארץ. ב-12 החודשים האחרונים, ידידי שלמה מולה, מאפריל 2012, בהשוואה לאפריל 2011, נרשמה עלייה בשיעור של 2.1% במדד המחירים לצרכן, קרוב מאוד, הרב משה גפני, למרכז היעד של בנק ישראל. וזה במשבר הגלובלי העולמי, רק המעונות עלו למעלה מ-30%.

אני אומר "המדד הכללי". אני אפרט. אבל זה מתקזז עם הירידה של מוצרי החשמל שתורידו עליהם את המס. כשמודדים את עליית המחירים, מודדים את עליית המחירים לצרכן,

אני לא יכול, את חייבת להגן עלי. אני לא יכול, חברי הקואליציה תוקפים חבר קואליציה.

אני אאשר קריאות ביניים אבל תשתדלו שזו תהיה קריאת ביניים. בבקשה.

2.1% במדד המחירים לצרכן, קרוב מאוד למרכז היעד של בנק ישראל. הסתכלות על התייקרות של מוצר בודד, כמו שאמרת עכשיו, אינה מבטאת את יוקר המחיה הכולל, המבוטא באמצעות מדד המחירים לצרכן. אין מה לעשות, ככה מודדים.

למרות האמור לעיל יש לציין כי נרשמה עלייה ברכיב החשמל,

בעיקר עקב גורמים חיצוניים, גורמים שאין לממשלה שליטה עליהם וגם לכם אין שליטה עליהם, כגון מחירי הנפט העולמיים וההתפתחויות במצרים. בתוך כך ממליצה ועדת המחירים המשותפת למשרד האוצר ומשרד האנרגיה והמים לפקח על רווחיות חברות הגז הטבעי בישראל. משק הגז הטבעי בישראל מהווה נושא בעל משקל ציבורי רחב, לאור היקפו המשמעותי והשפעתו הרחבה על כלל תושבי המדינה, על רמת המחירים של מוצרי צריכה בסיסיים במשק, כמו גם על רמת החיים באופן כללי. נחיצותו של הגז למשק מוחלטת, והלכה למעשה כמעט חסרת אלטרנטיבה בטווח הזמן הקצר והבינוני. הוועדה רואה חשיבות רבה ביצירת איזון בין התשואה הנדרשת למפיקי הגז ובין מחירי הגז שייקבעו עבור צרכני גז, לרבות צרכני גז תעשייתיים וקטנים.

תעמוד רמת הפיקוח על הרמה הנמוכה ביותר, הכוללת בין היתר גם דיווח על רווחיות ומחירים, מתוך ציפייה שהפעילות הרגולטורית, שלמה, אתה לא מקשיב לי, המבוצעת במשק תוביל ליצירת משק תחרותי ורמת מחירים סבירה.

כדאי שתשמעו טוב טוב, סגן היושב-ראש, ווינר, ויקטור: מדד מחירי המזון, אשר לו חשיבות רבה לשכבות החלשות, רשם יציבות ואף ירידה בשנה האחרונה, וזאת בניגוד לעלייה ניכרת במחירי המזון במדינות ה-OECD, אפרופו שווייץ, יוון, במהלך תקופה זו. גם במדד מחירי הדירות, אשר לא נכלל במדד המחירים לצרכן, נרשמה התייצבות ברמת המחירים בשנה האחרונה, זאת לאחר עליית מחירים ניכרת בשנים האחרונות, ואף חלה ירידה נוספת במחירי דירות חדשות. עד כאן 2012. עכשיו, מה ששמעת,

אבל צודק חבר הכנסת מולה, השכירות עלתה, וזה לפעמים מעיד על קיפאון בשוק הנדל"ן,

ולכן זה לא מסמן שעכשיו אפשר לקנות דירה,

ביום שני האחרון, לא יודע כמה היו פה במליאה,

אני ראיתי אותך, שר האוצר התייצב פה על הדוכן הזה והכריז שמשרד האוצר, שר האוצר, נותן פטור ממס למוסדיים שישקיעו בבניית דירות להשכרה להשכרה. באזורי הביקוש: בתל אביב, בראש-העין, מודיעין.

אדוני יושב-ראש ועדת הכספים, הרב משה גפני, על 4,000 דירות לשכירות בשנה. בעשר שנים, מולה, החשבון 40,000 דירות, זה יביא למפנה.

אנחנו נדאג שזה יתגלגל ללקוח, לצרכן, או שאנחנו נשאיר את זה ככה אצל,

בוודאי,

מחיר הקרקע אפס, פטור ממסים על רווחים,

אבל לפעמים הוא יכול לשמור לו את זה בכיס שלו ולא לגלגל את זה לצרכן, ואז אנחנו הוצאנו או ויתרנו על הכנסות של המדינה אבל לא דאגנו,

זה לא תמיד עובד ככה, ואתה יודע את זה, אדוני סגן השר. אדוני יכול לדבר על 17% מע"מ?

עכשיו נדבר על 2013, מה שמעת, אמרו לך, דלית, יש לך מקורות, מה שלי אין. הרב משה גפני, אתה מפסיד את 2013. האם אתה יכול להתחייב על, באשר לתקציב 2013, אז תשמעו תשובה מוסמכת ולא שמעתם,

ועיתונאים עושים "פישינג" ודגים פה, דגים שם. אבל האמת היא כזו: על-פי הכלל הפיסקלי לגידול בהוצאה, יהיה הגידול הריאלי בתקציב המדינה ב-2013, שים לב שלמה, הגדול ביותר בשנים האחרונות. הכלל הפיסקלי, זה גם תוצאה של עבודה של משרד האוצר שמביא בחשבון גם את ממוצע אחוזי הצמיחה, וכאחד המרכיבים בנוסחה, אז ההוצאה ב-2013, הגידול בהוצאה יהיה הגדול ביותר בשנים האחרונות. אבל אנחנו חיים את המציאות, לא חיים, ובימים אלה מעבדים הצוותים המקצועיים במשרד האוצר את הנתונים לגיבוש הצעת התקציב ל-2013. כפי שמסתמן כעת, אני אחכה שמשה גפני יגמור את שיחת הטלפון כי זה מאוד חשוב.

זה יגיע אליך לוועדה ואתה לא תדע מה אמרתי, אנחנו באווירת סוף יום אומנם, אבל, אתה במתח. גברתי, בימים אלה מעבדים הצוותים המקצועיים במשרד האוצר את הנתונים לגיבוש הצעת התקציב. כפי שמסתמן כעת, הצרכים התקציביים של שנת 2013 גוברים על המקורות העומדים לרשות ממשלה.

גוברים.

הצרכים גוברים על המקורות העומדים לרשות הממשלה. על כן, כדי לעמוד במסגרת הפיסקלית של ישראל ולשמור על אחריות פיסקלית הנדרשת, אף שכאמור, התקציב יגדל משמעותית, תצטרכו הממשלה ואתם, חברי חברי הכנסת, לקבל החלטות לא קלות בנוגע לקביעת סדרי עדיפויות בתקציב. זה יגיע לממשלה ויגיע גם אליכם,

ואתם תצטרכו להחליט, אחרי שהממשלה תחליט. הממשלה מחויבת לשמור על משמעת קואליציונית ותקציבית כדי לאפשר המשך התמודדות עם המצב הכלכלי הגלובלי הלא-פשוט. אחריות כלכלית ומשמעת תקציבית הן תנאי הכרחי להמשך היכולת שלנו לשמור על צמיחה גבוהה ואבטלה נמוכה. אני גם אתן פסוק מפרשת הביכורים אחרי שתשאלי.

השאלה שלי, שלום, מר לוי. האם יש תכנון לפגוע בביטוח הלאומי,

האם אי-אפשר לדאוג לאיזה איזון תוך כדי העדפה של לשמר את האוכלוסייה החלשה שתשרוד לפחות את התקופה הקשה שעומדת בפנינו ולמצוא מקורות תקציביים נוספים, אחרים, שיאזנו את הפערים בחברה, הממשלה הזו, כפי שאת מכירה אותה, היא ממשלה חברתית, בעלת אג'נדה חברתית. והוכחנו את זה בארבע שנות תקציב: 2009, 2010,

2012. הממשלה הוכיחה שהיא ממשלה חברתית והשקיעה יותר מכל הממשלות בפרויקטים חברתיים. כך אני אמרתי ואני חוזר ואומר: המקורות שעומדים לרשות הממשלה ב-2013 קטנים יותר מהצרכים, גדולים יותר מהצרכים, סליחה, קטנים יותר מהצרכים,

נצטרך להכין תקציב והממשלה תצטרך להחליט עליו וזה יגיע אליכם לכנסת וגם אתם תצטרכו להחליט עליו כי אתם חברי כנסת. האם יהיו בו סדרי עדיפויות?

שאלות ספציפיות אל תשאלי אותי מכיוון שהעבודה היא עבודה שמתבצעת כעת. אז כל, גם התגובות של שר הרווחה וכל מה שקורה סביב העניין הזה של הביטוח הלאומי וקיצוץ בקצבאות זיקנה וכדומה, זה עורבא פרח או שיש לזה יסוד? עוד הפעם: אני לא אתייחס לשמועות ואני לא אתייחס לשום ספקולציה, שום מספר לא יצא מתוך האוצר, שום אמירה לא יצאה מתוך פקידי האוצר, זה הכול ספקולציות והפרחת בלונים באוויר. אני שוב חוזר ואומר: כפי שמסתמן, הצרכים התקציביים ב-2013 גוברים על המקורות העומדים לרשות הממשלה. הממשלה תצטרך לעשות התאמות.

תקציב מאוזן, תקציב שיעמוד ביעד ההוצאה, תקציב שיעמוד ביעד הגירעון. ההחלטה היא החלטה של חברי הממשלה, אחרי זה היא מגיעה אליכם, חברי חברי הכנסת. אני אמרתי: הממשלה בארבע שנות תקציב שכבר העבירה, 2009,

2011,

הוכיחה שהיא הממשלה הכי חברתית שהיתה במדינת ישראל, כך, לא נגזים, אבל אולי בין האחרונות. הכי חברתית. חוץ מהתקופה שהרב דוד לוי היה חבר ממשלה. אבל זה הממשלה הכי חברתית שהיתה.

כפי שגברתי היושבת-ראש סיימה פסוק, תהילים,

לקראת חג הביכורים, אני גם, פסוק מפרשת הביכורים: "השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך את ישראל ואת האדמה אשר נתתה לנו כאשר נשבעת לאבתינו ארץ זבת חלב ודבש". תודה רבה לכם וחג שמח. תודה רבה לך וחג שמח. אנחנו נעבור לנושא הבא בסדר-היום, לפני שאנחנו ממשיכים הלאה, חברי הכנסת המציעים, אני ביניהם, אבל אני אפנה, ועדת הכספים. חבר הכנסת, מה ירצו המציעים, מה שרוצים המציעים. תודה רבה על נדיבותך. חבר הכנסת שלמה מולה?

כספים. חבר הכנסת גפני כמובן, וגם אנוכי, כספים. אז אנחנו עוברים להצבעה. מי שהוא בעד, הוא בעד להעביר את הנושא לוועדת הכספים להמשך דיון. בבקשה, הצבעה. מי שמתנגד רוצה להסיר את הנושא מסדר-היום.

עבודה מהירה של,

יש תוצאות: בעד 8, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובעת שההצעה לסדר-היום, גל ההתייקרויות במשק, עוברת לוועדת הכספים, וכבר מכריז יושב-ראש ועדת הכספים שהדיון יהיה כבר ביום שלישי הקרוב, יום שלישי ב-10:00. ואף אחד לא יכול להגיד שהכנסת מתמהמהת. לא ועדת הכספים. הממשלה מבקשת שהדיון יהיה ביום ראשון.

מה הממשלה, ? ביום ראשון. חייב להגיד שסגן שר האוצר שהוא גם ירא שמים מבקש מיושב-ראש ועדת הכספים,

להגיש ביום ראשון, מה שאומר: בוא נסיר את זה מסדר-היום. אבל אנחנו עוברים לנושא הבא. שר מגיע לתת תשובה וחבר הכנסת המציע לא נמצא. מי חבר הכנסת המציע? רוברט אילטוב. אנחנו נעבור לנושא הבא בסדר-היום וניתן, תשובה, לא. אין הצעה לסדר-היום כאשר חבר הכנסת המציע אינו נמצא. ניסינו לבדוק אם חבר הכנסת המציע נמצא.

אנחנו יכולים לעבור לנושא הבא בסדר-היום ואז לחזור לנושא הזה, אם תאשר. טרחנו, עמלנו, אספנו תשובות. יכול להיות שהוא בדרך למליאה, זו גם אפשרות. אבל גם יכול להיות שלא.

אתה יודע כמה פעמים, אנחנו עוברים לנושא הבא בסדר-היום, להצעה לסדר-היום בנושא: התעללות קשה בבעלי-חיים והחזקתם בתת-תנאים ב"שוק הציפורים" הפועל בשבתות בשרון,

של חבר הכנסת יואל חסון, ותענה שרת החקלאות ופיתוח הכפר, חברת הכנסת אורית נוקד.

לא מתאים לו. עשר דקות, נכון? עשר דקות לרשותך.

גברתי היושבת-ראש, גברתי השרה, חברי חברי הכנסת, אני ביקשתי את ההצעה הזו לסדר-היום מכיוון שאני יחד עם אזרחי מדינת ישראל, קוראי "ידיעות אחרונות", הזדעזענו לראות את הכתבה, את התמונות ואת הנתונים שהוצגו ב"ידיעות אחרונות" במוסף "7 ימים", בכתבה של העיתונאית שוש מולא, שבה היא מתארת ממצאים מאוד מאוד קשים במה שנקרא "שוק הציפורים" שפועל בכפר-קאסם. גברתי היושבת-ראש, אני מבקש ממך, לפנים משורת הדין, כי זה חשוב לדיון, להראות לך את התמונות, את התמונות המזעזעות שאנחנו רואים כאן, של התעללות בבעלי-חיים, אנחנו נוכל להפנות את הצופים לאתר המסוים באינטרנט, אבל לי אסור לאשר לך.

חשבתי שאישרת. אבל אני כן הייתי רוצה לראות. אני יכול להעביר לך.

מראות מאוד מאוד קשים. תופעה של סוחרים שסוחרים בבעלי-חיים,

ללא פיקוח, בכלובים, לא, קשה לומר בכלל מלה שקרובה להתנהגות אנושית. כלבים וגורי כלבים פשוט מתים להם בתוך הכלובים האלה ונזרקים לשטח, לפחי האשפה. לא שורדים את החום, לא שורדים את הריח, לא מטופלים. תוכים שנארזים בצורה מזעזעת. התנהגות שפשוט לא תיאמן, שקורית במדינה מסודרת. אני רוצה להגיד לכם משהו. מי שהיה לדוגמה במזרח, במדינות המזרח יש תופעה כזאת של שווקים של בעלי-חיים. תאמינו לי, בלי לפגוע חס ושלום בהודו או בתאילנד, במדינות האלה, שהן מדינות טובות, יפות וחזקות וידידות של מדינת ישראל, אפשר לראות שם, ובאמת אין שם כזה פיקוח, שלא מתייחסים לבעלי-חיים כמו שאנחנו רואים בתמונה הזאת, ובכלל,

גם בשוק הזה. במה שנקרא "שוק הציפורים" נמכרים בעלי-חיים שאני בכלל לא חושב שמותר למכור אותם. נחשים וכל מיני דברים. מי בכלל קובע והאם בכלל מישהו מפקח על הדבר הזה? מוחזקים שם בעלי-חיים נדירים, בעלי-חיים נדירים שבכלל אסור לסחור בהם, שבכלל אסור למכור אותם, שמקומם או בטבע, או, במקרה הכי טוב, בגן-חיות. ההתעללות הזאת, כפי שמתוארת שם, היא באמת דבר שאי-אפשר לתאר אותו, ואני לא יכולתי לעבור עליו לסדר-היום, כמי שמגדיר את עצמו חובב בעלי-חיים וגם אנושי ועם רמת מוסר. אני טוען תמיד שמי שמתעלל בבעל-חיים יתעלל גם בבן-אדם. זה בא מאותה משפחה. אני קודם כול חייב לומר שבאמת הדברים, כפי שהובאו לידיעתי גם מעבר לכתבה במוסף "7 ימים" של "ידיעות אחרונות", כמו שאמרתי, העיתונאית שוש מולא, גם הארגון "פטרואה" ככה הוא נקרא, "פטרואה" שהוא באמת עושה עבודת קודש, וחוקרים ובודקים ועוקבים ומכינים דוחות ובדיקות על כל מיני נקודות במדינת ישראל שמתקיים בהן סחר בבעלי-חיים, לא מפוקח, לא מנוהל, תוך כדי עבירה על החוק וגם תוך כדי, כמו שאמרנו, התעללות קשה בבעלי-חיים. התופעה הזאת היא תופעה, ברגע שאזרח רואה דבר כזה, מה הכלים העומדים לרשותו? להתקשר למשטרה? לשירות העירוני? כן, ועושים את זה.

השאלה היא באמת מה הסעד שיש לאותם גופים לתת באותו רגע לאותם בעלי-חיים. תראי, לצערי המשטרה וגופי הפיקוח לא רואים בדבר הזה את המשימה הראשונה שלהם. אף שיש חוק. אף שיש חוק. אנחנו יודעים שלא אוכפים תמיד הרבה דברים.

חושב לעצמי על סיטואציה במוקד 100 ביום שבת, כשהוא רווי בתאונות דרכים ובכל מיני מקרים כאלה.

בין לבין, מתקשר איזה מישהו ואומר: תשמע, במקום כזה וכזה אני רואה אנשים שמתעללים בגור כלבים, או אנשים שמוכרים נחש, וזה אסור על-פי החוק. אני הייתי מצפה שיטפלו בזה מייד. כנראה במשטרה יש סדרי עדיפויות אחרים. אבל את הולכת ישר למשטרה, אני מדבר בכלל על משרד החקלאות. יכול להיות שהתופעה הזאת לא מוכרת לו, נשמע תיכף מהשרה, שאני בטוח שהיא הזדעזעה לא פחות ממני. אני בטוח בדבר הזה. אני יודע שגם היא חובבת בעלי-חיים ורגישה מאוד לנושא הזה. פשוט אי-אפשר להתעלם מהדבר הזה. השאלה הגדולה, השאלה הגדולה היא באמת האם אנחנו מחליטים להתעלם מדבר כזה: להתעלם מקיומו של שוק כזה, להתעלם מהקיום של אירועים כאלה, מטיפול נוראי כזה בבעלי-חיים. האם אנחנו מחליטים שאנחנו מתעלמים מהדבר הזה? צריך גם לומר: יש לנו את חוק צער בעלי-חיים. חוק צער בעלי-חיים הוא חד-משמעי, הוא ברור, הוא מוגדר, הוא גם מחלק את החלוקה בין הרשויות השונות לגבי הפיקוח על כל אחד מהתחומים האלה. גם המשטרה הירוקה ופקחי משרד החקלאות, כל אלה יכולים לפקח על הדבר הזה. אני אגיד לכם מה המטרה שלי בדיון הזה. אני מבקש מהשרה שתלך אתי בדבר הזה. כחבר קואליציה אני פונה לשרה בממשלה: אני הייתי מבקש שהנושא הזה, בסופו של דבר, הבאתי אותו למליאה כדי להביא אותו בסוף לדיון בוועדה, בוועדת הפנים והגנת הסביבה או ועדה שתתאים לדבר הזה, במטרה קודם כול שהכנסת תצא לשטח לבחון את התופעה. אני רוצה שאחת מוועדות הכנסת שנחליט, כנראה ועדת הפנים והגנת הסביבה, תצא לסיור במקומות האלה. נלמד את התופעה הזאת, נבין את הגודל שלה, נבין איך מתמודדים אתה ונגדע אותה. נגדע את התופעה הזאת שנקראת "שוק הציפורים", שהוא למעשה שוק למסחר לא-חוקי בבעלי-חיים, בלי כללים ובלי פיקוח. זה לא, אני יודע מה, "בית הג'ונגל".

כשאתה קונה גור כלבים, אז יש לו רשיון, הוא מחוסן, הוא מטופל. כשאתה קונה תוכי, אותו דבר: יש פיקוח בריאותי וטרינרי. שם פשוט סוחרים בבעלי-חיים בצורה באמת מזעזעת. באמת, התמונות כאן מזעזעות כל אדם שחובב בעלי-חיים. זה בשבת? כן, זה בשבת. זה גם בשבת, נוסף על הכול.

אתה לא תוכל להיות בסיור. זה מה שקורה כשמחללים שבת. אני מסכים אתך. בין השאר, זה מה שקורה. אבל לצערי, אותם אנשים שעושים דברים כאלה, הם עושים בטח דברים גם חמורים יותר.

אני חייב להגיד לכם,

אני יודע שאני קצת מאריך, אבל זה מאוד חשוב לי לומר את הדברים האלה: אתה גם רואה את המחירים, איפה זה? זה נמצא בכפר-קאסם, לא רחוק, העיקר שזה בשבת.

אתה רואה לדוגמה את המחירים. תראו, מוכרים שם גור כלבים ב-10 שקלים. גור כלבים ב-10 שקלים. מי יקנה את זה ב-10 שקלים? גם אם מישהו יקנה את זה, זה יהיה בחור צעיר או נער או נערה שלא יהיו מסוגלים לטפל בכלב הזה ולא יוכלו לדאוג לו בשום צורה. הערך שלהם והמחויבות שלהם כלפי אותו כלב שהם קנו ב-10 שקלים,

אבל אני מאמצת סדרתית של בעלי-חיים. הבת שלי היא אתי אלטמן של הצפון. יש גם איזו תופעה, ותעיד על זה השרה אורית נוקד, שבעלי-חיים נזרקים בפתחם של קיבוצים, מתוך מחשבה שיהיה מי שיטפל בזה. אז רוב החתולים והכלבים שמגיעים, ישירות מגיעים אלי הביתה. יש לי כבר עשרה חתולים מאומצים, שתי כלבות ותיכף צריכה להגיע אלי עוד אחת. מדהים. אבל דווקא המחויבות, כשאתה לוקח משהו והוא לא במחיר, לדעתי, אלא מתוך מקום של רגש של אותו ילד, זה יכול דווקא להראות על דבר טוב. לא דווקא המחיר הוא זה שמשנה. כי אתה רוצה, הלוואי. תלוי בסופו של דבר בחינוך.

אין ספק, חינוך לאהבת בעלי-חיים זה דבר ראשון, ומי שלא מחונך ככה אז גם לא יבין את זה לעולם. אני שמח על מה שאת עושה, ואני גם מודע לדבר הזה, גם לי יש כלב שאני מאוד מאוד אוהב.

וזה כלב מדהים. אם היה מותר הייתי מראה תמונה שלו עכשיו. זו באמת תופעה שצריך לגדוע אותה, גברתי השרה.

אני גם הייתי נשאר עד 22:00 בכנסת בשביל העניין הזה. אני מבקש ממך, ביחד, אני אעזור לך בזה, קודם כול בואי נראה איך מגבירים את הפיקוח,

ונוודא שלפחות בשבת הבאה סיירת פיקוח שלך תצא לשטח ולפחות תלמד ותיתן לך דוח על המצב שם בשוק הזה, ומה נמכר שם ומה עושים שם, כי הם מוכרים שם המון בעלי-חיים של המשק, מה שנקרא חיות משק. זה דבר ראשון שהייתי מבקש. דבר שני, שבאמת נסכים להעביר את זה לדיון בוועדת הפנים והסביבה. אני בוועדה אבקש מהיושב-ראש לקיים סיור במקום, ללמוד את התופעה הזאת, להבין אותה ולגדוע אותה. חייבים לגדוע את זה. גם אנשים,

שהם חלק מהשוק הזה, שמוכרים דברים אחרים, נעליים,

שמוכר דברים רבים מעבר, גם הם אומרים שהם היו רוצים לא לראות את הדבר הזה בסביבה של השוק שלהם, כי הם רואים בדבר הזה תופעה נוראית,

לא מוסרית ואכזרית כלפי בעלי-חיים חסרי אונים.

גברתי השרה, תודה,

ל"ידיעות אחרונות". חשוב להגיד את זה. "ידיעות אחרונות" העלה את הדבר הזה, חשף את העניין הזה. צריך להגיד תודה ל"ידיעות אחרונות", שהביא את זה כשירות לציבור. זה שנותנים לזה באמת מעמד כזה בעיתון, כמה עמודים, זה מראה באמת על,

ב"7 ימים", לתת לזה כל כך הרבה מקום ולהעביר את התופעה הזאת, זה לא עניין של מה בכך. זאת נקודת זכות לעיתון.

ואני לא מתה על עיתונות. בעידן הפופוליזם, "האח הגדול" וכל הדברים האלה, אז לתת כזה מקום במוסף החשוב ביותר של העיתון, זאת נקודת זכות של העיתון.

ובואי מהמקום הזה נגדע את התופעה הנוראית הזאת. תודה רבה לך, גברתי. היו"ר אורלי לוי אבקסיס: תודה רבה לך, חברי המציע, חבר הכנסת יואל חסון. וכמו שהבטחתי קודם, תשיב שרת החקלאות ופיתוח הכפר אורית נוקד. בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, חבר הכנסת המציע, אני מודה לך באמת על שהצעת את הנושא. באמת תופעה מזעזעת. אגב, אם הסיור הזה יתקיים בשבת, אני לא רואה כל כך איך הוא מתקיים. חשבתי על זה, כי דווקא רציתי להציע שאני אצטרף, אבל בוא נראה, אולי נעשה,

משהו לא פורמלי.

חבל שאין כמה שרים גויים של שבת שיוכלו לנסוע. אני אקח אותה ברכב שלי. שרת החקלאות ופיתוח הכפר אורית נוקד: משרד החקלאות ופיתוח הכפר מקיים פעילות ענפה ברחבי הארץ בכל מה שקשור לרווחת בעלי-החיים, הן על-ידי פיקוח, הן על-ידי חקיקה ותקינה והן על-ידי קידום רפורמות בענפי בעלי-החיים השונים. המשרד מפעיל לטובת העניין את האגף שעוסק באמת בצער בעלי-חיים בשירותים הווטרינריים, וגם את יחידת הפיצו"ח, שהיא היחידה שמופקדת על הפיקוח על הצומח והחי. היחידה מונה כ-80 פקחים, שפרוסים בכל רחבי הארץ. כמובן, זה לא מספיק, אבל תמיד צריך לשאוף ליותר, וזה קצת קשה. אנחנו גם מפעילים את הלשכה המשפטית שעוסקת בכל ההיבטים של האכיפה הפלילית והמינהלתית. אנחנו מקבלים במשרד בממוצע כ-20 תלונות כל יום. כל תלונה נבדקת באופן מקיף ויסודי, ובהתאם לכך המשרד נוקט דרכי פעולה שמתאימות ומותאמות לכל מקרה ומקרה. אני באמת רואה בחומרה את המקרה שקראנו ב"ידיעות" בסוף השבוע. על רקע החשיבות, ואני חושבת שגם המודעות שצריכה להיות, והדחיפות לטיפול במקרי התעללות כאלה, והזנחה של בעלי-חיים, הנחיתי את מחלקת התביעות במשרד לתעדף את התיקים של צער בעלי-חיים בעדיפות עליונה אצלנו במשרד. ובמקרה הזה הפקחים של היחידה של הפיצו"ח, בשיתוף עם השירותים הווטרינריים, עם רשות הטבע והגנים והמשטרה המקומית, פעלו במבצע משותף בשוק, שבו נחשפו באמת עבירות של צער בעלי-חיים על-ידי הפקחים שלנו, נתפסו ציפורים מוגנות על-ידי רשות הטבע והגנים, והמשטרה נקטה גם צעדים כלפי רוכלים שפעלו, כפי שאתה יכול גם לשער, ללא היתר. אתמול התקיים תיאום נוסף בין כל הגורמים הרלוונטיים שהזכרתי, זה הפיצו"ח, רשות הטבע והגנים, השירותים הווטרינריים והמשטרה, והם החליטו על כמה דרכים לגבי המשך הפעילות והאכיפה בשוק. הנחיתי אותם לפעול בשיתוף עם ארגון "פטרואה" ולהיעזר גם במידע שברשותם. הם אמורים להגיש לי דוח בתוך כמה ימים. אני,

רוצה באמת להודות לך, ואני יודעת שהנושא הזה מאוד קרוב ללבך, על זה שהעלית אותו. ואני רוצה בהזדמנות הזאת גם לפנות לציבור ולומר שחשוב מאוד שהציבור יפנה אלינו למשרד, למחלקת צער בעלי-חיים והשירותים הווטרינריים, בכל מקום שעולה חשד לעבירה על חוק צער בעלי-חיים. אני מבטיחה לכם שכל תלונה שתתקבל תטופל באופן יסודי, מהיר ורציני. ואני מקבלת את הבקשה שלך להעביר את הנושא לוועדת הפנים, אם זו הוועדה המוסמכת. ואני מקווה שבאמת תהיינה פחות ופחות תופעות כאלה. היו"ר אורלי לוי אבקסיס: מאחר שצער בעלי-חיים זה גם בוועדת החינוך, אז יש אפשרות, שרת החקלאות ופיתוח הכפר אורית נוקד: אתם יודעים מה, אז מבחינתי שוועדת הכנסת תכריע או,

אני אשאל את חבר הכנסת המציע,

אני אגיד לך למה חשבתי ועדת הפנים, כי ועדת הפנים מטפלת יותר בנושא של המשטרה וכל הנושאים האלה. ועדת החינוך היא באמת רק, אבל פה צריכים פיקוח,

היו"ר אורלי לוי אבקסיס: כי החוק עבר בוועדת החינוך,

חוק הפיקוח על בעלי-חיים. אני לא יודע, מה את אומרת? שרת החקלאות ופיתוח הכפר אורית נוקד: מה שתחליטו. היו"ר אורלי לוי אבקסיס: אתה המציע. אתה רוצה ועדת הפנים והגנת הסביבה?

נלך על זה,

היו"ר אורלי לוי אבקסיס: מה אומרת השרה? שרת החקלאות ופיתוח הכפר אורית נוקד: אני מסכימה.

אז בסדר. תודה רבה לך. אם סיימת, אנחנו נעבור להצבעה אם להעביר את זה לוועדה.

אני אמתין שתגיעי למקומך. כמו שציינתי קודם, אנחנו מצביעים אם להעביר את הנושא של התעללות קשה בבעלי-חיים והחזקתם בתת-תנאים ב"שוק הציפורים" הפועל בשבתות בשרון לוועדה. אנחנו עוברים להצבעה. מי שבעד הוא בעד ועדת הפנים והגנת הסביבה. ומי שנגד, רוצה להסיר את הנושא מסדר-היום. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. נעבור לתוצאות: בעד, 4, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובעת שהנושא עובר לוועדת הפנים והגנת הסביבה. והנושא האחרון בסדר-היום הוא הצעה לסדר-היום של חבר הכנסת ישראל אייכלר בנושא: לימוד התנ"ך בישראל. תודה רבה. תודה לך שהסבת את תשומת לבנו. ועד שיגיע חבר הכנסת אייכלר, יש הודעה למזכירת הכנסת ירדנה מלר. בבקשה. ברשות יושבת-ראש הישיבה, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת, הצעת חוק המחשבים (תיקון) (פעולות אסורות בתוכנה, הרחבת האיסור), התשע"ב 2012. תודה. תודה רבה לך. בבקשה, חבר הכנסת אייכלר, הצעה מס' 7849. לרשותך עשר דקות. גברתי היושבת-ראש, כנסת ריקה, אני מקווה שלפחות ערוץ הכנסת מעביר את השידור אז אולי יש, אולי עדיף לקוות שהוא לא מעביר את השידור, שלא יראו כמה הכנסת ריקה. אין את מי לצלם, אז הוא יצלם את הדברים, העיקר אם יש מישהו ששומע, אז אולי תהיה בזה איזו חשיבות. אני כבר ביקשתי מזמן לדבר על הנושא הזה של לימוד התנ"ך בבתי-הספר. זה נדחה מסיבות של פגרות, טכניות, ויצא דבר בעתו מה טוב, ממש בערב חג השבועות. הלילה מתחילים שלושת ימי ההגבלה שלפני מתן תורה. ואני חושב שזה הזמן הכי מתאים לדבר על הבסיס שלנו. וקודם נתחיל בפסוקים הבסיסיים: "בחדש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני". למה לא כתוב "ביום ההוא"? אומר רש"י: שיהיו דברי תורה חדשים כאילו ניתנו היום.

כשאדם לומד תורה כאילו הוא קיבל את זה היום, הוא לומד את זה בחידוש,

אם הוא לומד משהו שהיה לפני אלפי שנים,

לכן נאמר "ביום הזה באו מדבר סיני", כדי שיהיו דברי תורה חדשים עליך כאילו היום ניתנו. זה אולי היסוד של ההצלחה בלימודי תנ"ך בבית-הספר. הרבה שנים מדינת ישראל רוצה ללמד תנ"ך בבתי-הספר, והתלמידים משום מה משתעממים מזה. והם צודקים. כי כאשר אתה לומד עם ילד, או עם אדם, בכל דבר ועניין, קודם כול אתה צריך ללמד אותו דבר שאתה מאמין בו. אם תלמד ילד: 2 ועוד 2 זה 4, ואתה תגיד לו: זה לא בטוח ש-2 ו-2 זה 4, אבל יש כזו מסורת,

מספרים ש-2 ו-2 זה 4, זה לא ידבר אליו, זה לא יחדור אליו. ברגע שמלמדים אותו שאלו דברים חדשים, שהתקבלו היום, שבכל יום ויום, הוא מתלהב מזה. ברגע שאומרים לו שהיה מעמד הר-סיני, כאמונה שנשתרשה, כברית בין הקדוש-ברוך-הוא לישראל שנשתרשה, וכל נשמות ישראל היו שם, בכל הדורות, אז הוא רוצה לדעת,

הוא רוצה ללמוד. וגם הוא יכול ללמד אחר כך. אני ממשיך עדיין בפסוקים הבסיסיים: ומשה עלה אל האלוקים ויקרא אליו ה' מן השמים לאמור, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל. דבר מעניין, הוא אומר את אותם הדברים, אבל "בית יעקב" אלה הנשים ו"בני ישראל" אלה הגברים, ואלו אותן המלים. אבל רש"י אומר שלגברים תגיד "עונשים ודקדוקים, ופרש לזכרים דברים הקשים כגידין", ולנשים תדבר "בלשון רכה". אז שואלים המפרשים: הרי אומרים את אותם הדברים? השאלה היא בטון, איך אתה אומר אותם. מה הדברים שהוא אמר? "אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים ואבִא אתכם אלי, ועתה אם שמוע תשמעו בקֹלי ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגֻלה מכל העמים, כי לי כל הארץ." מה זה "שמוע תשמעו"? אומר "אור החיים" הקדוש, וגם רש"י מביא את זה עוד לפני זה, שאם "שמוע" בישן, "תשמעו" בחדש. ברגע שאתם תקבלו את זה, מעכשיו יערב עליכם מכאן ולהבא. וגם אם תתחילו ללמוד תאהבו את הלמידה. יש לפעמים דברים שאתה מתחיל ללמוד, אתה לא אוהב את הלימוד, אבל כשאתה מתחיל להיכנס אתה מאוד אוהב את זה. ולכן כאשר בתי-הספר, ועוד פסוק אחד, סליחה: "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל".

חברי הכנסת שאינם, עם ישראל שצופה והיושבת-ראש והמזכירה שנמצאות, ואנשי הפרוטוקול: מי שרוצה לקיים עם, מי שרוצה שילדיו ונכדיו ירצו להיות יהודים וישמחו להיות יהודים ויתעקשו לשבת דווקא ברצועה המזרחית של הים התיכון, מול ים של אויבים מסביב, שאינם רוצים אותנו כאן, חייב להעניק להם בסיס אמוני, ערכי ומוסרי. לימודי תנ"ך לא יכולים להיות לימודים טכניים. הם לא יכולים להיות נקודות בגרות.

לימודים ערכיים ואמוניים, אחרת האנשים האלה,

ירדו מן הארץ ויתבוללו בגולה. וזה כבר קרה למיליוני יהודים במשך 200 השנים האחרונות, שהתבוללו בין הגויים בגרמניה,

בארצות ערב. באמריקה ובאירופה זה נמשך עד היום הזה. ולכן חבל על כל טיפה של יזע ודמע של משאבים שמשקיעים באדמה הזאת אם לא מעניקים לדור הצעיר את המזון הבסיסי לקיום היהודי. אי-אפשר לקיים עם על ערך שלילי של כליה ואבדון כמו זיכרון השואה. אני אמרתי, ליהודי אמריקה יש היום דת חדשה,

אתה שואל יהודי באמריקה: במה אתה יהודי? Oh, the Holocaust, my father, my grandfather, כל המהות, זה שלילי. שואה זה דבר שלילי מאוד. רצו להרוג אותנו, ואנחנו ניצלנו. כמובן, אנחנו שמחים מאוד. אמרתי פעם על יהודי ניצול שואה שמאוד לא אהב את היהדות, ואמרו לי: מה אתה אומר עליו?

מה הוא אשם שכל הזהות היהודית שלו היא זהות שלילית?

הרגו לו את המשפחה, הוא בקושי ניצל, אז הוא שונא את היהדות, כי זאת יהדות שלילית. במקום להתחבר לחיים שלפני השואה, לאלפי שנות חיים, לחיים יהודיים, ללהיות עם סגולה ולחוש שמחה שאנחנו יהודים, אז הוא צריך כל היום לקונן: אוי, אנחנו יהודים. איך אומרים הלצים? פרעה רצה להרוג אותנו, נאכל מצה ויין. המן רצה להרוג אותנו? נעשה סעודה, אוזני המן, ונתחפש ונשתכר. לא זאת המהות של היהדות. המהות של היהדות היא יהדות חיובית. כמובן, כאשר באים ורוצים להרוג אותנו, אז אנחנו עושים שמחה על גודל הנס שהקדוש-ברוך-הוא הציל אותנו. אבל יש לנו, לעם ישראל יש תפקיד בעולם. עם ישראל חי וקיים לא מפני שרודפים אותנו. נניח שאף אחת מאומות העולם לא היתה רודפת אותנו, לא היינו צריכים להתקיים כעם? הרי אם אנחנו ניקח את המרכיב של השנאה של הגויים, באמת באותם מקומות שיש פחות אנטישמיות יש יותר התבוללות, כי אנשים לא מבינים למה אנחנו צריכים להתקיים כעם יהודי, הוא יכול להיות גוי ככל הגויים. אנחנו חיים כי בורא עולם ברא אותנו בשליחות מסוימת להיות עם סגולה,

מותר להגיד את המלה הזאת, להיות שונה, להיות נעלה יותר מן הדומם והצומח, וגם מן החיה. החיה פועלת מתוך אינסטינקטים של קיום. מי שחי ופועל רק בגלל אינסטינקטים של קיום מפספס את טעם החיים ומאבד את הניצוץ האלוקי של נשמתו הנצחית.

בעולם הזה,

אדם הוא נזר הבריאה,

לא רק יהודי. והעם היהודי הוא העם הנבחר. שאלו אותי פעם: מה זה העם הנבחר? מה זאת ההתנשאות הזאת? אמרתי: הוא נבחר למטלות נוספות על פני כל בני-האדם.

לא שיש לנו זכויות יתר בלי עמל, אנחנו צריכים לעמול כדי שנהיה ראויים להיות העם הנבחר. ויש לנו תפקידים. אנחנו צריכים לטעום טעם של חיים יהודיים, ואי-אפשר לטעום טעם של חיים יהודיים בלי ללמוד וללמד תורה, נביאים וכתובים מתוך אמונה ומתוך רצון. מורה שלא מאמין במעמד הר-סיני ובתורה משמים, עדיף לצערי שילמד סיפורי הארי פוטר ולא סיפורי המקרא. וזאת הסיבה שהנוער מצביע ברגליים בלימודי התנ"ך, כי ללמד משהו ערכי בלי אמונה, בלי שמחה ובלי קדושה, אין לו שום ערך. והיות שאנחנו מדברים על הצד היותר חיובי, העולם הפוסט-מודרני כבר הבין כי החומר והחומריות אינם העולם האמיתי. העולם הזה הוא רק קליפה, וכיסוי על משהו פנימי עמוק יותר. עדיין לא הגיעו כולם לעולם הרוחני, אבל כבר רואים שהאדמה רועדת מתחת לרגליים, תרתי משמע, היתה רעידת אדמה בליל שבת האחרון. אני לא יודע אם הרגישו בבית-שאן. אני לא הרגשתי. ואת, בירושלים, גם לא. אני ישבתי בסעודת שבת והרגשתי, אולי מפני שאני גר בקומה גבוהה, הרגשתי שהכיסא זז. ואמרתי לילדים זה לא נראה משהו חמור, אחר כך התברר שזה 5.3, אמרתי: הקדוש-ברוך-הוא רוצה להראות לנו, שאנחנו לא נחשוב שאנחנו יושבים על הבלטות, על הרצפה, שאנחנו איתנים בעולם הזה. תזכורת קטנה: תדעו שכל רגע ורגע מישהו מחזיק את העולם, תולה ארץ על בלימה. אומרים חז"ל: אין העולם מתקיים אלא על מי שבולם פיו בשעת מריבה, שנאמר "תֹלה ארץ על בלימה", מלשון בלימה,

אבל זה מדרש חז"ל בדרוש, אבל בפשט, הפשוט "תֹלה ארץ על בלימה" הקיום של כדור-הארץ הוא קיום שהקדוש-ברוך-הוא צריך להזרים כל הזמן חיות של קיום.

אנחנו לא רואים את זה, אבל באדם חי את יכולה לראות את זה. אדם שרגע אחד, חלילה, מישהו עם השלט הרחוק יפסיק להזרים לו אלקטרוניקה במוח, שמפעילה את העצבים ואת השרירים ואת החיים, הוא מפסיק לחיות. ופתאום המחשב שמה בבית-החולים, בחדרים הנוראיים האלה, פתאום הקו נהיה קו לבן. זאת אומרת מישהו צריך להחזיק את החיים.

בעולם החסידות מדובר הרבה שיש, החיות האלוקית נמצאת בדומם בדיוק כמו בחי ובצומח ובמדבר, גם באדם. כשאנחנו מדברים פה, כשאנחנו רואים האחד את השני, זאת ראייה אלוקית, הניצוץ האלוקי שרואה. הרמב"ם ב"מורה נבוכים" מדבר על כך שההתפעלות מכוחות הטבע, שהם בעצם טביעת האצבע של הקדוש-ברוך-הוא, אין בה פחיתות מההתפעלות מהנסים.

שזה נס בפני עצמו, וזאת בעצם גדולתו של אדם, שיודע להתפלא ולהבין שמישהו עומד מאחורי הדברים האלה. מה שאת אומרת מתחבר לי לסיפור שהיה אצל אחד הצדיקים, שמעתי את זה לפני הרבה שנים. הוא ראה התקהלות ברחוב, הוא שאל: מה ההתקהלות שם? אמרו: אדם התמוטט. אז הוא אומר: זה שאדם התמוטט זה טבעי מאוד, הוא בשר ודם והוא עומד על שתי רגליים, אין לו ארבע רגליים,

כשאדם הולך ברחוב וצועד, זה דבר שצריך לעורר התפעלות. איך הוא חי?

בדיוק מה שאמרת עכשיו בלשון הרמב"ם, וזה הנכון,

והעולם מתחיל להבין את זה. העולם המודרני, אומנם הרבה מאומות העולם הולכים לכל מיני שרלטנים ולכל מיני תיאוריות במזרח. היה אחד שהגיע למזרח הרחוק, לחפש, ישראלי, הוא הלך לחפש אצל הגורו הגדול ביותר שם, אני לא רוצה להאריך, כשהוא הגיע אליו אחרי הרבה הכנות, אז הוא אומר לו: אתה,

אז הוא אמר: אני מתל-אביב. הוא אומר: תל-אביב? זה לא בארץ הקודש? הוא אומר: כן. אז אתה בא לפה? כל מה שאנחנו יודעים ולומדים ומלמדים זה שאריות של התרבות היהודית שלכם, אז אתה בא לפה? לך לירושלים. שאריות מאברהם אבינו שלימד את זה ושילח אותם למזרח, ככה אומרים.

את מזכירה לי דברים, אז, לא, אנחנו לא נסיים.

אבל אני חייב לומר לך, לגבי מה שאמרת עכשיו.

בהגדה של פסח: "בתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, תרח אבי אברהם" מה הייחוס הגדול להגיד שתרח היה, בליל הסדר הגדול של האלוקות והכול, להגיד שתרח היה עובד עבודה זרה? לומר לילדים: תדעו לכם, גם סבא תרח לא היה אדם חומרי, גשמי,

הוא חיפש אמונה,

הוא הלך לעבודה זרה, עד שאברהם אבינו גילה לכל העולם שיש מנהיג לבירה. זה סוד ההצלחה של החינוך היהודי בארץ-ישראל. אם אנחנו נלמד תורה ותנ"ך באמונה וברצון ובשמחה, נזכה, בעזרת השם, לקיים את עם ישראל לדורי דורות, עד לייעוד הגאולה ולייעודי הנביאים לדורי דורות. אני לא ביקשתי תשובת שר, ולכן אין צורך בתשובת שר. אני מסתפק בדברים, ואני מקווה שהם ישפיעו.

אז באמת תודה רבה לך, חבר הכנסת ישראל אייכלר, לגבי לימודי התנ"ך בישראל. אני חייבת להגיד, מעניין בהחלט. וזהו. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום שלישי, ח' בסיוון התשע"ב,